אני מתכבד להזמין את השר יואב קיש. השר יואב קיש, נכון? אתה תציג? אני מברר. חצי דקה, בסדר?

נמסר לנו כי אתה תציג. אני אומר שהשר, הוא דיבר איתי - - - אז קח חצי דקה. בסדר? יופי. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, את דבריי אני אחלק לשני חלקים. בחלק ראשון אדבר על החוק, בחלק השני אני רוצה לעדכן את המליאה על המשא ומתן הלילי שהיה אתמול עם ארגון המורים. אז אני אתחיל עם החוק. מדובר בתיקון לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב 1992. החוק קובע בין היתר את מגבלת ההוצאה, מגבלה המגדירה את שיעור הגידול המקסימלי המותר בתקציב המדינה משנת כספים מסוימת לשנת הכספים שאחריה. בשנה הנוכחית, בעצם בשנה הקלנדרית הקודמת, ב-7 באוקטובר 2023, הטבח בעוטף, מתקפת הטרור הרצחני שבעקבותיה מדינה ישראל נכנסה למלחמת חרבות ברזל, כולל מצב מיוחד בעורף, יש צרכים רבים, וכולנו מכירים אותם, אשר חייבו הוצאות תקציביות משמעותיות שלא גובשו ואושרו בזמן ביצוע חוקי התקציבים בשנים 2023 ו-2024, ובוצעו במהלך הדרך כמה תיקונים למסגרות לצורך הצבת יעדים זמניים מרחיבים יותר. בנובמבר 2023 תוקן תקציב 2023. בינואר 2024 הממשלה הגישה תוכנית מאזנת שתיקנה את מגבלת הגירעון. בשל הימשכות המצב המיוחד בעורף, ולנוכח הגידול בהוצאות האזרחיות הנובעות מהתארכות הלחימה, מציעה הממשלה להגדיל כעת באופן חד-פעמי את ההוצאה המותרת בשנת 2024 ב-3.4 מיליארד ש"ח 3.4 מיליארד ש"ח, לצורך מתן מענה לצרכים שלא הובאו בחשבון בעת אישור חוק התקציב הנוסף במרץ 2024, וזה לטובת הסעיפים הבאים: 2.9 מיליארד ש"ח להארכת משך הפינוי, ריענון וסיוע לאוכלוסייה ביישובים שלגביהם התקבלו החלטות ממשלה. מתוך סכום זה, 2.2 מיליארד ש"ח עבור חודשים ספטמבר עד דצמבר ו-0.7 מיליארד ש"ח למימון הוצאות שהופחתו ממשרדי הממשלה לצורך הארכת משך הפינויים לחודשי יולי ואוגוסט, שנעשה במסגרת המימון של הארכת מדיניות הפינויים הממומנים,

סיוע לחטופים ששבו ארצה ולבני משפחותיהם והאירוח שלהם במתקני הארחה ומענקי אכלוס עצמאיים, מענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים מיישובים מפונים או מיישובים שתושביהם הוצאו להתרעננות, ומענקי עידוד תעסוקה לעובדים שמקום מגוריהם או מקום עבודתם מפונה. 200 מיליון ש"ח משם, להגדלת התקציב המיועד למעטפת למשרתי המילואים במערך הלוחם ולבני משפחותיהם בשנת 2024, על פי תוכנית שיגישו שר הביטחון ושר האוצר לאישור הממשלה, ו-255 מיליון ש"ח, להגדלת תקציב הביטוח הלאומי כדי ליישם מוקדם ככל הניתן את הדוח הציבורי לנפגעי יום 7 באוקטובר. אכן, הממשלה רואה חשיבות גבוהה בשמירה על מסגרות התקציב כפי שאושרו במרץ האחרון, ולאורך השנה היא ביצעה לא פעם שינויים בסדרי העדיפויות על מנת לתת מענים למציאות המורכבת נוכח המלחמה והקפדה על מסגרות התקציב שלהן היא מחויבת. הממשלה מביאה חוק זה לאישור הכנסת באופן חריג נוכח הצורך המהותי במתן מענה לצרכים האמורים, שלא הובאו בחשבון בחוק התקציב הנוסף שהוגש בחודש פברואר, וזאת מתוך מודעות גבוהה למשמעות המורכבת של שינוי מסגרות התקציב במהלך שנה שוטפת והשפעותיו על הסביבה הכלכלית. עד כאן בנוגע יש לי זמן, דרך אגב?

עד כאן בנוגע לנושא התיקון המבוקש. אני חושב שקשה למצוא חבר כנסת,

תמיד אפשר למצוא, שיתנגד למטרות הכל-כך ראויות בתקציב שמוגש פה. אני חושב שלכולם ברור שצריך להמשיך לממן בעצם את האתגר האזרחי של המלחמה, כולל תוספות למילואימניקים, ביטוח לאומי, מפונים וכיוצא בזה. אני רוצה לומר כמה מילים לגבי המשא ומתן עם ארגון המורים, שאתמול הייתי בו עד השעה 02:00. לצערי, אני אומר את זה בכאב, אוכלוסיית המורים נפגעת מהתנהלותם של רן ארז וארגון המורים, שעשו טעות קשה אתמול ובחרו שלא לחתום על הסכם שכר ראוי שהגענו אליו למען המורים, דרך אגב, עוד טרם פתיחת השנה. המסגרות הכספיות שהובטחו בשנה שעברה, שיצאנו כך לשנת הלימודים תשפ"ד, נשמרו, והיינו יכולים לחסוך את השביתה המיותרת הזו,

השביתה הזו, דרך אגב, פגעה קשות בשכר המורים. אני חושב שבין רבע לשליש משכר המורים שאמור להיות משולם ב-1 באוקטובר, בגלל ימי השביתה, לא יגיע למורים, וזה ממש לפני החגים. בעיניי, זו שערורייה שהגענו למצב הזה. זה אירוע מיותר לחלוטין. השביתה הזו לא הייתה צריכה להיות. אם היינו חותמים על הסכם אתמול בערב, אז האירוע הזה היה נמנע, היה מגיע שכר, היה מגיע גם פיצוי, היו מגיעות גם תוספות. וכל האירוע הזה, עכשיו אני מוצא את עצמי כמי שאחראי למערכת, אני אומר לכם, המורים ב-1 בחודש הולכים להיות באירוע קטסטרופלי בגלל ההתנהגות חסרת האחריות של רן ארז. אני לא מוכן להיות במקום הזה, אני אומר לכם בכנות. אני לא רוצה שמורה לא יהיה מסוגל לבוא עם השכר שלו לפני החגים. ולשם הוא הוביל אותנו בשביתה שערורייתית. זה אירוע שלא יכול להימשך, ואני בוחן את הצעדים שעומדים לרשותי בשביל לטפל בו. אני חייב לומר עוד דבר גם לתלמידים. אני לחלוטין מבין את הסיבה שהם שבתו היום. רן לא יכול להמשיך להתעלל בהם באי-מסירת ציונים, במניעה של טיולים, בתקופה הזו. אנחנו היינו קרובים מאוד להגיע להסכמות. תמיד אמרנו, אני אומר את זה בצורה ברורה, שלא יישמע אחרת, שעד שאין הסכם, אין הסכמות, אבל כבר יש מתווים, יש הבנות. האירוע יכול להיסגר. בשביל מה לשגע מדינה שלמה ולפגוע בתלמידים? אני לא אתן לזה לקרות.

משרד החינוך בראשותי יעשה הכול כדי להימנע מהמצב הזה שהם לא מקבלים ציונים. אם צריך, אנחנו גם נלך לבג"ץ, ואנחנו נפעל בנחישות כדי שהציונים והטיולים יחזרו לתלמידים. אני אמשיך גם להילחם על ההישגים שהשגנו למורים. אני אומר לכם בצורה ברורה, זה לא קל בתקופה הזו.

אני מצד אחד מביא דרישה של תוספת תקציב מאוד גדולה, 3.4 מיליארד.

חלק ממנו זה כסף שחוזר לאותו אירוע תזרימי שהיה בעבר, שנלקחו כספים שיועדו לארגון המורים. אז התירוצים כאילו אין כספים, נגמרו. דרך אגב, אני תמכתי בהחלטה הקודמת, כי ההבטחה של שר האוצר הייתה: אני מביא קופסה שתחזיר כל שקל. אמרתי: בסדר, אני מאמין לך. אז הינה, שמתי את זה פה בחמש הדקות הראשונות. אבל הכסף שם והמורים יוצאים לחופש,

ב-1 באוקטובר, בלי שכר, בגלל השביתה השערורייתית הזו. זה פשוט לא יכול להיות. רן חייב להגיע לסיכום, חייב לסגור את ההסכם.

אולי יש לו בעיות פוליטיות פנימיות אצלו, אולי יש שיקולים זרים, אולי הוא מתנהל כי הוא חושב - - - - - - אני לא מכיר את האירוע הזה. אני רק רוצה לומר מפה לכל מורי ישראל: קודם כול, תודה לכם על מה שעשיתם בשנה האחרונה,

שנה של מלחמה. חיזקתם את העם, בניתם את מערכת החינוך, שמתם את הכתף. לא מגיעה לכם ההתנהלות הזו של הארגון שמייצג אתכם. אמשיך להילחם בשבילכם. אעשה הכול שלא תיפגעו גם בשכר. אנחנו נדאג לתת למורים הסכם ראוי באמת, נמנע את העיצומים שפוגעים בתלמידים, ואנחנו נמשיך ולא נוותר עד שנצליח.

תודה רבה לשר קיש, וכעת נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מוזר מאוד ששר האוצר לא הציג את החוק הזה. הוא כנראה עסוק בדברים אחרים. אבל אני רוצה להזהיר את הציבור הישראלי מהפייק שמפיץ שר האוצר, ויחד איתו שרים נוספים וחברי כנסת נוספים מהקואליציה, בהקשר של הדיון הזה. אני רוצה להזהיר אתכם מהשקר שאתם שומעים, מהסילוף, שהוא באמת אחד משיאי החוצפה שנחשפנו אליהם לאחרונה. שר האוצר טוען כי האופוזיציה מתנגדת לפריצה נוספת של מסגרת הגירעון לשנת 2024 כי היא לא רוצה לסייע למפונים. כאן המקום להזכיר לשרי ממשלת הכישלון והמחדל כי קרוב ל-100,000 ישראלים עקורים כבר 11 חודשים מבתיהם, מפני שממשלת הכישלון והמחדל הרסה את ביטחון מדינת ישראל והפקירה את האזרחים בדרום, בצפון ובמרכז. גם היום ממשלת הכישלון והמחדל לא עושה מספיק להחזרת התושבים לביתם, וראש הממשלה אפילו מסרב להכניס את זה למטרות המלחמה. אני רוצה לומר שממשלת הכישלון והמחדל מפקירה את התושבים פעם אחר פעם, וזאת הסיבה שיש צורך לממן את המשך הפינוי. אבל אני שם את זה רגע בצד. האופוזיציה לא רק בעד לסייע לתושבים, אנחנו גם, להבדיל מחברי ממשלת הכישלון והמחדל, נמצאים כל הזמן בצפון, ופעם אחר פעם פועלים בכלים הפרלמנטריים והחוץ-פרלמנטריים על מנת לתקן את מחדלי הממשלה. האופוזיציה מתנגדת לפריצת מסגרת הגירעון, כי במקום לממן את המשך הפינוי על חשבון הקיצוץ בכספים הקואליציוניים וסגירת המשרדים המיותרים,

על חשבון הממשלה עצמה, הממשלה החצופה הזאת מציעה בעצם כי המפונים ישלמו את זה מכיסם. הגדלת מסגרת הגירעון משמעותה הגדלת הנטל על הציבור הישראלי, פחות לחינוך, לבריאות, לרווחה. השרים סטרוק, אליהו, אמסלם,

שיקלי ואחרים ימשיכו לבזוז כספי ציבור בעת מלחמה. הכספים הקואליציוניים ימשיכו לזרום בזמן שמעמד הביניים, משרתי המילואים ותושבי הפריפריה ימשיכו לקרוס תחת הנטל המלחמתי והכלכלי. זאת המשמעות האמיתית של פריצת מסגרת הגירעון, זאת משמעות הדיון הזה. אנו לא נשתוק ולא נסכים להפקרות הזאת.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. עמיתיי חברי הכנסת, הלוואי שהייתי יכול לדבר הבוקר אחרת, אחרי ששמעתי את שר האוצר ואת שר המשפטים אתמול. אדוני היושב-ראש, אתה ישבת כאן כשאושרה עילת הסבירות. אני ישבתי כאן. אמרתי לך, אם אתה זוכר: תצלם, שתהיה לנו תמונה של ממשלת החורבן. ידעתי מה עושים פה. אבל מאז, אני משתדל פחות להשתמש במונחים האלה ולהגיד: אמרנו לכם, אבל אמרתי לכם. הבוקר אני שומע את שר האוצר, והוא אומר: יחד ננצח. אני יודע, זה נכון. ואז שואלים אותו על בית המשפט העליון. הוא לא אומר: צריך לציית, הוא אומר, כאילו לא ישבנו כאן ואמרנו שאתם מחריבים את המדינה, כשלא בטוח ששר המשפטים הולך לציית לפסק של בית המשפט העליון, ולשר האוצר קשה להגיד את זה. הוא אומר: ביחד, הוא קורא לאופוזיציה: תוותרו.

שואלים אותו על הכספים הקואליציוניים, על תמיכה במוסדות שמעודדים השתמטות, והוא אומר: זה לא הזמן לוויכוחים. העברתם תקציב של כספים קואליציוניים שכולו מעודד שיסוי והשתמטות ואפליה. יש לכם ממשלה שאין לה מקום מסביב לשולחן הממשלה, לוקחים לנו כיסאות שם. מה אומר שר האוצר? בואו נמשיך, זה לא הזמן לוויכוחים. גם אני חושב שזה זמן לאחדות, אני מוכן לשלם מחיר, אבל מה המחיר, שנמשיך במהפכה המשפטית? שנמשיך בתקציבים הקואליציוניים למוסדות שמחנכים להשתמטות? אנחנו לא מבינים שצריך יותר חיילים, לדוגמה? אנחנו לא מבינים שהכספים האלה, כשאנחנו פורצים, לא פורצים, מסגרות תקציב, הם כספים שלא צריכים ללכת למקומות שלא מבינים שכולם צריכים לשאת בנטל? לשמחתי ולצערי, גם בציונות הדתית רבנים ורבניות קוראים היום להתגייס ולא להישאר בישיבות. ושר האוצר יודע את זה, והוא אומר: צריך אחדות, אז בואו לא נפתח דיונים שאולי יש בהם מחלוקת. אבל אולי בוא נתקן ונמחק ונשנה את הדברים שיש בהם מחלוקת. כששר האוצר יעשה את זה, ושר המשפטים שיש כאלה שכינו אותו אדריכל החורבן, יבין שהמהפכה המשפטית מאחורינו עכשיו, ומצייתים לבית המשפט העליון, זה החוק, אם הוא רוצה לשנות, שישנה, כששניהם יעשו את הדברים האלה, אז נאמין לממשלה. בתקווה שגם המשפחות למעלה יאמינו שהיא באמת תעשה הכול כדי להחזיר את החטופים.

הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, משפחות החטופים, ג'וחה וכל האנשים הטובים, הסיומת של אלעזר, אני מצטרף אליה.

הלוואי שאנחנו כולנו נהיה משוכנעים שממשלת ישראל והעומד בראשה עושים הכול כדי שהחטופים והחטופות יחזרו. זה מדהים אותי בכל פעם מחדש שנשיא ארצות הברית עושה יותר ממה שאנחנו עושים במדינה הזאת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לתקציב, ואני אפילו לא רוצה להתייחס לאשמה המטופשת, חסרת השחר, של שר האוצר שהאופוזיציה היא שמתנגדת. אני רוצה להזכיר לך, אדוני שר האוצר, ששמעת את זה ממני, אומץ ציבורי מחייב אותך לבוא ולהגיד בשעה כזאת, כשאנחנו נמצאים במלחמה: אני רוצה להרחיב את מסגרת החריגה, ואני מתחייב בזאת שבשנה הבאה לא יהיו כספים קואליציוניים.

צודק או לא צודק? אל תעני לי. אם אתה רוצה שהעם יהדק את החגורה, אתה צריך לבוא בידיים נקיות ולהגיד: אין כספים קואליציוניים. זה מה שצריך. אבל אתה לא מעז לעשות את זה. אתה שומר על הבייס שלך, שחלילה לא תפגע בכיסו, אבל בכיסנו כן. אני הייתי שר הרווחה פעמיים, אדוני היושב-ראש, ובכל התקופה, גם ב-2013 וגם ב-2020 ו-2021, ראשי הממשלות שתחתן כיהנתי לא העזו לפגוע בתקציבי הרווחה. לא העזו. באתי לאיווט ליברמן כשהיה צריך לקצץ, ואיווט אמר לי: מאיר, במשפחות אל תקצץ. יאיר אמר לי: במשפחות אל תקצץ. ואני שומע, אדוני שר האוצר, שאתה מעז לא לקצץ בכספים קואליציוניים, אבל לקצץ בקצבאות. לא יהיה. ראש הממשלה אמר שלא יהיה. אה, ואם הוא אמר שלא יהיה - - - בגלל שהוא אמר. יש מי - - - על בסיס יומי. - - - טלי, אם בסופו של דבר זה לא יהיה,

אני אעלה לפה ואגיד: טוב שעשיתם. מה אתה חושב?

נתניהו כבר אמר שזה לא יהיה. כשאני מדבר על קצבאות, אני לא מדבר על פוליטיקה. הייתי שם שר הרווחה, ואני יודע שזה נורא להקפיא קצבאות לקשישים ולנכים. - - - בינתיים, כל עוד זה לא השתנה, זה קורה. ואתם צריכים לדרוש, אופיר - - - - - - תורידו מסדר-היום. תורידו מסדר-היום.

- - - טלי, משפט אחרון. אתם צריכים לדרוש, אדוני היושב-ראש,

מהכיסא המכובד שלך, שבתקציב הבא, כדי שבאמת התקציב הזה יבוא וילכד את מה שנותר ללכד, לא יהיו כספים קואליציוניים. הכול הולך לצורכי מלחמה, הכול הולך לצבא, הכול הולך לקצבאות.

תודה לחבר הכנסת כהן. והדובר הבא יהיה חבר הכנסת בועז טופורובסקי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברות וחברי הכנסת, ליאן בן ברוך, שהשתתפה בעונה הראשונה של בייק אוף ישראל, נשואה עם שני ילדים, בחודש שמיני להריונה, עלתה עם בעלה על אופנוע בשבוע שעבר והם נסעו. הם היו על כביש 20, כביש איילון, ובצומת רוקח, בירידה של רוקח, נכנס בהם אוטו. בעלה מת. התינוק שהיה אמור להיוולד בימים הקרובים, שהיה בבטן שלה, מת. היא מורדמת ומונשמת. היא כמובן לא יודעת. ושלא נדמיין מה בכלל קורה עם שני הילדים שלה, שחיכו בבית להורים ולא מבינים איפה הם. אף אחד בממשלת ישראל לא התייחס לזה. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, שלא קוראת לעצמה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אלא רק שרת התחבורה, לא התייחסה לזה. לא שמעתי כלום מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ולא הופתעתי. 303 הרוגים בתאונות הדרכים מתחילת השנה זה יותר מ-50 הרוגים מהתקופה המקבילה אשתקד, שהיא הייתה בעצמה שנת שיא. אני עליתי לכאן בשנה שעברה ואמרתי איך אנחנו סובלים 250 הרוגים, ועכשיו אנחנו עם 303 הרוגים בספטמבר. השנה הגרועה ביותר ב-20 השנים האחרונות. יש התייחסות של ממשלת ישראל?

אין התייחסות לא של ראש הממשלה, לא של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, לא של יושב-ראש הרלב"ד. אין מנכ"ל לרלב"ד. זה לא מעניין אף אחד. בהצעת התקציב שמביאים לכאן יש תוספות ושינויים, אבל אף תוספת ואף שקל לא מגיעים למאבק בתאונות הדרכים. כולם יודעים מה צריך לעשות, יש תמימות דעים בכל העולם ובמדינת ישראל איך 100 מיליון שקל מצילים חיים, אבל אף אחד לא מעביר 100 מיליון שקל בשביל להציל חיים, אלא בשביל כל מיני דברים אחרים. אבל זה לא מפתיע. כש-339 ימים אחים שלנו, ילדים שלנו, ילדות שלנו, נמקים במנהרות, ממש לידינו, ואף אחד לא ער בלילה, אלא ישנים טוב. כולם ממשיכים כרגיל. זה תקציב שבא ואומר: אנחנו נמשיך את החיים שלנו כשתהיה עדיין מלחמה ויהיו הרוגים, או שימותו על קידוש השם. כאילו החיים ימשיכו, ואנחנו כל הזמן נילחם. ממשלה ללא חמלה. שרים שבמקום בני אדם רואים איזשהו פריים בתקשורת. במקום להתייחס לבני אדם, מתייחסים לכולם כעוד דף בערימה, ואנשים ממשיכים למות.

הופכות להיות משפחות שכולות וילדים הופכים להיות יתומים.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. הדוברת הבאה, חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

עד שלוש דקות.

בוקר טוב. אני לא יודעת איפה שר האוצר, ומציגים תקציב בקריאה ראשונה. אני לא יודעת, אני הייתי במפלגה של שר אוצר.

שר האוצר מגיע, מתייצב, מציג את התקציב וגם עונה על שאלות של הח"כים. אבל אני לא מצפה ממנו. הוא בטח ביהודה ושומרון, מבעיר עוד איזה מאחז. אבל אני לא רוצה לדבר עליו, אין לי זמן לדבר עליו. אני רוצה לדבר על אירוע הקובבה, האירוע שטלטל מדינה שלמה ביום שישי. אז ביום שישי האחרון בצוהריים, כטוב ליבו בעוד חופשה בישראל, אחרי שהוא כבר היה באילת, שט בכינרת, הגיע הזמן של שר החידלון,

לנפוש בתל אביב. שם הוא לא היה, אחרי שבאמת אין נופש בישראל שהוא לא מיצה בשנה האחרונה. שמו את פעמיהם, המשפחה המורחבת, איילה עם הנשק, הבן המצייץ המטנף, שאת מכירה אותו מצוין, יסמין, ועוד ילדים ושאר ירקות ומאבטחים ושוטרים. בחום של 40 מעלות בצל הגיע בצוהרי היום בחליפת שלושה חלקים לחוף הים, חוף גאולה בתל אביב. יצא לסיבוב, כנראה חיפש פרובוקציות. אממה, הפרובוקציה נחתה עליו, נחתה תרתי משמע. חול משולב עם מים, מה שנקרא בשפת העם, הינה הגיע עוד נתנייתי ויכול להעיד שחול משולב עם מים זה קובבה. נכון, אלי? אל תענה לי. אני אגיד לך. הכול בסדר. הלם ותדהמה נחתו על החוף. אפילו הדגים היו בהלם. איך העזה ילדה בת 27 לזרוק חול, צעירה בת 27,

שלא תתבלבלו, לא זורקים חול על שרים. ראיתי אותך, הינה, אני אומרת לך, לא זורקים. אני אגיד לך, לא זורקים. זה אסור, זה לא בסדר. אפילו מצריך עיכוב, חד-משמעית, או אולי חקירה. אבל מכאן ועד לקחת צעירה בת 27 בלי עבר פלילי, חולת אפילפסיה, עוזרת מנכ"ל, אזוקה בידיים וברגליים

לנווה תרצה, אני לא יודעת כמה מכם ביקרו בנווה תרצה, מקום סימפתי זה לא. לקחת אותה ביום שישי בלילה כאחרונת העבריינים ולהשאיר אותה לילה במעצר. מכיוון שהייתי מעורה קצת באירוע ביום שישי בלילה, האירוע הוא הרבה יותר גרוע ממה שאתם חושבים, כי במשך שעות לא ידענו איפה נועה. לא ידענו איפה היא. ואני אומרת לכם, כי הייתי מעורה באירוע. במשך כמעט שלוש שעות חיפשנו את הבחורה, ובסוף כמובן היא הייתה בנווה תרצה. העורך-דין שלה אפילו לא ידע. מי ישמע, אני גרה ברוסיה או בצפון קוריאה. נועה נשארה כל הלילה במעצר. רק במוצאי שבת היא הובאה בפני שופט, שבצדק שחרר אותה. אפילו למעצר הגיע מפקד יחידת נחשון, שאני לא יודעת אם אתם מכירים, זו אותה יחידה שאחראית ללוות עצורים. מפקד היחידה, מי ישמע הגיע נציג של משפחת אבו לטיף לבית המשפט. בושה וחרפה. כן, זה לא ראוי לזרוק. לא, לא אוזקים בידיים וברגליים. לא משאירים לילה במעצר. מי שבעד מעצרי שווא ואלימות משטרתית, אני מסיימת, זה יתהפך עליו. ואם לא תדעו להרים כאן דגל שזה קורה, זה יקרה גם לכם. אני, בניגוד אליכם, אני מסיימת, כשעצרו צעיר חרדי, חיים מזרחי, ארבעה שוטרים, והכניסו אותו לניידת, אני קיימתי דיון ואני ליוויתי אותו. ברור לי שהוא לא יצביע לי, אבל הייתה לי מעט יושרה. ואף אחד מכם, אין לו טיפה, טיפה, עמוד שדרה לבוא ולהגיד: לא מכניסים בחורה צעירה למעצר על דבר כזה. ובטח ובטח שלא מבקשים הארכת מעצר.

תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קיווינו לחזור לכנסת ולעמוד כאן ולהגיד לתושבים בנגב שהממשלה החליטה לתת פתרונות לתושבים הבדואים, החליטה להפסיק את ההריסות, לתת תקווה לזוגות הצעירים. אבל מה עושים? גם בפגרה וגם בפתיחת שנת הלימודים ממשיכים להרוס, ממשיכים לחלק צווי הריסה. מה יש לו לעשות?

מחלקים צווי הריסה בארוויס, בח'רבת אל-וטן, ביר אל-חמאם, ברהט היום הורסים, בכל מקום. זה מה שהממשלה הזאת עושה, מוצאת זמן להרוס. אפילו את היחסים בין יהודים לערבים הם הורסים. תסתכלו מה קורה בנגב עכשיו, השר בן גביר לא משאיר שום חלקה טובה, והוא מעודד את רמ"י ואת גורמי האכיפה להרוס, להשאיר משפחות שלמות ללא קורת גג. אבל אני מצפה מראש הממשלה שיעמיד אותו במקום, שיגיד לו: מה הפתרונות שלך? מה האלטרנטיבה שלך לתושבים הבדואים? למה אתה הורס? להרוס בלי לתת פתרונות? הגיע הזמן שיכירו בכפרים, שיכירו בקרקעות של הבדואים שם. זה מה שאנחנו דורשים, להתייחס אלינו כאזרחים שווים. לא יכול להיות שמכונת ההרס כל הזמן עובדת. צריכים להסתכל על כולם בצורה שווה. אני מבקש מראש הממשלה שגם יתייחס לכל מה שקורה בגדה המערבית. תושבים בדואים מהנגב שנוסעים בכבישי ובצירי התנועה בגדה המערבית מותקפים על ידי מתנחלים. בשבוע שעבר ביקרתי ביישוב חורה. ראפת ונאורס אבו אל-קיעאן, אזרחים בדואים ישראלים, הותקפו ליד אל-פוואר, ליד חברון, ועד עכשיו לא שמעתי שום גינוי מראש הממשלה. כנ"ל זקריא אלטלאלקה מהיישוב חורה במחסום תרקומיא, גם הותקף על ידי מתנחלים, ואפילו ירו עליו. חמש-שש שעות עד שמשטרת עיירות לקחה ממנו תלונה. אנחנו רוצים שהממשלה תתייחס לכולם בצורה שווה, תיתן מענה לאזרחים. זה מה שאנחנו דורשים.

תודה לאדוני. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. חבר כנסת שאקרא בשמו ולא נוכח, כאילו ויתר על זכות הדיבור, אני מזכיר. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. לכאורה זה בשולי הדברים, אבל בסוף החודש הזה אמורות להתקיים הבחירות לרבנות הראשית לישראל. אני רוצה להפנות פה שאלה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמאיזושהי סיבה בוחר שלא להתייצב מאחורי המועמד שבחרה ועדה שהוא הקים. השר סמוטריץ' הקים ועדה של 40 מגדולי רבני הציונות הדתית שתבחר מועמד שמוסכם על הציבור הדתי-לאומי ויהיה המועמד הרשמי למשרת הרב האשכנזי הראשי של מדינת ישראל. הוועדה הזו התכנסה ובחרה ברב מאיר כהנא. הרב מאיר כהנא לא קרוב משפחה שלי בשום דרך שהיא, דיין, אב בית דין בבית הדין הרבני באשקלון, בוגר ישיבת ההסדר בקריית שמונה, ר"מ בישיבת ההסדר בירוחם, צנחן וקצין קרבי, עשה שירות מילואים עד לא מזמן בדרגת סגן אלוף. לכל הדעות רב גדול, דיין. כל מי שיודע מה המשמעות של להיות דיין מבין את הגדלות בתורה של הרב מאיר כהנא. מאיזושהי סיבה סמוטריץ' בחר מהשנייה הראשונה לפעול נגד הבחירה של ועדת 40 הרבנים, לפעול נגד הבחירה של ועדת 40 הרבנים. בשלוש הדקות הבאות שיהיו לי אני אקריא איזשהו תמלול של ריאיון שהיה היום ברשת ב', שבו שר האוצר עושה כל מיני תמרוני התחמקות שלא היו מביישים מטוס בחיסרון, איך להתחמק מהבחירה של ועדת 40 הרבנים. אבל השאלה היותר-גדולה שלי, בסוף אני מבין מה עובר לסמוטריץ' בראש, סמוטריץ' בסופו של דבר מייצג את הציבור החרד"לי היקר והאהוב והחשוב, אבל זה מה שיש לו בראש: השר סמוטריץ' רוצה רב ראשי שמייצג את תת-המגזר החרד"לי,

אבל איפה שאר חברי מפלגת הציונות הדתית,

שמתיימרת לטעון שהם מייצגים את המגוון הרחב שבציונות הדתית? למה הם מיישרים קו עם השר סמוטריץ' ולא משמיעים את קולם? איפה השר סופר? איפה מיכל וולדיגר? איפה משה סולומון? איפה אוהד טל? איפה החברים האלה? מה העמדה שלהם בסוגיה הזו? למה לא שומעים אותם? למה הם לא מתייצבים מאחורי ועדת 40 הרבנים שקבעה שהרב מאיר כהנא הוא המועמד של הציבור הדתי-לאומי למשרת הרב הראשי לישראל?

תודה לך, אדוני. כעת תעלה ותבוא חברת הכנסת פנינה תמנו שטה אינה נוכחת.

אה, סליחה. בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה קודם כול לומר שלום למשפחות שנמצאות ביציע, משפחות החטופים והחטופות. 339 ימים, מי היה מאמין, האחים והאחיות שלנו נמצאים בשבי החמאס, בשבי האכזרי שאת גבולות האכזריות אנחנו רואים פעם אחר פעם. אני רוצה לשתף שאתמול, אדוני היושב-ראש, הייתי בכיכר החטופים לציון עשר שנים שבהן אברה מנגיסטו נמצא בשבי, עשר שנים של תופת, עשר שנים של משפחה כואבת ודואבת, עשר שנים שהמשפחה יודעת שהוא לא מקבל את הסיוע ההומניטרי שלו הוא נדרש כאדם חולה, מתמודד נפש. עשר שנים הן תקופת חיים. עשר שנים הן זמן שלא ניתן לעכל. אני חושבת שמדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי להחזיר אותו. אני יכולה לומר באחריות שהיו עסקאות עוד בטרם 7 באוקטובר שהיו יכולות להוביל לשחרורו. לצערי זה לא פגש רצון מהצד שלנו, מהבית, מישראל, להחזיר אותו הביתה. אדוני היושב-ראש, דבר בתוך דבר, לצערנו, במציאות שבה אנחנו חיים בתקופה הזאת, אני שלחתי לך מכתב. אני יודעת שאתה מאוד עסוק, גם ראיתי שפגשת מנהיגי עולם לאחרונה. שלחתי מכתב. אני חושבת שנכון לה, לכנסת, ביתו של העם, אופוזיציה וקואליציה, לציין ביום מיוחד את אסון 7 באוקטובר, לדאוג שיהיו דיונים ממוקדים בנושא הזה בכל הוועדות. פנינו גם כסיעה, סיעת המחנה הממלכתי, לכל הוועדות, וגם שנפתח את המליאה באופן ייחודי בצער ובכאב במלאות שנה לטבח ולאסון הנורא, שאני מאוד מקווה שעד שנציין אותו, ותענה בחיוב לנושא, אנחנו גם נזכה לראות את החטופים והחטופות בבית. הדבר האחרון שאני רוצה לומר הוא שאני באה מדיון שקיימתי בוועדה לקידום מעמד האישה על נשות העוטף, יחד עם תקומה. אני חייבת לומר: לא ניתן מספיק דגש על נשים שילדו בתקופה הזאת, גם פונו וגם ילדו בזמן שהן במלונות. נשים שחוו אובדן, אלמנות, נשים חד-הוריות שמתמודדות עם תקופה מאוד מאוד מאוד מורכבת,

ולא צריך להכביר במילים כי כולנו מכירים את התקופה הזאת, אבל בהחלט לא יודעים מה הן עוברות. אני מקווה מאוד שמשרד העבודה, ומשרדים אחרים, יתעשתו על עצמם ויבינו שצריך להציג בשקיפות מלאה את הנתונים, בין אם זה תעסוקת נשים בעוטף ובין אם זה נתונים אחרים, כדי שנוכל להוביל לסיוע אמיתי למען אזרחיות ואזרחי ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בתקווה תמיד לימים טובים יותר בשנה הזאת. החושך הולך ומתרחב, והמצב נהיה יותר ויותר עגום, עד כדי כך שאנחנו לא רואים אופק ולא רואים באופק אפשרויות לשינוי. 151 נרצחים בחברה הערבית,

בלתי פוסקות, ילדים ישנים מתחת לכיפת השמיים, עוני מחפיר ומאמיר, ומעל הכול ולפני הכול, מלחמה שאוכלת אותנו מבפנים ומבחוץ. עוד מעט כמעט שנה, שנה שלמה שלא השאירה דבר טוב במקום הזה, ולא רק בתוך הכנסת, אלא במדינה. כולנו סובלים, כל אחד בפינה שלו ובמקום שלו, ומה אנחנו מקבלים? ממשלה שנלקחה כבת ערובה בידי אנשים שדואגים לאינטרסים האישיים שלהם, ולא רואים את טובת החברה, לא רואים את טובת האזרחים, לא רואים ולא מרגישים את הכאב של המשפחות, לא רואים את הרצח ואת המוות ואת ההרס בצד השני, בעזה, לא רואים ולא מרגישים את הרעב של האנשים, לא מרגישים את המצב הכלכלי. לא מרגישים ולא יודעים, אולי יודעים, אבל מנסים להסתיר את הראש ואני לא יודעת איך עדיין הם לא מסתירים את הפנים שלהם מרוב בושה על מה שקורה, בקדנציה הזאת. אני חושבת ששעה קודם תחסוך לכולנו הרבה כאב. עדיף שיהיה פתרון מיידי, עדיף שנגמור עם השר הגזעני שמאיים כל הזמן נגד כל פתרון. שמגבה רק רצח והרג והרס ושמח לאיד על התמונות הקשות בחברה הערבית. הגיע הזמן לחשוב אחרת ולעשות אחרת.

צריך בן אדם אמיץ שיודע למלא את התפקיד שלו כמו שצריך וכמו שנדרש מהתפקיד הזה. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, ושר האוצ,ר שלא נמצא כאן. כנראה שהנושא לא כל כך חשוב ונושא התקציב לא מעניין אותו. זה לא בסדר העדיפויות של שר האוצר, השר במשרד הביטחון. מי שקורא את הכותרת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאות חושב שאנחנו מדברים על הורדת גירעון. אנחנו מגדילים עוד את הגירעון ב-3.357 מיליארד שקל, כאשר אנחנו סוחבים גירעון של 155 מיליארד שקל ב-12 החודשים האחרונים. זה הגירעון של מדינת ישראל. שר האוצר או שאין לו זמן, או לא מעניינת אותו כלכלת ישראל ולא מעניינים אותו אזרחי מדינת ישראל, מעניין אותו רק מה שהוא עושה במשרד הביטחון ומה שהוא מקדם במשרד הביטחון. אדוני היושב-ראש, התקציב, ואני מדבר איתך כאיש וכחבר כנסת שישב במשרד האוצר והייתי שר במשרד האוצר עם אביגדור ליברמן, כשקיבלנו מממשלתו של נתניהו את התקציב עם 140 מיליארד שקל גירעון, תוך שנה וחצי הצלחנו לתת לכם עוד תקציב, יותר מ-10 מיליארד שקל. נכנסתם לממשלת ישראל, הממשלה הנוכחית הזאת נכנסה לנהל את כלכלת ישראל כשאנחנו ביתרה תקציבית. דברו והגידו שהמלחמה הביאה אותנו לגירעון הזה? אני אומר לכם: כן, המלחמה יכולה להביא אותנו לגירעון הזה,

כשבמרץ האחרון אתה מאשר את התקציב של 2024 ואתה משאיר את כל הכספים הקואליציוניים ואתה משאיר את כל המשרדים המיותרים, ובשנת 2023 2024 אתה נותן יותר מ-12 מיליארד שקל רק לכספים קואליציוניים, ולא מקצץ אותם מהתקציב של מרץ 2024, כשאתה מתקן את התקציב, ומעביר את כל הכסף, אז אתה בא עכשיו להגדיל עוד את הגירעון? איזה ניהול כלכלי זה? זה ניהול כלכלי כמו הניהול של המלחמה עכשיו, איך שמנהלים את המלחמה. אני רואה כאן משפחות של חטופים ואני שומע שרים מהימין שאומרים: אנחנו ממשלת ימין על ימין.

אתם יותר גרועים מכל דבר אחר שישב כאן בממשלה. לא הייתה ממשלה יותר גרועה מכם. אומרים שלחץ צבאי יביא להחזרת החטופים. אני לא רואה לחץ צבאי. לא רואים שום לחץ צבאי. אני לא רואה שלוש אוגדות בפנים שנלחמות ומפעילות לחץ צבאי בשביל להחזיר את החטופים. אנחנו במבצע עכשיו.

משתי אוגדות נמצאות עכשיו בפנים, ואתם מדברים על לחץ צבאי? לחץ צבאי מבצעים עם שלוש או ארבע אוגדות וגומרים את העניין ומחזיקים את תושבי הצפון ולא משאירים את תושבי הצפון מורחקים מהבתים שלהם, עקורים מהבתים שלהם. ממשלת כישלון.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי חלק מהדוברים קודם, ולצערי אף אחד מהם לא נגע בשורש הבעיה. שורש הבעיה של המשבר הכלכלי, שאפילו עוד לא התחלנו לחוות אותו, בעיקר השכבות המוחלשות. אנחנו לפני קטסטרופה על קטסטרופה. כמובן שזה קודם כול המדיניות הכלכלית, האנטי-חברתית והאנטי-כלכלית של שר האוצר, שמבחינתו התקציב הוא לא פחות ולא יותר מאשר תקציב בעזרת השם,

אבל מה שורש הבעיה מעבר לתפיסה החברתית-כלכלית האולטרה-שמרנית, האנטי-חברתית, האנטי-רווחה? שכספים שמעבירים,

דיברו על כספים קואליציוניים בצדק. מה שקצת שכחו זה שני דברים שקשורים: 1. העברת מאות המיליונים אם לא למעלה מזה לשטחים הכבושים, לתחזוק הכיבוש הנפשע, להכשרת מאחזי טרור. שם נשפכים מיליארדים שלא נוגעים בהם על חשבון הציבור בתוך הקו הירוק, בתוך מדינת ישראל הריבונית, בעיקר בדרום ובצפון המופקר, המופגז, השרוף כמעט שנה, שזוכה לבוז. איך אמר פעם ראש הממשלה לתושבת קריית שמונה? את משעממת אותנו. כולם שם משעממים אותו. אבל יש עוד דבר שקשור לזה: עצם המשכה של המתקפה על עזה גם מבחינה כלכלית. הרי ברור לגמרי שסיום המתקפה הארורה הזאת, הנפשעת, הטבח, הקרבת החיילים והחטופים, ברור לגמרי שסיום מוחלט ונסיגה מוחלטת הם אינטרס ישראלי להצלת חיים, לשחרור החטופים שמופקרים, שנרצחים בידי הממשלה בפועל. אבל גם מבחינה כלכלית, סיומה של המלחמה, של המתקפה הזאת, גם ישיב שקט לצפון, אפשר יהיה להתחיל לשקם אותו, ואנשים יוכלו לחזור לבתיהם. על זה לא מדברים. שם קבור הכסף האמיתי, המיליארדים שנשפכים לשווא. צאו מעזה, הפסיקו את המלחמה, שחררו את החטופים, וגם מבחינה כלכלית נוכל להתחיל להשתקם.

תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, יש פה שר בכלל? כן, שר החינוך. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לכאורה מביאים לנו פה תיקון חקיקה קטן, טכני. בקטנה. לתקן בחוק הפחתת הגירעון והגבלת הוצאה תקציבית, למעשה במקום 3.2%, לתקן את זה ל-3.9%. קודם כול צריך להבין מה המשמעויות: אנחנו מגדילים פה את הגירעון ב-0.7%.

יחסית לממוצע בין הסכום שזה היה לסכום שזה יהיה, זה סדר גודל של 20%. זה לא עניין קטן וזוטר, זו הגדלת גירעון המדינה ב-20%. לכן,

לעשות את זה כלאחר יד, ככה תוך כדי תנועה, כשהכנסת בפגרה, ואחרי כל ההתחייבויות של שר האוצר שיעד הגירעון הוא ריאלי ולא יצטרכו לתקן אותו, אני חושב שזה בהחלט ראוי לגינוי, וזאת לא הדרך הנכונה לעשות את זה. לפני שבאים ומגדילים את הגירעון, ולמעשה מגדילים את החוב הלאומי שאחר כך כולנו נצטרך לשלם עליו, ועוד ילדינו ונכדינו, היה ראוי שהממשלה תשקול מה היא יכולה לצמצם לפני שתגיע לפגיעה ולהגדלת החוב. אני יכול להציע לממשלה כמה הצעות שהצענו עוד בשלב אישור התקציב, כספים קואליציוניים, למשל, אדוני היושב-ראש. זה בהחלט יכול להיות יעד ראוי לממן את המטרות הראויות שלשמן הגדלת הגירעון הזאת נעשית. אני כבר אקדים ואומר שאני לא מתנגד למטרות, המטרות הן נכונות, צריך להביא לזה כסף. גם הסיוע למפונים, אומנם צריך לנהל מלחמה ככה שלא יהיו מפונים, אבל כנראה שהממשלה הזאת לא מסוגלת לנהל מלחמה שבה לא יהיו מפונים ושלא תהיה רצועת ביטחון בשטח שלנו במדינת ישראל. אז הממשלה שנכשלת בלתת לתושבים אפשרות לחיות בבתיהם, שלפחות תשלם להם שהות במקום אחר,

גם סיוע למילואימניקים הוא נושא חשוב. אבל, ופה האבל הגדול, הרי איך מנסים לסדר את זה? אומרים: אנחנו עושים קופסה.

אני הייתי בכנסת הרבה שנים בכל מיני אירועים קשים, מקורונה עד למלחמות. עשו קופסאות, אבל תמיד היה כלל ברזל בכל הקופסאות שעשו: עושים קופסה להוצאה חד-פעמית שלא תחזור בשנה הבאה. ואז אתה אומר לעולם: אני מגדיל את יעד הגירעון, אבל חד-פעמי. אני לא סוטה מהמסלול שלי, אני עדיין במשמעת הפיסקלית. מה עושים פה? חלק מההוצאות זה מימון הטבות למילואימניקים. זה לא יהיה בשנה הבאה? מישהו ייקח את זה אחורה? מישהו בכלל חולם בממשלה שהוא ייתן הטבות - - - אתה באמת מצפה שמספר המילואימניקים המגויסים היום יימשך גם בשנה הבאה? רגע, שנייה. שנייה, חבר הכנסת רביבו. קודם כול, בדרך שהממשלה מנהלת את המלחמה, לצערי מצפה, כי היא לא מצליחה להביא ליעדים שהיא שמה לעצמה. לא מצליחה למוטט את שלטון חמאס בעזה, לא מצליחה להביא את תושבי הצפון לבתיהם. אז תצטרך מילואימניקים גם בשנה הבאה. אבל מעבר לזה, אני לא יודע להגיד לך מה הסכום שיהיה בשנה הבאה,

וכלל ברזל בכל הקופסאות תמיד היה: זה לא מהקופסה. תקצצו כספים קואליציוניים לטובת מילואימניקים, אני

אני אבוא לפה ואצביע בעד הצעת ממשלה לעשות את זה. תביאו מקורות אחרים. אבל פעם ראשונה שאני זוכר - - - שחלק גדול

טוב - - - אתה צודק. בוא תציג את זה, אבל הלכה למעשה,

חבר הכנסת רביבו, פעם ראשונה מאז שאני זוכר את עצמי בבית הזה מ-2006, אני רואה ששמים בקופסה הוצאה שהיא רב-שנתית. זה לאבד את כל האמון בכלכלה הישראלית ובמשרד האוצר הישראלי. אחר כך אנו מתפלאים למה בסוף דירוג האשראי שלנו יורד. זה מסוג הדברים שהם תמיד none done, דבר שלא ייעשה. אני חושב שזו טעות מאוד מאוד גדולה של שר האוצר. טוב, אני מקווה שזה לא יהיה רב-שנתי.

איך זה לא יהיה רב-שנתי?

כשאתה נותן הטבה למילואימניק, היא תהיה. יהיו יותר מילואימניקים, פחות מילואימניקים, תמיד יש מילואימניקים.

זה רב-שנתי, השאלה היא מה הסכום. חבר'ה, יאללה.

השאלה היא מה הסכום. לכן אני מציע לכם, תביאו את הכסף הזה ממקום אחר ותשאירו בקופסה רק תשלום למפונים. זה בהחלט ראוי.

תודה רבה. חבר הכנסת מישל בוסקילה, בבקשה. את הכסף, ממקום אחר, מהעץ. תגזור אותו, תתלוש. לא, מכסף קואליציוני. הכסף צומח לי על העץ.

מהעץ. פעם ראשונה שאני יושב פה ואתה נואם. יש התרגשות, שלי. אני אתן לך עוד 50 שניות בונוס. קיבלתי בונוס, זה כבר טוב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, חוק הפחתת הגירעון והגבלת הוצאות התקציב, התשנ"ב 1992, נועד לייצב את הכלכלה הישראלית באמצעות הגבלת הגירעון התקציבי והגבלת גידול ההוצאות הציבוריות. החוק הציב מסגרת פיסקלית שמטרתה לשמור על יציבות כלכלית לאורך זמן ולמנוע השפעה שלילית של גירעון על הכלכלה. על אף האתגרים הכרוכים בכך, שמירה על החוק היא קריטית לעתיד הכלכלי של המדינה. החוק מבטיח שהמדינה לא תיכנס למעגל של חובות בלתי נשלטים. גירעון מוגזם עלול להוביל לאינפלציה, לפגיעה באמון המשקיעים ולירידה בדירוג האשראי של ישראל. שמירה על גבולות ההוצאות הממשלתיות, כפי שנקבעו בחוק, חיונית לשמירה על יציבות כלכלית, וחשוב שלא לפרוץ את המסגרת הפיסקלית שנקבעה. חוק הפחתת הגירעון משדר מסר של אחריות כלכלית לציבור ולמשקיעים המקומיים והבין-לאומיים. הפרת החוק או פריצה של המסגרת התקציבית עלולה לערער את אמון הציבור בממשלה ולהפחית את האטרקטיביות של ישראל בעיני משקיעים זרים. יציבות פיסקלית היא מרכיב מרכזי בהצלחת המדינה לשמור על כלכלה חזקה וצומחת.

שמירה על מסגרת תקציבית מאפשרת למדינה להתמודד בצורה טובה יותר עם משברים כלכליים בלתי צפויים. חוסן כלכלי נבנה לאורך זמן באמצעות ניהול תקציבי אחראי ומבוקר.

אם ייפרץ החוק ויוגדלו ההוצאות, עלולה המדינה למצוא את עצמה ללא כלים פיננסיים מתאימים בזמנים של משבר. אנחנו עוברים את זה עכשיו. החוק נועד להבטיח שהנטל הכלכלי לא יעבור לדורות הבאים. פריצת מסגרת התקציב עלולה לגרום להגדלת החוב הציבורי באופן משמעותי, מה שיאלץ את הדורות הבאים לשאת בעול הפיננסי. לכן שמירה על החוק היא לא רק עניין של מדיניות כלכלית נוכחית, אלא גם של צדק חברתי בין-דורי. כאשר מתקיים ניהול אחראי של התקציב, ניתן להבטיח שההוצאות החברתיות ינוהלו בצורה שקולה ומאוזנת תוך התחשבות בצרכים החברתיים המהותיים. פרצה של החוק עלולה להוביל להוצאות בלתי מבוקרות שתפגענה בטווח הארוך בשכבות החלשות, משום שבסופו של דבר יצטרכו להיעשות קיצוצים חדים יותר כדי להתמודד עם חוב הולך וגדל. לסיכום, אדוני שר האוצר, חוק הפחתת הגירעון והגבלת הוצאות התקציב מהווה אבן יסוד ביציבות הכלכלית של ישראל. שמירה קפדנית על הוראותיו היא תנאי הכרחי להבטחת יציבות כלכלית לאורך זמן. פריצת החוק עלולה לגרום נזקים בלתי הפיכים לכלכלה הישראלית ולתושביה. תודה רבה לכם.

חבר הכנסת מישל בוסקילה, ברוך הבא. תודה. אתה נאמת נכוחה, ואני מתרשם שאתה בדרך לקואליציה, כי כל מה שאמרת משתקף בצעדים הכלכליים שמבצעים, לקדם ברוח ימי המלחמה. טוב, ימים יגידו. איזו תשובה יפה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול הסתיימה השבעה על רצח שישה חטופים, שישה ישראלים צעירים שנרצחו בשבי חמאס: אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי, כרמל גת, עדן ירושלמי, אורי דנינו והרש גולדברג פולין. על פי הדיווחים, הם נלחמו עד הדקה האחרונה, ניסו להגן זה על זה, גברים על הנשים, להיאבק, ללא הצלחה. יהי זכרם ברוך.

בכלל, מאז 7 באוקטובר עם ישראל ברובו זוהר בגילויים כבירים של ערבות הדדית, מה שלצערי הרב, אי-אפשר להגיד על הממשלה הזו, הממשלה הכי שנואה שהייתה לנו, שהיא מופע של חמדנות, פלגנות וחוסר של ערבות הדדית. כך גם החוק היום, פתיחת תקציב שנייה בשנת התקציב 2024. הממשלה מתקנת את חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית ומעמיקה את ההוצאות שלנו ב-3.35 מיליארד שקלים. מה עושים? מעמיקים את הבור. מה לא עושים? לא לוקחים את הכסף הזה מכספים קואליציוניים שבעודף. רק בשבוע שעבר עמד נציג אגף התקציבים בוועדת הכספים והודה בפה מלא שיש מעל למיליארד שקלים כספים קואליציוניים שלא נוצלו בכלל: מעל 300 מיליון שקל במשרד של סטרוק, במשרד לזהות יהודית, במשרד למורשת. זו ערבות הדדית? זה גם בדיוק מה שאמר ראש אגף התקציבים. הוא הוציא מכתב חסר תקדים לשר האוצר, ואמר לו: אני מתחנן בפניך, אנא, אל תפתח בפעם השנייה את תקציב 2024, יש דרכים אחרות שפחות מעלות סיכון לכלכלה ולמשק. חבר הכנסת גואטה, זה מפריע. מה ענה לו שר האוצר שלנו? ראש אגף התקציבים, הינך מוזמן להניח את המפתחות. זו לא ערבות הדדית. אותו כנ"ל בתקציב 2025, שכולם מדברים עליו,

בשבוע שעבר במופע של יהירות ושטחיות הכריז שר האוצר על זה שהוא יעשה את תקציב 2025, ומה הוא עושה? הכי קל: יעלה את המע"מ, יקפיא שכר, יקפיא נקודות זיכוי, יקפיא קצבאות ביטוח לאומי, יפגע בחלשים ב-35 מיליארד שקלים. מה הוא הודה באותה מסיבה שלא יעשה? אין רפורמות, לא ייגע בחלוקת הנטל מול האוכלוסייה החרדית, ההפך, שר האוצר שלנו, שרוצה עוד חזית ועוד חזית עד הניצחון המוחלט בצפון, בדרום, ביו"ש, בכל מקום שיש, ורוצה להכביד את שירות המילואים ולהאריך את השירות בצבא, הוא מאריך את חוק הפטור מגיוס. הוא גם הודה שלא יהיו קיצוצים בכספים הקואליציוניים כנראה. זה רק סיגנל, הוא אמר לציבור, אני לא באמת בקטע של ערבות הדדית, וגם לא דוגמה אישית במשרדים, כי זה באמת כסף קטן.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפנות מפה אל שר האוצר והממשלה הזו. שבוע אחרי הטבח הנורא שר האוצר עמד והצהיר - - את לקראת סיום, חברת הכנסת?

- - אני לוקח אחריות על מה שהיה ואחריות על מה שיהיה. צריך להודות ביושר ובכאב ובראש מורכן - - זה לא נראה ככה. - - נכשלנו. הנחיתי את אגף התקציבים והחשב הכללי לפעול לשינוי סדר עדיפויות בתקציב, ואנו נסיט כל מה שלא צריך עם סדרי עדיפויות אחרים. אנא, שר האוצר, אתה לא מנהיג, אתה שר אוצר כושל.

אתה זה שמוזמן להניח את המפתחות. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני מבקשת לפנות למשפחות החטופים שנמצאות ביציע ולומר לכם שהלב איתכם, ואנחנו מחכים ש-101 חטופים ישובו. זאת חובתנו המוסרית להשיב אותם הביתה, ויפה שעה אחת קודם. אדוני, מכאן אני רוצה לעבור לצפון. הצפון בוער, ובשבוע האחרון בכל יום כ-100 רקטות וכטב"מים נורים לעבר הצפון, ובממשלה המסויטת הזאת זה עובר לסדר-היום. הבוקר, מתקפת כטב"מים לעבר נהריה, וגם זה עובר לסדר-היום. ממשלת ישראל נרמלה את ההפקרות של הצפון. חבל ארץ שלם מופקר לגורלו: מטולה, מנרה,

יישובים שנראים כמו מחנות פליטים. עשרות אלפי תושבים מפונים, או רצים למקלטים למשך כל שעות היממה. אסור לנו להתרגל למציאות הבלתי-נסבלת הזאת. אני שואלת את הממשלה, ויושב כאן שר החינוך, איך יכול להיות שילדי בית ספר בצפון מפספסים כבר את השנה השנייה מבחינת שגרה וסדר-יום וחוגים? עצמאיים עצרו מלכת, פרנסה נעצרה. הצפון נראה כמו אזור רפאים, ותכף כבר לא יהיה לאן לחזור. כמעט שנה שנסראללה עושה בנו כרצונו. זה כישלון אסטרטגי ממדרגה ראשונה. ממשלת ישראל ויתרה על הצפון, תושבי הצפון לא יחזרו כל עוד רצועת הביטחון של מדינת ישראל לא נסוגה לאחור. כדי להשיב את הביטחון חייבים להעביר את משקל הכובד לצפון. צריך לגבות מחיר ממדינה ריבונית, מלבנון. התגובה חייבת להיות בהקשר של כוונות האויב, ולא התוצאות. זה כשל אסטרטגי, לא להעתיק את הכובד לצפון כרגע. להחזיר את החטופים הביתה ולהעתיק את הכובד לצפון. חיזבאללה תכנן לפגוע בתשתיות ביטחוניות ובסיסי צה"ל. העובדה שהם לא הצליחו לא פוטרת אותם מאחריות. מדינת ישראל לא בנויה למלחמת ההתשה שנמשכת כאן ללא תכלית עם פגיעות ומחירים כבדים. חייבים להחזיר את הביטחון לצפון. מודל חיזבאללה 2024 חייב להיות מטופל ומוכרע,

אם נמתין עוד כמה שנים, זה כבר יהיה אירוע אחר, כי הם לומדים, הם מפיקים לקחים. מלחמת ההתשה בצפון חייבת להסתיים גם במחיר של הסלמה לטווח קצר. הפחד מפני הסלמה תמיד היה ותמיד יהיה, אבל בזמן ההמתנה שלנו לתגובה אנחנו משלמים מחירים כבדים. תודה רבה.

מדינת ישראל חייבת להשיב את הביטחון לצפון.

חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רוב אזרחי המדינה תומכים בהפסקת המלחמה והשלמת עסקה שתחזיר את החטופים. אולי קודם נשמע את סנוואר, ואני גם לא יודעת מה זה רוב המדינה.

השאלה היא למה זה לא קורה - - סנוואר

מרבית האזרחים במדינה תומכים - - חברת הכנסת טלי. - - בהפסקת המלחמה ובהשלמת עסקה שתחזיר את החטופים, שלא מעניינים את הממשלה שלך. לא מעניינת את סנוואר ולא אותך, תומך טרור. השאלה היא למה זה לא קורה, והתשובה על השאלה הזו היא

מזעזעת.

זה לא קורה - - חברת הכנסת.

- - כי האינטרס האישי - - טלי, די. - - של ראש הממשלה והאינטרס המפלגתי של שרים בכירים בממשלתו אינם תואמים לתזה של הפסקת המלחמה והשלמת עסקה שתחזיר את החטופים. ממתי נושאים כבדים כמו שלום ומלחמה, כמו חטופים, ממתי נושאים כאלה מתנהלים על בסיס אינטרס אישי של ראש ממשלה? ממתי נושאים כאלה מתנהלים על בסיס מפלגתי של שרים חשוכים, גזענים, שרוצים במלחמות, בשפיכות דמים, שלא רוצים שמצב הכאוס הזה יסתיים כבר? עוד מעט תמלא שנה למלחמה הסתמית הזאת. עכשיו מתנהלת מלחמה סתמית במקום לקבל אומץ, להפסיק את המלחמה ולהשלים עסקה שתעשה סוף לסבל של הורי החטופים, שנמצאים בהפגנות כל יום ומקבלים בוז משרים בכירים בממשלה שלכם. אינטרס אישי של ראש ממשלה ואינטרסים אישיים מפלגתיים של שרים בכירים במלחמה הם אלה שקובעים את הקצב ואת הטון עבור אזרחי המדינה בממשלה הרעה ביותר בתולדות מדינת ישראל. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. היום בבוקר, כשהייתי בכנסת, שמעתי ריאיון של א' קלנר, שאפשר לקרוא לו גם רופין של זמננו,

לציונות. תקשיבו מה הוא אמר: עד כמה שהטבח הזה נורא, הוא קרה בממשלה שמחויבת לציונות, לפחות זה. שר החינוך, שמעת את המשפט שהוא אמר? לפחות זה קרה בממשלה שמחויבת לדגל ולציונות. ממש רופין של זמננו. איזה ציוני זה להפקיר חבלי ארץ שלמים. איזה מזל שאתם לפחות ממשלה ציונית. איזה ציוני זה להפקיר את החטופות והחטופים, איזה ציוני זה, איזה מזל שהחטופות והחטופים נחטפו במשמרת של הממשלה הציונית. לכו תדעו מה היה קורה חס וחלילה אם לא הייתה ממשלה ציונית כמוכם. מה לכם ולציונות בכלל? מה לגולדקנופ ולציונות? מה לגפני ולציונות ולדגל שלנו בכלל? עד שלא חייב אתכם בית משפט, הם לא רצו בכלל להישבע אמונים לממשלת ישראל. אבל איזה מזל שזה קרה בממשלה ציונית, איזה מזל שכל העוטף הופקר שעות כשטבחו באנשים, לפחות הייתה מממשלה ציונית. כנ"ל גם הטבח בנובה, לפחות הייתה ממשלה ציונית. איזה מזל. איזה מזל בכלל לראשי הרשויות במדינת ישראל בממשלה הציונית, שהבטיחו להם 3.5 מיליארד שקלים לפני חצי שנה, עוד לא נתנו להם את זה. הבטיחו להם השנה 24 מיליארד, מזה כבר הספיקו לקצץ. גם את הכסף שהבטיחו להם, את ה-800 מיליון שקלים, עדיין לא נתנו להם, אבל לפחות ממשלה ציונית לא נתנה להם, איזה מזל בכלל לכל הנרצחים בפיגועים, אין מה להתלונן. כי אם נרצחים, לפחות להירצח בממשלה ציונית, איזה מזל למפונים, שאין להם מושג מה קורה במדינה בכלל, מתי הם יחזרו, מתי התלמידים יחזרו, אבל לפחות הם יכולים להיות מופקרים בממשלה ציונית. באמת לפעמים אני אומר, אני לא יודע אם זה טעות, לא, הפליטות האלה, כמו "למי רע פה?" "מטולה, אני לא יודע אם פונתה", "סך הכול אנשים במלונות" זוכרים? מירי רגב, התיירת הקבועה שלנו, עשתה סופ"ש בתאילנד אחרי שהייתה בהודו בזמן מלחמה, חברת קבינט מדיני-ביטחוני. אז למי רע פה, האנשים במלונות ועכשיו הציטוט הנוראי הזה, עד כמה שזה נורא שזה קרה, אבל לפחות הממשלה היא ציונית. זו לא פליטת פה, זה בדיוק מה שאתם חושבים. פשוט מדי פעם נפלטת לכם האמת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השבת קראנו בבית הכנסת: "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נֹתן לך". זו הייתה פרשת השבוע, פרשת שופטים. מאחר שזו ממשלה שמתיימרת להיות הכי יהודית, הכי ימנית, אני רוצה לרענן את זיכרונכם בכמה מונחי צדק. קודם כול נזכיר כמה צודק, בואו נזכיר את ששת החטופים שנרצחו רק לפני שבוע: אלמוג, כרמל, עדן, הרש, אורי ואלכס. הם שרדו בגבורה 11 חודשים ונורו אל מותם. אתמול צה"ל פרסם מידע על תנאי החזקתם המזעזעים, הלא-אנושיים בשבי: מנהרה צרה ללא יכולת לנשום, ללא שירותים, עם מעט אוכל, עם קושי לעמוד אפילו. ככה הם שרדו, ולא הצלחנו להציל אותם. אני הייתי חושב שממשלה כזאת תגיד: דם יהודי אינו הפקר. אבל יש עוד דם שאפשר להציל. יש 101 חטופים שדמיהם צועקים אלינו מהאדמה, עמוק עמוק, 40 מטרים מתחת לאדמה. דם יהודי אינו הפקר, אבל "צדק צדק תרדוף". זה היה יכול להיות מצחיק אם זה לא היה עצוב, שבממשלת ישראל 2024, בזמן מלחמת קיום, יש שני שרים שעושים בעצם אותו דבר: אחד הוא שר המסורת, ואחד הוא שר המורשת. נעשה חידון בישראל, 99% מהאנשים לא ידעו להבחין מה עושה שר המסורת, ומה עושה שר המורשת. הרי אף אחד מהם לא יקום כמו שעשתה שרת המקלדת, ויגיד: אני מיותר, המדפסת, סליחה, המשרד שלי מיותר, אני נותן את התקציבים לטובת המלחמה. עשתה את זה גם סגנית שר בתחילת המלחמה. אם היה פה קצת אומץ, אם הייתה פה קצת רדיפת צדק, ביטול שני המשרדים האלה היה מראה איזושהי רצינות לתקציב, לממשלה. אולי מוד'יס היו שוקלים מחדש את הורדת הדירוג. יש נשים בשבי, אני לא יודע מה עושה למענם השרה לקידום מעמד האישה, אבל ברור לי שזה לא עובד. יש פה שר תקשורת, כל שבוע הוא מפרסם פרשת שבוע מלומדת. אבל כשהוא רצה לפטר את יו"ר רשות הדואר, סתם כי הוא לא מספיק ליכודניק, הוא דווקא היה מהבית הנכון, מהעדה הנכונה, מהעיר הנכונה, רק בית משפט עצר אותו. יש לנו שר אוצר, כל היום מתבטא בשם היהדות, אבל רבע תיק הביטחון שלו מעסיק אותו הרבה יותר מהאוצר. הרי מי ייפגע מהורדת הדירוג? השכבות החלשות בישראל. אבל הוא מביא לנו השבוע עוד 3.3 מיליארד שקלים. אז אולי במקום לבחור ב"צדק צדק תרדוף" החלפתם את זה בישעיהו א': "שריִך סוררים וחברי גנבים כֻּלּוֹ אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם". חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חבר הכנסת אושר שקלים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אתמול בבוקר נרצחו בדם קר שלושה מאחינו במעבר הגבול אלנבי. מכאן אני שולח את תנחומיי למשפחותיהם של יוחנן שחורי, אדריאן מרסלו פודסמסר ויורי בירנבאום, השם ייקום דמם. הרצח הזה החזיר אותי אחורה לשנת 1997, שבה בוצע הטבח בנהריים של 7 תלמידות בעת הטיול השנתי. זכור לי איך המלך חוסיין הביע את כאבו ואת צערו הכן, הגיע לבית הנרצחות לניחום המשפחות. אם אני זוכר נכון, הוא אפילו כרע על ברכיו וביקש סליחה, ואף דאג לפיצוי של המשפחות. משום מה, אני לא רואה את בנו עבדאללה, השליט היום, פועל בסולידריות כפי שנהג אביו. אני מאמין כי הסכם השלום עם ירדן הוא אסטרטגי וחיוני לשתי המדינות. יחד עם זאת, אני לא רואה היום שום הבעת צער או סולידריות מצד המשטר ההאשמי. להפך, ראינו את חלוקת דברי המתיקה לעוברים ושבים הארורים שצוהלים, וראינו את הבעות השמחה. שמענו כל מיני בכירים ולשעברים במשטר הירדני שלא די בכך שלא גינו את האירוע, אלא אפילו גם הביעו הבנה. אז אני שואל: איפה המלך עבדאללה? עד כה לא שמענו שום גינוי או הסתייגות או הבעת צער. לכן, אם זה כך, אני חושב שיש לבחון את שיתוף הפעולה עם הירדנים. השלטון ההאשמי הרי מתקיים בזכות שיתוף הפעולה הביטחוני וההגנה של מדינת ישראל, אז אם הביטחון שלנו נפגע, יש לבחון את הקשרים הביטחוניים והכלכליים וליישר קו, כדי שניהנה משלום אמיתי ומכובד. בזמן שנותר לי אני מבקש להתייחס התייחסות קצרה לפסיקה המקוממת של בג"ץ מאתמול. אני רוצה לומר דבר פשוט: הפסיקה של בג"ץ אתמול נקבעה תוך כדי ניגוד עניינים מובהק, בחוסר סמכות ואף בניגוד לחוק, כיוון שהחוק מסמיך אך ורק את שר המשפטים לכנס את הוועדה, על פי שיקול דעתו. מה נעשה אם חלילה מחר בג"ץ יפסוק שראש הממשלה צריך לכנס את הקבינט, וידרוש ממנו לעצור את המלחמה? איפה זה נגמר? לכן, הפסיקה של אתמול היא בניגוד לחוק. אני מדגיש כי כולנו כפופים לחוק, כולל שופטי בג"ץ. יתרה מזו, שופטי בג"ץ הם לא החוק, הם כפופים לו בדיוק כמו כולנו. הגיע הזמן שגם הם יכבדו את החוקים של מדינת ישראל.

בהנחה שלא יהיו הסכמות עד אז, אני קורא לשר המשפטים: אדוני שר המשפטים, היצמד ללשון החוק, וכנס את הוועדה ברגע שתמצא לנכון.

תודה רבה. חברת הכנסת לזימי,

11 חודשים אחרי האסון והמלחמה, ומעבר לכל מה שקורה כאן, הקופה הציבורית עדיין בעיצומו של שוד, שוד של ממש, כשכל כך הרבה זקוקים לסיוע: המפונים, הפצועים, חבלי הארץ שלנו. המציאות שהיא כל כך לא פשוטה, של טראומה לאומית, בתי החולים, כולם צריכים מדינה, והיא איננה. כי מה פתאום לקצץ לחברים שלכם, למקורבים, לבייס? אתם בכלל במבט על השוחד הפוליטי הבא. שוכחים שיש כאן מדינה שזקוקה למזור. איך אתם מעיזים להעלות עכשיו תוכנית שכוללת הקפאת קצבאות לנכים, לקשישים, לסיעודיים, למובטלים, למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות ילדים, לאימהות יחידניות? על הגב שלהם אתם עושים קופה? על הגב של האוכלוסיות המוחלשות ביותר? אבל לא רק זה, גם על גבו של הציבור הבינוני, המעמד הבינוני, סליחה.

הקפאת העלייה של שכר המינימום, הקפאת השכר במגזר הציבורי.

איך כאן מדינה שמשוועת לשיקום? בשירות הציבורי אתם פוגעים?

כדי להעביר עוד מאות מיליונים לאורית סטרוק? כדי לעשות עוד מינהלת מיותרת לחברים שלכם? בשביל עוד ג'ובים? לא בחרתם לשקם, כי אתם לא רוצים שיקום. אתם רוצים פה חברה מפוררת, מבוהלת, חלשה ומוחלשת. ממשלה שמפקירה את החיים, ממשלה שמפקירה את האחים והאחיות שלנו בעזה ולא עושה עסקה, מפקירה גם כל אזרח ואזרחית כאן. זה בדיוק זה. ממשלה שלא יודעת לקחת אחריות על המעשים שלה, על המשמרת שלה, על החובה הלאומית שלה, לא בקדושת החיים ולא בחיים עצמם. אני רוצה להגיד שזה שיש כאן 64 חברי כנסת שכולם מלחכי פנכה, שלא מוכנים להגיד: רגע, עצרו את הטירוף הזה. בואו נחתום על עסקה להשבת החטופים והחטופות, בואו נצביע רק על תקציב שמשקם ונותן מזור לאזרחים פה, בואו נפסיק את הביזה.

המקורבים שלנו לא יכולים לבוא על חשבון של מדינה ואומה. מה לעשות? שרידות פוליטית לא שווה את קדושת החיים על פני האדמה.

אתם ביזיתם כל ערך במשכן הזה. תודה רבה. לא תודה לכם. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה, גברתי. שופטי בית המשפט העליון, אל תתבאסו.

אין דבר כזה ראש רשות שופטת.

גם אין ראש רשות מחוקקת. יש רק ראש ממשלה. לא המצאתי, לא נגעתי. כך כתוב בחוק. אז אל תכתבו פסקי דין ותגידו שבאמת יש נחיצות שיהיה נשיא כי הוא ראש הרשות השופטת. הוא לא ראש רשות שופטת, הוא נשיא שיש לו תפקידים אדמיניסטרטיביים ותפקידים ייצוגיים כאלה ואחרים.

אחרי שהבהרתי לשופטי בג"ץ את מקומם, אני פונה לשר יריב לוין ואומרת לך את הדבר הבא: אדוני שר המשפטים, יש לך הזדמנות היסטורית חד-פעמית להזכיר לבג"ץ את מקומו. בפסק הדין שלו אתמול בג"ץ הורה לך לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לא לצורך מינוי שופטים, כי מינית באמת 100 שופטים ומעלה בתקופה האחרונה, אלא לצורך מינוי נשיא, כי בינתיים יש רק ממלא מקום, ואחר כך יהיה ממלא מקום נוסף. אז אני אומרת לך את הדבר הבא: ראשית, בג"ץ זה באמת לא כוח רוח הקודש, אלוקות בפני עצמה. ואני אומרת לך את מה שאתה צריך לעשות.

אני אומרת לעם ישראל את הדבר הבא: סעיף 7(א) לחוק בתי המשפט קובע ואלו מילותיו: "ראה שר המשפטים שיש למנות שופט, יודיע על כך ברשומות ויכנס את הוועדה". כך קובע סעיף 7(א).

שר המשפטים, אתה ורק אתה בר-הסמכות לכנס את הוועדה. אוקיי, אז פסק דין של בג"ץ נתן לך צו.

עודד אמר להרים ידיים, זו המשמעות של פסק הדין. זה פסק דין שהוא חסר שיניים וחסר יכולת אופרטיבית.

לפי חוק החסינות, שחל גם על שרים שהם חברי כנסת וגם על שרים שהם אינם חברי כנסת, לא ניתן לאכוף על שר או חבר כנסת צו שיפוטי.

יותר מזה, נאמר שלא היה חוק החסינות, ורוצים עכשיו לכפות עליך לכנס את הוועדה. אז מה אפשר לעשות, להרביץ לך? להשית עליך קנס? לשים אותך מאחורי סורג ובריח לפי פקודת ביזיון בית המשפט? אי-אפשר לעשות לך כלום. ועל כן, אתה מזכיר לבג"ץ שלא כל החוכמה נמצאת בידיים שלו, כמו שאמרה פרופ' רות גביזון. גם אנחנו יודעים דבר או שניים. והחוק קובע ברורות שהסמכות היא בידיים שלך ורק שלך. ונאמר שיאמרו בבג"ץ נוסף:

אז אנחנו נכנס את הוועדה בלי שתודיע על זה,

הרי אם צריך לכנס את הוועדה, כדי שיהיה לה תיקוף, צריך לפרסם אותה ברשומות. מי יכול לפרסם ברשומות? גם לזה יש כללים. הדין מאוד ברור. ולכן אני אומרת לך, אדוני שר המשפטים: אתה לא מכנס את הוועדה.

אני אתן לך גם רעיון: השופטים כל כך משועממים, ודנים בעניינים כל כך לא שיפוטיים, כמו תנאי המחיה של הנוח'בות, כמו לתת זכות עמידה לרשות הפלסטינית נגד חוק של הכנסת. הם כנראה משועממים. שופטים נוספים הם לא צריכים, ולכן אין צורך מהותי לכנס את הוועדה למינוי שופטים. ובאשר לנשיא בית המשפט העליון, אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד: קודם כול, פנייה לשופט יצחק עמית, באמת אבי אבות הפרוגרס, שרוצה לחתור פה תחת הגדרת המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אני שמעתי אותו במו אוזניי מדבר על מדינה פלסטינית, גם באותו דיון של הרשות הפלסטינית כנגד חוק של הכנסת. ולכן אני רוצה רגע להבהיר את הדבר הבא, יש פה דברים שחברי כנסת שיושבים פה אפילו לא יודעים: איך נבחרים נשיא בית משפט השלום, ואיך נשיא בית המשפט המחוזי? הם נבחרים בהסכמה פה אחד בין נשיא בית המשפט העליון לשר המשפטים. הצעתי לשר לוין את הדבר הבא: אין שום צורך שנשיא העליון ייבחר על ידי הוועדה למינוי שופטים, כי הרי הוא נבחר ברוב של חמישה. צריך רק לסיים, גברתי. לכן אציע לתקן את סעיף 8 לחוק בית המשפט, ולכלול בו שנשיאי בית המשפט העליון, השלום והמחוזי ייבחרו באותו אופן,

בהסכמה בין הנשיא לשר המשפטים, ובוא נראה את פוגלמן,

ובוא נראה את בג"ץ מורה לו משהו אם הוא לא מצליח. ככה עושים את זה. הזדמנות היסטורית להחזיר לנו את כוחנו ולהזכיר לבג"ץ את מקומו. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כנסת נכבדה, לשר האוצר לא היה זמן להגיע ולהציג את השינויים שהוא רוצה לעשות בתקציב 2024. אפשר להבין אותו, הבן אדם מחזיק שני תיקים. כמה אפשר? הוא גם שר אוצר והוא גם המושל בגדה. הוא שר במשרד הביטחון, ובעצם אפשר להגיד שהוא הבאשא של השטחים הפלסטיניים הכבושים בגדה. הוא זה שאמור לנהל את העניינים האזרחיים. אבל בינתיים אי-אפשר להגיד שהוא זלזל בתפקיד שלו כשר אוצר. סמוטריץ' אמון מאוד על האידיאולוגיה שלו, והוא עובד מאוד קשה לבצע אותה. לא חשוב מה חושבים אזרחי מדינת ישראל, לא חשוב מה הוא גורם לכלכלת המדינה, איך הוא פוגע בשכבות המוחלשות, וכשהוא מגיע לפה הוא מציג את זה כך שהוא רוצה לעזור למפונים. הוא רוצה להוסיף לגירעון כדי לכסות על הצורך בלתמוך בנפגעים מהמלחמה, בנפגעים מ-7 באוקטובר, בנפגעים שפונו מהבתים שלהם. אבל בעצם הוא לא חשב מלכתחילה, והוא לא מסכים, להפסיק את המלחמה הזו. להפסיק את המלחמה דרך הסכם שיחזיר את החטופים למשפחות שלהם.

יכול להיות לזה מחיר של להפסיק את המלחמה, וזה אמור לעלות במחיר, שבעיניי הוא לא מחיר, בעיניי הוא מתנה לאזרחי מדינת ישראל שסובלים גם כן. אני לא אדבר על הפלסטינים, אני אדבר על אזרחי מדינת ישראל שסובלים מהמלחמה הזו, שכבר משלמים מחיר על המדיניות הזו. הוא רוצה לנצל את הזמן כל עוד יש אבק מלחמה, וכל עוד יש את עננת המלחמה, כן לבצע את המדיניות שלו ואת המטרות שלו. המטרות שלו, אתם יכולים לראות אותן ב-25 מאחזים, התנחלויות, שהוקמו בשנה האחרונה בשטחים, אתם יכולים לראות אותן בזה שהוא הפקיע 25,000 דונם בגדה המערבית, והכריז עליהם כקרקעות מדינה, שזה 50% ממה שהמדינה שמה עליו את היד מאוסלו עד היום. אלה הנושאים שאכפת לסמוטריץ' מהם. האם אכפת לו מכך שענף התיירות קרס לגמרי? לא ממש.

האם אכפת לו מזה שיחזירו את החטופים? ברור שלא. הוא דווקא זה ששם את המקל בגלגלים, כדי למנוע כל ההסכם, כמובן עם ראש הממשלה שלו.

חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת. חברת הכנסת שיר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני לא חושבת שיש אזרחית או אזרח אחד בישראל שמרגיש שהוא בידיים טובות. אין אזרח ישראלי אחד במדינה שרואה בראש הממשלה,

מודל לחיקוי, ואין אזרח ישראלי אחד ימין, שמאל, מרכז, שמעריך את ראש הממשלה בגלל ערכיו. אין אזרח ישראלי אחד שירצה לחנך את ילדיו להתנהגות כזאת כמו של חברי ממשלת ישראל והעומד בראשם, לא אלה שהצביעו לאופוזיציה וגם לא אלה שהצביעו עבורכם, לקואליציה. יצא לי לשוחח לאחרונה עם לא מעט מצביעי קואליציה, ועדיין לא נתקלתי באחד שאמר לי שהוא שמח על הצבעתו. רבים מהם הגדירו את נתניהו כברירת מחדל, כרע במיעוטו, ככישלון, כמביא אסון, כחסר החלטיות, אבל גם ככזה שמטפטף להם כל יום לראש שאין אלטרנטיבה. והם גם שואלים אותי: את מציעה משהו יותר טוב? עד כדי כך הוא שוטף את המוח של האנשים ושל כל המצביעים שלו, אתם מבינים? שכאילו כל האסונות שבאו עלינו, כל האסון הזה, שבשל המעשים שלו וגם בשל חוסר המעשים שלו, הוא בעצם גזרת גורל. אז קודם כול, למי שמדבר איתי אני ממחישה שיש אלטרנטיבה. בואו נתחיל מהמובן מאליו, מהברור מאליו: 7 באוקטובר לא היה פורץ אילולא בנימין נתניהו. האלטרנטיבה היא למשל ראש ממשלה שלא מפעיל מכונת הסתה ורעל נגד העם שלו עצמו. כמעט כל שנה שעברה עלינו ב-20 השנים האחרונות הייתה תחת שלטונו של נתניהו.

לא להירדם ולהיכשל מול איראן, לא להתייחס לחמאס כאל נכס, להתייחס לחמאס כאל אויב שאנחנו צריכים להשמיד אותו, לא לאפשר לחמאס להקים כאן את חמאסטן, לא לרסק את התמיכה הבין-לאומית של מדינת ישראל. הרי יש למישהו ספק שאם יאיר לפיד היה ראש הממשלה הוא היה מבקר אצל כל משפחות השכול וכל היישובים שנפגעו, בלי קשר לשיוך מפלגתי? הרי יש פה בכנסת אנשים שהיקירים שלהם חזרו עכשיו בארונות. הם לא זכו לפתק מראש הממשלה, שלא נדבר על טלפון. לפיד, למשל, לא היה בורח מלהשיב על שאלות בעברית. הוא לא היה בורח מאחריות על כישלונות, ואז רץ כדי לגנוב רק את הקרדיטים על הצלחות. האלטרנטיבה היא לא למנות עבריין מורשע בתמיכה בטרור לשר לביטחון הפנים, ותומך אחר לשר אוצר. למשל. אנשים במדינה כבר לא מאמינים שיכול להיות יותר טוב, כי שכנעו אותם שאסונות הם גזרת גורל. אבל אנחנו נראה להם שיש מציאות אחרת, ושיכול להיות פה הרבה יותר טוב. ואנחנו נביא לכך שיהיה יותר טוב, כי אין לנו ברירה, כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר, ואין לנו את הפריבילגיה להפסיד. תודה רבה.

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. מכובדי כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, 339 ימים חלפו מאז פרוץ המלחמה. 101 חטופים וחטופות נמקים בשבי החמאס. אז אנחנו בהצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית. הממשלה ממשיכה בביזת הקופה הציבורית, ושוב היא עושה את זה מהמקפצה הכי גבוהה. מביש לראות לאן תקציב המדינה מוסט, וזה במקום להשקיע באזרחי המדינה שצריכים את התקציב הזה יותר מכל. ממשלת ישראל משתמשת בכספי המיסים שלנו כבשלה, כבור ללא תחתית, והכול לשם מימון צורכיהם הפוליטיים וההישרדות של הקואליציה המשיחית. אתם זוכרים שרק בחודש יולי האחרון החליטה הממשלה על קיצוץ רוחבי של כמיליארד שקלים כשהיא פגעה אז בתקציב החינוך? הרי זה לא כל כך נורא אם נחליש עוד קצת את מערכת החינוך שמתרסקת ומתפוררת. ואז קיצוץ בתקציב משרד הרווחה, שהמשיך ופגע באוכלוסיות מוחלשות. ואז קוצץ גם תקציב ההשכלה הגבוהה, כי מה באמת חשובה האקדמיה המתויגת כשמאלנית? בריחת מוחות ומחקר אקדמי, מה זה חשוב. אז מבחינת הממשלה נמשיך ונפגע במנועי הצמיחה הכלכלית, בתעסוקה, בתעשייה,

בחקלאות, ועוד היד נטויה. אז מה עכשיו על שולחננו? מה יש לנו עכשיו בתוכנית הביזה? הקפאת השכר במגזר הציבורי והקפאת הקצבאות כשהאינפלציה גואה ויוקר המחיה מרקיע שחקים, הרי זו גזרה שתרסק את האוכלוסיות המוחלשות ואת מעמד הביניים, 230 מיליון שקלים מתקציב התחדשות עירונית ותשתיות דיור, הרי באמת לא ממש צריך לבנות ולחזק את הפריפריה, כי היא נטושה ממילא, 33 מיליון שקלים יקוצצו שוב מתקציב החינוך, שנת הלימודים בתיכונים ככה נפתחה בקרטוע, וזאת רק השהיה של השביתה, אז מה זה חשוב, ממילא יש לנו דור אבוד, 20 מיליון שקלים שוב מתקציב ההשכלה הגבוהה, וכבר הבנו שלא צריך אקדמיה מתפקדת לעם הספר, 16 מיליון שקלים מהתקציב לשיקום ופיתוח הצפון, הרי הממשלה איבדה את הצפון, תרתי משמע.

כך נראית מדיניות ההפקרה של מורשת ממשלת סמוטריץ', בן גביר ונתניהו. אני פונה אל חבריי חברי הכנסת: הגיע הזמן לקצץ בנושאים הלא-חשובים באמת. יש לי הצעה למימון פריצת התקציב הנדרשת. מאות מיליונים, אפשר על ידי ביטול המשרדים המיותרים,

מהכספים הקואליציוניים של סקטורים, של מקורבים לצלחת.

אז די להפקרות ולביזת הקופה הציבורית.

זה היה משפט אחרון.

חבר הכנסת עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת טרופר, אינו נוכח, חבר הכנסת מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת טיבי,

כבוד היושב-ראש, אין בשורה בתקציב המוצע על ידי שר האוצר סמוטריץ'. הוא מציע קיצוץ רוחבי בקצבאות, קיצוץ בשכר הציבורי, פגיעה בשכר המינימום, ועוד צעדים כאלה. מול זה יש עלייה קשה במחירים, יוקר המחיה. אומנם השר מצהיר שהיעד הוא גירעון של עד 4%, שלא יושג, כמו שהגירעון עלה בתקופה שלו. יכול להיות שיש עיזים שהוא הכניס כדי לשנות, כדי להוציא, אבל הצעה כזאת ותקציב כזה לא יעברו, בוודאי לא באופוזיציה, אבל גם לא בחלקים מהקואליציה. אני רוצה לדבר גם על תופעה שאנחנו נתקלים בה לאחרונה. פנו אליי כמה נהגי מוניות ערבים, שהתאגדו לאחרונה, הם התכנסו בטייבה, על כך שיש תופעה גוברת של ביטול הזמנות כאשר יודעים שהנהג הוא ערבי, ולא פעם אחת, פעמיים, אלא עשרות פעמים. זאת הפכה להיות תופעה. והשיחות האלה מוקלטות, כך שיש תיעוד לאמירה הגזענית הנוראה. לא רק שזאת הפרה של החוק בישראל, דברים כאלה אסורים, אבל לאחרונה מצדיקים את הגזענות הזאת, וגזענות אסור להצדיק. מדובר בנהגים מצוינים שנתנו תמיד שירות טוב לכולם, שמגיעה להם פרנסה, ומישהו רוצה לפגוע בפרנסה שלהם רק בגלל העובדה שהם נהגי מוניות ערבים. אני מצפה מאחרים להוקיע את התופעה הזאת, לא רק מחברי כנסת ערבים. גזענות יש למגר גם בתקופות קשות. נהגי המוניות האלה שהתאגדו השמיעו את זעקתם, ואני משמיע כאן את הזעקה הזאת.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, יש רק דבר אחד שהכנסת הזו צריכה לדבר עליו יום וליל,

סולידריות מלאה, והוא משפחות החטופים. זה הדבר היחיד שאנחנו כבני אדם, כאנשים שמקדשים את קדושת החיים, כאנשים שמבטיחים, והבטחנו, להציל, לתמוך ולהיות אחד עם השני בטוב וברע, להגן אחד על השני, למסור את חיינו למען האחר, זה הדבר היחיד שהמדינה הזו צריכה לעסוק בו. התנאים הקשים, כפי שהם מפורסמים, על אחזקתם ותנאי אחזקתם של החטופים, ההרעבה, ההתעללות, ההוצאה להורג; התיעדוף היום של ראש הממשלה את ציר פילדלפי ואיזושהי הבנה או תפיסה שעדיף להציל משהו דמיוני בעתיד מפני, מאשר את האנשים שעכשיו זועקים לעזרה, עכשיו זועקים לעזרה, הוא בלתי נתפס. עצם העיקרון שבו משסים ציבור בציבור בגלל אהבתם ונחישותם, ומאבקם המוצדק והמוסרי על היקירים שלהם, הוא לא פחות מפשע. עצם העובדה שמכנים את המחאות כעזרה לסנוואר זה לא פחות מפשע. עצם העובדה שעושים מניפולציות ביחס לדעת הקהל הישראלית ושולחים חצאי מסמכים או מסמכים מפוברקים לתקשורת זרה, שאיכשהו בדיוק תואמים איזושהי תפיסה של ראש הממשלה, זה לא פחות מפשע. לא ייתכן שאזרחי מדינת ישראל יהיו כבני ערובה לתפיסות המסוכנות האלה של ראש הממשלה. יש פה מחויבות אחת, היא מחויבות ברורה ובסיסית, הגנה על האזרחים והצלתם, הצלתם במיידי. לא צריך לחזור על המצווה של פדיון שבויים. לא צריך לחזור על אתה מציל נפש אחת כאילו הצלת עולם ומלואו. זאת הבסיסיות, החובה והמוסריות שלנו, ואנחנו צריכים לא להקשיב לדברים האלה. המוסר שלנו, המצפן שלנו והמצפון שלנו, הם אלה שמובילים אותנו, ואנחנו נמשיך לפעול כל הזמן ובכל עת וללא מורא. לא נוותר, כי זאת האמת הצרופה, ולשם כך, א. אנחנו נמצאים כאן כחברי כנסת ושליחי ציבור,

זאת המחויבות הבסיסית שלנו כמי שהיום שייכים לקהילה הגדולה הזאת שנקראת עם ישראל ומדינת ישראל. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה.

אתמול כולנו קראנו לא שומעים?

אתמול כולנו קראנו ששרי הממשלה יכלו לצפות בסרטון שמראה את המנהרה שבה הוחזקו החטופים, ואני רוצה לשאול את השר, אדוני שר הדתות מלכיאלי, אני רוצה לשאול אותך רגע לא בציניות, אלא באמת: יצא לך לצפות בסרטון הזה על איך הוחזקו החטופים? ראית אותו? - - - ראית את הסרטון בישיבת הממשלה שהציגו לשרים איך הוחזקו החטופים? זה היה בקבינט ולא בממשלה. אה, אוקיי, אז אתם לא צפיתם. אוקיי, פשוט רק מלקרוא, אני כל הלילה - - - קראנו ביחד וגם ביחד בלילה לא ישנו.

אז אנחנו מתייסרים עד עמקי - - - אנחנו באותו צד בתחום הזה. אין פה - - - לא, לא, ולכן אמרתי, לא בציניות. רציתי לשאול איך זה לצפות בזה - - לא ישנת,

- - כי רק מזה שקראתי הנפש שלי - - - הנפש שלנו,

שלנו.

אני מדברת עליי. אני פה, ולכן אני מדברת עליי.

ואני לא יכולה להבין איך אחרי שאנחנו קוראים את הדברים האלה, איך אחרי שאין מישהו שלא עובר לו בראש ב-repeat מה קרה שם בחדר הזה בדקות האחרונות, מה היה שם, הצרחות, הבכי, הם התחננו? הם היו כל כך מותשים, מורעבים ומיואשים, שכבר לא היה אכפת להם מה קרה שם בחדר הזה בשניות האחרונות. הם כבר עברו טראומה והוחזקו מעל 300 ימים, ועכשיו נכנסים לחדר, מכוונים לראש שלהם אקדח, והם מבינים שזה הסוף. ולכן, אין שום דבר, שום סיבה, שום ספין, שום נימוק לא לעשות הכול, אבל הכול, כדי לשחרר אותם. הייתה עסקה, הוחזרו בה מעל 100 חטופים, ובמבצעים צבאיים הוחזרו בודדים, וההפך, יכול להיות שבגלל לחץ צבאי יורים בהם, או שחלקם נפגעים מההפגזות. לכן, אנחנו חייבים קודם כול לשחרר אותם. אין שום דבר אחר שאנחנו צריכים לעסוק בו, לא בהפיכה משטרית, לא בתקציבים, לא בכלום, רק בחיים שלהם. הפצע הזה פתוח, אנחנו לא נוכל להמשיך הלאה בחיים שלנו. לא תהיה תקומה, לא יהיה שיקום, לא יהיה שום דבר בריא במדינה הזאת עד שאנחנו לא מחזירים את כולם הביתה, את החיים ואת המתים.

חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה.

בתיכונים, והכול כרגיל. אבל מי שמיהר לשמוח מהבשורות האלה, התבשר כמה דקות אחרי, הוא שמע שמועצת התלמידים והנוער הארצית הודיעה על שביתה. היא הודיעה על שביתה, כי הם נמצאים שם בחדרים והם יודעים בדיוק מה היה, ולא היה שום דבר. אי-אפשר לנהל משא ומתן במשך שנה כששר החינוך מאשים את שר האוצר סמוטריץ' שהוא לא חותם, ושר האוצר לא מגיע במשך שנה למשא ומתן. אין כאן באמת משא ומתן, יש כאן תפאורה לציבור, יש כאן מסיבות עיתונאים והצהרות והאשמות. שר החינוך מאשים את יושב-ראש ארגון המורים רן ארז, שר החינוך מאשים את סמוטריץ', את שר האוצר,

ובינתיים התלמידים נשארים בבית. נציגי הנוער שותפים לישיבות, והם רואים, הם רואים מקרוב שיש כאן חבורה של מבוגרים חסרי אחריות שבוחרים לנהל מאבקים על הגב שלהם, ועוד בתקופה המאתגרת ביותר שידענו כאן במדינה. התלמידים והתלמידות שלנו בחרו הפעם לא להאמין לכם. הם לא יחזרו לכאילו-לימודים, כי אתם אמרתם שלא תיתנו להם ציונים, הם לא יחזרו כאילו ללימודים, כי אתם אמרתם שלא תוציאו אותם לטיולים, לתיאטראות, לספוג תרבות, להכיר מחדש את הקהילתיות, את החברה, את כל מה שנפצע ונפגע בנו ב-7 באוקטובר. אדוני שר החינוך, שלפני כמה דקות ישב כאן, והתמונה הזאת הייתה ממחישה לכל הורה בבית את הניתוק בזמן שמדברים כאן והוא שומע מוזיקה עם האוזניות שלו באוזניים, אני מקווה שבמשא ומתן לפחות הוא לא שומע - - - מאיפה אתה יודע שהוא שמע מוזיקה? פודקאסט. מאיפה אתה יודע? מה, שמעת את האוזניות שלו? יש כאן שר? כן, השר לשירותי דת.

יושב כאן שר החינוך בפינה עם אוזניות. אולי הוא דיבר עם רן ארז? יכול להיות שהוא דיבר עם רן ארז, אבל זה ניתוק כשמדברים אליך ואף אחד לא עונה ולא מקשיב. אז אדוני שר החינוך, אני פונה אליך לסיים את השביתה. זה אומר להחזיר אותם למסלול, זה אומר בלי עיצומים, זה אומר שכר למורים כפי שהתחייבתם, זה אומר להקריא את הציונים לא בעל פה, להזין אותם במערכות, זה אומר לצאת לטיולים. אדוני היושב-ראש, משפט אחרון: אסור לנו להגיע למצב שבני ובנות הנוער במדינה יאבדו את האמון בנו, ואנחנו קרובים למצב הזה. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אתמול בלילה קראתי בתקשורת על הממצאים שצה"ל הציג בפני הקבינט, ולהבנתי גם בפני המשפחות, ואחרי שבוע שבאמת התקשיתי מאוד לישון בו בלילות מהמחשבות על ששת חטופינו שאינם עוד, בשבוע שעבר הייתי בשבעות וכל הזמן ליוותה אותי המחשבה מה הם הרגישו ברגעים האחרונים,

אם הם היו ביחד, אם הם היו לבד, אם הם ידעו שהם הולכים למות,

אנחנו מדברים על הרצח של ששת החטופים, אז אני אשמח שיהיה שקט. בכל יום ביקרתי בשבעה אחרת וביקשתי סליחה מהמשפחות בשם מדינת ישראל, והבנתי שחברי הקבינט שצפו בחומרים האלה אתמול הזדעזעו: מנהרה צרה,

שאי-אפשר לעמוד בה - - טלי. - - יותר משני אנשים לא יכולים לשכב שם במקביל לרוחב, אין אור, אין אוויר, לחות גבוהה, והגופות שחזרו לארץ היו במצב הרעבה. עדן ירושלמי, זיכרונה לברכה, אישה צעירה ובריאה, חזרה במשקל של 36 קילוגרמים, הרעיבו אותה. על הגופות סימני התעללות, סימני קשירה, חלק מהחטופים היו עם קלצ'ניקוב מכוון לראש במהלך הרבה שעות בזמן היממה, פצעים שהזדהמו ולא טופלו, פציעות מ-7 באוקטובר שהם סחבו איתם, תנאי סניטריה מזעזעים במנהרות,

מהגופות היו סימנים שהם לא התקלחו תקופה ממושכת מאוד. אני רוצה שכל אחד אחת בבית הזה שחוזר היום הביתה, שישן במיטה שלו, שמתקלח במקלחת שלו, ייזכר שיש לנו עוד 101 חטופים וחטופות בעזה, שלחלקם, לצערנו, כבר לא יהיה שיקום, כי הם אינם בין החיים, אבל לחלקם יכול להיות שיקום. אז בזמן שאנחנו נחזור לבתים שלנו, הם שם,

בתנאים שהרגע תיארתי. אחרי שבוע שאני לא ישנה בלילה מהמחשבות האלה, ואחרי שהסתכלתי למשפחות בעיניים והתביישתי בשם מדינת ישראל, אתמול בלילה זה אפילו התגבר, אחרי שקראתי את הדברים האלה. אני חושבת שמה שהכי זעזע אותי הוא שהממצאים מראים שהם ניסו להתגונן ברגעים האחרונים שלהם, לפי זווית הקליעים, ושככל הנראה הם הגנו אחד על השני והגברים הגנו על הנשים.

הערבות ההדדית והסולידריות שהם הרגישו אחד לשני היא יותר מהסולידריות שמדינת ישראל מפגינה לחטופים.

אני רוצה להגיד רק משפט אחרון: אין יותר זמן. בחלק מהמקרים הלחץ הצבאי מביא למותם. אנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה עכשיו. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר מלכיאלי, מישהו במשכן יודע איפה הייתה חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מירי רגב, בסוף השבוע האחרון? איפה מירי הייתה בסוף השבוע האחרון? מישהו יודע? תאילנד. אז מסתבר שמירי רגב בילתה בתאילנד.

באותו סוף שבוע שירו נונסטופ על תושבי הצפון, שהיו צריכים לשבת ליד המקלטים שלהם, בזמן ש-101 חטופים נרקבים במנהרות המוות של החמאס, בזמן שעשרות אלפי עקורים מחפשים את עצמם בכל רחבי הארץ, בזמן שמשפחות יושבות שבעה על חיילים שנפלו, השרה רגב בילתה weekend בבנגקוק, כמובן על חשבון הציבור. זה פשוט לא ייאמן, אבל זה לא הטיול הראשון של רגב בקדנציה הנוכחית. היא ביקרה במרוקו, בגיאורגיה, במקסיקו, בצרפת,

בסרי לנקה, בקפריסין,

ועכשיו עוד פעם הודו, ותאילנד. מלחמה, עקורים, חטופים, הרוגים בתאונות דרכים, ששברו שיא של כל הזמנים, הצחקתם את רגב, חפשו אותה בדיוטי. הממשלה הרי עושה דברים נהדרים, מדהימים, לא? אין להם בתים? אז שילכו לחו"ל. מירי אנטואנט היא הסמל הכי גרוטסקי של השחיתות, של הסיאוב, של הניתוק ושל האטימות של הממשלה הזאת. ממשלה שאשכרה חושבת שהציבור משרת אותה, ולא ההפך, שעכשיו, בחוק הזה, דורשת מהציבור לשלם עוד חמישה מיליארד שקלים, במקום לסגור משרדים מיותרים, כמו משרד המורשת, ולהחזיר את הכספים הקואליציוניים. אז חברי הממשלה, כדאי שתבינו את זה טוב טוב: המנדט שלכם פקע ב-7 באוקטובר, המנדט שלכם להעביר חוקים בבית הזה פקע ב-7 באוקטובר. הוא פקע, כי במקום להיערך למתקפה ההרסנית של החמאס, קידמתם הפיכה משטרית, הפיכה שאתם ממשיכים לקדם גם היום, כי ברחתם ואתם ממשיכים לברוח מאחריות לטבח הכי נורא ביהודים מאז השואה.

כי אתם מסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את האסון הזה. ומעל הכול, הוא פקע, כי קבינט המוות מפקיר, גוזר למוות את דינם של 101 חטופים במנהרות החמאס בעזה למוות.

כל 64 חברי וחברות הקואליציה הזאת, לא ראויים לעם הנהדר הזה. לכו הביתה. שחררו אותנו מעולכם. בחירות עכשיו. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החלטת הקבינט האכזרית לא רק גוזרת גזר דין מוות על ישראליות וישראלים חטופים, היא מקריסה את האמון של המוני בית ישראל. אני מעריך שרבים מבין מצביעי המפלגות שמרכיבות את הממשלה לא יודעים את נפשם, ולא מוכנים לשלם את המחיר. ומהו המחיר? המחיר שגזר

בהובלה ברורה של ראש הממשלה, שאני מתחיל להתרשם שהוא לא רק משחק משחקים פוליטיים, אלא הוא באמת מתחיל לאמץ את החשיבה שאנחנו מוכרחים להיות מסוגלים להכיל מוות איטי, מזעזע, של הישראליות והישראלים, כדי להשיג הישגים כלשהם, כדי להראות לאויב שאנחנו מסוגלים לעמוד בזה. אני רוצה לומר לכם, אנשי הקואליציה ובעיקר חברי הקבינט, אתם לא רק משחקים משחק נורא בחיי בני אדם, קונקרטיים, מיידיים, לא עתידיים, ולא רק במשפחות שלהם, אתם משחקים במחצית העם ומעלה, שלא יעמוד בעצם ההחלטה שלכם. גם אם אתם מנסים להצטדק ולומר שזהו תכסיס של משא ומתן, וצריך במזרח התיכון להיות חזקים ולעמוד על עקרונות, כדי להתפשר בהמשך, יש רגעים שבהם מרימים מסך אל הנפש הפנימית, אל האמת המבעבעת. האמת שהגדיר היום שר האוצר היא אמת שאומרת: אנחנו צריכים להיות מסוגלים לשלם את המחיר הזה. אני רוצה לומר לכם: המוני בית ישראל לא יעמדו במחיר הזה. הם לא יוכלו לחיות בחברה שזהו סדר העדיפות שלה, שאלו הערכים שלה. הם לא יוכלו לחיות במדינה שמחליטה באופן מודע לקבל את סט הערכים שהקבינט המדיני-ביטחוני הוביל בראשות ראש הממשלה. ראש הממשלה והקבינט, אתם מוכרחים לשנות את ההחלטה שלכם, לא רק בגלל החטופים שעומדים למות עקב החלטה שלכם, אלא כדי לאפשר לשארית החוסן ולשארית האמון של מיליוני ישראלים וישראליות, בעיקר בני הדור הצעיר, שכאן בארץ חמדת אבות אפשר לממש לפחות את מקצת התקוות.

תודה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, 101 חטופים עדיין בעזה 339 יום. אני לא יודע, חבר הכנסת מלול, אם אתה ראית אתמול,

וראיתי את עדינה בר שלום, בתו של הרב עובדיה יוסף,

היא דיברה אליך, היא דיברה אל דרעי, היא דיברה אל ש"ס, היא דיברה אל גפני, והיא דיברה, בעולם המושגים שאתה מכיר טוב ממני: חובה עליכם. אין לכם שיקול דעת. חובה עליכם. אין לכם שיקול דעת. זה דין תורה. שאלו אותה מה אבא שלה היה עושה, והיא אמרה: אין שאלה בכלל. הקשבתי לה ברוב קשב, וחשבתי לעצמי אם גם אתם מקשיבים, אם גם אתם יודעים את מה שיודע כל אדם, כולל אותי, שאינני אדם שומר תורה ומצוות, אבל פדיון שבויים, גם אני יודע מהו. היא אמרה לכם, בול בפוני, מה חובתכם לעשות, היא שמה לכם מראה, ואתם יושבים בתוך אותה קואליציה של 64 חברי כנסת, לא זזים ימינה, לא זזים לשמאלה. ראש ממשלה נותן נאום על ציר פילדלפי, מספר סיפורים מופרכים, לא שהציר הזה הוא לא חשוב. זה סלע קיומנו או פדיון שבויים? במה נמדדת מדינה? במה נמדדת רוחה? האם באמירת הן? בהרכנת ראש לשליט? אני חשבתי שהשליט, עליכם לפחות, הוא הקדוש ברוך הוא. מסתבר שלא. מסתבר שיש מישהו אחר מישהו אחר, מישהו אחר. ואתם בקואליציה הזאת, קואליציה של חורבן. סע וראה מה קורה ביהודה ושומרון, מה קורה בהר הבית. אתם רואים את פרא האדם הזה, רואים מה הוא עושה. מה, אתם רוצים נהרות של דם? מה תגידו אז, בעזרת ה'? מה תגיד אז, ארז? מה תגיד, בשם האחדות, בשם האומה, בשם השותפות? כמה עוד תיתנו יד להיות חלק מהדבר הזה? להיות חלק מהפקרה. הפקרתם ב-7 באוקטובר, יש לכם אחריות לשחרר את האנשים.

יגידו לי מחר: ציר פילדלפי, אני אומר: ניסוג. יגידו, עשה הכול על מנת להציל נפש אחת בישראל. זאת נפש אחת כפול 101. תודה. חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב בראש, 101 חטופים נמקים במנהרות עזה, מוחזקים בידי מפלצות החמאס, 339 יום. אני רוצה לשאול אם מי מחברי הכנסת שבני משפחתו, חלילה, ביתו, בנו, הוריו, היו נמצאים שם: איך היינו מגיבים? ההיסטוריה תשפוט את כולנו, את כל ה-120, מי יותר, מי פחות. שלא יספרו סיפורים.

העסקה הייתה גמורה. פתאום הגיע ציר פילדלפי לחיינו. ציר פילדלפי הוא חזות הכול. 19 שנה לא היינו שם. המטרה היא אחת: לשמר את הממשלה הרעה הזאת, כי בלי ציר פילדלפי, או עם הפסקת הלחימה, איימו על ראש הממשלה החלש שיפרקו לו את הממשלה. אז הוא ממציא כל פעם המצאות חדשות. לא דובר על ציר פילדלפי עד חודש מאי וציר פילדלפי הפך להיות חזות הכול? איזה קשקוש. יודעי דבר מבינים, אנשי המקצוע שהם טובים ממני מבינים שלהקים מוצבים על ציר פילדלפי זו סכנה אמיתית ומוחשית, שרוב ההברחות הן דרך מעבר רפיח בכלל ולא בתת-קרקע. ומה יקרה בציר פילדלפי? יקימו מוצבים, יחפרו תעלות, יכניסו חומרי נפץ מתחת למוצבים וירימו אותם באוויר עם החיילים. זה מה שיקרה. היינו שם, חווינו את זה. בינואר עמדתי באולם ירושלים ואמרתי לעצור הכול. בינואר אמרתי לעצור את המלחמה הרעה הזאת. הרגו אותי, טיפסו עליי, השמיצו אותי: אינו מבין. צלצלו באמצע הלילה לביתי, הטרידו את משפחתי. אמרו לי: לחץ צבאי, לחץ צבאי. 11 חודשים. מה הביא הלחץ הצבאי? אדוני היושב בראש, החברה הישראלית לא תוכל לשאת את החרפה הזאת. בינואר אמרתי: אוי לחברה, אוי למדינה שבניה ובנותיה חוזרים בארונות מתים. המדינה בגדה בתושבי העוטף פעם אחת, והיא ממשיכה לבגוד בהם פעם אחר פעם. אני בוש ונכלם ומבקש סליחה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. כנסת נכבדה. חצי שנה לאחר פרוץ מלחמת יום הכיפורים עמדה ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר בפני הכנסת והודיעה על התפטרותה. מייד לאחר מכן היא אמרה את הדברים הבאים, שאני מבקשת להקריא כאן היום מעל בימת הכנסת: "עקבתי והקשבתי למתרחש בקרב הציבור, והגעתי לכלל מסקנה כי בגופים הציבוריים בישראל, בין במפלגות שנציגיהן משתתפים בממשלה ובין באלה שבאופוזיציה, וכן בחלקי ציבור אחרים, קיימת תסיסה שאין להתעלם ממנה - - - לאחר שהרהרתי, חזרתי והרהרתי, הגעתי לכלל הכרה כי ניטיב לעשות אם תינתן אפשרות לציבור על נציגיו לשוב, לבחון ולהחליט מחדש בדבר כינון ממשלה חדשה ואיתנה. ישראל היא קהילייה דמוקרטית, והליכי שינויים בממשל אינם מערערים את הפעילות התקינה של כל מוסדות הממשלה. לפי חוקי ישראל הממשלה מוסיפה לפעול במלוא סמכויותיה לכל דבר עד שתקום ממשלה חדשה, אם על ידי הכנסת - - - ואם לאחר בחירות חדשות. ברצוני לומר באורח חד-משמעי באוזני הממשלות הערביות" היא העבירה מסר לשכנים מסביבנו שצבא ההגנה לישראל ערוך כתמיד למלא את ייעודו, וממשלת ישראל תמלא את החובות המוטלות עליה במלוא התוקף והסמכות: "לדעתי לא יכול להיות ספק בכך שבישראל שריר וקיים עקרון האחריות המיניסטריאלית של שר לפעולות משרד - - - אני רוצה לסיים את דבריי בקריאה לעם לחיות ולעשות לא כציבור שניגף, אלא כאומה ומדינה שעתיד בטוח לפניה. נשקפים לנו מאבקים ואתגרים. בכוחנו לעמוד בהם". אלו דבריה של גולדה מאיר, מנהיגה. נתניהו, אתה אפילו לא רבע מהמנהיגה שהייתה גולדה מאיר. היית צריך לקחת אחריות. היית צריך להעדיף את נצח עם ישראל על פני הנצח של השלטון האישי שלך. היית צריך לזוז הצידה ולפנות את הדרך לשיקום, לטיפול. אבל אנחנו ב-200 קמ"ש במדרון לתוך התהום, ואתה עדיין עם הרגל על הגז, חושב אך ורק על עצמך. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, הניתוק בין הבניין הזה לבין מה שקורה בציבור הישראלי מגיע לקו האדום שלנו כהורים,

הרי כל אחד שיושב פה, רוב האנשים שיושבים פה הם הורים לילדים. אני לא שמעתי בחודש האחרון, כחבר ועדת חינוך, חברים מהקואליציה מגיעים וזועקים על זה שתלמידי ישראל לא מתחילים את שנת הלימודים. הרי זה אבסורד שאי-אפשר לתאר אותו. אנחנו במצב מלחמה, ילדים מפונים, ילדים נמצאים במצב שהם כבר כמו זומבים, לא בני אדם, זומבים. תכף אתן לכם נתונים לאיזה מצב מגיעים ילדי ישראל. אני שמח שמיכל נמצאת פה, כי היא כל כך כל כך תתחבר למה שאני אומר, כי היא חיה את העולם הזה, אבל אנשים לא מבינים לאן זה מוביל, לאן מוביל מצב של ילד ללא מעש, לאן מוביל מצב של ילד שלא קם בבוקר לבית ספר, לאן מוביל מצב לילד שאין לו עם מי לדבר. אז אני אגיד לכם למה זה מוביל. לזה שבארבע השנים האחרונות יש עלייה של 50% בצריכת אלכוהול בקרב בני נוער, 50% עלייה בצריכת אלכוהול, מעל 20% עלייה בצריכת קנביס. אתם יודעים מה קורה לנער בן 15 שמתחיל את היום בזה שהוא שותה אלכוהול, בזה שהוא צורך סמים? קוראים לזה קלים, אבל זה סמים. חברים, אם לא נדע לטפל בנוער שלנו, בנערות שלנו, אין להם עתיד. אנחנו רואים את זה בארבע השנים האחרונות. זה היה קורונה, ואחרי זה עוד קורונה, ומבצע צבאי, ועכשיו הנושא של השביתה. אני קורא לראש הממשלה להתעורר. תתעורר, אדוני, ביבי נתניהו. יש פה מדינה לנהל. אתה רואה שמעל חצי מיליון ילדים לא הולכים לבית הספר. איך אתה לא דופק על השולחן ואומר: מספיק, אני נכנס לאירוע, אני אעצור את זה? איך הוא לא מבין שחצי מיליון ילדים צריכים ראש ממשלה שינהל את המדינה הזאת? במקום זה הילדים נשארים בבתים, ישנים עד 14:00, מבלים כל הלילה ושותים אלכוהול וצורכים סמים ועושים מסיבות טבע, כי אף אחד לא שולט באירוע הזה. נקרע לי הלב לראות את זה. שוב אני אומר, ראש הממשלה חייב להיכנס לאירוע, להושיב את ארגון המורים, את שר החינוך,

ולסיים את הסאגה הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שר האוצר והשר האחראי לאינתיפאדה השלישית, והשר שאחראי להפיכת ישראל למדינת אפרטהייד, והשר שמוליך אותנו למדינת הלכה, והשר שבתקופתו דירוג האשראי שלנו יורד וממשיך לרדת, השר ששואף לחזור וליישב את עזה תחת שלטון צבאי, השר שהוא האחראי הישיר למה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, השר שנותן גיבוי לטרור היהודי, השר שמאפשר עלייה להר הבית ויביא עלינו את כל המוסלמים בעולם, אותו שר נזכר לתת כסף למשפחות המילואימניקים, וטוב שכך. אנחנו בעד לתת כסף למשפחות המילואימניקים. היה צריך לתת להן את זה מזמן.

הוא לא מוכן לוותר על הכספים הקואליציוניים.

כי זה מפרק לו את הממשלה, או יותר נכון, לא ייתן לו לממש את הפנטזיות המשיחיות שלו, שלו ושל החברים שלו, שחלקם יושבים כאן באולם. השיטה היא פשוטה: את הכסף ניקח ממעמד הביניים, ובמקורבים לא ניגע, ימשיכו הליברלים הפראיירים לממן לנו את השיגעונות שלנו. מדינת ישראל נמצאת כפסע לפני משבר כלכלי שממילא לא נוכל להתאושש ממנו, אבל זה לא יפריע לסמוטריץ' ולא יזיז אותו מלקדם את התוכניות שלו. מבחינתו של שר האוצר שלנו, שהמלחמה תימשך לנצח ותתרחב גם ליהודה ושומרון, ונכבוש את לבנון, ושהחטופים ימותו במנהרות, כי הכול, אבל הכול, משני ופחות חשוב מתוכנית מדינת ההלכה המשיחית של מי שאין לו אלוהים והערכים שלו קרובים יותר לערכים של האויבים שלנו מאשר לערכים יהודיים. אז בוא אני אגיד לך מה צריך לעשות: ראשית, צריך לעשות עסקה ולהחזיר את החטופים עכשיו, לסיים את המלחמה בהכנסת גורם שלטוני אחר, להתכונן למערכה בצפון, ללכת לקואליציה רחבה מול איראן ולנורמליזציה עם סעודיה, להגיע לתוכנית היפרדות מהפלסטינים. ללכת לבחירות ולקבל מחדש את אמון העם. את זה צריך לעשות, ולא להמשיך לשבת בממשלה, ממשלת ההרס הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על מה שקרה לפני שבוע במגרש טרנר בבאר שבע: היה משחק רגיל, משחק בין שתי קבוצות, הפועל באר שבע והפועל סח'נין,

בהפתעה האוהדים של קבוצת הפועל באר שבע נכנסו לכר הדשא חמושים באלות, ועברו את כל המגרש מצד אחד לצד השני בשביל לתקוף את אוהדי סח'נין. וכאן יש הרבה נקודות ואור אדום, הרבה נורות אדומות שנדלקו. השאלה היא איפה הייתה המשטרה, איפה היו השומרים שאמורים לאבטח את המשחק. איך האוהדים הצליחו להגיע ולעבור אולי 300 מטר בשביל להגיע לאוהדי סח'נין? וכאן אני אומר, ספורט בדרך כלל מאחד. אנחנו לא רוצים שלתוך המגרשים ולספורט תיכנס אלימות ותהיה גזענות, והכול בגלל האווירה הכללית. לצערנו, האווירה הכללית ושרים שנמצאים בתוך הממשלה, שכל הזמן מדברים נגד החברה הערבית, מסיתים נגד החברה הערבית, וזה בא, אנחנו רואים שזה בעצם מתממש בתוך המגרשים. אני האמנתי שמדובר בקומץ קטן של קיצוניים, אבל היום אני מאמין שהקומץ הזה כבר מתרחב בגלל האווירה הקיימת בתוך המדינה ובגלל הרוח הגבית שמקבלים משרים בתוך הממשלה. המצב הזה הולך ומתרחב, והגזענות תופסת תאוצה בתוך החברה במדינה. אז כאן המקום, תפקידם של מנהיגים הוא לגנות כל מקרה של גזענות. וצר לי, צר לי להגיד שלא שמענו את השר, שר הספורט, שאמור ואמון על המשרה הזאת, על המשרה ועל הספורט, לא שמענו אותו מגנה את מה שהיה בבאר שבע. לא שמענו אותו מגנה את מה שהיה במשחק בין סח'נין לבאר שבע, והרבה אחרים לא גינו את האלימות שהייתה במגרש. אני מקווה שזה לא יזלוג למקומות אחרים בתוך המדינה. אני מאמין שתפקידנו כמנהיגים הוא להרגיע את המצב ולגנות כל גזענות וכל מצב של גזענות שקורה במדינה.

חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני שומע את הדיבורים ואת הכותרות שמזהירים אותנו מפני חזרת הרפורמה. אני חושב שזה המקום לומר מעל במה זאת שזה בשום צורה לא הזמן, וזו גם לא הדרך. אנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של שנה קשה, מדממת, שנה שבה אזרחי מדינת ישראל מחפשים תקווה, מחפשים איזושהי ודאות או סימן שדברים הולכים להשתפר, חלקם הגדול מחפשים לנסות ולהתחיל ולבנות את השברים של חייהם, ואחרים עדיין ממתינים בתקווה לבשורות טובות לגבי היקירים שלהם. זה לא הזמן להרבות במחלוקת, שגם ככה קיימת בבית הזה, שגם ככה חזרה באמת חודשיים, שלושה לתוך המלחמה. זה פשוט לא הזמן. אני מאלה שאמרו כבר אז, ואומר גם עכשיו: אין ספק שיש חוסר איזון בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת.

גם סרטטתי לא פעם מה אני חושב שצריך לעשות ואיך צריך ומה הסדר. מבחנתי, זה לא מס שפתיים. יש דברים, לכל צד יש טיעונים על חוסר האיזון הזה. אולי הוא רואה את זה שונה,

אבל אין ספק שיש פה חוסר איזון, לפחות לי אין ספק. אבל זה לא הזמן. זו גם לא הדרך, זה לא המיקוד הנכון. זה לא מיקוד שיביא משילות, זה מיקוד שיביא פיצוץ. מי שרוצה לייצר משילות אמיתית, מי שרוצה קודם כול לייצב את הספינה, מי שרוצה להציע לנו אופק קדימה,

נוכח האתגרים, שרובם עדיין לפנינו, שאף אחד לא ישלה את עצמו, מתחיל מחוק-יסוד: החקיקה, מסדיר את שכבת היסוד, לא מתחיל מהדברים הנפיצים שהערך המוסף שלהם מוטל בספק.

זה באמת הזמן של הבית הזה, קואליציה ואופוזיציה, לבוא ולומר: יגיע הזמן שנידרש לזה. צריך להידרש לזה. זה צריך להיעשות בצורה מסודרת ובהסכמה וזה צריך להתחיל קודם כול משכבת יסוד שמדברת על איך פוסלים חוקים, מתי פוסלים חוקים וכל הדירקטיבה הזאת. אני אומר, כמישהו שהיה בראש משרד ממשלתי, אני מהראשונים לומר פה שוב ושוב שיש הגבלות גדולות מאוד על היכולת של נבחרי ציבור ליישם מדיניות, להוציא לפועל דירקטיבה. זה נכון גם ברשות המבצעת, וזה נכון גם כאן, כחברי כנסת, בקושי האינהרנטי שלנו לפקח בצורה אפקטיבית על הממשלה. שתי הסוגיות הן סוגיות שנובעות מהפער הגדול בין הטייטל, שכביכול מבטיח יכולת ביצוע, לבין העובדה שפעמים רבות אין לו שיניים אמיתיות. לכל זה צריך להידרש לטובת המדינה ולטובת אזרחי המדינה. לא עכשיו, לא בצורה הזאת. אני מבטיח שכשיגיע הרגע ונהיה אחרי הסערה, יהיו פה מספיק אנשים שידעו לקיים את זה בצורה מושכלת ומשותפת.

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

היושב-ראש, על 12 או 13 חמושים שנתפסו בכביש 6, בלב הארץ. החמושים האלה כנראה הגיעו מיהודה ושומרון. מעבר למפורסמות שאינן צריכות ראייה, שתושבי יהודה ושומרון מגינים בגופם על מרכז הארץ, אני רוצה לגעת בנקודה שאנחנו כמדינה, כצבא, כחברה, לא עומדים עליה מספיק. במשך שנים ארוכות, בהובלת הדרגים המקצועיים האמונים על ביטחון ישראל, מדינת ישראל קנתה שקט לטווח הקצר. גם בצפון, גם ביהודה ושומרון, ובוודאי מול חמאס. זה קרה כששמענו את צמד המילים חמאס מורתע, זה קרה כששמענו את אלוף הפיקוד היוצא בטקס הפרדה שלו מדבר על כך שביטחון ישראל או התפקוד המדויק, המוצלח, של פיקוד המרכז תלוי ברשות הפלסטינית וביציבותם של הגופים הביטחוניים שלה. לא ציטוט מדויק. אני אומר, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדינת ישראל לא יכולה לעשות outsourcing לביטחון שלה. אנחנו נמצאים בפני אתגרים, אולי מהגדולים שהיו לנו מאז קיומה של מדינת ישראל, גם בצפון, גם ביהודה ושומרון וכן, גם, עדיין, ברצועת עזה. עד שלא נביא את החטופים, עד שלא נשמיד את חמאס, האתגר הזה עדיין בועט בנו. לכן, אדוני, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. ידעו הגנרלים שמובילים את המערכה וידע כל אחד ואחד ממקבלי ההחלטות ומאיתנו: אנחנו צריכים, אתה יודע, אדוני, הייתי בצפון, במושב דלתון, ארבעה ימים, ולא היה יום אחד שלא רצנו לממ"ד. לא היה יום אחד שבו לא מצאנו את עצמנו עשר דקות, רבע שעה, לפעמים פעמיים ביום, מתכנסים ואומרים: איך האנשים כאן חיים? איך הם עומדים בסבל הזה? אנחנו לא מבינים את זה. עד שאתה לא הולך לשם אתה לא מבין איך ילדים נולדים לתוך ממ"ד. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים להפסיק. לא הסדר מדיני עם חיזבאללה, השמדת יכולות חיזבאללה, לא הסדר מדיני עם הרשות הפלסטינית או עם המיליציות שנמצאות ביהודה ושומרון, בערי הטרור שנבנו שם, ורובצים על אוכלוסייה מעודדת טרור, ש-82% ממנה תמכו בטבח, רק השמדת יכולות האויב, היא שתביא שקט על ערי ישראל. בעזרת השם, נעשה ונצליח. תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול פורסם בערוץ 14: פרופ' דפנה הקר, יושבת-ראש שדולת הנשים, אמרה שהנשים סביב שולחן הממשלה הן נוראיות. היא לא תילחם עבורן. הן נגד פמיניזם. תחשבו על זה, אם מישהי אחרת הייתה אומרת, חבריי, איך הייתם מגיבים? כולם, כל אלה, חברי הכנסת.

הן בעד הפמיניזם? הן בעד? חברתי חברת הכנסת מרב מיכאלי, מה את מרגישה כשפרופסורית אומרת את זה? בגלל הדעות הפוליטיות שלהן?

בשיחת זום בקונסוליה עם נשים יהודיות באוסטרליה, אמרה שנשות ממשלת ישראל,

הן נוראיות בגלל שהן לא פמיניסטיות. בגלל הדעה הפוליטית שלהן היא לא תגן עליהן. פרופסורית שמובילה במאבק למען זכויות נשים. תגידו את זה,

בואו נהיה אמיתיים, לא נהיה צבועים. אם זה לפי השקפת עולם, או דעה פוליטית, זה אומר פמיניזם בניגוד להגדרה של פמיניזם. אני חושבת שכל אחד יכול לפתוח את הוויקיפדיה ולקרוא מה זו ההגדרה של פמיניזם. הגדרה של הפמיניזם היא מגדרית, לקדם, לשלב, בפוליטיקה, בתעסוקה, בחברה ולקדם נשים. גם להגן על נשים, שלא נסבול מאלימות. אבל כשמדובר בהשקפה פוליטית, הפרופסורית, יושבת-ראש שדולת הנשים, מרשה לעצמה להגיד את זה.

אם היום היא אומרת שזה על פי ההשקפה הפוליטית, מה יהיה מחר? מחר זה יהיה גם לחרדיות ולערביות, ומה איתנו השחורות,

מחר זה יהיה גם לא לשחורות? אני חושבת, חבר'ה, חבריי חברי הכנסת, שאתם צריכים לגנות את זה. אף אחת לא גינתה.

לא רק נשים, גם גברים, אתם צריכים לגנות את זה. גם ארגוני הנשים. לא יכול להיות.

בגלל השקפת עולם? ככה יפסלו נשים? לא מתקבל על הדעת. לכן אני חושבת שפרופ' דפנה הקר לא צריכה להמשיך בתפקידה כיושבת-ראש שדולת הנשים, כי אצלה זה רק על פי השקפת העולם. הפמיניזם עובד על פי דעה פוליטית. הפמיניזם לא ככה. חבר'ה, אל תהיו צבועים, באמת תגידו את האמת ותגנו את זה. תודה רבה. אני נועל את רשימת הדוברים. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 2), התשפ"ד 2024. מסקנות הוועדה לביטחון לאומי בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אוהד טל,

מתן כהנא ושרון ניר בנושא: פערים בציוד ובאימונים לכיתות הכוננות הפרוסות ברחבי הארץ. תודה. תודה רבה למזכיר הכנסת. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חבר הכנסת רון כץ,

אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אדוני השר נראה לי שהוא פה, שני שרים אפילו,

אני רוצה לדבר איתכם, אולי משהו יזיז לכם, על מה שקורה במדינה. לא יודע אם שמתם לב, מאות אלפי אזרחים, תושבי מדינת ישראל, שכנראה לא מעניינים אתכם בכלל, יוצאים בכל מוצאי שבת לבקש מכם לעשות מעשה.

יכול להיות שעדיין הנאיביות שורה בקרב עם ישראל, אבל מה הם מבקשים מכם כבר? הם מבקשים מכם להציל יהודים שנחטפו במשמרת שלכם. על מה אתם כן עושים משחקים פוליטיים פה? על להעביר איזה שני שקלים לפה, כמה הקצאות לשם, חינוך חרדי. על כל דבר אתם תעשו פה מלחמות, תעמדו על הרגליים האחוריות, תגידו: אנחנו לא נבוא להצבעה. כמעט בוטל היום הזה. זה סודר באישון לילה עם יו"ר הקואליציה פה באיזה דיל, באיזה חדר חשוך. אבל כאשר מדובר בהצלת החטופים, בלהחזיר יהודים שנחטפו במשמרת שלכם למדינת ישראל,

דממה.

אף אחד לא מדבר על זה. כאילו לא מצליחים להגיע ללב שלכם. ואני רוצה לשאול אתכם: מה קורה לכם? מה עוד צריך לעשות בשביל שתקשיבו לאנשים האלה? מה הם עוד יכולים לעשות בשביל שלרגע אחד תצאו מהציניות, תסתכלו רגע על אנשים אחרים מלבד עצמכם ותעשו מעשה? מה צריך לקרות? תגידו לי, אני אעשה את זה. מה צריך לעשות פה עכשיו בשביל שאתם פעם אחת תגידו ליו"ר הקואליציה: הינה, אופיר נמצא פה לראש הממשלה: אנחנו לא נגיע יותר להצבעות בכנסת עד שלא נראה כוונה אמיתית לעסקה להחזיר את אותם אנשים מסכנים שנמצאים מתחת לאדמה עכשיו? מה צריך לקרות בשביל שתעשו את זה? אני אגיד לכם מה צריך לקרות, שגפני יכעס שלקחתם לו כמה מיליונים, שש"ס יכעסו שלא נתתם להם כמה דיינים. הינה, שר הדתות נמצא פה. על הדברים האלה חרבו דרבו, אנחנו נפיל פה את הממשלה. אבל להחזיר יהודים למדינת ישראל, שנחטפו במשמרת שלכם?

זה ילך איתכם עד סוף החיים שלכם. יזכרו דבר אחד: היו יהודים שנחטפו ב-7 באוקטובר במשמרת שלכם ונשארו למות בעזה כי לא היה לכם מספיק חשוב להחזיר אותם. תזכרו את זה. עם ישראל יזכור את זה. אנחנו לא ניתן לכם לשכוח את זה לעד. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אחרונת הדוברים. 339 יום אנחנו בתוך הסיוט הזה. 339 יום. אני לא יכולה לספור כמה פעמים אני עליתי כאן לדוכן להגיד: איך יכול להיות שאתם לא מחזירים אותם? איך יכול להיות שאתה לא מחזיר אותם? אי-אפשר לספור את מספר המילים שנכתבו ונאמרו בדרישה, בזעקה, בתחינה, בבקשה, בתפילה שתחזירו אותם. אי-אפשר לספור את מספר האנשים, גברים ונשים, אזרחיות ואזרחים, שיוצאות ויוצאים לרחובות עוד ועוד ועוד כדי שתחזיר אותם. שמעתי את חברי אומר כאן שהוא כבר בינואר אמר להפסיק את המלחמה. אני כבר בינואר אמרתי שנתניהו מונע את החזרת החטופות והחטופים. כשאמרתי את זה כולם מסביב הזדעזעו. הרי לא יכול להיות. הרי לא יכול להיות, לא יכול להיות שראש הממשלה מונע. אפילו אלה שיצאו להפגין נגדו שנים קודם לכן אמרו: לא יכול להיות. לא יכול להיות. הרי מי בדעתה הנורמלית הרגילה יכולה או יכול להאמין שראש ממשלה מונע החזרה של חטופות וחטופים, אזרחיות ואזרחים שלו,

נשים, קשישים? הרי את לא רק לא יכולה להאמין בזה, את לא רוצה להאמין בזה. את אומרת: בסדר, נתניהו, כתבי אישום על שחיתות והסתה ומעורבות בהרבה דברים מפוקפקים ומכוערים, ושלטון מושחת. בסדר. אבל חיים של בני ובנות אדם שלא עשו שום דבר רע חוץ מאשר להיות בבית כשחמאס בא וחטף ורצח ואנס ופצע, איך יכול להיות שאותם הוא לא מחזיר? זה לא יכול להיות. לא נשאר במדינת ישראל לא אזרחית ולא אזרח אחד שמאמינות או מאמינים שזה לא יכול להיות. כולן יודעות ויודעים שזה לא רק יכול להיות, אלא זה מה שקורה. שאפשר להחזיר אותם ושיש אדם אחד שמונע את זה. אולי הוא מונע את זה בגלל שיש אחרים שמפחידים אותו, מבהילים אותו, אולי הוא מונע את זה בגלל שהוא בטוח שהוא מושיע את עם ישראל ואת העולם באיזה שיגעון גדלות מופרע לחלוטין, אולי הוא מונע את זה כי הוא לא מבין, כי לא בא לו, כי לא מסתדר לו. מה אכפת לי? הוא מונע את זה. הדם של האנשים האלה על הידיים שלו. עוד שישה שנרצחו לפני שבוע, ועוד אחרות ואחרים שעלולים להירצח בהמשך. הוא מונע את ההחזרה שלהם. תודה רבה. אני מזמין את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לסכם את הדיון,

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, חוק המסגרות בכינויו שאנחנו נעביר עכשיו בעזרת השם, הוא חלק ראשון משני חוקים שמרכיבים בעצם תוספת תקציבית בסכום של 3.4, נדמה לי, מיליארד שקלים, שנועדו להארכת מימון המפונים, בעיקר בצפון, מעט בדרום אבל בעיקר בצפון, בבתי המלון ובחלופות השונות - - למה אתם לא מבטלים שרי ממשלה?

עוד רגע אני אסביר. - - שכמובן נלוות לפינוי. יש דמי אבטלה, יש מענקי עידוד תעסוקה לתושבים שגרים באזורים המפונים, ובעצם מקבלים 100%. גם אם הם ישבו בבית הרי הם מקבלים מס רכוש ושכר, אנחנו בכל זאת רוצים לתמרץ אותם לחזור לעבודה,

כי זה טוב להם, וב. כי צריך אותם, המשק צריך אותם, הכלכלה צריכה אותם. אנחנו נותנים להם מענקים של 3,000 שקלים בחודש. ועוד הגדלה של תוכנית המילואימניקים, מעטפת המילואימניקים הגדולה שבנינו בתחילת המלחמה, של 9 מיליארד שקלים בשנה הזאת. הצבענו עליה כאן במרץ. הגדלנו אותה בעוד 400 מיליון שקלים מתוך תקציב משרד הביטחון להמשך אותם פרמטרים שהיו גם קודם, ואנחנו מוסיפים עוד 200 מיליון שקלים לעוד כמה צרכים שעלו מהשטח. התארכות המלחמה והתקופות הארוכות של המילואים מציפות באופן טבעי צרכים מהשטח, ואני מקפיד לקיים שיח עם נשות המילואימניקים ועם המילואימניקים בעצמם. שר הביטחון ואני ירדנו דרומה בשבוע שעבר לשיח מפקדים בחטיבה 12 כדי באמת לנסות להבין מה הצרכים הנוספים, ואנחנו מתקצבים אותם. הייתה ביקורת, שאני מבקש להשיב עליה, למה אנחנו פורצים את מסגרת התקציב ולא מוצאים את ה-3.5 מיליארד שקלים האלה בתוך התקציב הקיים של תקציב המלחמה המתוקן, שהעברנו כאן במרץ. היו מי שגם הגדילו לעשות והגדירו את זה כחוסר אחריות ואיבוד שליטה במערכת הפיסקלית. למה לא לסגור משרדי ממשלה?

האמת היא הפוכה לחלוטין.

אני לא נתתי 53 מיליארד שקלים כסף קואליציוני לתנועת אחות של חמאס כדי לבנות קואליציה עם תומכי טרור, אז אני מבקש,

זה שקר.

די, חבר הכנסת יוראי. כמה משרדים סגרתם?

אפשר להחליט אם רוצים אם רוצים להיות דמגוגים. - - - חבר הכנסת יוראי, אתה בקריאה ראשונה. אתה בקריאה ראשונה, חבר הכנסת יוראי. תחזיר את הכספים הקואליציוניים המנופחים שאתה לקחת. חבר הכנסת יוראי, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה.

אתה בפעם שנייה.

כשהעברנו כאן בחודש מרץ האחרון את תקציב המלחמה המתוקן לשנת 2024, אני הייתי מאוד זהיר ומאוד שמרן, והגדלנו את התקציב במינימום הנדרש כפי שהערכנו. הנחנו תרחיש בסיס, והגדלנו את התקציב במינימום הנדרש לצורך אותו תרחיש בסיס. אז כמובן הגדלנו אותו לצבא, למלחמה. אף אחד לא מצפה שנגיד לצבא: אל תירו פצצות ופגזים ואל תזמנו מילואים כי אין כסף. אנחנו צריכים את המלחמה הזאת לנצח, בעזרת השם ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו, גם בדרום, גם בצפון, גם ביהודה ושומרון וגם בזירות רחוקות יותר, כפי שנעשה לאורך כל החודשים האחרונים.

למה לא סגרתם משרדי ממשלה מיותרים? אדוני היושב-ראש, נורא קשה.

מאז 7 באוקטובר אני לא רב יותר. הוא כבר בקריאה ראשונה, נדמה לי. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, היושב-ראש התחלף, אבל הקריאות נותרות בעינן, אז אתה בשנייה.

אני שואל שאלה, לא מקבל עליה תשובה.

השר ישלים את דבריו, נעבור להצבעה.

ותמיד הפסקנו באמצע ועצמנו עיניים, ונתנו למפלצות להתפתח לנו מעבר לגדרות, ועכשיו קשה לטפל בזה ביום אחד,

גם ביהודה ושומרון, וכפי שאנחנו אומרים בצדק תמיד, שבע או שמונה חזיתות, אז זה לוקח יותר זמן ממה שתכננו. כשהגענו לחודש יולי והיינו צריכים למצוא עד דצמבר תקציב נוסף למפונים, אין לנו את הכסף הזה. עכשיו, למה אין את הכסף הזה? כי הנחנו תקציב מאוד מדויק ומאוד שמרני. הרי יכולתי בתחילת השנה לבוא ולהגיד: אדוני היושב-ראש, לך תדע, אולי המלחמה תימשך, בוא ניקח עוד רזרבות, מראש נגדיל את הגירעון, מראש נגדיל את מסגרת התקציב. אני חשבתי שזה לא נכון. נכון להניח תרחיש בסיס סביר, להיצמד אליו, להיות מאוד אחראי, מאוד מרוסן, מאוד מדויק. כשאתה מעביר תקציב כזה ואתה מציב סיכונים, יש סיכונים למעלה וסיכונים למטה. כאשר מתממש סיכון, צריך לתת לו מענה. עכשיו התממש הסיכון והמלחמה מתארכת וצריך תוספת למפונים ולמילואימניקים, צריך לעשות את זה. אני אומר יותר מזה, מרכיב ההוצאות האזרחיות בתקציב הזה ממילא באופן יחסי מאוד מהודק. אנחנו נפגוש את זה גם כשנגיע עכשיו לתקציב 2025. לא קל לקצץ בהוצאות האזרחיות. יחסית לממוצע במדינות ה-OECD אנחנו לא עם הוצאה אזרחית גדולה. יש הרבה מה לייעל בשירות הציבורי במדינת ישראל, אבל אנחנו לא בתקציב שמן ובזבזני. קשה מאוד בשלב כזה של השנה למצוא מקורות מתוך התקציב. אגב, כן לקחנו הלוואות. עשינו שני פלאטים: פעם אחת כשהארכנו ליולי-אוגוסט, אחר כך נאלצנו להאריך עוד שנה לספטמבר. בתוך התקציב שאתם תאשרו עכשיו את המסגרות, נאשר בסוף השבוע בעזרת השם את התקציב עצמו. יש את ההארכה של המפונים, אנחנו מחזירים גם את אותן הלוואות שלקחנו להסכמי השכר של המורים. תשימו לב שבחוק הזה אין הגדלה של הגירעון. אנחנו מעריכים שאחרי התוספת הזאת של פחות מ-0.2% אנחנו עדיין שומרים על יעד הגירעון של 6.6% שהצבנו בתהליך החקיקה של תקציב המלחמה המתוקן. אני רואה שחבר הכנסת הרצנו הרים יד, אז אני אסביר. ספוילר: אתם תראו שגם בחודש האחרון, באוגוסט, עדיין הגירעון עולה. היינו עם 8.1% אנחנו נהיה ב-8.3% עכשיו.

הינה, אני נותן לכם ספוילר. פורסם, פורסם. כל מי שקצת מבין כלכלה יודע שגירעון הוא לא לינארי.

בחציון הראשון של 2023 היינו בתקציב 1 חלקי 12, בקצב הוצאות מאוד מאוד נמוך, השנה אנחנו עם תקציב בפועל מהיום הראשון.

הרבעון האחרון של 2023 היה רבעון מלחמה עצים עם הוצאות מאוד מאוד גדולות, לכן באופן טבעי הגירעון עולה. הוא מסתכל 12 חודשים אחורה. אבל הינה הספוילר: ברבעון האחרון,

אתם תראו את הגירעון מתכנס אל היעד שלו, של 6.6%. אגב, אם לא תהיה לנו התבדרות בתקציב הביטחון אז אנחנו נסיים עם עוד פחות מ-6.6%. אנחנו שולטים בהוצאות. גם פה חשוב לעשות רגע סדר.

דווקא ממך ציפיתי לקצת יותר אינטליגנציה וקצת יותר הבנה בתקציב. ממשלה לא יכולה לאבד שליטה בהוצאות. יש איזה בלוף כזה. - - - חברת הכנסת נעמה לזימי. ממשלה לא יכולה לאבד שליטה בהוצאות. מה שיש בסעיף התקציבי של משרדי הממשלה הם יכולים להוציא, מה שיש בכלל ההוצאה אפשר להוציא. הגירעון מורכב מכלל ההוצאה שיש לך בתקציב המזומן של השנה, ועודפים מחויבים שאתה מעביר משנה שעברה, מממש אותם השנה. גם זו בעצם פעילות שכבר בוצעה, עודף מחויב זה פעילות שבוצעה, ההתחייבות בגינה הוצאה כבר בשנת התקציב הקודמת. התשלום מבוצע עכשיו, כמו למשל, כל מעסיק יודע, הוא משלם את משכורת דצמבר בינואר. אז מזומן היא יוצאת בינואר, אבל היא רשומה בספרים על דצמבר, ההוצאה כבר בוצעה. לכן, אין דבר כזה. אנחנו לא יכולים לאבד שליטה. סך הגירעון שלנו השנה יהיה סך המזומנים שאנחנו שמנו בכלל ההוצאה בתקציב המתוקן שהעברנו במרץ השנה פלוס העודפים המחויבים, שדי ידענו אותם.

מי שעוקב יודע: גבינו עד עכשיו 23 מיליארד שקלים מס יותר מהתחזית שהנחנו בתקציב המקורי.

יש מרכיב אחד שאני לא שולט בו בהוצאות,

אני רוצה לוודא שאין בזבוז, וזה המלחמה.

יבוא צה"ל ויגיד לי: אני למלחמה צריך מעבר ל-160 מיליארד ששמת לי בסעיף 16, הוא יקבל את זה, כי אני לא אעצור את מכונת המלחמה הטובה שלנו עד הניצחון, גם אם זה אומר לפרוץ את כלל ההוצאה וגם את יעד הגירעון. אני אומר לכם, כרגע אנחנו שולטים בהוצאות האזרחיות. העובדה שהגירעון עכשיו עולה זה סוג של פאטה מורגנה, זה כמו שאמרתי קודם, כיוון שהוא לא גירעון לינארי, הוא יתכנס חזרה. תצחקו. אני אשמח אם המצלמות של ערוץ הכנסת יתמקדו בגיחוך של שני החבר'ה האלה, מכיוון שבעוד שלושה, ארבעה חודשים כולם יראו שהגירעון מתכנס בתוואי ירידה אל יעד הגירעון שהצבנו.

המליאה.) ולא סתם גם הכלכלנים של הכלכלן הראשי, החבר'ה האלה חושבים שהם יותר חכמים מכולם, אבל גם בנק ישראל - - חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

גם החשב הכללי, כולם מעריכים שאנחנו עומדים ביעד הגירעון שסרטטנו. ולכן התחזיות שקיבלתם, התחזיות המעודכנות עם חוק המסגרות הזה, כוללות את הגדלת תקרת ההוצאה מ-3.4 מיליארד השקלים, ממש לא את הרחבת הגירעון, כי אנחנו לא מרחיבים את הגירעון. להמשיך לדבר, אנשי הקואליציה?

אז אני אגיד עוד כמה מילים על המדיניות הכלכלית שלנו, שאני חושב שהיא נכונה ומוכיחה את עצמה. יש בה מצד אחד מדיניות אזרחית מרחיבה, שנותנת מענה לכל צורכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון. זה כמובן הצבא וכל מה שהוא צריך,

כל מערכת הביטחון, זאת מעטפת מילואימניקים רחבה מאוד, כי מי שעושה את המלחמה זה לא הטנק אלא האדם שבטנק, זה טיפול בניצולים, במפונים, זה שיקום של חבל העוטף, גם בשדרות, גם בקיבוצים, שיקום של הצפון. אלה תקציבים שאני מאמין בהם כתקציבי חוסן לאומי שהם קריטיים לביטחון, מכיוון שעורף חזק מאפשר לנצח,

וממילא גם קריטי לכלכלה, כי לכולם ברור שבלי ניצחון לא יהיה ביטחון ובלי ביטחון לא תהיה כלכלה. אז בהיבט הזה, המדיניות הכלכלית שלנו מרחיבה. אנחנו יודעים לתת כסף איפה שצריך.

הגדלנו את בריאות הנפש,

אדוני שר הבריאות? 1.4 מיליארד שקלים בבסיס לתגבור עולם בריאות הנפש, 1 מיליארד שקל עכשיו של תוספות לנפגעים של הנובה ושל הטבח עצמו. אותה ועדה של פרופ' אביעד הכהן שהגישה את המלצתה, אני מקווה שביום ראשון הקרוב נאמץ אותה בממשלה. אגב, כמעט מכפילים עכשיו את שכר הפסיכולוגים במגזר הציבורי גם במשרד הבריאות, גם במשרד החינוך, כי אנחנו מבינים שיש לנו לקונות במקומות האלה. אנחנו יודעים להרחיב ולתת כסף איפה שצריך, אבל בצורה מאוזנת, רק איפה שצריך, ובאחריות פיסקלית. לכן אנחנו שומרים על יעד הגירעון. אנחנו ידענו לעשות צעדים אמיצים ולא פופולריים בתקציב 2024. התחייבנו וביצענו צעדי התכנסות של 20 מיליארד שקלים פרמננטית בתוך התקציב, ואותו דבר ב-2024. אני אומר לכם את מה שכבר פורסם. בעזרת השם אנחנו נביא תקציב עם יעד גירעון של עד 4%, מה שמייצב לנו את יחס החוב לתוצר ב-2025. ובעזרת השם מ-2026 מתחילים להתכנס לירידה ביחס החוב לתוצר. כלכלה איתנה, עכשיו תראו, איך אני יודע שזה עובד? איך אני יודע שזה עובד? קודם כול אני רואה את החוסן הלאומי. אני רואה את העמידות של המילואימניקים, של בני המשפחות שלהם.

זה מאתגר, כולנו צריכים להוריד את הכובע בפניהם ובאמת לשים אותם על ראש שמחתנו ובראש סדרי העדיפויות שלנו. אבל אנחנו רואים אותם, ואנחנו רואים את העסקים מתאוששים.

אני רואה את נתוני כרטיסי האשראי, אני רואה את נתוני הגבייה ממיסים, אני רואה את הכלכלה עובדת, את המשק עובד, אני רואה את היישובים חוזרים לתפקוד מלא, את התושבים באזור הדרום חוזרים

אני רואה את התקציבים של מינהלת תקומה זורמים ועובדים יפה, ואני גם רואה את השקל החזק. ערב המלחמה, שקל עם 3.86, והיום בין 3.65 ל-3.70, אני רואה את הבורסה עולה, אומנם עוד לא כמו הבורסות בעולם, אבל הרבה יותר מלפני שנתיים, אני רואה את ההייטק, הרבעון השני של 2024 היה הרבעון הטוב מזה שנתיים, הרי המשבר התחיל באמצע 2022, אז האינפלציה העלתה לנו את הריבית וכל הוולידציות הגדולות התפוצצו לנו בבועה, שם התחיל המשבר בהייטק. אז סיימנו את הרבעון האחרון עם 2.9 מיליארד דולר גיוסים, 3.6 מיליארד דולר אקזיטים, סקויה, אחת משתי קרנות ההון-סיכון הגדולות בעולם, פותחת כאן סניף באמצע המלחמה. אנחנו רואים את התוצאות, אנחנו רואים את נתוני הגבייה שלנו ממיסים, שכפי שאמרתי, עולים בצורה משמעותית על התחזיות שלנו. עכשיו, אני לא אומר שאין לי גם וקטורים מטרידים.

אנחנו רואים שוק תעסוקה מאוד מהודק עם אבטלה נמוכה, אדוני היושב-ראש, משנות ה-70, 2.8 או 2.7 אחוזי אבטלה. לא היינו כך שנים, אנחנו רואים את השכר הממוצע במשק עולה, אנחנו רואים את השכר הממוצע בהייטק עולה. מרבית המדדים של הכלכלה הישראלית, מדהימים. עכשיו, מה זה? אז אפשר לקרוא לזה נס או סייעתא דשמיא, ואפשר לקרוא לזה כוחות חיים בריאים של החברה הישראלית, שמגלה עמידות מדהימה בתוך המלחמה הזאת. היא נחושה, היא מאמינה, היא חזקה, היא גיבורה, היא מאוחדת ברובה המוחלט, והיא ממשיכה להניע את גלגלי המשק והכלכלה, והיא ממשיכה להשקיע, והיא ממשיכה לחדש, והיא ממשיכה ליצור, וממשיכה להיות יזמית. אלה נתונים, מדהימים. קחו עכשיו את העסקה של Own, 1.9 מיליארד דולר. באמת שהנתונים טובים. עכשיו, איפה הווקטורים הקצת-יותר מטרידים? נכון, עלות גיוס החוב שלנו באופן טבעי יותר יקרה, כי אנחנו במלחמה. אז עולה לנו היום בערך אחוז יותר לגייס את החוב שלנו.

אנחנו מגייסים בשוק הישראלי אג"חים לעשר שנים בפחות מ-5%, וזה בסך הכול מאוד יציב, זה לא מתבדה כפי שחששנו. אז כן, זה מלמד שאנחנו משתדלים לנהל את זה טוב ולתווך את זה נכון למשקיעים שלנו גם בארץ וגם בעולם, יש לנו נזילות מאוד גדולה, נגישות טובה מאוד לחוב גם בארץ וגם בעולם מביקושים של בין פי ארבעה לפי שישה של כל הנפקה שאנחנו עושים. עוד פעם, זה יותר יקר מלפני המלחמה,

אבל זה סביר, אנחנו עומדים בזה. החשב הכללי, וצריך להגיד מילה טובה לו ולאנשיו, שמנהלים את זה בצורה יוצאת מן הכלל. אני חושב שבסוף בסוף בסוף, מעבר לפוליטיקה, משקיעים מסתכלים על מספרים, הם רואים את העוצמה של הכלכלה הישראלית ואת המספרים שבה, הם רואים את ההתנהלות האחראית שלנו,

בתקציב האחראי שהעברנו ב-2024, התקציב המתוקן. אתם רוצים ללכת עוד יותר אחורה? התקציב המקורי שהעברנו ב-2024-2023 מאוד שמרני, מאוד מרוסן, יעד גירעון של פחות מאחוז, בשני התקציבים, גם 2023 וגם ב-2024, ידענו לפתוח את 2023 ולתת מענה לצרכים של המלחמה בדצמבר, אחרי שהתחילה המלחמה. ידענו להביא תקציב מלחמה מעודכן ב-2024, עוד פעם, עם ההרחבה איפה שצריך, התכנסות איפה שצריך והאיזונים הנכונים. אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם, גם בתקציב 2025. אני אומר לכם, חבריי לאופוזיציה, מה שאנחנו מביאים היום ובסוף השבוע הוא הגדלה נקודתית, מדויקת, ממוקדת ומגודרת להמשך הטיפול במפונים, למלונות, לחלף, לדמי אבטלה, לעידוד התעסוקה, ולמילואימניקים שלנו. אלה מכם שיצביעו נגד מסיבות פוליטיות יצטרכו להסתכל לעצמם ולמפונים ולמילואימניקים במראה ולהסביר למה פוליטיקה קטנה התגברה על מהות בתוך מלחמה. אין פה כסף קואליציוני שאפשר להתווכח עליו, אין פה כספים להתנחלויות שאפשר להתווכח עליהם. אגב, אני גאה בזה. הייתה היום כתבה, לא יודע מי מכם ראה, בעמוד השער של ידיעות אחרונות, איך קוראים לו, נחום ברנע, על מה שאני זוכה לעשות ביהודה ושומרון. אני שמח על זה. הוא כמובן ניסה לקלל ויצא מברך. אני חושב שלבסס את האחיזה שלנו ביהודה ושומרון, בוודאי אחרי 7 באוקטובר, זה לשמור על ביטחון ישראל. מי שחושב שאחרי 7 באוקטובר אפשר לקחת את עזה ולהכפיל אותה פי 20 ולשים בה שטח השולט טופוגרפית-גיאוגרפית על כל מרכזי האוכלוסייה במדינת ישראל, כדי שהדבר הזה יהפוך לבסיס איראני קדמי שממנו חלילה יוצאים ב-7 באוקטובר הבא לכפר סבא,

לא יודע, שיבדוק את עצמו, לא שפוי. הרוב המוחלט בעם ישראל מבין שמדינה פלסטינית לא תקום.

וממילא צריך לחזק את האחיזה שלנו. איפה שיש התיישבות, יש צבא ויש ביטחון, יש מודיעין. יהודה ושומרון היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל, ואני גאה להשקיע בה. אבל אין את זה בתקציב הזה, אין יהודה ושומרון, אין תורה, אין זהות יהודית, דברים שאנחנו גאים בהם. אין כסף קואליציוני, יש רק מפונים ומילואימניקים, בצורה אחראית, בלי להגדיל את הגירעון. הכי ממוקד בעולם. - - - זו הזדמנות נהדרת שלכם להראות אחדות בזמן מלחמה. סנוואר רוצה לראות אותנו מאוחדים, ענייניים, יודעים להתגבר מעל מחלוקות.

תדמיינו עכשיו שעל המסך הזה למעלה מסתכל סנוואר. הוא רוצה לראות אם אנחנו חלוקים, מפולגים, מפוצלים וחלשים, או שאנחנו יודעים להתווכח על מה שאנחנו מתווכחים ועל מה שאנחנו מסכימים. תגיד למשפחות האלה - - - המשפחות האלה רוצות את התקציב הזה.

והן רוצות שאנחנו נטפל במפונים ובניצולים ולהאריך את המימון לפינוי שלהם. הן רוצות שננצח את המלחמה ונחזיר את החטופים. רק בגללכם הם שם - - - - - - המשפחות האלה רוצות שנעטוף את המילואימניקים הגיבורים שלנו, שעוברים יום-יום, שעה-שעה, מנהרה-מנהרה, פיר-פיר, בית-בית, שכונה-שכונה אצל הנאצים האלה, ומחפשים את החטופים האהובים של כולנו. תצביעו בעד המילואימניקים, תצביעו בעד המפונים, תצביעו בעד אחדות, תצביעו נגד סנוואר. תודה רבה.

ביקש חבר הכנסת אביגדור ליברמן שאלה מהצד.

אדוני. אפשר להכניס את חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אדוני היושב-ראש, השאלה היא לשר האוצר: האם יש הסכם שלא הובא לידיעת הכנסת, סיכום בעל פה בין שר האוצר ליושב-ראש ועדת הכספים, שסיעות ש"ס ויהדות התורה תומכות בהצעת החוק להפחתת הגירעון בתמורה לכיסוי הגירעונות של רשתות החינוך של המפלגות החרדיות? אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, יש סיכום כזה, ומשום מה הסיכום הזה לא הובא לידיעת הכנסת.

מי ישיב, שר האוצר? במילה אחת: לא. בשתי מילים: שקר מוחלט.

אנחנו עוברים להצבעות. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מספר 26), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. לבקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד

אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד מישל בוסקילה,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, בעד בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק,

איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד חברת הכנסת לזימי, לא מצלמים וידיאו במליאה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד אלון שוסטר,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד אנא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, נגד ואליד אלהואשלה, נגד זאב אלקין,

יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת אלמוג כהן, בעד יאיר לפיד, נגד מרב מיכאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד האם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים לעשות כן? אם אין, תמה ההצבעה. נא לסכם את הקולות. אם כן,

ההצבעה: 58 בעד, 52 נגד. אני קובע כי הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 26), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותועבר לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות לישראל והוראות נוספות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מתכבד להזמין את השר לשירותי דת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי להציג את הצעת החוק. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת אמורה להאריך את תוקף הקדנציה של מועצת הרבנות הראשית - - - ומחוסר עניין לציבור נבקש - - - חברי הכנסת,

חברי הכנסת, גם החברים שמבקשים לשמוע לא יכולים לשמוע. הצעת החוק הזאת אמורה להאריך את הקדנציה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, שהתארכה בעקבות הארכת כהונתם- - אלעזר

- - של הרבנים הראשיים. אני חוזר עוד פעם: כהונתם של הרבנים הראשיים של ישראל הוארכה. בגלל שהוארכה, וכמובן הסתיימה הקדנציה שלהם, ועכשיו אנחנו בלי רבנים ראשיים, עד סוף החודש הזה בעזרת השם. במשך שנים הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל היו מייד אחרי תחילת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל, מה שקרה עכשיו, שבגלל שדחינו את הבחירות לרבנים, לא דחינו את מועצת, את הבחירה של המועצה.

זה היה צריך להיות ביחד, הכול היה צריך להיות ביחד, אבל דחינו רק את הבחירה ברבנים הראשיים לישראל. אז זו השלמה של החוק הקודם, לדחות את הבחירות למועצת הרבנות הראשית לישראל. הדחייה תהיה עד ל' בכסלו, 31 בדצמבר 2024. אבקש לתמוך בהצעת החוק. נעבור לדיון אישי. ראשון הדוברים חבר הכנסת שטרן, בבקשה. אדוני היושב בראש,

דת? איפה?

חבר הכנסת אזולאי, אתה רוצה להיות במקומו קצת?

אם הייתי רוצה הייתי יכול להיות מהתחלה - - - לא, איפה השר? לאן הוא הלך? אדוני היושב-ראש, אני לא רואה שר. - - - אה, אתה. אבל חבר הכנסת אזולאי, אתה בטח תוכל, אני מאוד מאוד - - - על מה שאתה רוצה אתה יכול לשבת. עלא כיפאק. אני מאוד מאוד תומך בבקשת השר לשירותי דת לדחות את הבחירות לרבנים הראשיים, רק במקום חודש או חודשיים, אני מציע לדחות את זה ב-50 שנה. זה הרבה. כן. אין לנו רבנים ראשיים אני כבר לא יודע כמה חודשים, והמדינה מתנהלת בלי רבנים ראשיים, שקוראים לנו לרדת מהארץ, שלוקחים שוחד בשביל לגייר, שמבזים את היהדות במדינה. למה צריכים רבנים ראשיים? השר מלכיאלי, נכנסת. השר מלכיאלי, אני רוצה להציע לך, טוב שבאת, מלכיאלי, אל תעשה את עצמך, אתה מקשיב. לא, לא, מלכיאלי, תקשיב. לפני שאתה הופך את הרבנות למכרה של שחיתות, תגיד את האמת, השר מלכיאלי, תגיד את האמת. הפכתם את הרבנות למקום של ג'ובים, למקום שמרחיק אנשים, למקום שאנשים מתרחקים מהיהדות בגלל מה שאתם עשיתם לרבנות. אתה פוחד מזה שנשים יהיו בגוף הבוחר. אפילו מ-20% נשים אתה פוחד. אבל אני אמרתי קודם ואתה היית בחוץ: אני תומך. מלכיאלי, השר מלכיאל, תקשיב שנייה אחת, אל תעשה את עצמך. קשה, אני יודע.

אני מציע - - - לא קשה בכלל.

אני תומך ברעיון של הדחייה, אני רק מציע ל-50 שנה. לא צריך רבנים ראשיים.

אתה יודע, יש רב אחד שקורא לרדת מהארץ, אחד לוקח שוחד. רק מכרה של ג'ובים והשנאת יהדות. הרי אתה יודע - - - ההצעה נדחתה ברוב קולות.

ובגלל זה ככה נראית היהדות של המדינה - - דוחה את ההצעה שלך. - - בגלל שהפכתם את הרבנות למושחתת, למקום של ג'ובים, ואנחנו כולנו משלמים את המחיר על זה.

את הבחירות לרבנות הראשית ל-50 שנה, ובא לציון גואל. לא צריך רבנות ראשית שאתם בוחרים אותה, זה רק עושה נזק לכולנו. תודה רבה.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול הוציא בית המשפט פסק דין בעל כורחו, פסק דין נגד שר שלא ממלא את תפקידו.

זאת אופנה ידועה בממשלה הזאת, לא לעשות כלום, ואז להאשים מישהו אחר שאומר לו: תתפקדו.

את עורכת דין - - - מעל שנה, שר המשפטים חי במציאות שאין נשיא קבוע לבית המשפט העליון, שזה לא סתם גוף, זו רשות עצמאית. זו לא הממשל,; היא לא כפופה לממשלה, זו רשות עצמאית, והעומד בראשה חשוב מאוד, והוא אחראי גם לעצמאות הרשות הזו. אבל מה? שר המשפטים אמר: המדיניות שלי זה שאם אין הסכמה רחבה, אני לא מכנס את הוועדה. לא משנה שהחוק לא תומך בזה. יש ועדה של תשעה חברים, צריך הצבעה ברוב רגיל, ואתה צריך, אדוני השר, זמן סביר לנסות להגיע להסכמה. ואם לא? שנה זה לא פרק זמן הגיוני ללא נשיא קבוע. אבל אני חושבת שפסק הדין הזה, שהרי הממשלה אשמה בו, שתמיד לא מתפקדת, ותמיד מאלצת את בית המשפט להגיד לה: תמשלי, הוא בעצם סימפטום של הממשלה הזאת. מעבירים 15 שנים כסף לחמאס, לא מבצעים חיסולים ממוקדים, שעושים חקיקה משפטית, אבל בסוף רק הצבא ב-7 באוקטובר, זה רק הצבא אשם. ממשלה שלא מחוקקת חוק גיוס, כי היא מתביישת להראות לציבור שהיא רוצה לפטור את החרדים מגיוס, לא מחוקקת הסדר כזה בחוק, ואז בג"ץ אומר לה: אין תוקף לפטור, תחוקקי, תעשי את תפקידך, תחוקקי חוק. מטנפים על בג"ץ. ממשלה שעושה תלושי מזון מושחתים, שמגיעים ב-70% או 80% לאנשים שהם לא הכי רעבים במדינת ישראל אלא למצביעי ש"ס,

כשהפקידות עוצרת את זה ואומרת לשר הפנים: זה לא חוקי, אז מטנפים על הפקידים. כאשר לא מנהלים את המלחמה הזאת, וחטופים נהרגים, ולא מגיעים לעסקה, ולא מנהלים את האירוע הזה כמו שצריך אני חוזרת על זה: לא מנהלים את האירוע הזה כמו שצריך, מי אשם? המפגינים. המפגינים אשמים, לא אנחנו, חלילה, שאנחנו מספרים לכולם סיפורים על הניצחון המוחלט, וגומרים אותנו בינתיים. כאשר מסתכסכים עם כל העולם, עם האג, מוציאים צווים חסרי תקדים, כושלים בכל זירה, שוברים כל תקדים מבחינת יחסי החוץ, אמברגו נשק ראשון מסוגו אי פעם על ישראל, ומסתכסכים עם כל חברותינו, אומרים: זה הם, זה כולם.

כאשר לא מטפלים ביוקר המחיה אלא עושים קבוצות ווטסאפ ומדבקות ירוקות, והמחירים משתוללים - - גברתי,

- - היורדים מן הארץ שאומרים: אנחנו לא נוכל להישאר כאן, הם נפולת של נמושות.

אז אני רוצה לומר משהו, אדוני היושב-ראש. אולי זה באמת אנחנו, העם, הפקידים, כולם כולם, השופטים. אנחנו לא מתאימים לממשלה הזו, שרוצה לא לעבוד, וגם שכולם מסביב יהיו אשמים.

אז אני מציעה שאולי פשוט תשחררו את עצמכם מהתפקיד הזה, ונמצא אנשים שמוכנים גם לעבוד וגם לשאת באחריות.

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, 339 ימים חלפו מאז פרוץ המלחמה. 101 חטופים וחטופות נמקים בשבי החמאס. מאז פרוץ המלחמה אני מרגישה שאנחנו חיים בשבעה שלא נגמרת. השכול מכרסם עמוק בנשמותינו, והכאב נוגע בכל אחד מאיתנו. השבוע עברתי מסע בארץ השכול. ניחמתי משפחות של חלק מהחטופים והשוטרים שנרצחו. בשבעה של כרמל גת, זכרה לברכה,

אבא של כרמל, עדיין מתאבל על אשתו כנרת, אם ילדיו, שנרצחה בבארי. כעת, לאחר שעשו הכול על מנת להחזיר את כרמל הביתה,

אור ואלון יושבים שבעה לאחר שנרצחה באכזריות במנהרות החמאס. בשבעה של אלכס לובנוב, זכרו לברכה, אימו אוקסנה אמרה לי: המדינה נמצאת במדרון תלול, בהידרדרות שנוכל לעצור אותה רק באחדות. בשבעה של רב-סמל מתקדם רוני שקורי פגשתי את אלמנתו איילה.

שכלה את בתה מור, זיכרונה לברכה, שנפלה בקרב על תחנת המשטרה בשדרות ב-7 באוקטובר. איילה אומרת לי: אני כבר לא יודעת מאיפה יש לי כוחות. אני מבקשת, אל תאמרו לי שלא תדעי עוד צער. כשישבתי שבעה על מור, חשתי צער שחשבתי שאין גדול ממנו. אז היא ביקשה ממני: תגידו לי בשורות טובות, ושהצער יבוא רק בעיתו. בשכונת כרמי גת, בבניין צמוד לקהילת ניר עוז, ניחמתי את מורן, אלמנתו הצעירה של אריק בן אליהו. הרבה כאב ועוצמה חוויתי בניחום המשפחות השכולות הללו. שר הפנים אמר השבוע: המאבק להשבת החטופים לביתם הוא מאבק על זהותה היהודית של המדינה. אין מצווה גדולה כפדיון שבויים. אז תואיל הממשלה לנהוג כך. חודש אלול החל, אני לדודי ודודי לי, חודש של חשבון נפש. את חשבון הנפש כולנו ככולנו צריכים לעשות. אז אריק, רוני והדס, זיכרונם לברכה, שלושה שוטרים, חייכם נגדעו וגורלכם נכרך במציאות הבלתי-אפשרית שבה אנו חיים וגם מתים. הירש, עדן, אורי, כרמל, אלמוג ואלכס, איך נתמודד עם הצער והכאב של ההחמצה וההבנה שיכולתם לחזור הביתה בחיים? את הרצח שלכם אפשר היה למנוע. חייבים עסקה עכשיו.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, קצת קשה להתאושש אחרי עוד הופעה הזויה ומנותקת של שר האוצר, אבל אני בכל זאת רציתי לדבר על הנושא של החטופים. בשבוע שעבר, אדוני היושב-ראש, השתתפתי בהפגנות ענק ברחוב בגין בתל אביב למען השבת החטופים, יחד עם מאות אלפי ישראלים טובים, פטריוטים, עצובים ומודאגים. לא היו שם, לצערי, שרים מהממשלה ולא חברי הקואליציה, אלה שהפקירו את החטופים בשבת השחורה של 7 באוקטובר, אלה שממשיכים להפקיר את החטופים למותם בימים אלה ממש. הם כנראה לא חלק מהכאב הזה. בשבוע שעבר הגעתי לשישה בתים אבלים, למשפחות ששת החטופים שנרצחו על ידי מחבלי חמאס והופקרו על ידי ממשלת נתניהו גם בשבת השחורה וגם במשך כמעט 11 חודשים לאחר מכן, משפחות שהן הפסיפס הרחב של החברה הישראלית: חרדים, מסורתיים, קיבוצניקים, תושבי דרום תל אביב, עולים מארצות הברית, עולים מרוסיה. שי דיקמן, בת דודתה של כרמל גת, זיכרונה לברכה, זעקה בדמעות בשבת בהפגנה בבגין: כרמל, היית פסע מהחיבוק של אבא. נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, כל חברי קבינט ההפקרה, אני לא יודע אם אתם מעיזים להסתכל על עצמכם בראי, כי הציבור הישראלי הרחב, הרוב הישראלי השפוי, שכן מחובר לערכי היסוד של ישראל יהודית ודמוקרטית, לצדק, לחמלה, לערבות הדדית, לאהבת האדם והארץ, לערך קדושת החיים, הרוב הישראלי השפוי לא מסוגל לראות אתכם. הוא לא סובל אתכם. אתם ממשלה כושלת. אתם קואליציה לא לגיטימית, כי אין לגיטימציה לממשלה שמפקירה את אזרחיה בעזה, בדרום, בצפון, בגבול המזרחי,

אני קורא מכאן לכל חבר כנסת הגון ושפוי אשר מכוח נסיבות כאלה ואחרות נמצא בקואליציה הזאת:

תפסיקו לשתוק.

ותעשו מעשה.

101 אחים ואחיות שלנו נמקים במנהרות החמאס. בואו נציל את מי שעדיין ניתן להציל, עכשיו.

חבר הכנסת וליד טאהא, בבקשה. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, בשבוע שעבר ב-1 בספטמבר היה אמור להתקיים משחק כדורגל בין שתי קבוצות מעניינות מאוד בליגה העליונה, קבוצת בני סח'נין והפועל באר שבע. הפועל באר שבע היו אמורים לארח את המשחק. אני רוצה לנצל את הנוכחות של שר התרבות והספורט כשר תורן במליאה, אם כי הוא עסוק במשהו אחר, כדי לומר שהכדורגל, והספורט בכלל, היה צריך לסמן את הדבר הנותר או את אחד הדברים הנותרים שמעידים על שפיות ועל חיים ביחד במדינה. ואולם, רגע לפני שהמשחק התחיל, פרצו אוהדי הפועל באר שבע אל כר הדשא, מצוידים באלות ורעולי פנים, ורצו לעבר הקהל של בני סח'נין. האירוע הזה כל כך חמור כיוון שהתארגנות כזאת של קהל, עם אלות, עם הכנות, הם היו צריכים את הזמן, את שיתוף הפעולה של מישהו כדי להכניס את הדברים האלה אל תוך המגרש. ולצערנו זה קרה: הם התנפלו על האוהדים של בני סח'נין, וראינו מראות מאוד קשים ומאוד מזעזעים שלא היינו צריכים לראות במגרשי כדורגל בכלל. מה שקרה, שהשר לביזיון לאומי, שמופקד על החוק והסדר, במקום שיצא נגד הירידה לכר הדשא עם אלות, רעולי פנים, כאילו, אני לא יודע למה הם עושים את זה, במקום לצאת נגד זה ולדבר בעד חוק וסדר, הוא יצא לתקשורת כדי לומר: צריך להוריד נקודות לבני סח'נין. במקום לעשות את העבודה שלו, הוא מתערב כבר בהחלטות שייעשו לקבוצת בני סח'נין. אז אני רוצה לומר לשר לביזיון לאומי: אתה מופקד על הביטחון האישי של האזרחים - - תודה רבה. - - ואתה לא צריך להתערב בדברים שהם לא שלך. תתחיל לעשות את העבודה ותטפל בבעיה החמורה הזו של ירידת אוהדים עם אלות אל כר הדשא. תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, בבקשה, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, מאות רקטות על הצפון שבועות על שבועות. ממש מ-9 באוקטובר אנחנו במלחמה בצפון. יש אזור ביטחון בתוך מדינת ישראל שאין בו ביטחון. מפונים בכל הארץ. חלק מתושבי הצפון נמצאים בצפון, לא ממוגנים בחלקם, וממשלה אין. הצפון אינו נמצא במטרות המלחמה, אם אני מחדש למישהו. נתניהו וממשלתו והקבינט לא עדכנו מהן מטרות המלחמה. כשאין מטרה ואין יעד ואין דרך ואין כיוון, יש את ואטורי. אז ואטורי מתראיין ברשת ב', וחובש על ראשו במקום את כובע האדמירל, את כובע הגנרל, והוא הודיע, בתוכנית לילה אומנם, מה הולך להיות. הוא יודע, הוא מקבל עדכונים. אז זה לא נכון שאין יעדים למלחמה ואין מצביא. יש פה מצביא, ויש לו זמן כשהוא לא ממלא את תפקיד סגן יושב-ראש הכנסת, בצורה מעוררת השראה, והוא מציב מטרות לצבא ההגנה לישראל איך לטפל באירוע שהוא באמת חסר תקדים הזה בצפון הארץ. אז יש לנו קבינט שביום חמישי לפני שבוע וחצי מקבל החלטה מופקרת שכל-כולה אצבע בעין לשר הביטחון, ואנחנו מעלים על ראש שמחתנו את ציר פילדלפי. אבל אין מה לדאוג, יש לנו מצביאים, והמצביאים האלה, בחוסר אחריות משווע, מייצרים איזשהו מצג שהם בעניינים. זאת הממשלה, זאת הכנסת, אלה אותם 64 שמפקירים מדינה שלמה לגורלה, עם שר משפטים שמוציא שקרים דקה אחרי שהוא מקבל פסק דין של בג"ץ, ושר אוצר מופקר, שגורם נזק אדיר לביטחון מדינת ישראל ביהודה ושומרון. ואתם תמשיכו להצביע ולהפקיר את החטופים ולהפקיר את הצפון, כי אתם לא צריכים מאיתנו אזהרות, יש לכם גנרל ויש לכם אדמירל. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, מכובדי השר, ישנם כל כך הרבה דברים שצריך וחייבים לעסוק בהם לנוכח המחדלים הלא-נגמרים של ממשלת ישראל, אבל כאשר אנחנו ניצבים כאן על הדוכן וביציע יושבים בפעם המי-יודע-כמה בני ובנות משפחות החטופים, יש רק נושא אחד שצריך להתעקש עליו, והוא החובה המוטלת על ממשלת ישראל להחזיר את אחינו ואחיותינו החטופים הביתה, ולא בארונות. והדבר נכון שבעתיים כאשר ביציע יושבים הורים, אחים ואחיות של חטופים שנחטפו בחיים, שרדו בגבורה עילאית חודשים, וחזרו בארונות, בדיוק כפי שקרה גם עם אלכס, שאת תמונתו אני נושא על החולצה, כפי שקרה עם יגב, שאימו ואחותו נמצאות כאן ביציע. שמעתי שאחת מן השרות בממשלה אמרה בריאיון: חיי החטופים חשובים, בוודאי שהם חשובים, אבל הם לא יותר חשובים מחיי קורבנות הטרור בעתיד. אז ברמה אחת, צודקת, חייו של אדם אחד שווים לחייו של אדם אחר. אבל כמה עיוות מוסרי, כמה עיוות יהודי, יש באמירה הזה, כאשר מן הצד האחד גורלם של 101 אנשים קונקרטיים, ספציפיים, ומן הצד השני איזושהי אמירה כללית, כאילו אין לממשלת ישראל את היכולת להתמודד עם איומים עתידיים. מה עומד מאחורי המשפט הזה, שכביכול בא לשקף דאגה לחיי החטופים,

אין "אבל". במסורת ההלכתית שלנו, הצלת נפשות ודאית גוברת על כל פיקוח נפש בספק. השרה סטרוק יודעת את זה. אבל הם בצורה ברורה לא מעמידים את חיי החטופים בעדיפות הגבוהה, מכיוון שהם יודעים שאין דרך להחזיר את אחינו ואחיותינו אלא באמצעות עסקה והם לא רוצים עסקה, ולכן כל הפלפול הזה שחיי החטופים חשובים, אבל גם חיים בעתיד חשובים.

ולכן אנחנו אומרים היום לחברי הקואליציה - - תודה רבה. - - תפסיקו לשקר. הצלת החטופים עוברת דרך עסקה. אם אינכם מאמינים בעסקה, אינכם מאמינים בהצלת חיי החטופים.

חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, איפה יש פה שר?

יש, הוא יושב שם. השר נמצא. הוא עושה צחוקים. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להקריא כאן משהו - - - - - - סליחה,

אפשר לשמוע את הדובר?

רגע, רגע, אבל תאפס לי. - - - לשמוע את הממשלה.

אני מבקש שתגן עליי מפני חברת הכנסת בן ארי. אני רוצה שתגן עליי מפני חברת הכנסת בן ארי.

אתה מאפס לי את זה רגע, את השעון? הוא מאפס אותו. אני מקריא פה משהו שמילואימניק כתב. אני יכול להעיד עליו שמדובר, בסדר, זה לא משנה: אתמול ראיתי שמתכננים עבורי עוד כמה שנים כאלה שבהן אני אמור להיתלש לפרקים מחיי האישיים לטובת חיי האומה. כלומר עוד כמה שנים שבהן אני לא פה ולא שם, לא ממש אזרח ולא ממש חייל, ובמשך כל הזמן הזה אני גם לא אוכל להתבסס מקצועית ולא אוכל לתכנן לעצמי עתיד לטווח הרחוק. בכל הכנות, אני לא יודע אם אני מסוגל לזה. עוד לא נגמרה השנה הנוראית הזאת, ועוד מעט יגיע הסבב השלישי, ואני כבר עם הלשון בחוץ. אני כבר אחרי תחושת המיצוי, גיליתי תחושות חדשות שלא הכרתי, תחושות שלא ידעתי שאפשר להכיר בכלל. מרגיש שהחיים שלי על השהיה, ואני משתרך מקצועית מאחורי רוב חבריי לתואר ולהתמחות, ומסתובב עם חשש תמידי שלמעסיק שלי מתישהו זה כבר לא יתאים. ומילא זה הייתי רק אני ב - - - הזה, אבל יש עוד כל כך הרבה רבים כמוני וכל כך הרבה רבים שהם במצבים מורכבים בהרבה ממני, ואיזה ייסורי מצפון קשים מתעוררים בי רק מהמחשבה שאני לא אעמוד בזה, שזה יחנוק מדי. אין לי מושג מה עושים עם זה, ואם יש בכלל משהו לעשות, אבל צריך לומר שזה קיים. צריך לדבר את זה, כי יש מחירים כבדים שרק מעטים מדי משלמים, ואי-אפשר פשוט להמשיך כרגיל. אני מקריא את הדבר הזה, כי לפני חצי שעה בערך עמד פה שר האוצר, ודיבר על אנשי המילואים שלנו. אנשי המילואים שלנו הם באמת אנשים נפלאים, אבל שר האוצר לא עשה אפילו יום אחד של מילואים בחיים שלו, והוא לא מבין, הוא לא מבין בכלל מה המשמעות של לעשות 250 ימי מילואים, הוא לא מבין מה זה שבמשך שנה כבר פעם רביעית,

מחזירים את אנשי המילואים האלה לשירות, ופעם אחר פעם נכנסים לסכן את החיים שלהם. הוא בכלל לא מבין את המשמעות של הדברים האלה. איך הוא מעז להתהדר בשמם של אותם מילואימניקים, ולספר כמה הם חזקים? אתמול ישבתי בוועדת חוקה, ובאמת עשינו משהו חשוב: טיפלנו בחוק שנותן עדיפות בשירות הציבורי לאנשי מילואים. זה נהדר, אבל מה, זה כלום, זה כלום. האנשים האלה, באה לפה ממשלה, סליחה, היא לא מגייסת את אחינו החרדים להיות חלק מהמצווה הזו של לשרת בצבא, ואז אותם אנשים, אותם אנשים, פעם אחר פעם נקראים לשרת בצבא, לעשות מילואים, פעם אחר פעם, ואפילו האנשים הנחושים ביותר והמסורים ביותר מרגישים שזה מתחיל להיות גדול עליהם. ושר האוצר חושב שעם חלוקת סוכריות וכרטיסים להופעות הוא יקנה את האנשים האלה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אין דבר כזה, שר האוצר חושב. זה לא, אתה נותן לו קרדיט, מתן.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב בראש, 101 חטופים עדיין בשבי מפלצות החמאס, במנהרות עזה, 399 יום, ואין מושיע מהממשלה הזו. אדוני היושב בראש, אני רוצה לדבר על הר הבית, ומי שיושב פה, ותעבירו את הפרוטוקול לראש הממשלה, כי אני מושך בדש בגדו של ראש הממשלה בגלל הר הבית, הלכתית אסור לעלות על הר הבית, ויש לי ניסיון שם, הייתי שם מתפקיד מ"פ עד תפקיד מפקד מחוז. אני מכיר את הסכנות האורבות. תפסיקו להתגרות בעולם המוסלמי.

שמסכן את עתיד מדינת ישראל, את עתיד ילדינו ונכדינו בארץ הזו, בניגוד להוראות בג"ץ ולהלכה הקיימת כאשר יהודי רוצה להתייחד עם אלוהיו, יופנה על ידי כוחות המשטרה אל הכותל המערבי. התמונות שראינו בחסותו של שר עבריין, של יהודים שמשתטחים ומתפללים בהר הבית, זוהי התגרות מיותרת. אני אומר לכם, כשהייתי מפקד מחוז, לא העזו, לא העזו לעשות את זה, כי הייתי עוצר אותם ומוציא אותם החוצה עם הרחקה של חודש ימים. זה מסוכן, זה מיותר, ואני אומר לכם: תודיעו לראש הממשלה שאם זה יימשך, האינתיפאדה השלישית מתדפקת על דלתנו בגלל שר שאומר: אני השר, אני קובע מדיניות. ואיפה ראש הממשלה, אתמול באיזה שפה רפה הוא אומר: הסטטוס קוו ימשיך להישמר. מה אתה אומר. אני פונה לקציני משטרת מחוז ירושלים: אם אתם לא תעשו מעשה, ולא תשמרו על החוק בהר הבית, ולא תשמרו על ההלכה הקיימת, אתם שותפים לעבירה הזו. זה מצב מסוכן מאוד. מעבר לאיסור ההלכתי, יש כאן מצב ביטחוני מסוכן, שר שגורר מדינה שלמה לאינתיפאדה שלישית. אני מכיר את שני הצדדים, כי הייתי גם מפקד יהודה ושומרון מהצד המשטרתי. אני מכיר את כל אותם יפי הנפש, שליחות, התיישבות, כל אותם משיחיים שגוררים אותנו אל הביצה הנוראית הזאת. סכנה ממשית ומוחשית אמיתית - - תודה רבה. - - לשלומה של מדינת ישראל, ממשלה משיחית, רעה. תפסיקו להתגרות בעולם המוסלמי.

משפט אחרון:

על ראשך האחריות הזו. תפסיק את זה. קציני מחוז ירושלים, הייתי שם. הייתם תחת פיקודי. אתם חייבים לפעול, אחרת אתם שותפים. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. אה, סליחה. בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למה שקרה בשבוע שעבר באצטדיון טרנר בבאר שבע במופע אימים שהיה שם נגד האוהדים של בני סכנין. המראות שראינו לא צריכים להיות במגרשי כדורגל בכלל, אין מקום לזה בספורט. אני רוצה להתייחס גם לשתיקה של שר הספורט מיקי זוהר, שלא התייחס לנושא הזה בכלל, ואנחנו רוצים לראות כדורגל במגרשים, לראות כדורגל במגרשים, ולא אלימות, זה מה שאנחנו רוצים. איך האוהדים של באר שבע הכניסו אלות לתוך האצטדיון? איפה המשטרה? למה לא התארגנו והכינו את עצמם למקרים האלו? ולכן, מכובדי היושב-ראש, אני קורא מכאן לראשי ההתאחדות לכדורגל לחשוב לגבי הדיון שהתקיים ביום רביעי, ולהחזיר את המשחק, ושההכרעה תהיה על כר הדשא, ולא במוסדות של ההתאחדות לכדורגל. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, גברתי.

מה זה מעניין מה שחברי הכנסת אומרים. אני רוצה לדבר על הביטחון במדינה. האם ידעתם, חברי האופוזיציה, כי כאן בכלל אין עם מי לדבר, שתחת ממשלת נתניהו ובן גביר הממוצע השבועי של נרצחים, השבועי, גבוה יותר מכל אירועי הטרור בממשלת בנט-לפיד?

ממשלת הימין מלא מלא מלא הפקירה ועדיין מפקירה את אזרחי ישראל למותם. צריך להגיד את זה: מגובה סטטיסטית. אפילו מעבר אלנבי, 30 שנה לא היה שם פיגוע. באיזו ממשלה יש פיגוע? בממשלת הקשקוש-מקושקש וכאלה. 30 שנה אף אחד לא העז לירות על עובדי המעבר. שלושה אנשים נרצחו.

הרבה מאד מהשרים אפילו לא שלחו תנחומים, אבל מה אפשר לצפות מממשלה בלי לב, בלי נשמה. באמת אין לי מילים. אבל אני רוצה להגיד מילה: מי שהכי סובל מחוסר הביטחון הם 101 החטופים. אני רוצה להגיד גם על אותם שישה נרצחים, שהמשפחות שלהם נחשפו לתנאים שלהם. חשוב שכולם פה ידעו, כולל שהח"כים של הקואליציה, שיושבים עכשיו במשרד שלהם, ידעו שהמשפחה גילתה שלא היה להם שירותים או מקלחת במנהרה. שהיה להם מעט מאוד אוכל. הם הורעבו וירדו במשקל. ראינו את האירוע המזעזע של עדן ירושלמי, אבל כולם ככה. במנהרה מצאו גנרטור, פנס קטן, לוח שחמט. החטופים הוחזקו במנהרה קטנה וצרה, הם התקשו לעמוד, ורק שניים יכלו לשכב בו-בזמן. לא היו פתחי אוויר במנהרה, והחטופים התקשו לנשום. נתניהו, אגב, שלח להם ניחומים ואמר: רוצים לרצוח את כולנו. שמעת את זה?

נתניהו, אתה הבן אדם הכי מאובטח במזרח התיכון. אתה מסתובב פה במסדרונות, ראיתי היום, עם צי של מאבטחים.

רוצים לרצוח את החטופים. אומרים את זה בכל מקום. אם אנחנו לא נתעורר זה מה שיקרה כאן. אני רוצה להגיד לך משהו,

כי אתה כבר יושב: למה אתם לא עושים משהו? מילא מהליכוד אין לי ציפיות, אבל אתם יודעים מה זה פדיון שבויים, אתה יודע מה זה. למה אתם לא עושים גם, במקום שתי המפלגות האלה של בן גביר ובצלאל, שבאמת אין לי ציפיות מהן בכלל, בכלל, אבל מכם יש לי ציפיות, אתם וש"ס, שזה חשוב לכם. אתם מדברים על קדושת החיים, על פדיון שבויים, למה אתם לא כותבים מכתב לראש הממשלה שיעשה הכול להביא אותם הביתה?

זה לא קשה לך לשמוע את הדברים האלה? איך אפשר ללכת לישון? באמת אני שואלת אותך, אולי תענה לי: למה אתם לא כותבים?

אנחנו אופוזיציה, נלחמים, אני עם החולצה, הולכים לכיכרות, מקבלים אותם תמיד - - - עושים - - - אבל אתם, אתה יודע, באמת יש לי ציפיות ממך. יש לי ציפיות ממך. אני באמת אומרת לך, לא בציניות.

אני חושבת שאתה איש טוב.

אני חושבת שיש לכם ח"כים טובים.

תילחמו בשבילם. תילחמו.

תודה רבה, חברת הכנסת. שתדע את זה. אני מאוד מקווה גם - - - הציפיות מאוד במקום,

כן, אבל מה זה עוזר לי שאני צודקת? אנחנו באמת אמורים להיות בראש הבקשות האלה. מירב,

אני לא רואה בלי משקפיים. זה השר? אני לא רואה, מה אני אעשה? את רוצה להרוג אותי, עליזה? אם צריך את תשומת הלב שלי, אני - - - חבל, אני כבר סיימתי. אתה יודע, אתה שר תורן. עליזה, תירגעי. היית חייבת להעיר את ההערה הזאת. אבל אתה מכיר אותי. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. השרה למה? עליזה? השרה לענייני השר. השרה לענייני הליכוד. שרת הליכוד. תודה רבה. סליחה, חברי הכנסת במליאה, רצינו לשמוע את חבר הכנסת. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גולדקנופ, חבר הכנסת גפני, היושב בראש חבר הכנסת רוט, לא תעזור לכם הכיפה שעל ראשכם, ולא יעזור לכם צום, קשה ככל שיהיה. לא יעזרו לכם התפילות, וגם תקיעת שופר לא תושיע אתכם. אין ולא תהיה מחילה למי שהפקיר שבויים - - לא, איזה תיאור מגעיל.

זה גועל נפש, רם. אז תצאי. תצאי. יש חופש דיבור במדינת ישראל. צאי. - - למי שבעצם אי-נקיטת עמדה ברורה והעמדת

חברת הכנסת גוטליב, הכול בסדר. הכול בסדר. הכול בסדר. - - גרם וגורם בימים אלה

- - - מה הבעיה בחובשי כיפות? לא מבינה את המושגים האלה. מה קורה לכם?

לא מבינה? צאי החוצה. אם לא תעשו מעשה, לא תהיה פה מדינה. אתם יודעים את זה טוב ממני.

בגלל האלימות שמשתוללת היום בחברה הערבית הוא לא יודע אם יחזור או לא יחזור הביתה. סיפרו לי על מקרה רצח שאירע רק בשבוע שעבר. צעיר יושב במסעדה, סכסוך במקום עם עוד מישהו, וזה נגמר ברצח של צעיר בן 23. על סכסוך מקומי בתוך מסעדה. זה אומר: אפס משילות. אפס משילות. עד איפה נגיע במדינה הזאת? עד איפה נגיע עם הממשלה הזאת? איש עסקים בעל מכולת צריך לקום ב-06:00, ללכת לעבודה, לעבוד כל החודש, לשלם ארנונה, לשלם מיסים ולעבוד, אבל גם לשלם דמי חסות, כי אחרת הוא לא ימשיך לחיות, כי הסיכוי שירצחו אותו הוא גבוה מאוד, והסיכוי שיהיה פענוח לרצח הוא אפסי. לכן הממשלה הזאת, אין דבר שנגעה בו, ואין דבר שנדבר עליו מ-7 באוקטובר ולפני 7 באוקטובר עם המהפכה המשפטית שהם ניסו להוביל, הרפורמה המשפטית, בכל דבר שנגעו, בביטחון נכשלו, בכלכלה נכשלו - - תודה רבה. - - בביטחון האישי לאזרח בתוך מדינת ישראל נכשלו. תודה רבה. עם כישלון כזה אין לכם זכות קיום. הממשלה הנוכחית, תתפטרו.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מולי ביציע הציבור יושבת נופר בוכשטב, אחותו של יגב בוכשטב, זכרו לברכה, שנרצח על ידי מחבלי חמאס בעזה אחרי שהוא נחטף בחיים מהבית שלו.

עומד בראש ישיבה שעוסקת בהארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל, האם זה הדבר הכי חשוב עכשיו? חבר הכנסת רוט?

האם זה הדבר הכי חשוב עכשיו? שעם ישראל ידון בהארכת הכהונה של הרבנים הראשיים לישראל? בזמן שאנחנו מנהלים פה את הדיון הזה, 101 חטופים בעזה מוחזקים בתת-תזונה, בלי מקלחות ושירותים, בלי יכולת לשבת או לעמוד, באפלה, גברים, נשים, ילדים, קשישים, הם עוברים התעללות,

עינויי תופת, הם מאבדים שם את השפיות. במקום שכנסת ישראל, קואליציה ואופוזיציה,

ידונו באיך אנחנו מחלצים אותם משם, אתה עומד בראש ישיבה שעוסקת בהארכת הכהונה של הרבנים הראשיים לישראל. האם זאת דמותה של החברה הישראלית? האם זאת החברה שאנחנו רוצים לכונן כאן בארץ ישראל? חברה שבמקום לדון באיך אנחנו מחלצים את החטופים שלנו שנחטפו מבתיהם, ממיטותיהם על ידי מחבלים ארורים, דנה באיך עושים שטיקים שיביאו להארכת כהונה של רבנים ראשיים לישראל? חבר הכנסת רוט, איזו מדינה משלימה עם מצב כזה? הם מתים שם, והאדישות שלכם, אני לא שומע אתכם מדברים על זה בכלל. אתם לא מדברים על זה, אתם לא דנים בזה, אתם לא מקדמים את זה. יושבים בקהל, ביציע הציבור - - - אתם מזיקים לחטופים בעזה, צר לי לומר לכם בכאב. האדישות שלך, חברת הכנסת גוטליב, הורגת את החטופים.

אתם מממשים את אסטרטגיית חמאס, מממשים את האסטרטגיה של סנוואר. סנוואר לא יעשה עסקה, זה אין לתאר. חברת הכנסת גוטליב, האדישות שלך ושל חבר הכנסת ביסמוט ושל חבר הכנסת רוט, האדישות שלכם הורגת אותם, הם מתים שם, במקום להעלות כל מיני שטיקים של פילדלפי ורפיח, ומי יודע מה יהיה השטיק הבא. במשכן הזה, בבית הזה, יש שתי מפלגות בקואליציה שלכם שמתנגדות לעסקה להשבת החטופים, שמדברות על איזה מחיר נכון לשלם בשביל להחזיר את האחים והאחיות שלנו הביתה. שישה חטופים נרצחו בשבוע שעבר, היינו יכולים להחזיר אותם. האחריות להחזיר אותם היא של ראש הממשלה, ודאי כשמדובר בראש ממשלה שבמשמרת שלו הם נחטפו מהמיטות, הם נגררו חיים למנהרות בעזה. זאת האחריות שלו להשיב אותם. האם הוא עושה את כל מה שהוא יכול בשביל להחזיר את האחים והאחיות שלנו? התשובה היא לא. ולכן, חברת הכנסת גוטליב - - תודה רבה. - - האדישות שלכם הורגת אותם. הציפייה שלי - - - זה לא ביטוי מקובל.

מה לא ביטוי מקובל? להגיד שהורג.

האדישות שלכם הורגת את החטופים. לא, לא. ההישרדות הפוליטית של נתניהו, התיעדוף שלו את ממשלתו, הורגים את החטופים. אנשים נקברו כי אתם אדישים.

סליחה, סליחה,

- - גברתי, אין צורך, אין צורך.

חבר הכנסת רוט. הכול לא בסדר. הכול ממש לא בסדר. יש לכם דם על הידיים.

במקום להעיר לחבר אופוזיציה שזועק את הזעקה - - זה בסדר. - - שווה שתאמר את זה לראש הממשלה נתניהו. אמרתי שזה לא ביטוי נכון. לא תהיה עסקת חטופים בגללך - - - בגללי לא

עסקת חטופים? בגללי לא תהיה עסקת חטופים? תודה רבה.

בגללך - - - טלי גוטליב, דם על הידיים שלך. בגללך, בגללך. כל ההאשמות ההדדיות

אתם מסכלים עסקה. סליחה, חבר הכנסת הרצנו. אתם מסכלים עסקה. תסתכלי למשפחות של החטופים בעיניים. חבר הכנסת הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. עכשיו אני רוצה לשמוע את חבר הכנסת. תודה רבה. רשות דיבור, בבקשה.

צר האוצר סמוטריץ', שמשית את מחיר החרבתה של עזה על השכבות המוחלשות, ובמקום לדאוג לחטופים הכלואים שם ליבו לרווחים הכלואים של הטייקונים, אריה דרעי, שאומר שאין לממשלה סייעתא דשמיא, אך ממשיך לתת לכהניסטים שבקבינט חותמת כשרות של בד"ץ יוסף. "אין רב בעולם שיתיר עלייה להר בית", אמר הרב עובדיה יוסף על עלייה להר הבית. "אסור לנו להיכנס להר הבית, זה כרת. מה זה כרת? כמו שאוכל ביום הכיפורים, חייב כרת, כמה שזה דבר חמור. יש בזה כרת" כך אמר הרב. איפה אתם, חבריי חברי ש"ס? אתם יושבים בממשלת הכרת שמחללת את ערך פדיון השבויים. קומו ועשו מעשה. אבל הציבור משתחרר מהחול הטובעני של כנופיית נתניהו. מאות אלפים יוצאים לרחובות ודורשים עסקה שתוביל לסיום המלחמה ולשחרור החטופים. "כל עוד נתניהו בשלטון, נמשיך לקבל גופות חטופים בשקיות", אמרה עינב צנגאוקר, הלוחמת המדהימה. ואני מוסיף: כל עוד נתניהו - - תודה רבה. - - ודומיו בשלטון, משפט אחרון, הדם ימשיך לזרום ברחובות, דמם של החטופים, דמם של הפלסטינים, דמם של החיילים, שעבורו ועבור חבר מרעיו אינם אלא בשר תותחים שראוי להעלות קורבן על מזבח שלטונם. ממשלת המוות,

תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מעל 9,000 פצועים במדינת ישראל מהיום הראשון של המלחמה, כ-40% מהם קטועי גפיים, ללא יד, ללא רגל, עשר מדליות אולימפיות, עשר מדליות אולימפיות לנבחרת הפאראלימפית של מדינת ישראל. אותו בחור שזוכה במדליה הוא בעצם דוגמה לאותו פצוע שנמצא היום בבית לוינשטיין, בבית חולים כזה או אחר בשיקום, ורואה את אותו עמי דדאון, שזוכה בארבע מדליות, בחור עם שיתוק מוחי, ככה הוא נולד. כל חייו מתאמן, נאבק בשביל המשחקים האולימפיים. אותו עמי דדאון, שזוכה במדליית זהב והדגל עולה למעלה, והתקווה נשמעת, הוא תקווה לאותם אלפי פצועים שיושבים בבית וחושבים שאין להם עתיד לחיים, שהם לא יוכלו לעשות שום דבר וישבו כל חייהם על הכיסא. אז לאותם אלפי פצועים: הדוגמה של הספורטאים הפאראלימפיים שלנו בעצם יכולה להיות עתיד יותר ורוד עבורכם לצאת ולהתאמן ולהיות חלק מהספורט הישראלי, וזה לא משנה באיזה ענף, לצאת מהחושך אל קצת אור שיכול להיות באמצעות הספורט. הספורט לאותם פצועים יכול להיות מרפא שאף פסיכולוג לא יכול להגיע אליו. חברי הכנסת, אנחנו זכינו לשחק מול נבחרת ישראל קטועי הגפיים, וראינו את אותם גיבורים שנפצעו מאז 7 באוקטובר, יבגני - - - יש את כל הרשימה של השחקנים שהפסידו - - - - - - יבגני וירון, וראינו מה הספורט הזה עבורם, כמה אושר זה גורם להם, איך זה מחזיר אותם לחיים כמה שיותר נורמטיביים. אז מפה אני רוצה להגיד שמדינת ישראל גאה בספורטאים הפאראלימפיים שלנו, גם באלה שזכו במדליות וגם באלה שלא זכו במדליות - - בהחלט. - - גאה בזה שהם אור לאותם פצועי צה"ל. בהזדמנות זאת, נמצא פה שר הספורט מיקי זוהר, אני רוצה להגיד לך משהו,

תוריד את הטלפון כבר,

דברים חשובים. כיושב-ראש איגוד השחייה, כמי שאימן והיה בספורט הישראלי הרבה מאוד שנים, אני רוצה לברך אותך על עבודה באמת חשובה לספורט הישראלי בחודשים האחרונים.

אני יודע כמה נאבקת שלא יהיה שקל חסר למשלחות האולימפיות. בפאראלימפי זה עולם אחר, צריכים עוד להעביר להם כסף. אני יודע כמה נאבקת, ובשם הספורטאים אני רוצה להגיד לך תודה. יותר מזה, מחר מעניקים 17 מיליון שקל מענקים לספורטאים ולמאמנים, וזו גדולה של מדינת ישראל, גם על זה שהעלית את הסכומים שהם מקבלים וגם על זה שכל הספורטאים רואים את זה ואומרים: לשם אני רוצה להגיע, כי הם עושים כבוד למדינת ישראל.

אז יישר כוח למשרד ויישר כוח לספורט הישראלי. כל הכנסת איתכם.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. זה לא אמרתי, הוא לא שמע - - - - - - יבגני, אל תבייש את אלה שהפסידו.

לא שמעת את - - - בלי פירוט. בלי פירוט למי שהפסיד.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לומר שאנחנו מגיעים בבוקר בימי שני וגם היום, אבל היום במיוחד, בקומה השנייה אנחנו רואים את משפחות החטופים והחטופות, והיום לא יכולתי להתעלם מהעובדה שמשפחות של נרצחים ונרצחות, על אף הכאב, השכול הפרטי, גם הלאומי שלנו, בוודאי, אבל הפרטי שלהם, ממשיכות להגיע לכאן כדי להיאבק את המאבק של כלל החטופים והחטופות, אחינו ואחיותינו, ישראלים וישראליות, שנחטפו מהבתים, מהמיטות, ממסיבת הנובה. מי שראה את התחקיר של עמרי מניב השבוע על מה שהיה במסיבת הנובה, לא יכול היה להישאר אדיש ולא להזיל דמעות, והלב נשבר. אני חוזרת למשפחות: המשפחות האלה מראות תעצומות נפש, ולמרות שקשה להן להגיע לכאן, הכנסת היא לא תמיד מקום סימפטי, מגיעות, נאבקות את המאבק, למרות שהבן או הבת שלהן לא ישובו לעולם. אנחנו עוברים תקופה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו לומדים מהם שיעור גדול, שיעור ענק על סולידריות, על ערבות הדדית, על "כל ישראל ערבים זה לזה", על הנחישות בהצלת חיים, על אי-הוויתור שלהם. הם יכלו לבחור להיות בכיכר החטופים בלבד, הם יכלו להיות באולפנים השונים, בטלוויזיה, ברדיו, והם בוחרים להגיע לכאן. להבדיל מהם אנחנו כנבחרי ציבור, יש לנו את החובה הפורמלית לדאוג להחזיר את האחים והאחיות הביתה, ואנחנו לא עושים מספיק להחזיר אותם הביתה, בעיקר - - - לא פורמלית - - - מהותית גם, אני מוכנה גם לקבל, מהותית - - - - - - - מוסרית, אני מדברת על החובה בסמכות גם, החובה של הממשלה, החובה של הממשלה לא להקל ראש. נדמה שיש פה הקלת ראש בחיי אדם אל מול כל אינטרס אחר. קודם כול חיי אדם, קודם כל חיים של מי שהאמינו במדינה הזאת, האמינו בצבא, האמינו במקבלי ההחלטות, ובסוף הרע מכול קרה להם. אדוני היושב-ראש,

אני מרגישה בדיוק מה שהמשפחות אומרות: חלון ההזדמנויות הולך ונסגר. בכל מה שקשור לשבויים ונעדרים, כולנו מבינים שזה הרבה פעמים חלון הזדמנויות. בראי היסטורי אנחנו עוד עלולים לבכות על זה בכי מר, ואני מקווה לראות אותם בבית.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, 11 חודשים לאסון הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל, טבח 7 באוקטובר, ועדיין הממשלה לא מינתה ועדת חקירה ממלכתית. 101 חטופים נמקים 11 חודשים במנהרות החמאס, צריך לתחקר את אירוע הפקרתם, וצריך לתחקר לא פחות את כל האירועים ביחס ל-11 החודשים האחרונים לגבי השבתם ואי-השבתם. מה עוד צריך לקרות כדי שממשלה תחליט לתחקר את הכישלון הגדול ביותר שאירע לנו בהיסטוריה? כדי שתהיה לנו תקומה, ממשלת ישראל חייבת למנות ועדת חקירה ממלכתית שתפעל ללא משוא פנים, באופן נטול פניות, ותתחקר באופן ענייני את הכשלים בדרג הצבאי ובדרג המדיני. השבוע היועצת המשפטית לממשלה התריעה והזהירה שניעור צורך דחוף בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, כי חלון הזמן הבין-לאומי הולך ונסגר עלינו. זה חיוני למניעת צווי מעצר בין-לאומיים נגד לוחמינו, מפקדינו, מפקדי צה"ל. מצופה מדמוקרטיה מערבית מתפקדת שיש לה צבא מוסרי, לעשות בדק בית. הימנעות של הממשלה ממינוי ועדת חקירה ממלכתית מעכבת את תהליך הלמידה ואת תהליך הפקת הלקחים, למען נלמד ביחס לזירות נוספות, ומסכנת את חיילי צה"ל. ממשלת ישראל, לאן תוליכו אותנו? מחיר הבריחה מהאחריות והדחיינות מסכן את כולנו, ומסכן בראש ובראשונה את חיילי צה"ל. לגולדה מאיר לקח פחות מחודשיים למנות את ועדת אגרנט. מינו את ועדת אגרנט ב-21 בנובמבר 1973. את ועדת שמגר, ועדת חקירה ממלכתית לרצח ראש הממשלה, מינו ב-8 בנובמבר 1995. ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי אסון הר מירון הוקמה ב-27 ביוני 2021, חודשיים לאחר האירוע. מינוי ועדת חקירה ממלכתית ונטילת אחריות של הדרג המדיני יהפכו את האסון הזה להזדמנות לשינוי. אולי ראוי להזכיר לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיה ראש האופוזיציה במלחמת לבנון השנייה, את דבריו לאולמרט. והוא אמר ככה: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש ממשלה גם הוא חייב ללכת. בסרבו לפנות את מקומו, ראש ממשלה בורח מאחריות. אנחנו נוהגים לומר שהכישלון הוא יתום, מוסיף ואומר ראש האופוזיציה דאז בנימין נתניהו. אצל אולמרט, לשיטת נתניהו, הרבה אבות לכישלון חוץ מאבא אחד, אהוד אולמרט. זה לשאת באחריות.

הכישלון ב-7 באוקטובר כבר 11 חודשים יתום.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, תחילה אני רוצה לנצל את ההזדמנות שהשר מיקי זוהר נמצא כאן. קודם כול, דברים טובים, לברך על החתונה, ושכולנו נזכה לימים טובים. שר התרבות והספורט מכלוף מיקי זוהר: אמן. אני רוצה להעלות בפניך שוב את הסוגיה, את האירוע שקרה במגרש כדורגל בבאר שבע. כבת המקום, עראבה וסח'נין הם כמעט יישוב אחד. אני רוצה לפנות אליך, שמוחרתיים, אני יודעת שאין התערבות פוליטית בסיפורים האלה, לפחות ככה אמור להיות. אבל דרכך, ומעל במה זו, אני רוצה לפנות גם להנהלה של התאחדות הכדורגל, לעשות את הדבר הצודק והנכון. בקדנציה הקודמת הייתי חברה בוועדת החינוך, התרבות והספורט. הרבה חוקים נחקקו שם בנושא של אלימות במגרשים, וזה טוב. אבל אני מתפלאת, כי זה כאילו שהחוקים האלה נחקקים והם יישארו על הדפים, או שהם מכוונים רק כלפי שכבה מסוימת ואזרחים מסוימים. זה לא חל על כולם. אני מתפלאת איך אוהדים יכולים להיכנס דרך שער מבוקר, כשיש שם משטרה, כשיש שם שומרים, ולהיכנס עם מקלות ועם עוד הרבה דברים. אני יכולה להבין גם את בני סכנין, את השחקנים, איך הם רעדו אחר כך ולא רצו לצאת למשחק, כי הם פחדו על אמת. אני יכולה להבין שבעידן של כיתות כוננות ושל חלוקת נשקים, שבו יש מי שמכניס מקל שכולם יכולים לראות אותו, באורך של שני מטר, אפשר להכניס גם אקדח בתוך הכיס. כולי תקווה שהמקרה הזה לא יחזור על עצמו לא רק עם בני סכנין, עם כל קבוצת ספורט. ספורט במקור נועד לבריאות גופנית, אבל גם לבריאות נפשית. ספורט במדינה הזאת אמור לקרב. זה המקום היחידי שיכול לשתף את כולנו ושבו אפשר להתנתק מכל הדברים האחרים, מכל הפוליטיקה המכוערת, מכל הסיטואציה הקשה. אז אני מבקשת, ופונה בכל לשון של בקשה, שמוחרתיים באמת יהיה צדק על מה שקרה ושזה לא יקרה שוב. תודה.

חברת הכנסת מירב כהן,

חודש אלול הנוכחי הוא חודש נטול רחמים עלינו ורווי סליחות שצריך לבקש. על חוסר הרחמים אחראים מי שמונעים מאיתנו את החטופות ואת החטופים שעדיין חיים, ועל הסליחות אחראים, משום מה, דווקא הציבור הישראלי. לא הממשלה מבקשת סליחה, ולא הקבינט שמוכן להקריב את חיי החטופים כדי להמשיך במלחמה. ערב אחרי ערב יוצאים המוני ישראלים אל הרחובות ומבקשים סליחה. סליחה מכרמל, סליחה מאלמוג, סליחה מעדן, סליחה מאורי, סליחה מהירש, סליחה מאלכס. סליחה מכל אחד ואחת שאיבדו את חייהם בשבי החמאס. סליחה מכל אחת ואחד שעוד לא הצלחנו להחזיר הביתה לשיקום או לקבורה. ואחרי חודש אלול חסר הרחמים ורווי הסליחות, יבואו הימים הנוראים, כאילו מאז 7 באוקטובר לא כל הימים שלנו הם ימים נוראים. ושוב נקרא את הפיוט "ונתנה תוקף" "ובשופר גדול ייתקע / וקול דממה דקה יישמע", ונמנה ונספור נפש כל חי שהופקרה ברצועה, כבקרת רועה עדרו: שנחטף, נאנס, הוכה, חולל, הושפל, הוסרט ונרצח. נספור בידיעה ברורה שמשבוע לשבוע יש פחות ופחות נפשות לספור. עדר שהופקר ומתמעט בבור תחתית אפל. מי במים ומי באש, מי ברעב ומי בצמא, מי בחרב ומי בירייה, מי בפציעה ומי בהיעדרה של תרופה, מי ביחד ומי לבד, מי עוד באותה שבת ארורה, ומי בחלוף חודשים של אין עסקה, מי על ידם ומי בגללו, מי עם תקווה בניסיון להדוף, ומי התייאשו וכבר ביקשו את הסוף, ולא שביתה, ולא הפגנה, ולא צעקה הצליחו להעביר את רוע הגזרה. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. איפה השר?

אוי, מיקי, לא ראיתי אותך. שלום לך. חבריי חברי הכנסת, כל הזמן מדברים על כך שיש מלחמה בעזה כבר 11 חודשים. אנחנו משקרים לעצמנו, אנחנו משקרים לציבור, זו הסחת דעת. אין מלחמה בעזה. יש מבצע צבאי, יש כוחות בעזה בכמות מאוד מסוימת, אבל מלחמה אין. מה שיש בעזה זאת הפסקה הומניטרית לצורך חיסונים נגד פוליו. כבר יותר משבוע זה קורה והיד עוד נטויה. רק מנתונים שפורסמו, כרגע חוסנו 400,000 ילדים והצפי זה 640,000. זאת אומרת, זה לפחות עוד שלושה ימים, כשאנחנו כבר יותר משבוע בתוך האירוע. מה שעוד לא מספרים, שלחיסוני פוליו יש מנה שנייה.

ברגע שיסיימו את הסיבוב ראשון יהיה סיבוב שני. מי עושה את החיסונים? אני, אגב, לא נגד חיסונים, זה דבר מבורך. למרות שבעזה היה חשש למקרה אחד של פוליו שלא הוכח, זה כל הסיפור. לכן אני אומרת שיש לי הרגשה, ואני חיה בתחושה שמכרו לי פה סיפור, עטפו אותו יפה. מי שמתעסק בחיסונים האלה זאת אונר"א בכבודה ובעצמה. אנחנו כבר כולנו יודעים מה זה הארגון הזה. מי שאישר כמובן את כל ההפסקה ההומניטרית הזאת הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלא יספרו אחר כך שהוא לא ידע, לא שמע וששיקרו לו. לא, הוא אישר את זה. ברור שבמסווה של הפסקה הומניטרית וחיסוני פוליו. החמאס יודע להשתמש בזה מצוין, טוב-טוב. הם יודעים לנייד כוחות גם בצפון הרצועה. הם יודעים לנווט את הסיוע ההומניטרי, מזון. הם שולטים באוכלוסייה. יש היום בצפון רצועת עזה, שכביכול בשליטתנו, בין 3,000 ל-5,000 לוחמי חמאס. אין מלחמה בעזה. משתמשים במילה מלחמה, שזאת מילה מאוד מאוד קשה עם משמעות מאוד כבדה לדברים אחרים לגמרי. תוך כדי מכניסים לעזה סיוע הומניטרי, שלדעתי זה ביזיון. ממתי סיגריות וטבק זה סיוע הומניטרי?

תודה רבה. אז כל פעם שאתם תצפו גבוה-גבוה כשאנחנו במלחמה, שורה תחתונה: זה נגמר מזמן, ועושים שימוש במילה הזאת ובמצב הזה לצרכים אישיים ופוליטיים. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, 3 מיליון ימי לימודים זאת מספר הימים הבלתי-נתפס שהפסידו ילדי ישראל מהשביתה בעל-יסודיים השנה. זה לפי שישה ימים, הלכתי פה על ההנחה המקלה, כפול 0.5 מיליון. יש יגידו שזה שבעה ימים, אז זה 3.5 מיליון, 3 מיליון ימי לימודים. אי-פתיחת מערכת החינוך בזמנה היא סימפטום למערכת שלא מתפקדת, היא סימפטום לממשלה שלא יודעת לעבוד, או לחבורת אנשים, שאיך היו קוראים להם פעם?

לא יוצלחים. כן, לא יוצלחים. צריך לציין: אני מברך על הפסקת השביתה, ואומר לארגון המורים כל הכבוד על הנחת הצעת פשרה, שכוללת קבלה חלקית של נושא החוזים האישיים. אני חושב שזה נכון, כי אני חושב שהצורך בחוזים אישיים במערכת החינוך הוא נכון, בדרך הנכונה. אנחנו צריכים מורים טובים במערכת. אנחנו צריכים למלא את החסר. כמובן שזה מהלך שצריך להיות מלווה במשא ומתן בהסכמה. אבל הנץ וגנץ, או בשמותיהם האחרים, קיש וסמוטריץ', הצליחו לחרב גם את זה. בואו נתחיל עם הראשון. סמוטריץ' באמת, אני חושב שזאת תופעה, לא הייתה כזאת בכנסת ישראל. עוד לא נראה בן אדם בכנסת הזאת, אולי במדינה כולה, שעף על עצמו כל כך הרבה בלי קשר לתוצאות שלו. מורידים את הדירוג, הוא עף על עצמו. הגירעון שובר שיאים, 8.3% באוגוסט, הוא עף על עצמו. מורידים את תחזית הצמיחה ל-1.1% - הוא עדיין עף על עצמו. עוד מעט, לצערנו, מוד'יס אולי יורידו עוד פעם את הדירוג וסמוטריץ' עף על עצמו. הוא צריך עוד ועוד כסף לפרוץ את מסגרת התקציב שוב? עף על עצמו. וכשיש שביתה שתלויה בכסף ואנחנו יודעים שצריך 600 מיליון שקלים לפחות לטובת ההסכם עם ארגון המורים, אז הוא מעביר את זה למישהו אחר ואז שוב הוא עף על עצמו. פשוט לא ייאמן. קיש, לעומת זאת, אוי, קיש, חברים, זאת תופעה. הטייס מהליכודניקים החדשים, הבשורה שהכזיבה. עוד מעט שנתיים במשרד החינוך ואני ממש לא בטוח שקיש יודע איפה כל דבר נמצא במשרד שלו.

אחרי שנה כל כך רעה למדינה ולמערכת החינוך לא יכולת לתת ודאות לתלמידים? מה ביקשו ממך? לסגור הסכם כשכבר סיכמתם את המסגרת בשנה שעברה. להתפשר קצת בחוזים, להבטיח את הכסף שכבר היה בקופה, להפסיק להתעסק בשטויות. יש כל כך הרבה חינוך שחסר בישראל. אז ארגון המורים עבר ממצב של שביתה למצב של עיצומים. בצדק אומרת מועצת התלמידים הארצית שזה לא מספק, כי מה זה בית ספר בלי טיולים, בלי סיורים, בלי ציונים, בלי כל הנשמה היתרה?

קיש וסמוטריץ', מה נאמר? פשוט גדול עליכם. תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת טלי גוטליב,

אצל מבקר המדינה? מי שיש לו ידיים נקיות ואין לו מה להסתיר לא אומר לקצינים שלו אל תדברו עם מבקר המדינה. הזיה, אבל זה מה שאומר הרמטכ"ל. רגע, לא סיימתי.

אדון רמטכ"ל, להשעות את האלוף טולדנו שמעביר מסמך רב חשיבות לראש הממשלה? אם המסמך הזה הוא כזה חשוב, שטולדנו העביר לראש הממשלה ולא העביר את זה לידיעתך, כנראה שטולדנו חשב שיש סיבה, או אולי אתה תגיד לטולדנו לא להעביר את זה לראש הממשלה, בדיוק כמו שבליל 7 באוקטובר לא הערתם את ראש הממשלה כשהיה לכם חשד שהולכים לפרוץ רק שני קיבוצים. הינה, קיבלנו הצצה איך נראית הפיכה צבאית. אני אתאר לכם איך נראית הפיכה צבאית. ה"בילד" מפרסם את מה שאנחנו כבר יודעים, שסנוואר, ה"בילד" מפרסם מסמך שמוציאים מהמחשב של סנוואר, רב המרצחים האכזרי. מאותו מסמך עולה שסנוואר לא רוצה עסקת חטופים. מאותו מסמך גם עולה שלא רק שסנוואר לא רוצה עסקת חטופים, הוא מתכוון לנקוט בשיטות של מרמה כלפי הקהילייה הבין-לאומית ומתכוון לעשות הכול כדי לשקר ולצייר כאילו ממשלת ישראל איננה רוצה בעסקת חטופים. חשבתי שסוף-סוף, בעקבות המסמך הזה, תופסקנה מייד ההפגנות ההזויות ברחובות ישראל והצעקות כנגד הממשלה, כאילו הממשלה לא רוצה עסקה. זאת פשוט הזיה. חשבתי שהמפגינים יבינו שהם מממשים את אסטרטגיית חמאס לא פחות, כי זה מה שקורה פה, מימוש אסטרטגיית יחיא סנוואר, שלא רוצה עסקת חטופים. לכן אמרתי פה היום לאופוזיציה: זה חוסר אחריות משווע לומר שנתניהו או הממשלה לא עושים כל מה שאפשר עבור עסקת חטופים. כל זמן שסנוואר רואה את הצעקות הללו, זה בדיוק מה שהוא רוצה. אתם פשוט משחקים לידיים שלו. מה עשה הרמטכ"ל, תקשיבו טוב, אחרי המסמך של "בילד" הגרמני? מה עשה הרמטכ"ל? מוציא אתמול הודעה, תחזיקו חזק טוב, תראו איך נראית הפיכה צבאית. זה פשוט מדהים אותי.

כותרת לעיתון, שהם בודקים, הצבא בודק, את מהימנות המסמך של "בילד". איך אתם מצליחים לבדוק כל כך מהר את מהימנות המסמך של "בילד"? זה לא נראה לכם קצת מוזר? איך זה נראה לכם שזה לא סנוואר, אלא הדרג המשני שלו? ממתי לסנוואר יש דרג משני, אדוני הרמטכ"ל? עליי זה לא עובד. אנחנו יודעים שבחמאס סנוואר הוא המוציא והמביא. על איזה דרג משני אתם מדברים? ואת כל זה הרמטכ"ל עושה, כי אוי ואבוי, המסמך הזה מחזק את מה שאומר ראש ממשלה בישראל, שאין ואי-אפשר לעשות עסקת חטופים באופן שבו סנוואר מתנהל. זה גם מחזק את מה שאמר נתניהו, שמעולם סנוואר, מאז העסקה הראשונה, לא הביע שום עמדה של הסכמה לעסקה.

זה מדהים אותי. ומה שעושים פה, הם פשוט פוגעים בראש ממשלה ובעצם בממשלת ישראל תוך כדי ניהול מלחמה.

ולכן אני אומרת לראש הממשלה: יש כבר נקודת זמן שאתה לא יכול להשאיר את הרמטכ"ל בתפקיד שלו, שאתה לא יכול להשאיר את ראש השב"כ בתפקיד שלו - - תודה רבה. - - ולא את שר הביטחון בתפקיד שלו, כי עם הצוות החותר תחתיך הזה, שלא לומר הצוות התבוסתני הזה, אנחנו לא יכולים להוביל את עצמנו לניצחון. תודה רבה, חברת הכנסת.

אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, פמיניזם במהותו הוא שם כולל לאידיאולוגיה שמבקשת לקדם שוויון מגדרי ולהבטיח שכל אישה ללא קשר לרקע שממנו היא באה, לדתה או לעמדותיה הפוליטיות, תוכל לממש את מלוא הפוטנציאל שלה. ליברליזם,

מדגיש את חירות הפרט ואת שוויון הזכויות לכל אדם, ומבקש להבטיח שכל קול יישמע, וכל דעה תכובד. שני העקרונות הללו הם חלק מהיסודות שעליהם נבנית חברה דמוקרטית וחברה בריאה.

אנו עדים לתופעה מצערת שבה יושבת-ראש שדולת הנשים, כמה אירוני, פרופ' דפנה הקר, בוחרת להפלות נשים על בסיס השתייכותן הפוליטית, להנמיך אותן, להשפיל אותן, להגחיך אותן. הצהרתה כי היא לא תקדם נשים ימניות מהקואליציה משום שהן "פוליטיקאיות נוראיות" ו"לא כל אישה צריך לקדם" היא ההפך הגמור מפמיניזם, אסון למאבק הפמיניסטי, ומבזה את השדולה שבראשה היא עומדת. אז גברת הקר, לא שאנחנו, הפוליטיקאיות מימין, צריכות את העזרה שלך או את האישור שלך על מי שאנחנו או כמה אנחנו שוות,

אבל עשי חסד עם כל הנשים כולן, ותתפטרי מהתפקיד שלך, שאליו נכנסת לפני כחודש, אחרת את גוזרת גזר דין מוות על השדולה. לא כי מי מאיתנו תוביל קמפיין על כך, אלא כי הפמיניזם האמיתי רחוק ממך שנות דור, והנשים עצמן תצבענה ברגליים. הפמיניזם והליברליזם אינם עוסקים בהגבלת זכויות, אלא בהרחבתן, פרופ' הקר היקרה. הם נועדו להבטיח שכל אישה, בין אם היא מהימין ובין אם היא מהשמאל, תוכל להשמיע את קולה ולתרום לחברה. אני אסיים בציטוט שקיבלתי הבוקר - - - - - - לא, אבל זה לא מה שהיא אמרה. היא אמרה - - - זה לא מה שהיא אמרה. למה את מחזקת אותה? למה את מחזקת את מי שאומרת שלא תקדם נשים מהקואליציה? זו הזיה. זו הזיה. - - - שרון, שרון, רק אני מבקשת, זה - - - כן, כן, את לא חייבת להגיב.

סליחה, סליחה, סליחה. תנו לה, תנו לה, בבקשה. חברות הכנסת המכובדות, תנו לה לסיים את דבריה. אני פונה אליהן - - - היחידה שהגנה עלייך מול שר

סליחה, חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב.

כי אנחנו מסכימות, תמימות דעים, גם שרון, גם טלי.

- - - אני אסיים. תרשו לי, תרשו לי, תרשו לי. חברות הכנסת, שנייה.

את השעון. עצרתי את השעון,

סליחה, והיו"ר צריך לגונן עליי מפניכן?

- - - חשוב - - - להפך,

ההצהרה שיצאה על ידי יו"ר שדולת הנשים נוגדת את עקרונות השדולה, שלושה סימני

הייתי ליד ערש ההקמה, והעיקרון היה שכל הנשים ללא הבדל השקפה חוברות יחדיו למען קידום

תראו למה מרגילים אותנו ולמה התרגלנו רק בתחילת החודש. רק מתחילת החודש הזה, מתחילת ספטמבר: ב-1 בספטמבר פיגוע ירי במחסום תרקומיא,מחבלים פלסטינים ירו למוות בשלושה שוטרים ממחוז יהודה ושומרון. סליחה, אני מבקש שקט. באותו היום מכונית תופת מסוכלת במחסום חיזמה, ב-6 בספטמבר עוד מכונית תופת סוכלה בכניסה ליישוב עטרת שבבנימין, באותו היום שני רועי צאן יהודים הותקפו בהר חברון על ידי פורעים ערבים, אחד נפצע באורח קל, ב-8 בספטמבר פיגוע במעבר אלנבי, שלושה בני אדם נרצחו בפיגוע ירי, מחבל ירדני חוסל, באותו היום ניסיון פיגוע דריסה סמוך לחברון. בכל הזמן הזה שמתרחשים הפיגועים האלה, כ-250 התרעות על הצפון בלבד, התרעות של ירי טילים וכטב"מים.

אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, אדוני השר: מה עשתה הממשלה כדי למנוע את כל הדבר הזה? כל המדיניות שלכם היא: תתרגלו. תתרגלו לפיגועים, תתרגלו לכטב"מים, תתרגלו לטילים. תושבי הצפון התרגלו לגור במלונות, כי לחזור הביתה הם כבר לא יחזרו. אז כשסדר-היום שלכם פה, כל-כולו עוסק רק בבחירות לרבנות הראשית, בדחיית המועדים, בחוק רבנים כזה או אחר, בתקציבים כאלה או אחרים, תעסקו במה שמעניין את אזרחי ישראל. תעסקו בביטחון שלהם. תחזירו את הביטחון שלהם. מדינת ישראל הפכה להיות מדינה שבה אי-אפשר להסתובב ברחובות בלי לחשוש מפיגוע. יהודה ושומרון בדרך להיות מה שקרה לנו בעוטף עזה. אנחנו רואים את מדיניות הממשלה, עולם כמנהגו נוהג. ממשיכים לנהוג כאילו אנחנו בסדר דברים רגיל. הציבור התרגל, אתם התרגלתם. אנחנו לא מוכנים להתרגל. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לאחל מזל טוב לממשלת ישראל: הצלחתם. הצלחתם להפחיד, לזעזע ולהוביל לייאוש את העם שלנו כנראה יותר ממה שהמלחמה הצליחה. העם שלנו הרי לא פוחד מטילים, הוא לא מפחד מחיזבאללה, לא מחמאס וגם לא מאיראן. אויבים תמיד היו לנו, ולצערי הרב, גם תמיד יהיו לנו. תמיד ידענו להילחם, ולהילחם בגבורה, וגם לנצח. אבל איש מאזרחי מדינת ישראל שיצאו להילחם, איש ממשפחות המילואימניקים, הלוחמים, החטופים, משפחות הנרצחים, אף אחד מהם לא תיאר לעצמו בחלומותיו הגרועים ביותר שתוך כדי לחימה, תוך כדי ספירת נופלים, תבוא ממשלת ישראל, שבמשמרת שלה, שבגלל אוזלת היד שלה, אנחנו חיים בכאוס שבו אנחנו נמצאים איש לא העלה על דעתו שממשלת הטבח תעז להעלות שוב תוך כדי אסון את חוקי ההפיכה השלטונית.

לא הספיק לכם? לא הספיק לכם קרע, שסע, טבח, מלחמה, חצי מדינה מפונה, עם שלם פצוע, לא הספיק לכם? כנראה שלא. כנראה שלא, כי במקום לעסוק בביטחון, אתם עסוקים בחוקי הפיכה, במקום לעסוק בעסקת חטופים, במקום לעסוק למען משפחות נרצחים אתם עסוקים בחוקי הפיכה, במקום לעסוק בשיקום, באיחוי, במקום לעסוק באזרחים שקורסים לכם, אתם עסוקים בחוקי ההפיכה השלטונית. כדי מה? לקרוע את העם הזה עוד? לדרוס את מה שעוד נותר מאיתנו? החלק המטורלל זה שהם חיים באיזשהו סרט דמיוני,

שיש להם מנדט. הם חושבים שיש להם מנדט. אז יש לי חדשות בעבורכם: ממשלת ישראל, מאז 7 באוקטובר אין לכם מנדט, נשרף עם הבתים בבארי. אין מנדט. מאז שבמשמרת שלכם נטבחו ונרצחו במיטות שלהם אזרחים ומאז שילדים יצאו לרקוד ולא חזרו ונשים נאנסו באכזריות, מאז אין לכם מנדט. אתם באפסיותכם מנסים להיאחז בחוקי ההפיכה השלטונית כאוחזים נואשים בקרנות המזבח, אבל זה לא יעזור לכם - - תודה רבה. - - כי לשמחתנו, אנחנו שייכים לעם חזק והעם הזה, ימין ושמאל ובמרכז, יראה לכם מה זה אחדות וביחד יבעט אתכם החוצה מהשלטון. מושחתים נמאסתם.

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה לדבר, ברשותכם. ירו על נהריה.

ירו על נהריה היום, כן, כמו שאנחנו שומעים כולנו. בהתחלה חשבנו שהחמאס לא יירה על אזורים מיושבים, על ערים, והם עברו את כל הקווים האדומים, והיום הם יורים על נהריה, והם ירו על מג'דל שמאס כשהיו שם ילדים, הרצח המתועב הזה, והם יורים על רמת הגולן והם יורים בלי שום הבחנה בין מקומות, בין שטחים פתוחים למקומות שיש בהם אזרחים. אני אומר לכם שאילו המצב היה הפוך וחבריי מהקואליציה היו יושבים באופוזיציה, אוי אוי אוי, איזה נהי ובכי היינו שומעים. לא שאנחנו לא מבקרים, אנחנו מבקרים גם מבקרים, אבל החידלון הזה של ממשלת הימין המלא מלא זועק לשמיים. אני אומר לכם, מנהיגי הממשלה הזאת, אנשי הימין, ביבי נתניהו, סמוטריץ', בן גביר שלא עושה דבר, גם סמוטריץ' לא עושה דבר, אתם ימין?

אתם לא מתביישים לקרוא לעצמכם פטריוטים? איזה פטריוטים מפקירים את הצפון? מזל שיש את האנשים האלה, את אזולאי ראש העיר במטולה, את אביחי, ראש העיר בקריית שמונה, את גיורא זלץ, ראש המועצה, את בני בן מובחר, ראש המועצה, את מר אלי רונן, ראש העיר נהריה, את יוסי קקון בצפת, את משה דוידוביץ'; את דולאן וראשי הערים שנמצאים בכפרים הדרוזיים ברמת הגולן, את שמעון גואטה, את אורי קלנר, את מוגרבי, את עמיחי בן שלוש, את יונה יהב בחיפה. זאת הממשלה האמיתית, לא הפשלונרים שיושבים בממשלה הזאת, שעיקר עיסוקם הוא איך לחלק ולשדוד את הקופה בשעה שחבל ארץ שלם על כל יושביו, בדואים, יהודים, דרוזים, נוצרים, מופקר לקבוצה נאלחת של אנשי החיזבאללה, למנהיגים שמאיימים עלינו, ואנחנו שותקים. במדינה מתוקנת לא היינו מפקירים חבל ארץ, חלק מארצנו, לא היינו מפקירים ובאים לכאן לכנסת ומדברים על ימין ימין. כשאני פוגש אתכם, אנשי הימין, ואני בוודאי לא במחנה שלכם, ככה אתם אומרים, ואני שמח על כך, כי זה לא הזמן להתגאות בזה שאני איש ימין, כי הימין מפשל. הגנו על האנשים האלה, החזירו את הילדים האלה לבתי הספר, החזירו את האנשים האלה למקומות העבודה שלהם. הייתכן שמטולה חרבה וקריית שמונה חרבה? יישובים, קיבוצים, שהגנו על גבול הצפון, הגנו על המדינה הזאת, חרבים ואנחנו מתעסקים בכספים קואליציוניים. תודה רבה. בושה וחרפה. אני באמת מדבר מעומק ליבי. אסור שאנחנו נסכים לכך. התעוררו כולם. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, במדינת ישראל שר שמתמנה לתפקיד לא חייב לדעת את כל התחום שהוא אמון עליו. יש שרי ביטחון שהם אזרחים, שרי אוצר שלא היו כלכלנים וגם שרי חינוך שלא צמחו במערכת החינוך. אבל מה שמצופה מכל שר שמתמנה לתפקיד זה לפתוח את הראש, להכיר את המערכת, להבין את ההשלכות של ההחלטות שהוא הולך לקבל ומקבל במהלך הקדנציה, להקשיב לדרג המקצועי במשרד שלו והכי חשוב, להיות שר של כלל אזרחי ישראל ולאו דווקא של המגזר שבחר בו. אנחנו שמענו היום, כאן מהדוכן הזה, שר אוצר שמדבר על החוק שעבר בקריאה ראשונה, חוק של הפחתת הגירעון, כשלמעשה זו הגדלת גירעון, כשהוא למעשה מנותק לגמרי ממה שאומרים לו גם בכירי האוצר, גם בכירי התעשייה הישראלית וגם בכירים של הכלכלה הישראלית. ביום חמישי נתכנס כאן שוב בשביל להצביע על תיקוני תקציב 2024. שוב נשמע את הדברים של שר אוצר, שבשנה ושמונה חודשים בתפקיד לא למד לפתוח את הראש, לא למד להקשיב לאזהרות של הבכירים במשרד שלו, אתה יכול לפטר אותם, אבל גם את זה אתה לא מסוגל, וגם לא למד להבין שהוא שר של כלל אזרחי ישראל. הוא עדיין נשאר תקוע, שר של המגזר. לא שמת לי שעון, אדוני. אם אתה רוצה זו ההזדמנות שלך לשים שעון עכשיו. הרווחתי שתי דקות. לא, עבר זמן. לא, לא, הסתכלתי מההתחלה. אבל אני עוד דקה, אני רוצה להגיד. יש לו עוד דקה, זה בסדר. עוד דקה וחצי. אני גדלתי במדינה בה מגיל צעיר שמעתי בדיחה, אומרים שזו בדיחה יהודית. אני רוצה לספר אותה, היא מגדירה בדיוק את ההתנהלות של שר האוצר סמוטריץ'. חבריי באופוזיציה ובקואליציה אוהבים בדיחות. נכון חברת הכנסת גוטליב? את אוהבת בדיחות.

אז אני אספר בדיחה. לא, אבל אם אני לא אצחק שלא תיעלב. את הבדיחה הזאת שמעתי בגיל שש, שבע. גבר נשוי נשאל: תגיד, מאיפה יש לך כסף? מה זאת אומרת מאיפה יש לי כסף? מהמגירה. אני לוקח מהמגירה את הכסף. מי שם את הכסף במגירה? מה זאת אומרת? אשתי. אבל מאיפה לאשתך יש כסף? אני נותן לאשתי כסף. אבל מאיפה יש לך כסף? מה זאת אומרת אני לוקח את זה מהמגירה? זו בדיוק דוגמה לתפקוד של שר האוצר סמוטריץ'. תודה רבה. לא, עוד שנייה. מאיפה אתה לוקח כסף לכיסוי הגירעון?

אני אגדיל את הגירעון בשביל לכסות את הגירעון. אבל מאיפה תיקח את הכסף כשאתה לא בונה את תקציב 2025? זה היה מצחיק אם זה לא היה עצוב. אבל שר אוצר שחושב שאפשר לפתוח את המגירה, לקחת כסף ולהשאיר את המגירה ריקה, פשוט לא מבין בכלכלה ופוגע בכל אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה, גברתי. אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, הקואליציה לא רוצה את השופט עמית כנשיא בית המשפט העליון. היא פשוט לא רוצה אותו.

כי השופט עמית הוא חכם, הוא רציני, כי הוא לא נשאר חייב,

כי הוא מרכין את ראשו רק בפני החוק והדין ולא בפני איש ולא בפני שררה ולא בפני תפקיד. את זה הקואליציה לא רוצה, כי היא רוצה למנות אנשים מטעמה, אנשים שיגידו כן לכל מה שהם רוצים לעשות.

כי זו הקואליציה העבריינית ביותר שקמה אי פעם במדינת ישראל. אז הם לא רוצים את השופט עמית כנשיא בית המשפט העליון, אולי כי הוא יקנה יציבות למערכת המשפטית, אולי כי הוא יוכל לבצע מדיניות לאורך זמן. ככה זה כשממנים נשיא ולא רק ממלא מקום לשנה. לא רוצים את השופט עמית כנשיא בית המשפט העליון, כי אז תהיה לו אולי גם הסמכות למנות את יו"ר ועדת החקירה הממלכתית, שבעזרת השם תוקם ביום מן הימים לחקור את האסון הכבד ביותר שאירע מאז השואה לעם היהודי במשמרת שלהם. אז למה למנות את השופט עמית? אז עושים מניפולציות ופועלים בבריונות ופועלים בכוחנות ומחזיקים את הוועדה לבחירת שופטים כבת-ערובה כמעט שנה, ולא ממנים שופטים לעליון, שחסרים בהרכב, ואז זה גורם לעומס והכבדה ופגיעה במערכת ובשירות הציבורי ובאמון. ואת מי מאשימים? את בית המשפט, כי הרי הם לכאורה גורמים לכל הבלגן הזה. ומה עושים? גוררים את המערכת לתהליכים והליכים משפטיים, ארוכים ומייגעים, ובסוף גם מפסידים. אז תוקפים את מערכת המשפט כשהיא מוציאה תחת ידה את פסק הדין הכי פשוט, הכי מכבד, הכי טריוויאלי, על ידי שופטים שמונו גם על ידם, שופטים שנחשבים שמרנים. אבל מה זה משנה? מה זה משנה? זה שהם קובעים שחובתו של שר המשפטים לכנס את הוועדה ולמנות שופטים, במילים אחרות: לבצע את תפקידו, זה חשוב למישהו? זה מעניין את מישהו?

הוא בתשובה מסית, משסה, פועל בקמפיין פוליטי מסוכן נגד השופטים. הכול שיישרף במדינה הזו למען הבייס. הבייס שמה שמאחד ומחבר אותו, על פי יועצי נתניהו, זו רק השנאה. ממשיכים לאיים: לאיים שהקואליציה תשנה את החוקים תוך כדי משחק ותבטל את שיטת הסניוריטי, וממשיכים לאיים בהחרמה של שר המשפטים את הנשיא שצריך להיבחר. אלה הם כללי המשחק של הקואליציה הזו. זו קואליציה לא לגיטימית, זאת ממשלה לא חוקית. תודה רבה לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום. חבר הכנסת אלון שוסטר. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, צריך להשיב את החטופים, כי זה המעשה האנושי הנכון. הם בסכנת חיים מיידית ברורה. אנחנו על ארבעה ישראלים חשבנו שאנחנו הופכים עולמות. אנחנו מזלזלים בעצמנו, מזלזלים בחובתנו, מזלזלים בשבועה שלנו כלפי החיילים, כלפי האזרחים בקווי העימות. אנחנו צריכים להתבייש בהחלטת הקבינט. אנחנו מרכינים ראש בפני המשפחות. זהו המעשה האנושי. אנחנו צריכים להשיב אותם, כדי להשיב את נפש האומה, כדי שנוכל לחשוב לרגע שיש בנו אכן ביחד. אם הם לא חוזרים לא יהיה ביחד ולא יהיה ניצחון. אל תבלבלו את המוח, לא ביחד ולא ניצחון. השבת החטופים היא תנאי הכרחי, לא מספיק, אבל הכרחי, כדי להתקדם בדרך אל ניצחון, שצריך עוד להגדיר אותו. צריך להשיב אותם, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כדי לאפשר לכולנו מיקוד בצפון. אני מקווה שאף אחד לא שכח את הצפון הפרוע, את התושבים המופקרים, את הבניינים המופקרים, את הקהילות בפזורה. עוד רגע שנה. עוד רגע שנה, ועל פי החלטת הקבינט זה יכול גם לקחת זמן. כדי להתמקד בצפון צריך לעצור לחימה בדרום. זה חלק מהמחירים כדי להשיב את החטופים, אבל תנאי כדי למקד את עצמנו,

להתחמש, להתאמן, לקבל מסגרת של מטרייה בין-לאומית, כדי לאפשר את ההרחקה של חיזבאללה. אנחנו צריכים להשיב אותם כדי לאפשר לנו לכונן את הקואליציה האזורית כנגד ציר הרשע. ציר הרשע, ולא ציר פילדלפי. די עם חזיון התעתועים, עם הגזלייטינג הפוליטי הפסול הזה. אנחנו נוכל ונצטרך וחובתנו תהיה להמשיך את הלחימה בחמאס ככל שהם לא משיבים את כל הישראליות והישראלים שנמצאים מעבר לגבול. להם אין זמן. חובתנו להבין שבסקאלת הזמן חובה עלינו להתמקד בהשבת האהובים והאהובות שלנו שנמצאים כמטחווי אבן מהבית שבו אני גר. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אלון שוסטר. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על יום שני שעבר וקצת על השבוע שעבר עלינו, על עם ישראל. אני חייבת להגיד שביום שני שעבר, אחרי הבשורה הקשה מאוד על ששת החטופים שלנו, אני הרגשתי איזושהי נקודת מפנה. לאורך השנים יצא לי להיות בהרבה מאוד הפגנות, צעדות, אירועים, אבל מה שאני חזיתי בו ביום שני היה משהו שלא ראיתי במדינת ישראל מעולם. מאות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים שיצאו לרחובות להביע תמיכה בעסקה ובמשפחות החטופים. הייתי בקפלן ובבגין ובכיכר החטופים פעמים רבות, אבל ביום שני בקושי הצלחתי ללכת, כי אי-אפשר היה לעבור בין האנשים מהצפיפות ומהדוחק שהיה שם. הרגשתי שאנשים פשוט לקחו את עצמם ויצאו לרחובות, והתרגשתי מאוד מזה שאנשים רבים כל כך, מאות אלפים, יצאו להביע תמיכה במשפחות החטופים ובעסקה, והזדהות עם משפחות ששת החטופים שלנו שאיבדו את היקר מכל. ולאחר מכן היו מחאות כל יום, ובמוצאי שבת באמת היה איחוד של ההפגנות והייתה הפגנה אחת מרוכזת, וגם שם היה מלא, מלא, מלא עד אפס מקום. רציתי להגיד לכל האנשים בבית, תודה על שהם ממשיכים לצאת ולהיאבק ולהילחם על מה שהם מאמינים בו, שהם עוזבים את החיים הפרטיים שלהם ובאים להביע עמדה, ולהגיד להם שאסור לאבד תקווה ואסור להתייאש וצריך להיות חזקים ולהסתכל קדימה, ושיכול להיות פה אחרת. באמת יכול להיות פה אחרת ויכול להיות פה טוב יותר. למרות השנה הקשה כל כך כל כך שמדינת ישראל עוברת, אפשר לתקן, אפשר לשנות. ואני רוצה לבקש מהם להמשיך לצאת, להמשיך להביע את קולם, להמשיך לתמוך במשפחות החטופים ושביחד אנחנו ממש ממש יכולים לעשות את זה. זה לא רק של חברי הכנסת או רק של המחאה או רק של הצעדות או רק של ההפגנות, זה באמת כולנו ביחד צריכים להמשיך ולהיאבק למען דמותה של המדינה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי טל מירון. חבר הכנסת רון כץ, אתה רוצה לדבר?

אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אני אנצל את הבמה הזאת לנסות, לנסות ולפנות לחברי הקואליציה, חברי הממשלה, שנראה שלא משנה מה מנסים לעשות וכמה שהציבור מנסה לפנות אליהם, זה לא ממש מעניין אותם. אבל ננסה. ננסה לעשות עוד מאמץ גם מהדוכן הזה, כי אנחנו לקראת נקודה שבה יהיה קשה מאוד, קשה מאוד עד בלתי אפשרי לתקן את הנזק האדיר שעושה ממשלת ישראל במדינת ישראל.

אני יכול לומר לך שהיום בבוקר דיבר איתי חבר טוב, בוגר קורס טיס לשעבר, בחור ערכי, ציוני אמיתי, שאומר לי: תשמע, אני כבר לא רואה עתיד במדינה הזאת. זו פעם ראשונה שהוא מעלה את זה בכלל. ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שאנשים כאלה מגיעים למצב הזה? זה לא יכול להיות. אנשים שתורמים למדינה, משלמים מיסים, עושים כל מה שמדינה חולמת שהאזרחים שלה יעשו, זו המשפחה הזו. אם הם הגיעו למצב הזה, ואני הולך ואני שומע את זה ביותר מדי מקומות, היחידים שלא שומעים את זה הם הממשלה, הממשלה הזו כאילו חיה באקווריום. היא לא רואה כלום. היא לא רואה מה קורה בכל מוצאי שבת, היא לא רואה מה קורה כל יום,

עומד פה שר האוצר, מבלבל את המוח על זה שהוא לא לוקח את הכספים הקואליציוניים, ברור שהוא לא לוקח אותם, הוא כבר בזבז אותם. הוא מדבר על תקציב 2004, הוא עומד פה ומוכר בלוף שבתקציב 2004 הוא לא מוסיף כספים קואליציוניים. 2024. ברור, ברור שהוא לא מוסיף כספים קואליציוניים. אתה יודע למה הוא לא מוסיף כספים קואליציוניים? כי נגמרה השנה. הוא כבר בזבז אותם. תעמוד פה, תגיד אותו דבר ב-2025. על מי אתה עובד? ותראו מה קורה ביחסי החוץ: אנחנו הופכים להיות מדינה מנודה בעולם. הפלסטינים הולכים לעשות מהלכים תקדימיים על ישראל בעולם, כי החברים שלנו כבר לא יודעים איך לאכול את הממשלה ההזויה הזאת, עם בן גביר שמתעסק עם חול בחוף הים במקום להתעסק עם הפשיעה שמשתוללת, עם המצאות שלו של הר הבית = אף אחד לא מסמיך אותו לעשות כלום, הוא עולה להר הבית, אומר: אני מחליט. דקה אחרי זה הולך ראש הממשלה ואומר: הוא לא מחליט כלום. שר המשפטים שלנו שהתעורר, ואחרי שנה, שנה שמנסים להגיע איתו לפשרה, קיבל פסק דין מבג"ץ מה לעשות, קיבל פסק דין, כי נשיא בית המשפט העליון, מישהו צריך למנות אותו. אז מה הוא עושה?

נכנס ללשכה, אומר: אני לא מדבר יותר עם אף אחד. הביטחון של אזרחי מדינת ישראל שמופקר לחלוטין, היום כטב"מ פגע בדירה, דירת מגורים. אנשים חיים שם. איפה אתם, הממשלה? איפה אתם? חברי הקואליציה, איפה אתם? אני באמת פונה אליכם מכל הלב, כי אני כבר לא יודע מה עוד אפשר לעשות. לא אכפת לכם שאנשים מתים פה? שעוצרים אנשים באמצע הכביש כי יש חשש לפיגועים? שכטב"מים פוגעים בדירות מגורים? שהצפון מופקר, שהדרום מופקר, שהכלכלה מתרסקת? מי ישלם את החשבון הזה אחרי זה? אתם תסיימו את התקופה הזאת בכנסת - - - תודה. משפט אחרון, אדוני. אתם תסיימו את התקופה הזאת בכנסת, וישאלו אתכם: איך נתתם למדינה להידרדר ככה? איך עשיתם את זה? ומה תענו להם? מה תענו להם? לאף אחד אין פה שום תשובות. והינה נכנס שר הנגב והגליל, ואני אשאל אותו גם, יש לך גם תשובות לצפון,

אל תדאג, הוא לא יענה לי. אף אחד פה לא עונה, לא אכפת להם. לא, כי התחלת מהשאלות. תודה, חבר הכנסת רון כץ.

חברת הכנסת יסמין פרידמן.

חבר הכנסת כץ, אמרת 2004, 2024, כי יש פה בבית הזה אנשים שזוכרים את הקיצוצים של שר האוצר נתניהו ב-2004, אז זו דווקא פליטת פה במקום, מה שאמרת. אז אנחנו בוודאי מדברים על קיצוץ בתקציב 2024, ולא 2004. בבקשה, שלוש דקות, גברתי. אני רוצה לספר לכם רגע על סיבות שבגינן התפטרו פוליטיקאים. זה מעניין, תשמעו. כולם מכירים את פרשת הדולרים שגרמה להתפטרות של יצחק רבין רק בשל כך שאשתו הואשמה בעבירה על הגבלות של החזקת מטבע חוץ, אמרה 2,000 דולר, חשבון בנק שנפתח בזמנו כשגרו בארצות הברית, גולדה מאיר התפטרה בעקבות הכישלון ממלחמת יום כיפור ודוח הביניים של ועדת אגרנט, אף שלא הטיל עליה אחריות אישית ישירה, אהוד אולמרט התפטר בעקבות המלצת המשטרה להעמידו לדין. בישראל כבר לא מקובל לקחת אחריות, להודות באשמה ולהתפטר, אבל במדינות מערביות אחרות אפשר לראות שהאחריות עוד לא עברה מן העולם. עיראק עזבה את ישראל. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, התפטר מתפקידו כראש הממשלה, בגלל שקיים מסיבות במעון שלו בזמן הקורונה, בלבנון הממשלה כולה התפטרה בעקבות מחדל שהוביל לפיצוץ בנמל ביירות וגבה את חייהם של 200 בני אדם, שרת הפנים הבריטית התפטרה ב-2022 כי שלחה מסמך רגיש באמצעות כתובת המייל הפרטית שלה. על זה היא התפטרה, ראש ממשלת פורטוגל התפטר לפני כשנה בשל כך שנפתחה נגדו חקירה, ואמר: אני סבור שהחקירה לא תהיה שלמה כל עוד אני מכהן. התפקיד המכובד לא עולה בקנה אחד עם כל חשד לגבי יושרתו של הנושא בתפקיד, באוסטרליה פוליטיקאי התפטר לאחר שצולם במועדון חשפנות, ראש ממשלת יפן לשעבר, יוקיו הטויאמה, התפטר ב-2009 בגלל שפוליטיקאי אחר מהמפלגה שלו היה מעורב בשחיתות, בדנמרק שר התפטר כי דאג לעצמו לנקודות טיסה כשטס בטיסות רשמיות של המדינה, בשבדיה שרה התפטרה כי קידמה עצמה בתור לרכישת דירה, בירדן שר הבריאות התפטר בשל מחסור בבלוני חמצן, שהוביל למותם של חולי קורונה. אבל רק בישראל, אם אתה נחשד בשחיתות אתה מייד מתבכיין: רודפים אחריי, לא עשיתי, כן עשיתי, אני אשכנזי, אני מזרחי, אני דתי, אני חילוני. ישר מתבכיינים. אף אחד לא לוקח אחריות על השחיתות שלו. כי הם התפטרו על דברים כאלה, אבל ביבי, ראש הממשלה, פרשת בר-און חברון, פרשת המעונות, פרשת ארנו מימרן, תיק 1000,

תיק 4000, השרפה בכרמל, האסון במירון, 7 באוקטובר. על כל זה הוא עוד לא התפטר. אין מה להוסיף. תודה רבה לחברת הכנסת יסמין פרידמן. חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת. חבר כנסת יאסר חוג'יראת, שלוש דקות, אדוני. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, בתחילת דבריי אני רוצה לאחל לכל 3,000 הרופאים שניגשו היום לבחינת הרישוי ברפואה: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:) נקווה שייתנו להם פקטור. מגיע להם בתקופות כאלה פקטור, כמו שהיה בתחילת המלחמה,

מדובר ב-3,000 רופאים, ויש עוד רופאים בשטח שלצערנו גם מתקשים למצוא מקומות להתמחות. זה אתגר שקיים במדינה ובעיקר במשרד הבריאות, צריך גם לתת את הפתרון. בסוף אומרים שיש מחסור ברופאים. אני חושב שיש הרבה הרופאים, אבל פשוט לא נותנים להם להתמחות כי אין מקומות להתמחות, אין תקנים, ובזה צריכים משרד הבריאות ואגף הרישוי במקצועות הרפואה לטפל. דחוף לעשות את זה כדי בעצם למלא את החוסר במקצועות הרפואה וברופאים. כבוד יושב-ראש הכנסת, אני אתייחס למקרה של הריסת בית לאזרח שקוראים לו איברהים חלף אבו אל-אמיר מכפר חילף. כפר חילף הוא כפר שצמוד לכפר שנקרא נופית, לא רחוק משם. הם צמודים ושכנים. הייתי בשטח. הבן אדם בנה את הבית באדמה שלו,

אבל על האדמה שלו, האדמה שיש בטאבו, אדמה שגם הופקע ממנה לכבישים, הכביש שמחבר את נופית הופקע מהאדמה שלהם, אבל לא נותנים להם להשלים ולעשות את ההיתרים, כדי לקבל היתר. הבית נמצא ביישוב מוכר, יישוב ששייך לבסמת טבעון. זו בעיה שקיימת ברוב היישובים הערבים בכלל וביישובים הבדואים בצפון בפרט. זו בעיה שצריך לתת עליה את הדעת, לתת פתרונות לאותם אנשים שמשקיעים ממיטב כספם. בית כזה עלה לו משהו כמו חצי מיליון שקל.

קיבל צו הריסה והוא הרס את הבית בעצמו. הוא הרס את הבית בידיים שלו, כדי שלא לשלם גם את ההוצאות של ההריסות.

שר לביטחון לאומי, במקום להתגאות בהריסת בתים, הם צריכים לתת פתרונות לאותם תושבים ולאותם יישובים, לתקצב אותם כדי לתת פתרונות. להרחיב תוכניות מתאר, כדי לתת פתרונות לאותם תושבים שצריכים ורוצים לבנות את הבית שלהם בצורה חוקית. משפט לסיום, בבקשה. אותו שר שמתגאה בהריסות, אנחנו לא רואים אותו עושה דבר וחצי דבר בכל הנושא של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. נכון להיום, 152 נרצחים בחברה הערבית. רק בעיר לוד וברמלה נרצחו 18 תושבים. זה כבר לא רק רצח בירי, אלא זה עבר גם לשימוש במטענים ופיצוצים.

תודה רבה לחבר הכנסת יאסר חוג'יראת. חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת ירון לוי. אני אחכה שתוריד. הבדלי הגובה גורמים לעיכוב בזמנים. אחד נמוך, אחד גבוה, וזה כל הזמן. שמתי לב, אבל המערכת משומנת היטב אז אין מה לדאוג, הדוכן עובד מצוין. לגמרי. אני אקח את זה גם כמחמאה. - - - בזמן הפגרה שימנו יפה את הדוכן הזה,

שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבוע האחרון, בסופ"ש, הגעתי לעיר לוד לבקר ביחד עם עמותת עלם, עמותה לנוער במצבי סיכון. זאת לא הפעם הראשונה שאני מצטרף לניידת שהם מפעילים, ניידת שמאתרת בני ובנות נוער במקומות חשוכים בשעות המאוחרות של הלילה, וביחד עם הצוות המקצועי של העמותה ישבנו עם בני ובנות נוער. אתה שומע מאותם נערים, דרך העיניים שלהם, על המורכבות של התקופה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בימים בהם מצבם של בני הנוער המפונה וזה שאינו מפונה הוא שילוב של בין טראומה, חוסר מעש, שמוביל להתנהגויות סיכוניות קשות. היה חשוב לי, ואני חושב שחשוב לכל אחד כאן. צריך להיות, לצאת ולפגוש אותם, לשמוע ולראות את המציאות המורכבת, המציאות הנפשית והכלכלית שהם חווים. לפני כמה דקות עמד כאן שר האוצר ודיבר על הכלכלה הישראלית, עד כמה שהיא טובה. הוא לא פגש את הנערים והנערות שאני פגשתי, חלקם עדיין לא בני 14 ורובם עובדים כל יום כדי לעזור להורים שלהם, לא לסיים את החודש אלא להתחיל את החודש. החבר'ה שאני פוגש בסיורים חיים במציאות שונה, מציאות שמחייבת אותם לעבוד בשביל ההורים, לעזור להורים בהוצאות השוטפות. אפשר לראות, גם בלי לדבר, דרך העיניים שלהם את הקושי בבית, את ההתמודדות עם התקופה המורכבת של המלחמה. וכמו שאמרתי, חלקם הגדול מתחת לגיל 14. אנחנו ישבנו ודיברנו על כך שתקופות קשות חולפות, שידעו שתמיד יש מה לעשות, תמיד יש לאן לשאוף, וכשהמבוגרים שאמורים לנהל אותם ואת המדינה לא לוקחים אחריות, הם צריכים לקחת אחריות גם על המדינה וגם על עצמם. בני הנוער שלנו זקוקים לשגרה, לקהילתיות, לחזרה אמיתית ללימודים בלי עיצומים, שיהיה להם מקום לבוא ולשבת, לפתוח את הבוקר, שהמורים יוכלו לראות אותם ולזהות למי יש מצוקה ומי צריך עזרה. אני רוצה להודות לעמותת עלם, עמותה שמטפלת בנוער בסיכון, ששילבה אותי בסיור. אני אשמח להגיע לעוד נקודות בארץ ביחד עם עוד חברי הכנסת. הנוער שלנו חשוב, וחשוב שהוא יראה אותנו ואנחנו נראה אותו פנים מול פנים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ירון לוי. חבר הכנסת בועז ביסמוט. עכשיו אתה צריך להעלות את זה. כמו שאמרתי, זה יורד ועולה. בפעם הבאה צריך

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני אמשיך. הינה, היא רשמה אותך ואני סוגר את הרשימה.

בבקשה. מה לעשות והקשר עם משפחות החטופים הוא לא רק שלכם. אז בואי אספר לך, חברת הכנסת לזימי, על פגישה שהייתה לפני כמה שעות אצלי בלשכה,

ומה אנחנו גם כן שומעים אצלנו בקואליציה, זו שלא אכפת לה בעצם, הקפואה, הלא-רגשית והלא-אכפתניקית. נקברו אנשים, ואני פשוט לא מבינה איך אתה מדבר על קפואים. נקברו פה אנשים שהיו חיים. חברת הכנסת לזימי, אני מבקש לא להפריע.

אני מבין את כל הרגשות והתחושות, ואני מבקש - - כאילו זה עניין ביני לבינו - - - - לתת לדבר שלוש דקות. - - אבל אתם הכוח, לכם יש כוח להחזיר. חברת הכנסת לזימי, זה לא דו-שיח. לי אין כוח להחזיר. לך יש כוח להחזיר, לי אין כוח להחזיר אותם. זה לא דו-שיח. אז אם אין לך כוח, את לא חייבת לשמוע את חבר הכנסת ביסמוט.

- - - רשמתי אותך.

בת שבע יהלומי באה הבוקר וסיפרה לי את כל הסיפור, את הסיפור כיצד הגיעו המחבלים, כיצד מהפיג'מה הוציאו אותם, כיצד היא עצמה הובלה לעזה, כיצד הבן שלה נחטף, כיצד היא מגוננת על שתי בנותיה, כיצד על ידי איזה טנק של צה"ל שהגיע במקרה, והיא לא קולטת מה קורה שם, היא מצליחה לברוח ולהציל את עצמה ואת שתי הבנות שלה,

את העובדה שהיא פשוט חיה ימים ארוכים, 52 יום, ללא הבן המקסים שלה, איתן יהלומי, שכולנו מכירים היום. אותו אחד שהכריחו אותו לראות את סרטי הזוועה והאימה. אותו ילד חמוד ומקסים שנאלץ לבלות בגפו ימים ארוכים. כאשר היא סיפרה לי, בת שבע המקסימה, את כל הסיפורים, הסתכלתי עליה והיא עשתה את זה בצורה כל כך אמיצה, עם המון המון, איך אקרא לזה? אצילות. אצילות מטורפת. אני לא יודע מאיפה הכוחות של האישה הזו. אבל היה רגע אחד שהיא נשברה, זה היה אצלי הבוקר. היא דיברה על הגעת המחבלים, היא דיברה על חטיפת בנה, היא דיברה על הצלת הבנות, היא דיברה על בעלה האהוב, שאין לה מושג היכן הוא נמצא והיא שמרה על קור רוח. היה קטע אחד כאשר היא דיברה הבוקר אצלי בלשכה, אדוני היושב-ראש, שדמעה זלגה מעינה.

אתה יודע מתי זה היה? כאשר היא דיברה על הפילוג בעם ישראל. לא היו מצלמות, היא לא עשתה את זה למצלמה, לא ניסתה להרשים איש, ובכלל היא רוצה להרשים אחרי מה שהיא עברה? היא דיברה מדם ליבה. לאן אני חותר?

אלוהים אדירים, כיצד הגענו למצב הזה שכביכול לצד אחד יש בלעדיות או אכפתניקיות, ולצד אחר אכפת מדברים אחרים.

זה בדיוק מה שבת שבע ביקשה הבוקר, את האחדות הזו. אני פונה לחבריי באופוזיציה. שמעתי אתכם הבוקר ואז אמרתי לבת שבע,

לא לפני שבוע או לפני חודשיים, ואני לא מדבר לא מפורום תקווה ולא מפורום גבורה. בת שבע, בחולצות של מטה החטופים שאני כל כך מכבד. אמרתי לה: מה היית רוצה שאעביר בשמך היום במליאה? ואז היא אמרה: שתהיו יחד. לכן לא אני אומר לכם, חבריי לאופוזיציה, בת שבע. בת שבע יהלומי. זה הזמן, מתחת לאלונקה, כל מפלגה ציונית. האמינו לי, איזה כוח זה ישדר למנוולים האלה מעבר לגבול, והיום יותר מתמיד.

דווקא כאשר מצפים היום, במליאה המתקרבת ובאה או במושב החורף, שאנחנו נתקוטט כמו מטורפים, בואו נתאחד ונהיה מאוחדים, זו הדרך. זו הדרך לשחרר ולהחזיר אלינו הביתה את החטופים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת בועז ביסמוט. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. כל ענייני הקואליציה אופוזיציה, אתם לא רוצים לעשות את זה על כוס קפה בפרסה? כי אני שומע את הדיבור עד לפה.

זה העניין, אני שומע את זה יותר ממה שאני שומע את הנואם. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באסון הנורא שקרה לנו ב-7 באוקטובר, כמעט לפני שנה, גילינו מהו המחיר הבלתי-ייאמן של הזנחת השירותים האזרחיים, מערכת הבריאות, חינוך, דיור, תעסוקה, רוב השירותים האזרחיים פשוט הוזנחו וקרסו ברגע האמת. לא הצליחו לבצע את תפקידם ולסייע לאזרחים בשעת משבר. הייתי מצפה שהממשלה תשים לב לכך. הייתי מצפה ששר האוצר, בפתחו של התקציב, יתכנן מהלך צמיחה ושיקום יסודי שיסיים את תקופת ההזנחה הארוכה של המערכת הציבורית. לצערי, לא כך הדבר.

התוכנית של שר האוצר לתקציב היא המשך ישיר של מדיניות ההזנחה. הממשלה למעשה מגבה את שר האוצר בהחלטתו להמשיך לצמצם ולקצץ בהוצאות האזרחיות. ומה הטריק? לקצץ בלי להגיד את זה בקול רם. בשקט רועם. לנקוט בצעדי מיסוי בלי לקרוא לזה מיסים. תוכנית האוצר לשנת התקציב 2025 לא כוללת שום תוספת לשיקום וחיזוק השירותים האזרחיים, בתקופה שבה הממשלה צריכה לתעדף אותם יותר מתמיד. המדיניות הכלכלית-אזרחית המרחיבה, האמיתית, אדוני שר האוצר, היא כזו שמגדילה את התקציב לשירותים האזרחיים באופן מתמשך. משנת 2003, מדיניות ההזנחה הנגררת הובילה לפער של 171 מיליארד שקלים בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD בהוצאות על שירותים ציבוריים. הקפאת קצבאות, הקפאת שכר המינימום, הקפאת מדרגות מס הכנסה, כל אלו גזירות מס במסכה, שפוגעות בעיקר בשכבות החלשות ובמעמד הביניים. מי שלא קורא להם כך, מסתיר את האמת. המיסים הללו יפגעו בחלשים ביותר בחברה שלנו, אלה שגם ככה תלויים יותר מאחרים בקצבאות או משתכרים בשכר נמוך יותר. זה רק יעמיק את אי-השוויון הגבוה גם ככה. אפשר וצריך לנהל את זה טוב יותר. אפשר לקצץ וצריך לקצץ, רק במקומות אחרים. צריך לצמצם משרדים מיותרים ולחתוך הסכמים קואליציוניים, ולא לקצץ תקציב על גבם של החלשים בחברה. תודה רבה. תודה רבה לך, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, בבקשה. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, צריך להגיד דברים נכוחים ומדויקים. קודם כול, אין פה צד שרוצה את החטופים וצד שלא רוצה את החטופים. אין כרגע עסקה על השולחן. אין כרגע שום עסקה שאפשר לחתום עליה ולהגיד: קדימה. בני גנץ, ביושרה, אמר את זה אתמול בערב מארצות הברית, שחמאס כבר חודשים לא נענה לשום מתווה ולכן הגיע הזמן לאפשר, שהעולם יתמוך ביכולת של ישראל ללחוץ יותר מבחינה אזרחית ומבחינה צבאית בעזה. זו האמת. הדבר היחיד שחמאס מוכן לו זה כניעה, זה הפסקת המלחמה, זה יציאה מעזה, זה השארת חמאס בשלטון תמורת החזרת חלק מהחטופים. מ-day one, גם את זה חשוב להגיד, מ-day one אף אחד לא מדבר עם מדינת ישראל על כל החטופים.

לכן הסיפור הזה, כאילו עסקה עכשיו, איזו עסקה?

אין שום עסקה שאפשר לעשות כרגע מלבד להיכנע, ואני לא מאלו שחושבים שאנחנו צריכים להיכנע לחמאס. מי שחושב שצריך להיכנע לחמאס ולתת לו להמשיך לשלוט בעזה, זו זכותו לחשוב ככה. אבל שיגיד את זה ביושר ולא ידבר על עסקה אמורפית שלא קיימת. אין צד שני, אין פרטנר. בתלמוד בבלי במסכת יבמות כתוב "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל". הפורענות הזאת, שהגיעה אלינו בשמחת תורה, בתאריך הזה דווקא, הדבר הזה של החטופים, הטרגדיה

שהייתה אמורה לאחד אותנו, שהייתה אמורה לייצר חברה ישראלית מאוחדת, שעומדת כגוש אחד ודורשת את מה שצריך לעשות, דורשת מהעולם ללחוץ על מי שצריך לעשות. במקום זה, גם זה יוצר פירוד, במקום זה יש כאלו שגם את זה מנצלים כדי לזרוע ריב ומדון, כדי להטיל את האשמה על רצח על צד אחד. אנחנו היום, חבריי וחברותיי, במצב גרוע יותר מאשר היינו ב-6 באוקטובר. בואו נתאפס. זה תלוי בנו. בוא נתאפס.

תודה רבה לחבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חברת הכנסת נעמה לזימי, תגידו לה, כי רשמתי אותה לדבר. היא בפרסה, חברת הכנסת לזימי. עדכנו אותה שלא תפספס. בבקשה, שלוש דקות. תודה. אדוני היושב בראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, השר התורן, תיאוקרטיות קיימות ככה שיש שלטון סמכותני, דתי, עם איזושהי מחשבה משיחיסטית. האזרחים חיים בעוני ותמיד יש מלחמה. אומרים כאן שהתקציב של סמוטריץ' הוא חסר אחריות, התקציב של שר האוצר לא רואה את העתיד, משעבד את הנכדים שלנו והילדים שלנו להוצאות לא הגיוניות, מחלק כספים בצורה לא שוויונית, במקום לתת כסף לבריאות נפשית, נותנים כסף לאורית סטרוק, במקום להקים משרד למען המפונים יש משרד מורשת ומשרד מסורת ומשרדים כאלה ואחרים, הכול חוץ מלדאוג למה שהמדינה צריכה. זה לא רק חוסר אחריות, זו תוכנית סדורה של קיצונים משיחסיטים שבאים ומכניסים בכוונה את מדינת ישראל לברוך כלכלי, באים ומכניסים בכוונה את מדינת ישראל לברוך ביטחוני, באים ומקצינים בכוונה את הסיפורים על האויב ואת ההבטחות על משיח. הם יוצרים כאן או מנסים ליצור, ובשלב זה הם לאט-לאט מצליחים, מדינה שבה יש את אלה שנאמנים, קרי, דתיים, משיחיסטים, קיצוניים, רוצים שכל מי שלא כמוהם ימות, ומי שלא נאמנים, הליברלים, אלה שרוצים שלום, אלא שרוצים לחיות ביחד, אלה שרוצים שגשוג ופיתוח. הכסף הולך עכשיו מהכיס של אלה שעובדים ומשלמים מיסים לכיס של אלה שהם קיצוניים, שמאמינים שרק אנחנו צריכים להיות במדינה, אנחנו זה יהודים, אלה שהם אלימים, אלה שחושבים שרק באלימות נפתור את המצב, אלה שרוצים שנחיה לנצח באלימות. אם זה לא ייפסק, עוד כמה שנים אנחנו נהיה מדינה עניה יותר, קיצונית יותר, מפולגת יותר אפילו מעכשיו, שנואה יותר בעולם, במלחמה בלתי פוסקת, עם הרוגים לא רק בכבישים אלא גם בחיים, אלא גם בביטחון יום-יום, עם חטופים, עם נרצחים, שיקראו להם אלה שמתו על קידוש השם, שם אחר לג'יהאד, עם טרוריסטים. מדינת מזרח תיכון נחשלת ונוראית, זה מה שעומד מולנו. זו הסכנה. יותר גרוע מזה, זו התוכנית של אלה שאוחזים היום בחלק ממשרדי הממשלה, וזה התפקיד,

המחויבות שלנו לבוא ולעצור את זה כמה שיותר מהר, כי אין לנו מדינה אחרת.

תודה רבה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. תודה רבה.

סגן יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, פורסם עכשיו שניתן הסדר חוב לרשתות החינוך העצמאיות החרדיות. מה הסדר החוב? 37 מיליון שקלים מכספי המיסים שלנו, מהכסף הציבורי, הולכים להיות ממומנים ולכסות את הגירעונות של הרשתות העצמאיות החרדיות. מה אני אגיד לכם, כנראה משתלם לא לעמוד על המצווה החשובה ביותר של פדיון שבויים. זה משתלם, מקבלים הרבה הרבה הרבה תקציבים וכסף ומשאבים, מכופפים את החוק ואת רשות המיסים, מכופפים כל מה שניתן. רק דבר אחד לא עושים, לא מצילים חיים. והיהדות, תגידו, מה איתה? ארז, והיהדות, מה אתה? מה איתה? תגיד לי, המוסר היהודי עומד לכם כמו שצריך? כן העיקר כיסוי חובות. העיקר שיהיו רבנים ראשיים אנשי שלומנו. יותר חשוב פדיון שבויים, נכון? גם, גם זה נכון. יותר חשוב מבחינתכם, כן?

נכון, אני מסכים.

יותר נכון לך החוקים שלך מפדיון שבויים. כי איפה האמוציות שלכם? איפה האיומים שלכם? איפה כל הוויכוחים שלכם? רק על שררה, על כוח, על ג'ובים, על מינויים ועל כספים. מה עם קדושת החיים, תגידו? מה איתה? איפה אתם? איך אתם לא מתביישים, אחרי השבוע האחרון שעבר על כל עם ישראל, להמשיך בשלכם? איך אתם עדיין לא נותנים קונטרה ממשית לסיעות הלאומניות המשיחיות, שמקדשות כאן את המוות, את הפקרת החטופים והחטופות, שמוכנות שהם יירצחו, העיקר העיקר לשמור על החזון, החזון המשיחי ליישב את עזה, גם על גבם של אזרחים שנחטפו מהמיטות שלהם? אבל איפה אתם, הסיעות החרדיות, להיות משקל נגד, להיאבק על קדושת החיים, על החטופים והחטופות, על הדבר הכי חשוב שיש לנו, פדיון שבויים,

הרי מה שווה כל מה שאתם עושים? מה שווה אם הם שם? איזו יהדות תציגו? טוב, כנראה שהסדר החובות שווה הכול, כן? התקציבים שווים הכול. לסיום, בבקשה. כל אחד והפדיון שלו. אני מאחלת לכם לחזור למוסר היהודי הכי בסיסי, לעשות את הדבר הכי חשוב ולעמוד על פדיון שבויים, להחזיר את האחים והאחיות שלנו. זה יותר חשוב מכל כיסא ומכל תקציב. תודה רבה לחברת הכנסת נעמה לזימי. חברת הכנסת מירב מיכאלי, בבקשה. היא אחרונה, ברור. סגרתי את הרשימה. שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני. אז בכינוס פגרה, בעיצומה של מלחמה, במצב כלכלי חמור, מה דחוף לממשלת נתניהו להביא אם לא חוק שיאריך עוד קצת את כהונתם של הרבנים הראשיים, שכבר האריכו להם את הכהונה - - זה לא החוק. - - כי לא מצליחים לקמבן את למי ניתן את הג'וב הזה הנחשק - - זה לא החוק. - - הנחשק, אחד שבא עם תלבושת יוצאת מהכלל.

לא קראת, זה לא החוק. אני רוצה לדעת דבר אחד - - מה החוק?

- - מה כל כך - - זה לא החוק, אבל, יש פה - - - זה לא החוק. אדוני השר, אתה תוכל - - זה לא החוק, אבל. אדוני השר, אתה תוכל לסכם ותסביר, אז תסביר אחרי שחברת הכנסת מיכאלי תסיים את דבריה. אף אחד לא מתקן אותה.

אין היום רבנים ראשיים. לא מאריכים לאף אחד, זה לא נכון. אני רק אומרת: איך יכול להיות שאין לנו רבנים ראשיים? איך יכול להיות שעוד לא מינינו רבנים ראשיים? איך נהיה מדינה יהודית בלי שמינינו רבנים ראשיים? בלי שהציונות הדתית, יחד עם החרדים,

החסידים,

לא הצליחו להחליט בקומבינה את מי ימנו לרב ראשי? איך נמשיך לדבר ולברבר על פדיון שבויים בלי שיש לנו רבנים ראשיים?

איך נמשיך לא לעשות פדיון שבויים, ולהמשיך - - מה זה קשור? חברת הכנסת שטרית, תודה. - - ולתת לחטופות והחטופים שלנו להינמק - - מה הקשר?

- - בעוד אנחנו מברברים עצמנו לדעת על המצווה החשובה של פדיון שבויים, ובכל הזמן הזה אין לנו רבנים ראשיים? זה מזעזע, זה פשוט מזעזע. איך המדינה היהודית מרשה לעצמה להמשיך להתנהל בלי שדרעי וגפני ושות' מינו רבנים יהודים? אני רוצה להגיד לכם, חברותיי וחבריי בקואליציה, אני באמת מזועזעת מכם. בואו תעלו לכאן, תגידו עוד איזה אלף פעם פדיון שבויים, פדיון שבויים, פדיון שבויים, עד שיימצאו לכם המועמדים לקומבינה המתאימה - - - - - אבל זה מפריע.

- - להיות רבנים ראשיים בישראל. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אני מזמין את השר לשירותי הדת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לסכם את הדיון. בבקשה, אדוני השר. עכשיו, כשהשר יסכם, את תוכלי גם להעיר, חברת הכנסת שטרית. השר מלכיאלי, אתה יכול לנצל את זמן הסיכום גם כדי להסביר לנו מה עשה השר אמסלם - - - כי שמעתי את השר אמסלם - - - חבר הכנסת קריב, מאחר שהשר לא מוגבל בזמן, אז תוכל גם להעיר ולהיכנס איתו לעומק הדיון. יבגני סובה - - - להעיר לו. מה אתה אומר? אני מאמין לך.

את יכולה להעיר לשר, את לא צריכה להעיר למי שמנהל את הישיבה.

אני מכירה את

אין סיכוי שהוא יגיד שטויות. תודה. זה נרשם בפרוטוקול. תודה, חברת הכנסת שטרית. כבוד אדוני היושב-ראש - - לא הבנו מה השר אמסלם רוצה מהדיינים. אני רואה שחבר הכנסת ליברמן מוטרד מיחסי מלכיאלי אמסלם. בעזרת השם, היחסים ישובו לאיתנם הראשון. אתה שואל: מה היה איתנם הראשון? אמר לי אופיר: התכונן לדבר שלוש שעות. אם אני אצטרך להגיע לשלוש שעות, נקדיש נתח זמן מכובד למסמך. איפה מרב? חברת הכנסת מרב מיכאלי. קשה לנו להקשיב בכל ערב לרדיו קול חי. חברת הכנסת מיכאלי לא פה. אני ישבתי כאן והאזנתי לחלק מהדוברים. בעבר פניתי לאחד מחברי הכנסת, ואני לא רוצה לחזור מי, ואמרתי לו שיום יבוא ואני אבקש שהצעות החוק יהיו מנוקדות. ולמה אמרתי את זה? כי לצערי, יש נטייה לחברי האופוזיציה לא להבין את החוק. ועלתה חברת הכנסת מיכאלי, שלצערי, לא נמצאת פה עכשיו, ותקפה חוק שהיא לא הבינה על מה היא מדברת בכלל. היא תוקפת הצעת חוק, ובאה עם כל הפתוס והמילים והשאגות, על זה שאנחנו רוצים להאריך בהצעת חוק את כהונתם של הרבנים הראשיים. אף אחד לא דיבר על זה, אין כזאת הצעת חוק. אין היום רבנים ראשיים מכהנים להאריך את כהונתם. לא שמת לב. אולי אם

רגע, כבר נגיע לפדיון שבויים. נגיע לפדיון שבויים. אבל לבוא ולתקוף הצעת חוק, חבר הכנסת הַרצֵנו,

הגיע, תקף את הצעת החוק, אבל זו לא הצעת החוק. הֶרצָנו, לא הַרצֵנו. הרצנו, סליחה. תקפתם הצעת חוק שלא קיימת. קראתם פה למעלה ולא הבנתם. - - - אתה הבנת ותקפת לא לעניין. לא תקפתי, הצעתי לך 50 שנה. לא, אתה, בשונה מאחרים, הבנת, אבל תקפת לא לעניין.

אמרתי לך להפך, 50 שנה לא - - - אני שאלתי אותך, התקיפה שלי הייתה לעניין, אם זה הדבר הכי חשוב שכנסת ישראל צריכה לעסוק בו.

אז למה אנחנו עוסקים בזה עכשיו? כי החוק מחייב להתעסק בזה. אתה שומר חוק או לא? אתה שומר חוק? החוק מחייב להתעסק בזה. אולי נעסוק בנושאים יותר חשובים?

אתה עושה רפורמות בחוקים, חלק מהחוקים כן,

זה לא לעניין. אנחנו שומרי חוק, והחוק מחייב אותנו להתעסק בזה. המצפון מחייב לעסוק בנושאים אחרים. החוק גובר. יש חוק במדינת ישראל. אתה מזלזל בחוקים, אנחנו לא. אני שומר חוק. מה אתה צוחק? אני צוחק כי מצחיקה אותי התשובה שלך. אם מצחיק אז צוחקים, בסדר. 101 חטופים נמקים למוות בעזה.

אבל החוק מחייב. חבר הכנסת הרצנו, אנחנו פה לא עושים ליצנות. פה כנסת ישראל עסוקה בחקיקה. המצב מחייב שינוי חקיקה. אמרו לי להסביר מה החוק. אני אומר שהמצב היום, איפה קריב? גם הוא היה מוטרד מזה. ברח. אולי שווה שתעדכן את שר המשפטים שחוק ראוי לקיים. תן לו תזכורת. אני מדבר איתך, אני מדבר איתך, לא עם אחרים. אני נהנה מהשיח איתך.

ראוי שגם הממשלה תעמוד ותמלא את חוקיה ואת הדין. קארין, אנחנו בשיח עם הרצנו עכשיו. כי שמעתי את חבר הכנסת - - - היום בבוקר אומר שלא בטוח - - - לקיים את הדין ואת החוק. אתה תעשה פאנל יחד עם, ותדברו ביניכם מה צריך לעשות. אני עושה פאנלים רק בבית. אם אתם חושבים שהממשלה צריכה לאכוף את החוקים, תגיד את זה לשר המשפטים, שלא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים - - - אני לא אומר לאף אחד כלום, ושלא יגידו לי כלום. אז המילוי של החוקים הוא סלקטיבי. נכון. אוקיי, טוב לדעת. בשביל זה אני פה, ליידע. אני כן רוצה להסביר מה מטרת החוק. איפה גלעד קריב? הוא שאל וברח. בגלל ששאלו הרבה חברי כנסת למה צריך את הצעת החוק הזאת, אני רוצה להסביר. הכנסת חוקקה לפני כמה חודשים הצעת חוק שדחתה,

לא בקשה שלנו, צריך לזכור, את הבחירות לרבנים הראשיים. לצערנו הרב, תקופה ארוכה שאין רבנים ראשיים. רק שנייה. רבותיי, אני מבקש קצת שקט באולם, או שתתיישבו. לא לדבר, כי יש רעש דווקא מהצד שלך, אדוני השר. הצד שלי זה פה. מה הצד שלי? לא, הצד שלך הוא פה, ושם מפריעים, משם הרעש. באוזן השמאלית שלי אני שומע את הרעש משם. חבר הכנסת סובה, שם הבינו את החוק.

פה לא הבינו, אני מנסה לשכנע כאן. אבל באמת, אני מבקש קצת שקט באולם, כי אני לא שומע את כבוד השר, ואני רוצה לשמוע גם את דבריו. חבר הכנסת וסרלאוף, השר,

הוא איתנו.

תפקידי, כבוד היושב-ראש, לנסות לשכנע לא את המשוכנעים. אתה שומע, חבר הכנסת סובה? אנחנו צריכים לשכנע את אלה שהם לא משוכנעים,

חבר הכנסת רון, אתה הבנת שהצעת החוק הזאת לא קשורה לרבנים ראשיים? יפה. אז הינה, חלק מחבריך, את זה לא הבינו. לכן עליתי לכאן, חוץ מאשר למשוך זמן - - - זאת הסיבה שעלית?

אמרתי, חוץ מהסיבה למשוך זמן - - - מלכיאלי, שר המשפטים הגיע. יכול להיות ששווה שתזכיר לו שהממשלה צריכה לקיים את החוק.

אני חושב שהשר לא צריך תזכורת שלי.

- - כי לא בטוח שהוא ימלא את החוק. ממלא, ממלא.

על מלא מלא, כמו שאומרים. אני משוכנע. מיכאל, יש לי שאלה יותר חשובה. איך אתה מסביר את - - - של בן גביר על חשבון הרבנים הראשיים? אני אענה לך. לא כל דבר אני יכול להסביר, לא בגלל שאני לא יכול לשכנע אותך, לא כל דבר אני מבין בעצמי. - - - בסדר. אני לא יודע להסביר את זה. שהאפליה הזאת היא לספרדים לא - - - אין דבר כזה. בשביל זה אנחנו פה. אני יודע שאתם לוחמים, אבל בקרב הזה הפסדתם. איזה קרב? על התקציב. לא הפסדתם, הובסתם. ועוד היה לכם את הלוחם ינון אזולאי,

היות שאני לא מכיר את הפרטים, אני נוהג לענות על מה שאני מכיר. מה שאני לא מכיר, אני לא יודע. לא יודע. אבל עוד פעם, הצעת החוק הזאת, שאותה אני כן, אני רוצה להסביר מה חשוב. חבר הכנסת שטרן אמר צריך לדחות ל-50 שנה.

אף אחד לא ירגיש. רגע, שנייה, שנייה. - - - אני חותם לך. אתה תחתום על עוד כמה דברים. זה מהדרין מהמהדרין. חבר הכנסת שטרן, אבל הצעת החוק הזאת היא לא לרבנים הראשיים. לא, זה בגלל שאתם לא רוצים נשים בגוף הבוחר. נכון, לא לא לא, סליחה, לא.

לא, זה לא נכון. אנחנו - - - - - - חבר הכנסת שטרן, אנחנו הגשנו הצעת חוק להגדיל את מספר הנשים, מה שאתם - - - בכמה? מספרים גבוהים. בכמה? אני הגשתי הצעת חוק כזאת כבר כמה שנים. לא, תעזוב

קודם כול, בוא נדייק בעובדות. 10% הגשת? יותר, יותר.

בוא נסכים על 50% עכשיו אני חותם לך.

לא, שנייה, שטרן, שנייה. הדיון לא היה על נשים בוועדה. לא - - - הדיון הוא כאילו לא, אבל - - - למה כאילו? לא כאילו. התרגיל היה על רבניות, לא על נשים. לא.

לא, יש גם בג"ץ על זה. היה בג"ץ.

הדיון האמיתי הוא שאתם רוצים להבטיח שהרבנות הראשית תמשיך להיות מושחתת ותעבור מאב לבן - - - לא לא לא. אנחנו רוצים להמשיך שתהיה רבנות ראשית אורתודוקסית, נכון.

אנחנו יודעים מה קורה. אנחנו רוצים רבנות ראשית אורתודוקסית ולא חילונית כמו שאתה רוצה,

השר מלכיאלי, אם אתה כבר - - - לא התביישתי בזה. רבנות ראשית חפיף יש במקומות אחרים, לא אצלנו. לפני שאתה יורד, היו פה עוד שאלות, השר. לא ענית על השאלות שנשאלו פה. אני לא צריך לענות.

אומרת לי מירב, תודה רבה. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. לא, בקשר לשר אחר הייתה שאלה. אז אמרת שתענה בהמשך דבריך. תודה רבה לשר לשירותי הדת, חבר הכנסת מיכאל

הדובר הבא של הצעה לסדר-היום, חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה.

הסדר, לפי מה שמעודכן אצלי. ההצעה לסדר-היום היא הראשונה.

לפי סדר-היום, מה שהוצג לי. יש לך עשר דקות, זה על הסיעה שלך.

זו לא הצעה לסדר-היום. אבל הצעה לסדר,

זה קרה במשמרת שלכם. יותר מ-700 חיילים שנהרגו, קרוב ל-10,000 פצועים. איבדנו את הצפון, איבדנו את הדרום, איבדנו את אהדת העולם, איבדנו את ההרתעה. מה עוד צריך לקרות כדי שתיקחו אחריות? כרמל גת, עדן ירושלמי, הרש גולדברג פולין ואלמוג סרוסי היו אמורים להשתחרר בעסקה של יולי. ברגע האחרון החלטתם לא לקיים אותה. זו הייתה החלטה שלכם, לא תתחמקו ממנה. הם היו בחיים אחרי זה עוד שלושה חודשים, והם היו בחיים ביום חמישי שעבר. עכשיו הם מתים, נרצחו. קחו אחריות. אל תגידו לנו שהחמאס אשם. ברור שהחמאס אשם, ברור שהחמאס הוא ארגון טרור רצחני ורדיקלי, ברור שאת יחיא סנוואר צריך להרוג, לא רק אותו, כל מי שחבר בחמאס, בג'יהאד האסלאמי, הוא בן מוות. רק זה לא פוטר אתכם מאחריות. יש למדינת ישראל ממשלה,

היא אחראית. רציתם להיות בממשלה, רציתם להיות בשלטון, זה בא עם המחיר הזה, זה בא עם האחריות. לא תתחמקו מזה. מי שעמד בראש המדינה כשזה קרה, מי שאמר שהוא מוביל והוא מחליט והכול נהיה בדברו, הוא אחראי. הוא וכל מי שיושב בקואליציה שלו, עד אחרון חברי הכנסת. כולכם אחראים. אתם אחראים לנרצחי הנובה, אתם הייתם אחראים למיה גורן וקיריל ברודסקי, זכרם לברכה, לאחים שרעבי, לנדב ורועי, שני הבנים של חנה פרי, שקבורים בנירים. קחו אחריות על מה שאנחנו לא רוצים לחשוב עליו, על מה שקורה עכשיו ללירי אלבג, לקרינה ארייב. אתם אחראים למה שקרה לנו כחברה, כמדינה, כבני אדם. אתם אחראים לזה שהמדינה המדהימה ביותר בעולם, מדינה שמחה, מצליחה, אופטימית, הפכה למדינה מוכת צער, סחופת יגון, הולכת מדיכאון לדיכאון לדיכאון. אני אומר מפה לחברי הכנסת של הקואליציה: אל תחשבו לרגע שחמקתם מזה, שאם נתניהו מצליח לחמוק מאחריות, זה כולל גם אתכם. זה ירדוף אתכם עד יומכם האחרון, האשמה, הבושה, האסון, שאתם חלק ממנו. לא ועדת החקירה תטיל עליכם אחריות, עם ישראל יעשה את זה. אתם לא תוכלו לשבת בבית קפה ב-30 השנים הקרובות. לא תוכלו להזמין שולחן במסעדה. ישמעו את השם שלכם ותהיה שתיקה מעיקה, ואז יגידו לכם: מצטערים, המסעדה מלאה, פתאום. אני יודע שאתם מוכרים לעצמכם שזה פוליטי, וזה לפי מחנות, אין לכם מושג כמה אתם טועים. זה כבר לא בלפור, וזה לא קפלן, זו מדינה שלמה שראתה את ששת הנרצחים, ואומרת לכם: אתם אחראים. נתניהו יכול להמשיך לעשות מסיבות עיתונאים עם מצגות, זה לא יעזור לו, ערוץ 14 יכול להמשיך לשלם מיליונים לינון מגל ולברדוגו, זה לא יעזור לכם. בסוף יש דבר כזה, מציאות. יש את החיים שלנו. בחיים שלנו ארבל יהוד חטופה בעזה. החיילים הכי גיבורים בעולם נשלחו למלחמה שאין לה כיוון וכבר אין לה מטרה. תושבי הצפון לא חוזרים הביתה, ובחיים שלנו הכלכלה מתפרקת והמעמד הבין-לאומי שלנו מתרסק. קרה לנו הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו. החיים שלנו התפרקו סביבנו. הצער אוכל אותנו. כל יום מתים עוד ועוד אנשים, ואף אחד לא לוקח אחריות. אתם רק מחפשים - - אפשר לשאול אותך שאלה? - - את מי להאשים, על מי להפיל את האשמה.

אושר שקלים, חבר הכנסת שקלים,

אין פה מקום לשאלות.

- - - אפשר ברשותך - - - זה לא מקום לשאלות. אפשר שאלה פשוטה? לא, לא. זה מחלחל - - - לא, לא, אתה לא תפריע. אל תפריע. - - - חבר הכנסת שקלים, אל תפריע. חבר'ה, לא צריך לעזור.

לא, אתה לא יכול לשאול שאלה.

לא, זה לא - - - זה מחלחל. זה כבר לא רק המלחמה - - - מה אתה - - - תפסיק,

כולם הבינו, זה מחלחל, זה כבר לא המלחמה, כולם הבינו שאין יותר דבר כזה במדינת ישראל,

מספר ההרוגים בתאונות דרכים מזנק, לא עולה על דעתה של שרת התחבורה שהיא אחראית, שנת הלימודים לא נפתחת, שר החינוך לא אחראי, הפשיעה בשיא של כל הזמנים, אין ביטחון אישי, שיא במספר הנרצחים גם במגזר היהודי, השר לביטחון לאומי חוגג וצוהל, דירוג האשראי יורד, שר האוצר לא קשור לזה, המעמד הבין-לאומי שלנו מתרסק, מה זה קשור לשר החוץ? ועדת החקירה על אסון מירון קבעה באופן הכי נחרץ שיש מי האשמים, לא מעניין אף אחד, ועדת החקירה לצוללות מוציאה מכתבי אזהרה שלא היו כמותם בתולדות המדינה, שעמום מוחלט, אתם כבר לא אחראים על כלום. החוק קובע שמי שלא אחראי למעשיו הוא משוגע. חיינו מנוהלים על ידי ממשלה שהשתגעה. זה לא יעזור לכם, אתם אחראים, אתם אשמים. אתם תלכו הביתה, מפני שאנחנו מדינה חפצת חיים, מפני שיש לנו אפשרות אחרת, מפני שזו לא ישראל האמיתית. ישראל האמיתית היא צה"ל והלוחמים הגיבורים שלנו, וישראל האמיתית היא ארגוני החברה האזרחית, שלקחו אחריות ב-8 באוקטובר, וישראל האמיתית הייתה בשבת האחרונה בבגין ובפרדס חנה-כרכור ובחיפה ובירושלים, והיא אמרה למשפחות החטופים: אנחנו כן איתכן, אנחנו כן לוקחים אחריות, ואנחנו לעולם לא נוותר עליכם ולעולם לא נוותר על המדינה שלנו. זו ישראל האמיתית והיא תנצח.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. הדובר השני הוא חבר הכנסת גדי איזנקוט, בבקשה. גם לרשותך עשר דקות, אדוני. בבקשה. יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, במוצאי שבת לפני עשרה ימים התחילו להגיע ידיעות על רצח שישה חטופים. למוחרת בבוקר, 1 בספטמבר, נחשפו אזרחי ישראל, יום של התחלה עבור סטודנטים, עבור תלמידים, המוני ישראל שמתבשרים בכאב גדול על רצח אכזרי של שישה חטופים שהיו חיים ימים ספורים לפני, שרדו בשבי במשך 11 חודשים. זה המשך לאכזריות והרוע שראינו לאורך כל התקופה מארגון חמאס, יחד עם ההבנה שב-7 באוקטובר יצאנו למלחמה צודקת, הרוח והמחויבות של הצעירים נחשפה עוד פעם, אבל פה צריך להבין שהיא משאב יקר, שצריך להתייחס אליו בחרדת קודש ולא לקחת אותו כמובן מאליו. לקחת אותו בתבונה ובחרדת קודש, לנהל את המלחמה ולהשיג את המטרות שלה. על זה חיילים מקריבים את חייהם. עד כמה שזה יישמע מפתיע, בעיקר לצד השמאלי של האולם, בחלוף 11 חודשים נותרנו עם ששת מטרות המלחמה שהגדרנו ב-16 באוקטובר, לפני כמעט שנה. המציאות השתנתה בצורה רצינית מאוד, חייבה עדכון. ראש הממשלה התעקש לא לשנות אות. החלק היותר מטריד בעיניי, ואני יכול לסייע ולתת העתק למי שנמצא פה, קצין תורן, הוא העובדה ששרים שמתראיינים, גם אתמול ראיתי, כולל בריאיון של ראש הממשלה, לא מכירים נכון את מטרות המלחמה, מה שאמור לשמש כמצפן למערכות הביטחוניות, מה צריך לחשוב על זה. אז קודם כול, אני ממליץ לשנן אותן, ואחרי זה אני ממליץ לעדכן אותן, כי לבנון לא מופיעה שם, איראן לא מופיעה שם, השבת יישובי הצפון לא מופיעה שם. אפילו פילדלפי לא מופיע שם, ויהודה ושומרון לא מופיעים שם. כבר במחצית בפברואר הצבענו בפני ראש הממשלה בעל פה ובכתב על כך שהוא נמנע, הוא גם נכנע, נמנע מלקבל החלטות קובעות, החלטות אסטרטגיות. ואני שואל את עצמי מה השתנה. דיברנו איתו על השבת חטופים, דיברנו על קידום תוכנית המלחמה ברצועת עזה, מה שנקרא היום שאחרי, שהוא סירב להתעסק בזה. ולכן בזמן האחרון אנחנו שומעים שהיכולת השלטונית של חמאס התחזקה ברצועת עזה. דיברנו איתו לפני שבעה חודשים על הצורך לבצע את תוכנית המלחמה שהוצגה ארבעה חודשים לפני בדבר הצורך להעביר את המשקל צפונה, הוא התעלם מזה. דיברנו איתו פעם אחר פעם על מניעת הידרדרות ביהודה ושומרון. זה היה אולי הנושא המרכזי שדיברתי עליו בשנה הראשונה שלי פה, בשנה הקודמת, על ההבנה שמה שנזרע בהסכמים הקואליציוניים מביא לסערה שאנחנו קוצרים אותה, כשלוקחים בגלל צרכים קואליציוניים את המינהל האזרחי ונותנים לשר אחד, ולוקחים את מחוז ש"י ומכפיפים אותו לרצון של השר לבט"פ, ומה שממשיך לעבוד במאמצי על זה מאמצי הסיכול והמניעה. צריך לומר שיש הישגים אופרטיביים ראויים לצבא, הישגים מבצעיים. יחד עם זה, כשאני בוחן את מטרות המלחמה, אני רואה שיש מרחק גדול מהמקום שחשבתי שנימצא בו לפני 11 חודשים. אנחנו הצטרפנו לממשלת החירום בימים קשים. לא שאלנו שאלות ונכנסנו. אני רואה את עצמי כשותף מלא לאורך כל התקופה ששירתנו בקבינט. ניסינו להשפיע, ניסינו להוביל למקום נכון יותר. השיקול היה טובת מדינת ישראל. ואני מסתכל אחורה ואומר לעצמי שאם היינו מצליחים לשכנע, ולהציב את האינטרסים הלאומיים ואת מטרות המלחמה בראש סדר העדיפויות בלא שיקולים פוליטיים, זה יכול היה להיראות אחרת. ביום 28 בנובמבר, כשאנחנו נכנסים לדיון על הפעימה הלפני אחרונה בעסקת החטופים הראשונה, ברקע הכותרות שהשר לבט"פ איתמר בן גביר מאיים על ראש הממשלה: אם לא תחזור למלחמה מייד, אנחנו נפרק את הממשלה. ככה נכנסים לדיון, ולא צריך לדמיין מה הייתה תוצאת הדיון. בחודש מאי הצביעו ראשי מערכת הביטחון בפני ראש הממשלה, בפני הקבינט, שהושגו התנאים להשבת החטופים. התכנסנו, ואחרי מספר דיונים רציניים יש לומר, הסכים ראש הממשלה על מה שנקרא לימים מתווה נתניהו, שהתקבל ב-27 במאי. הוא עבר שם-שם: אתה מסכים, אתה מסכים, אתה מסכים. למוחרת בבוקר שמענו בחלק מהערוצים שהרופסים דחפו לפשרה, ראש הממשלה והשר דרמר עמדו איתן, ובכל זאת הוא העביר את זה. זה היה בקבינט המלחמה. כשביקשנו ממנו להביא את זה בפני הקבינט הרחב,

שאלנו אותו: איך זה יכול להיות? סנוואר מחזיק בהעתק הזה. יעלה על הדעת ששאר שרי הקבינט לא יראו? הוא לא אפשר את זה. אם אני הייתי מקריא את המטרות האלה אז והיום, היו אומרים שאנחנו מוכרים את ביטחון המדינה. אז מאחר שזה התפרסם באנגלית ובערבית, אז למי שלא יודע, אפילו אם יש אחד כזה,

יש שם ארבעה סעיפי פתיחה, שמטרת ההסכם היא שחרור כלל בני הערובה, החיים והמתים, מרצועת עזה בתמורה למספר מוסכם של 20 פלסטינים. הסעיף השני: השגת שקט בר קיימא שיוביל להפסקת אש קבועה. אחרי זה השופרות דיברו על עצירת המלחמה. הם רוצים לעצור את המלחמה. זה סלוגן עיתונאי. זה מעולם לא עלה בשיח. וגם אף אחד לא דרש את זה. במתווה נתניהו, במידה שהוא מצליח, יש ארבעה חודשי עצירת מלחמה, זה הפסקת מלחמה. ואחרי זה הוא גם דרש את נסיגת הכוחות הישראליים מעזה, ודרש דבר נוסף בניגוד להחלטת הקבינט, של שיקום הרצועה, פתיחת המעברים ומתן אפשרות לסחורות ואנשים. לצערי, לאחר זמן קצר הוא התכחש למתווה הזה, ואני מסכים לגמרי לאמירה שנאמרה פה קודם, סנוואר הוא רוצח בן מוות. אנחנו מצפים רק מההנהגה ישראלית לנקוט עמדה. ובהנחה שתפקיד של הנהגה הוא לומר אמת, להתוות דרך ולתת תקווה, כשמסתכלים איפה אנחנו עומדים אחרי 11 חודשים, המסקנה ברורה מאוד, ראש הממשלה של הליכוד הוביל מלחמה ב-1982, ובקיץ 1983 הוא הגיע למסקנה. הוא הקים ועדת חקירה ממלכתית, והתפטר אצל הנשיא הרצוג. אז זה היה חיים הרצוג. ופה אני מתקשה מאוד להבין את העמדות של ראש הממשלה בלומר אמת. אני מודה מאוד שהתקשיתי גם כחבר קבינט. רב הנסתר על הגלוי. אתה יודע מה אומרים, אתה יודע מה משתנה אחרי זה, וקשה מאוד לעקוב. מהסיבה הזאת 101 חטופים עדיין שם, 70,000 עקורים לא נמצאים בבתים. מה קרה לגרעין האיראני, אני שואל כמי ששירת תחתיו כרמטכ"ל, זאת הייתה הדת השנייה שלו. אני יודע מה העיסוק בצה"ל. תוכנית הגרעין האיראנית נמצאת היום במקום המתקדם ביותר מאז שיצאה לדרך, והשאלה היא מדוע הוא מאפשר למצב הכאוטי באיו"ש להידרדר. והשאלה היא לא אם תהיה הסלמה, אלא מתי תהיה הסלמה, כי חלק מהשרים וחברי הקבינט דוחפים להסלמה כחלק מתפיסת עולם. השב"כ וצה"ל מצליחים לסכל טרור ולשמור על מציאות סבירה. הקבינט חייב להתעשת ולעצור את ההתפרעות של חלק מהשרים שדוחפים להסלמה רחבה, ואני יכול להגיד לכם מהניסיון שלי, אני פיקדתי על יהודה ושומרון ב-2003, 2004, 2005. כדאי מאוד לעצור אותם ולעשות את המאמצים, כי אחרת ניכנס לבעיה קשה מאוד בכל הזירות. ומי שחושב שאפשר להילחם בשבע זירות, צה"ל הוא צבא גדול, צה"ל הוא צבא חזק, אבל נדרשת הנהגה שתדע למקד אותו. אני רואה שנגמר לי הזמן. היה לי עוד סעיף על התוויית הדרך ועל מתן התקווה. אני מקווה מאוד שנתעשת. תגיד, אנחנו רוצים לשמוע. אם אני אקבל הארכה.

אם השרים ישבו בשקט, אז ביהודה ושומרון לא יהיו פיגועים? הם יעזבו אותנו? לא ירצחו אותנו?

בגלל ששר כזה אמר משהו, ואחד אמר משהו אחר, זו הסיבה שהם רוצחים אותנו?

מאחר שפיקדתי על יהודה ושומרון, הייתי מפקד אוגדה, מח"ט ומג"ד, אני מכיר את המציאות, מעריך מאוד את המתיישבים, ואני חושב שגם בתקופות האלה הבסנו את טרור המתאבדים של חמאס, כי ידענו להילחם בצורה נחושה מול האויב, ידענו להגן על האוכלוסייה היהודית, ידענו להפריד בין טרור לאוכלוסייה, וידענו להשאיר תקווה למי שלא עוסק בטרור, ומי שעוסק בטרור, נלחמנו בו בנחישות. החלק המטריד הוא התוויית הדרך, זה להבין מה ראש הממשלה רוצה, מה ממשלת ישראל רוצה. כשמסתכלים על מטרות-העל של ראש הממשלה ועל 13 האינטרסים שראש הממשלה אישר, אין קשר, אולי רק אינטרס אחד, של עיסוק בשינויי האקלים, עומד בהלימה למה שנכתב.

ולכן, מה שנדרש דחוף זה לתת לצוות המשא ומתן מנדט, שיגיע להסכם מתוך עמדה של כוח על פי מתווה נתניהו. צריך לעדכן אותו. היו עצות טובות מאוד בקבינט הרחב, של השר אמסלם ואחרים, לעשות את זה באחת. אפשר לעדכן את זה. זה מתווה שאיבד מהרלוונטיות שלו, כי לצערי הרב חלק גדול לא איתנו, חלק משמעותי, מאז שיצאנו לדרך, ולכן נדרש לתת מנדט ולדרוש תוצאה. הדבר הבא זה לבנות אלטרנטיבה לשלטון חמאס. אחרי שהם נפגעו קשה מאוד, הם מתעשתים, מחזירים את הכוח לעצמם, לוקחים כסף מהאספקה שנכנסת לתוך הרצועה. את גבול מצרים צריך לאטום. ראש הממשלה צודק, זה איום, אני לא מקל בו ראש. אפשר לאטום אותו. היום יש טכנולוגיה במדינת ישראל שלא הייתה. התווך התת-קרקעי, אפשר לאטום אותו גם באמצעים טכנולוגיים, גם במודיעין, גם ביכולת מבצעית וגם בשיתופי פעולה. אסור שהאמצעי יהפוך למטרה. המטרה היא המטרה שהגדיר הקבינט, השבת חטופים.

ופה אני חושב שחייב לעשות שינוי משמעותי מאוד כדי להחזיר את מדינת ישראל לנתיב, ליציבות, גם בביטחון הלאומי שלנו וגם בחיבור החברתי שלנו, בסולידריות שנדרשת מהחברה הישראלית, אפרופו שירות ישראלי של כלל הצעירים הישראלים, החלטות בדבר האופי של החברה הישראלית, ומה למדנו מ-7 באוקטובר.

תודה רבה לחבר הכנסת גדי איזנקוט. ישיב להצעה לסדר-היום שר התקשורת שלמה קרעי,

מה הוא כבר יכול להשיב? אני מבקש לשמור על השקט. מי שלא רוצה, לא חייב להיות באולם.

אושר,

אתם לא רוצים את תשובת הממשלה? לפיד יוצא.

יוצא? בבקשה. 12 מנדטים בסקרים. תמשיכו - - - מחלקת הדגים הקפואים של הנורבגים - - - תודה. חבר הכנסת שקלים וחבר הכנסת שירי, אפשר להמשיך את השיחה בחוץ. חברת הכנסת פרידמן. רבותיי, בואו נכבד גם את תשובת השר. - - - רק שנייה.

בואו נסכם: מי שלא רוצה לשמוע לא חייב לשבת באולם. - - - לשאול את השאלות, אחרי זה נענה לך, אושר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הלב של כולנו נשבר למשמע הידיעה הנוראה על רצח ששת החטופים בידי מחבלים נתעבים צמאי דם, הירש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת, השם ייקום דמם. ראש הממשלה נתניהו ביקש בקול שבור וכואב סליחה מבני משפחתם על שלא הצלחנו להשיב את יקיריהם בחיים. הם לא היו מוכנים לשמוע אותו.

עמנו למוד ייסורים וכאב. אנחנו יודעים שמתוך השכול הנורא נוכל להתנחם בצוואת הנצח, בצוואת החיים. עלינו לעשות כל שלאל ידינו, בעזרת השם, בעוז ובנחישות, כדי למגר את הרוע הזה מעל פני האדמה ולהחזיר את 101 החטופים הביתה. לצערי, ראש האופוזיציה לפיד לא מסוגל להתעלות לגודל השעה. קודם הוא קרא לאלו שמבעירים את הרחובות ומממשים את דף המסרים של סנוואר "ישראל האמיתית". ממש.

הוא הבעיה. הוא הבעיה.

שמציע להפר פסיקת בג"ץ, אתה מתעלה לגודל השעה. תודה, חבר הכנסת קריב.

אתה, שרוצה להחזיר את המהפכה המשפטית לרחובות באמצע מלחמה וקורא להפר את פסיקת בג"ץ, אתה מתעלה לגודל השעה. תודה. בוא, תצטט גימטריות על אהבת ישראל. כיושב-ראש ועדת החוקה לשעבר של הכנסת אתה יודע

למגר את הטרור ולהציל חיים. איזה מאמץ?

- - - מאחד בערוץ 14. חברת הכנסת שרון ניר, עוד לא קראתי אותך לסדר. לא רוצה לקרוא אותך לסדר. אני מציע לך שמי שכתב לך את הנאום, תפטר אותו. מי שכתב את הנאום זה אדם מנותק שלא יודע מה קורה בחברה

כדאי שכולנו נתיישר מאחורי רוח לוחמינו הגיבורים, מאחורי העמדה של הקבינט של ממשלת ישראל במלחמה הקיומית שלנו באויב. בסופו של דבר המציאות מדברת בעד עצמה. איזה קבינט?

בן גביר זה הקבינט שלך?

מי שמנהל את מדינת

וזה מפריע, ולכן אני אקרא אותך לסדר. לא רוצה לקרוא אותך לסדר. הערת ביניים עניינית,

אבל אתה חוזר על אותו דבר. אולי נקבל תשובה.

שאלות ותשובות זה דיון אחר. לא נקבל תשובות. אל תדאג, לא

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאז 7 באוקטובר, כמעט שנה, אנחנו עוברים תקופה שאפשר לקרוא לה ימים נוראים. שנה שלמה של ימים נוראים. מה עושה הממשלה? מנסה להנדס את התודעה. אני מסתכל רק על מה שקרה היום, היום עוד לא נגמר, 80,000 איש שעדיין גרים בצפון נאלצו לרוץ למקלטים בגלל אזעקות כאלו ואחרות. אני מסתכל על מה שקרה אתמול. אני חושב שכולנו הזדעזענו, ראינו את האימא רצה באמצע הלילה, תופסת את התינוק שלה בעריסה ורצה איתו לממ"ד. בלילה אתמול, תושבי הצפון נאלצו חמש פעמים לרוץ למקלטים. איזה לילה הם עברו. אני מסתכל על מה שהיום בכל הרשתות, אותם תלמידים והורים שכבר חזרו לבתי ספר, אתה רואה את הצעקות, את הפחד. ככה הם חיים, ככה אנחנו מגדלים דור שלם. כל זה על רקע הנאום הפתטי האחרון של ראש הממשלה, שאומר: אני האחראי על ביטחונם של אזרחי ישראל. זה הביטחון שלך, אדוני ראש הממשלה? הפכת את הילדים שלנו לשכפ"ץ שלך ושל הקואליציה שלך. זה מה שעשית. אני גם באמת לא מבין את עצמנו, אגב גם לא את התקשורת, אנחנו כבר התרגלנו לימים שחיזבאללה משגר יותר מ-100 רקטות וכטב"מים ביום אחד, וזה כבר מופיע כידיעה שלישית או רביעית במהדורות החדשות. מי בכלל חלם שנגיע למצב הזה? כל מה שקורה זה המשך של התבוסתנות של הממשלה הזאת, של מדיניות ההכלה. שמעתי את כל דברי הבלע של השר קרעי לגבי הסיפור של הצפון וחיזבאללה. אדוני השר, זה לא במקרה שכל האסונות רק במשמרת שלכם. אסון מירון במשמרת שלכם, שומר חומות במשמרת שלכם, 7 באוקטובר במשמרת שלכם. שום דבר לא קרה במשמרת של ממשלת השינוי, כי אנחנו ידענו לטפל בדברים. מי שמדבר על התבוסתנות. ב-13 במרץ 2023 היה פיגוע בצומת מגידו. כל מערכת הביטחון דורשת תגובה קשה, ומי שמונע תגובה בממשלה, אותו תבוסתן, אבו יאיר. אבו יאיר מונע תגובה אחרי הפיגוע במגידו. ב-11 ביוני 2023 אנחנו בכלל רואים יישוב חדש. מקימים לנו יישוב חדש: נווה נסראללה שם בהר דב בצד שלנו. עולים ומגיעים לשם חמושים של חיזבאללה, שיושבים שם. כל מה שהיה צריך להיגמר בפקודה של המ"פ במוצב הקרוב מגיע לראש הממשלה, והוא מונע תגובה אמיתית ועוצמתית מצד צה"ל. ב-11 באוקטובר 2023, ארבעה ימים אחרי אותו אסון של 7 באוקטובר, עוד פעם, לפי מקורות העיתונאים בליכטנשטיין, הייתה הזדמנות. נוצרה הזדמנות למבצע שובר שוויון אמיתי בצפון. המטוסים כבר היו באוויר, מי שנותן פקודה לעצור אותם ולקרקע אותם זה אותו ראש הממשלה אבו יאיר. אני מסתכל בלילה, ב-25 באוגוסט, לפני כשבועיים, כשצה"ל פעל להסרת איום של חיזבאללה, כוונות ירי למרכז הארץ, צה"ל מניח על השולחן שלוש גרסאות, שלוש תוכניות, שלוש אפשרויות. כמובן שראש הממשלה בוחר באפשרות הכי מגומגמת, הכי רזה, וגם אותה הוא מדלל. אז מי שבאמת מוביל פה מדיניות של תבוסתנות, מדיניות של הכלה עד הרגע הזה, זה אותו ראש ממשלה. תסתכלו מה קורה בדרום: טרלול מוחלט. עדן ירושלמי, זיכרונה לברכה, הגיעה למשקל של משוחררי אושוויץ, 35 קילו. ומה אנחנו רואים מנגד כשהחמאס מרעיב את כל החטופים שלנו, אלפי משאיות נכנסות כל שבוע, משאיות עם סיגריות, עם דלקים, עם פינוקים למיניהם. מי מכניס את אותן משאיות של סיוע "הומניטרי"? ארגון IHH. אותו ארגון שארגן לנו כבר את מרמרה, ארגון שמוכר במדינת ישראל כארגון טרור. למה בכלל נותנים להם להכניס סיוע? רק לפני פחות משבוע מתקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון, כמו תמיד הכול הודלף החוצה, מה אני קורא בעיתונים? ששב"כ באותו דיון אומר שארגון אונר"א מהווה סכנה ביטחונית למדינת ישראל. אלה שני ארגונים מרכזיים שכרגע אחראים על הסיוע ההומניטרי. אני לא יודע איזה נשק הם מחביאים שם באותו סיוע הומניטרי. מדברים על צינור חמצן. צינור חמצן אמיתי זה אותן משאיות, זה צינור החמצן, IHH זה צינור חמצן, אונר"א זה צינור חמצן. יתרה מזו, מה קורה עם אותו סיוע שנכנס? אותו סיוע שנכנס, חמאס משתלט עליו בעזרת אונר"א, מוכר את אותן סחורות שמגיעות חינם לעזה והכסף הזה משמש למימון פעילות חמאס של היום. מזה הם מגייסים גם אנשים חדשים. על כל מחבל שהרגנו הם מגייסים שניים, כי הם שולטים בכסף, הם שולטים בנשק.

כל החיילים, כל הכוחות שלנו, מרוכזים על שני צירים:

נצרים. ציר נצרים. זה הכול. אנחנו שם מדשדשים. ובאמת, כשהייתה כבר אפשרות לשבור את חמאס, כשהם היו קרובים להתפרקות, כשנכנסנו לח'אן יונס, לא ניצלתם את אותו מומנטום להמשיך הלאה, להכריע את החמאס ולשחרר את החטופים שלנו. לכן, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא סומכים עליך. לא מאמינים לך, גם בנושאים הרבה יותר פשוטים. כאן, ב-14 באוקטובר, שבוע לאחר אותו אסון נוראי, הניחו חוק. מי שהניח אותו, מי שרשום, מי שמופיע ראשון זה עמית הלוי, חבר ליכוד, איתו חתמו עוד 40 חברי כנסת, מהאופוזיציה, מהקואליציה, חוק עשיית דין במחבלים של חמאס ועוזריהם. למה החוק לא מתקדם? למה עד היום לא הצלחנו להעמיד לדין אפילו מחבל אחד? כי אתה מטרפד את זה. תשאל את עמית הלוי, תשאלו את שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט: מי מטרפד את זה? ראש הממשלה. אנחנו איבדנו יותר מחטיבה במלחמה הזאת, יותר מ-700 חיילים הרוגים, אלפי פצועים קשה שכבר לא יכולים לחזור לשירות פעיל ביחידות קרביות, וצריך להעביר את חוק הגיוס. מה אנחנו רואים במקום זה? את חוק ההשתמטות. חוק השתמטות עכשיו. ומה קרה אתמול? אספר לכם. זה דבר הכי מרתק. אתמול בין 15:00 ל-17:00 התקיים דיון בלשכת ראש הממשלה בחדר הקבינט, בהשתתפות ראשי האוצר. באמצע הדיון, בלי בכלל לחשבן לאף אחד, נכנס השר גולדקנופ, אתם זוכרים, מה לממשלה ולמלחמה? והשר גולדקנופ, בנוכחות כולם אומר: אדוני ראש הממשלה, או שבשלושה שבועות אתה מעביר לנו את חוק ההשתמטות או שאין לך תקציב. תראו איזו חוצפה. אותו שר שאומר מה לממשלה ולמלחמה, באמצע דיון תקציבי נכנס, מתפרץ לתוך חדר הקבינט והוא שם אולטימטום לראש הממשלה: או שתוך שלושה שבועות תעביר לנו את חוק ההשתמטות, או שאין לך תקציב. ככה מתנהלים דברים בקואליציה הזאת. זאת לא קואליציה ימין על מלא, זאת קואליציה בושה על מלא, ולעם ישראל מגיעה הנהגה אחרת. תודה רבה לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. הדובר השני הוא חבר הכנסת זאב אלקין. עשר דקות לרשותך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו התכנסנו כאן לדיון על ניהול המלחמה על ידי הממשלה והשגת יעדיה, וראוי לפתוח את הדיון מציון של המטרות העיקריות, היעדים המרכזיים, אדוני השר, שהממשלה שאתה חבר בה שמה לה בתחילת המלחמה הזאת, אגב בקונצנזוס ציבורי רחב. הייתה אז ממשלה יותר רחבה, כשנקבעו היעדים האלה, וגם המפלגות שלא היו בממשלה די הזדהו עם המטרות. המטרה האחת, ואני לא מצטט במדויק כי זה נוסח בשפה מרתקת, שלילת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, אבל המטרה האחת, במילים הפשוטות שבהן השתמשו אגב גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון ואני בטוח שגם אתה לא פעם ולא פעמיים - - - רק שנייה. חברת הכנסת לזימי, בבקשה, זה מפריע.

כל סיעת העבודה שם, עשיתם רעש גדול - - - אני לוקח אחריות - - - קח אחריות עליך, קריב.

טוב, תיקח אחריות ותרגיע את הרוחות, תודה.

נופל לי המיקרופון פה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש. מישהו מהסדרנים יכול לעזור לחבר הכנסת אלקין?

הסתדרת? מה, סגרו לך מיקרופון? - - - את חבר הכנסת בליאק על היותו אביר איכות השלטון?

אולי זה סימן מיוחד. חבר הכנסת אלקין, זה סימן, שנופל לך מיקרופון. בבקשה.

מיטוט שלטון חמאס היה היעד הראשון של המלחמה הזאת. אגב, מאוד טבעי בהתחשב בכל מה שאירע ב-7 באוקטובר והתובנה סוף סוף בצד הישראלי, שאנחנו לא יכולים יותר להשלים עם המציאות שחמאס הוא לא רק ארגון טרור שרוצה לרצוח כמה שיותר ישראלים, אלא הוא משתמש ביכולות השלטוניות שהיו לו במשך כל השנים האלה ברצועת עזה כדי להתחמש, כדי להכין טבח מסוג כזה שאירע ב-7 באוקטובר. היעד השני דיבר על יצירת התנאים להחזרת החטופים, עוד פעם, ולתרגם את זה לשפה הפשוטה ולא בשפה המדויקת והיבשה של אותה החלטת קבינט: להחזיר את החטופים הביתה. בחיים. מי שבחיים, בחיים. לצערי, כבר אז, כשנוסחו ההחלטות האלה לא כולם היו בחיים

לי שבאותה תקופה עוד היית חבר ועדת חוץ וביטחון. - - - היעד השלישי דיבר על החזרת התושבים לבתיהם בביטחון, גם בדרום וגם בצפון כמובן. היו עוד יעדים נוספים, ביניהם גם היה יעד שדיבר על פרימטר ועוד, אבל אלה היו, בעיניי לפחות, שלושת היעדים המרכזיים והעיקריים ששמה הממשלה למלחמה הזאת. ואדוני השר, בואו נראה איפה אנחנו נמצאים היום? בסוף, המבחן הכי פשוט הוא מבחן התוצאה. מיטוט שלטון חמאס, קרה או לא קרה? היום, עברו 11 חודשים מתחילת המלחמה הזאת, האם שלטון חמאס בעזה מוטט? אני חושב שכל בר-דעת יודע מה התשובה לשאלה הזאת: לא ולא, כולל אפילו בצפון הרצועה שאנחנו נכנסנו אליו וטיהרנו אותו ברמה מסוימת וביתרנו אותו וכיתרנו אותו וחזרנו אליו, ורק מה לא עשינו? מי שולט היום על האוכלוסייה ברצועת עזה?

שולט על הכול,

על האוכל שאנשים מקבלים,

על המים שאנשים מקבלים, שולט על הדלק שאנשים מקבלים. אנחנו רק מאשרים להכניס, הוא שולט למי לחלק. שיתוף פעולה נפלא בין ממשלת ישראל לחמאס. הוא קבלן ביצוע החלוקה שלנו של כל הסיוע שנכנס לרצועת עזה, שולט אגב על כסף, על הכול. היעד השני מולא לצערנו כולנו רק באופן חלקי. כמחצית החטופים חזרו הביתה בהסכם הראשון שהיה. היה מספר מסוים של חטופים ברוך ה' לא גבוה, אבל ברוך ה' שהצלחנו להציל אותם בחיים. לצערי, גם היה מספר עוד יותר גבוה שחזרו הביתה, לצערי בארונות, אבל בוודאי ובוודאי, השורה התחתונה, שהיעד הזה לא מולא לאחר 11 חודשים של המלחמה. פה אני מגיע ליעד השלישי, גם כאן צריכים להגיד את האמת: תושבי שדרות וחלק מיישובי העוטף, ואתה מכיר היטב את האזור הזה, מי כמוך, חזרו לבתיהם. להגיד שהם חזרו לבתיהם בביטחון מוחלט, אני חושב שיהיה מופרז כי כולנו מתעוררים, ואני בכוונה לא מכבה אצלי את ההתרעה של צבע אדום, גם כשזה קורה בשדרות או ביישובי העוטף, כי אני רוצה לדעת ואני רוצה להרגיש, ולו במקצת, את מה שהם מרגישים, אז בתור מי שמקבל את ההתרעות האלה, אני יודע שהם לא חזרו בביטחון מלא, כי אפילו ירי הטילים מעזה עדיין נמשך. אני כבר לא מדבר על השאלה אם מישהו ביישובי העוטף יכול להרגיש את עצמו בביטחון מלא, אם הוא יודע שחמאס עדיין שולט ברצועת עזה ועדיין יכול לתכנן עוד מתקפה רצחנית על השטח של מדינת ישראל, ומן הסתם, צריך להניח שגם מתכנן ולא מסתפק רק בפעולות הגנה. אבל לפחות חזרו לבתיהם, כמובן, חוץ מאותם ישובים שנהרסו, ולצערי, זה ייקח עוד זמן. אבל אדוני השר, תסתכל מה קורה בקצה השני של הארץ, בצפון. יצרנו במו ידינו רצועת ביטחון בשטח של מדינת ישראל. כ-100,000 אזרחים ישראלים הפכו לפליטים בארצם, ולא רק שהם לא יכולים לחזור הביתה,

לא אתה ולא שר הביטחון, ולא ראש הממשלה, לא יודע להישיר להם מבט בעיניים ולהגיד: אנחנו מעריכים שנוכל להחזיר אתכם לבתיכם בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד שלושה. אף אחד בממשלה לא אומר דבר ברור, חוץ מהאמירה, אל תעמדו לי עם סטופר על ה-1 בספטמבר. ה-1 בספטמבר מזמן עבר.

רק לפני כמה שעות הבהרתם פה חוק להגדלת יעד הגירעון כי צריך כסף לממן את שהות המפונים מהצפון בבתי מלון, וזה הוגדר כהוצאה חד-פעמית שלא תחזור על עצמה אחר-כך. אתה בטוח שהיא לא תחזור בשנת 2025, אדוני השר? אתה יכול לעמוד פה על הדוכן ולהגיד, הכי מאוחר סוף דצמבר 2024, תושבי הצפון כולם בבתיהם? אני לא מכיר נכונות כזאת מצד הממשלה להתחייב לזה, ולא מכיר תוכנית שתביא לשם. ולכן אני לא בטוח שזאת הוצאה חד-פעמית שאפשר לפתור אותה בקופסה. אז כשאני לוקח את שלושת היעדים האלה, אף אחד מהם לא מומש. מה אתה היית אומר, אדוני השר קרעי, אם היית היום חבר כנסת והיית נואם פה נאום בנושא הזה מול הממשלה, שב-11 חודשי מלחמה, שזה זמן בכלל חסר תקדים כמעט מבחינת ההיסטוריה הישראלית, תכנון מלחמות במדינת ישראל, נמצאת במצב שאף אחד מהיעדים שהיא שמה לעצמה לא מושג. אני חושב שכשמודדים את זה במבחן התוצאה, אי אפשר להישאר אדיש לזה. אז כנראה שמשהו בשיטות שבהן הממשלה פועלת הוא לא נכון. אותי לימדו שאם עושים אותו דבר ולא מגיעים לתוצאה, צריך לשאול מה לא עובד נכון כאן. ובמקום לשאול את השאלה מה לא עובד נכון כאן, אנחנו עדים למלחמת עולם,

בתוך הממשלה, בין ראש הממשלה לשר הביטחון. אני בבניין הזה מ-2006, ואפילו עברתי פה כמה מלחמות. אני לא זוכר כזה דבר, לא בשגרה ולא במלחמה. מערכת יחסים כזאת בין ראש ממשלה לשר הביטחון לא זכורה לי. אני לא בטוח שהיא הייתה קיימת אי פעם בהיסטוריה הישראלית, מאז 48'. איך אפשר להשיג את יעדי המלחמה, איך אפשר לנהל את המלחמה, אדוני השר, כששר הביטחון וראש הממשלה תוקפים אחד את השני באופן ישיר, מה שנקרא, בכינון ישיר? ואני כבר לא מדבר על תדרוכים, וכל אחד מהם אומר דבר והיפוכו.

כחבר כנסת, מנסה להבין מה נכון מבחינת עמדת הממשלה, יש שתי ממשלות, יש ממשלה של ראש הממשלה ויש ממשלה של שר הביטחון. איך זה יכול לעבוד? מה המשמעות של החלטות קבינט בכזה מצב? איך אפשר לנהל את המלחמה בכזה מצב? ולכן, אדוני השר, אני חושב שהגיע הזמן שהממשלה תשאל את עצמה מה לא עובד כאן בסדר. אי אפשר לנאום נאומים פתטיים על כך שאנחנו כפסע מהניצחון המוחלט, ואז כשמודדים את זה לפי מבחן התוצאה, מבחן התוצאה הוא אפס. הוא גרוע מאפס. קרובים להפסד אסטרטגי. חבר הכנסת קריב, אי-השגת יעדי מלחמה זה הפסד אסטרטגי. צודק. זה הפסד אסטרטגי, כי אם אפשר לעשות לנו טבח כמו שנעשה ב-7 באוקטובר, ואחריו 11 חודש עברו וחמאס עדיין בשלטון בעזה, ורצועת הביטחון היא בשטחנו, ולא בלבנון, ואזרחי ישראל לא בבתיהם ואין להם שום אופק, וכמעט מחצית החטופים עדיין בידי החמאס, זה הפסד אסטרטגי. ואם זה ייגמר ככה, זה יהיה הפסד אסטרטגי שגם יאיים על ביטחונה של מדינת ישראל. ולכן, אדוני השר, אני מציע לך שלא רק תעלה פה על הבמה להשיב לנו בשם הממשלה,

בישיבות הממשלה, אתה לא חבר קבינט, אז אני לא יכול להציע לך את זה בקבינט, אבל בישיבות ממשלה, להציע לראש הממשלה ולחבריך לשולחן הממשלה, בוודאי לשר הביטחון, ובוודאי לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני, להתחיל לשאול את עצמכם את השאלה מה לא עובד כאן בסדר, מה צריך לעשות אחרת, איך צריך לשנות את ניהול המלחמה הזאת כדי להגיע למימוש היעדים שלה ולמנוע את הכישלון האסטרטגי הזה של מדינת ישראל. וכמובן לנסות, ומעניינת אותי מאוד דעתך, מעל הדוכן הזה, כי אני ראיתי אותה ברשתות חברתיות, אבל נדמה לי שלא שמעתי אותה כנציג ממשלה רשמי מעל הדוכן הזה, מה דעתך על מערכת היחסים בין ראש הממשלה לשר הביטחון.

תודה רבה. אני מבקש להזמין את שר התקשורת, השר שלמה קרעי,

ההצעה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

חבר הכנסת אלקין, שאלת לגבי מיטוט החמאס, ואני רוצה להקריא לך עדות של לוחם מהימים האחרונים, לוחם שנלחם גם בשעות האלו ברפיח. וכך הוא כותב: "אנחנו מפרקים אותם. קשה לתאר את התחושה לנסוע על ציר פילדלפי, ולראות דגלי ישראל על שברי מוצבי חמאס. זה מעורר בך תחושות העמוקות של סיפוק, גאווה והבנה של המושג הנדוש 'לתקוע דגל' ומשמעותו. אנחנו כאן, צה"ל כאן, עם ישראל כאן. אחרי זה אתה מסתובב ברחובות ורואה את ההרס והחורבן, ורק אז אתה מבין כמה אנחנו מסוגלים, מסוגלים לנצח, מסוגלים להגן. פשוט צריך לשנות את התפיסה ואת החשיבה. אחיזה בקרקע היא המפתח לביטחון. לא שום דבר אחר. אנחנו מדי יום קמים בבוקר וממשיכים במלאכה. השמדה של תשתיות טרור, וכן, זה כולל כמעט כל בית.

אבל ברגע שאתה נתקל בזירת מטענים שהיא צמודה לחבלה, פיר מנהרה מתחת למסגד, אתה מבין שההפרדה בין האזרחי לטרור לא קיימת. הם שזורים זה בזה, ולכן ההשמדה היא מחויבת. אנחנו ממשיכים הלאה עם המון רצון וכוח.

אנחנו עוזבים הרבה מאחור, משפחה,

חברים,

זה צו השעה, ישראל נלחמת ואנחנו לא נשב מנגד. אנחנו נילחם ברצועת עזה, בלבנון ובכל מקום שנידרש." או בקיצור נמרץ, חבר הכנסת אלקין, בלשונו של לוחם אחר, "תרוממו את הרוח של עם ישראל. אנחנו מנצחים בעזה, וגומרים את החמאס לאט-לאט. מחבלים נכנעים או מתים, או בורחים בכסות אזרחית. גבעתי נותנים בראש." זה הלוחם השני, ויש עוד הרבה-הרבה עדויות כאלה. אז שלטון חמאס מוטט? שלטון החמאס מתמוטט. אני לא חושב, חבר הכנסת אלקין, שיש לך אלגוריתם. ואתם ישבתם בממשלה, ישבתם בקבינט המלחמה. לא היה לכם אלגוריתם עם לוח זמנים מפורט - - היה.

- - להשגת יעדי המלחמה בקצב לינארי או בקצב אקספוננציאלי, או בכל קצב אחר. הצעתי דברים אחרים - - - הלוחמים שלנו מחרפים את נפשם. איך אתם לא מתביישים? הלוחמים שלנו מחרפים את נפשם בשדה הקרב, מאות נופלים, אלפי פצועים, שכול וכאב. הם עם רוח של גבורה, "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא". אנחנו נלחמים בחמאס, בחיזבאללה, משמידים את החמאס עד האחרון שבמחבליו, ואתם נלחמים בנו, באים לכאן להנמיך את רוח העם? ועוד מי מעז להגיש כאן את ההצעה הזאת לסדר-היום? הוא ברח כאן מהמליאה. ליברמן, שר הביטחון הכושל במדינת ישראל. זה שבנט אמר עליו ואני מצטט: ירשתי את זה מליברמן. ליברמן הוא זה שבישל ויזם את כל עסקת הכספים. הוא עשה את זה ביוני 2018 מול שר החוץ הקטרי בפגישה בקפריסין. הוא יזם את זה, עשה את זה, עכשיו הוא תוקף כל היום. עד כאן הציטוט מעדותו של בנט על ליברמן. אין בושה. לגופו של עניין, אדוני היושב-ראש: אני לא חושב שגם לחבר הכנסת אלקין יש אלגוריתם שיודע איך להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם בפרק זמן ידוע מראש. אין דבר כזה. אזרחי ישראל יודעים - - - זה לא קופסה - - - חבר הכנסת אלקין, אני לא שר האוצר. אני לא אגף תקציבים.

לא שלחו אותי כאן להסביר מה השיטה להקצאת התקציב למלחמה. אתה אומר שאין מלחמה, זה מה שאתה וליברמן אומרים, שהמלחמה לא מתנהלת, שלא הושג אף יעד. איך אתם לא מתביישים לומר דבר כזה כשהלוחמים שלנו מחרפים את נפשם בשדה הקרב? מה שבטוח, שאזרחי ישראל יודעים זאת היטב. יש כאן ממשלה ויש כאן ראש ממשלה נחוש, שעומד מול כל הלחצים, מבית ומחוץ. לצערי, גם מבית. לצערי גם כאלו שלמרות שהם רואים את דף המסרים של סנוואר, עדיין ממשיכים לשתף פעולה איתו. הוא לא חותם על הסכמי כניעה וממשלתו לא תלויה בתנועת האחות של החמאס. אנחנו נחושים, לא ממצמצים מול האויב. "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא". אנחנו נביס אותם, נשמיד אותם עד האחרון שבהם. עד לניצחון המוחלט, בעזרת ה', והשגת יעדי המלחמה כולם.

תודה רבה אדוני השר. חבר הכנסת אלקין, חבר הכנסת ליברמן, לאן תרצו להעביר את זה מכאן? חבר הכנסת אלקין? לוועדה או מסתפקים בתשובת השר? לוועדה.

המציעים מבקשים להצביע על העברת הנושא לדיון לוועדת חוץ וביטחון. אנא תפסו מקומותיכם, אנחנו עוברים להצבעה להעביר את נושא הדיון לוועדת החוץ והביטחון. הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 29 בעד, גם חבר הכנסת רם בעד, גם חברת הכנסת טטיאנה בעד, גם חבר הכנסת ליברמן בעד. אם כן, 29 בעד ועוד נוספים, אפס מתנגדים. אני קובע כי הנושא יעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אם כך, חבריי חברי הכנסת, נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: הורדת דירוג אשראי נוספת. הדובר הראשון, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. הדובר השני, חבר הכנסת איימן עודה.

החליפו הצעה, החלפנו סדר. זה הסדר. הם אומרים שהחליפו הצעה. ההצעה כרגע היא הורדת דירוג אשראי נוספת. לא. החלפנו בין ההצעות. הדבר הזה אושר? זה הלו"ז שמופיע בפניי.

את רוצה לעבור לנושא הבא למעשה. כלומר, לנושא הבא ולהחליף ביניהם. מזכיר הכנסת, זה אפשרי? אם כן, אני משנה. התבקשנו להחליף בין שתי ההצעות. אם כן, ההצעה לסדר-היום הבאה היא בנושא: האסון הכלכלי המתקרב אלינו. לאחר מכן ישיב שר האוצר במשולב לשתי ההצעות, גם להצעה הזאת וגם להצעה הקודמת. הדוברת הראשונה חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. בבקשה, לרשותך עשר דקות. תודה. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על מחנה הייאוש מול מחנה התקווה. הכלי האפקטיבי ביותר של ביבי הוא הייאוש. מהייאוש שלנו הוא זורח. כשקרה האסון הנורא של 7 באוקטובר, רגע,

אני לא יכולה לדבר. חברים, מי שנמצא במליאה, אני מבקש לשמור על שקט במליאה. אני לא יכולה לדבר. אתה לא יכול לעצור לרגע?

אני מבקש לשמור על שקט במליאה. חברי הכנסת אופיר, מירב, זה מפריע. אני עצרתי את זה.

לא, לא, אי-אפשר לדבר. תסתכל, אני לא יכולה לדבר. בבקשה. דקלה, אי-אפשר לדבר. לא, תעצור. לא המשכתי. בבקשה, תמשיכי. אי-אפשר, תעצור, תעצור. בבקשה, יש שקט. אנחנו לא בכיתה. אני אחזור על הכול.

הכלי האפקטיבי ביותר של ביבי הוא הייאוש. מהייאוש שלנו הוא זורח. כשקרה האסון הנורא של 7 באוקטובר, כשאנחנו אבלים וחפויים, הוא חלם על ההזדמנות שמאפשר לו האסון שלנו, לא שלו.

גם את התאריך לא זוכר, ורק בשבוע שעבר התבלבל פעמיים בתאריך שנחקק בנשמה של כולנו, 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, ביבי, היום הארור ביותר שהיה לעם הזה. תשנן. אם לא כי זאת חובתך, אז לפחות בשביל ועדת החקירה. דרך הייאוש הוא חשב להעביר הפיכה משטרית כוללת באבחה, רגע אחרי הבחירות כשהיינו כאובים. ככה הוא חשב שניתן לו להמשיך להשתלט על המערכות, כשאנחנו אבלים מעוצמת השכול והאובדן אחרי האסון, כי אצל ביבי כל משבר הוא הזדמנות בעבורו. ככל שהאסון שלנו גדול יותר, כך ההזדמנויות שלו. זה כולל הכול, מהזדמנות לשיפוצים בבית, לבריכה חדשה, לעוד מינוי פוליטי, לג'ובים לחלק למלחכי פנכה, להכנת קמפיין בחירות מפלג, ושהחברה הישראלית תמשיך להיפצע. גם להעצמת המשבר הביטחוני כדי לטשטש את עומק הכישלון שלו. והכי בזוי, השימוש בייאוש כדי להכשיר את הפקרתם של אזרחים שנחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס, זה שהוא טיפח ובמשמרתו נחטפו לעזה. והכול בשביל כוח, שרידות פוליטית, נהנתנות חסרת גבולות ושררה. אורית סטרוק אמרה שקרה לנו נס. החורבן שלנו הוא הנס שלהם. אני רוצה להגיד לכם, מי שרואים בטבח שריסק אותנו נס והזדמנות, הם לא אחים שלי. אין ולא תהיה אחדות איתם. הם רואים בשכול שלנו דבר חיצוני. מבחינתם המשימה היא אחת: לנצל את האסון כדי להתיישב בעזה, להיכנס לבוץ העזתי גם במחיר כבד, כולל רצח החטופים. להפוך את המשטרה למיליציה פרטית שתדכא התנגדות לשלטון ותשליט פחד והרתעה מצד הציבור. לנצל את האסון לביזה חסרת תקדים ואחריות גם על חשבון הנגב והצפון. העיקר לפרגן בשוחד פוליטי לחברים שלהם ולבייס. מכל כל זה מנצח ביבי. ולנו? לנו יש תקווה.

במקום שבו יש מאבק, יש תקווה. אין דבר שמפחיד את להקת השופרות הביביסטית והלאומנים, שסוחטים את ראש הממשלה על מזבח החלום על בתים בעזה, מהתקווה שלנו. כי כשאני אנחנו יוצאים להיאבק, הם נבהלים, מגדפים, מתדרכים.

כי הם יודעים שהציבור גדול מהם, מהחזון המסוכן שלהם, מתאוות הכוח, כי כוחו הגדול של העם מסכן את הביזה ומפעל הג'ובים שלהם. כוחו של ההמון מאיים עליהם עם דרישה למנהיגות ראויה, נקייה, כזו שרואה בטובת הציבור שליחות, ולא בביצור השלטון. אתם לא ראויים לעם הזה. שישה אזרחים נטמנו באדמה בגלל הפקרה שלכם, בגלל שאתם סירבתם להחזיר אותם, והיה אפשר להחזיר אותם.

הוא חשב שהוא שיצליח לייאש אותנו ושנוותר ככל שהזמן יעבור. הראנו לו שעם ישראל זה לא עם שמוותר, שקדושת החיים היא יותר מהמסחרה שהם עושים על חשבון חיי אדם, ששרידות פוליטית לעולם לא עומדת בפני אינטרס של מדינה או חיי אדם. מאות אלפי אזרחים הרימו ראש שוב, ויצאו הפעם לא רק על הדמוקרטיה, אלא על הערך המקודש ביותר: החיים. הממשלה הזאת, שמטיפה ליהדות, שמתיימרת לייצג את היהדות, חושבת שהדת שלנו היא מפעל ג'ובים ותחזוק בערות.

לא, לא, לא. הדת שלנו היא קודם כול המוסר שלה, החובה לקדש את החיים, ולא לתת למקדשי המוות להצליח לפרק אותנו ולחרוץ גורלות. ולא רק בשם הדת היהודית, בשם המוסר החברתי, האנושי, אוהב האדם וחפץ החיים. מנהיגות של ייאוש ועם של תקווה. וכמו בשירו של פוליקר: "ואלו הם חיינו בזמן האחרון,/ יכול להיות יותר טוב,/ יכול לבוא אסון./ ערב טוב ייאוש ולילה טוב תקווה,/ מי הבא בתור ומי בתור הבא". תחזירו אותם. התקווה תנצח. עכשיו אני רוצה לדבר על המצב הכלכלי בישראל. שש פעמים יזמתי בעצמי דיון על נתוני הגירעון השקריים שמוצגים לנו. לאף אחד מהדיונים הללו שר האוצר לא הגיע, גם לא ראש אגף התקציבים.

אנחנו רואים שפתאום צריך קופסה חוץ-תקציבית, כי הנתונים לא מסתדרים. טענו את זה כל הזמן. משקרים לנו. באמת מפוררים את האמון במוסדות הישראלים. פוגעים בכלכלה, מקריסים אותה. אבל כל הקיצוצים שמוצעים לתקציב הבא, כולם על המעמד הבינוני ועל המעמד הנמוך. כל זה כשאין שום קיצוץ קואליציוני, שום ויתור על משרד מיותר. ועוד מביאים עכשיו מחיקת חובות לרשתות החרדיות מכספי המיסים שלנו. בשבוע שעבר האריכו את הוראת הפינוי בצפון. אלא מה עשו? כדי להאריך את הוראת הפינוי בצפון, קיצצו ביותר מחצי מהתקציב לשיקום אזרחי של הצפון. חלם, ממש. ולמי לא קיצצו? אנחנו כבר יודעים. תקציב בלי שום מנועי צמיחה, ללא כל מחוללי פריון, ועם התנהלות שגוררת קריסה כלכלית מכוונת, כשהם מנסים להסביר לנו כאן שהכול לא רק בסדר, שאנחנו סתם מבהילים את הציבור. רק היום חברות האשראי שוב איימו להוריד את הדירוג. לאן נגיע, תגידו לי? כי כשהמצב הכלכלי שלנו גרוע, הרווחה הופכת להיות במצב גרוע הרבה יותר, כי כלכלה ורווחה חד הן. ואם הכלכלה מתרסקת, אין שירותים חברתיים, ואין שירותים חיוניים, והחיים עצמם נשארים מאחור. זאת ממשלה שממש פוגעת ופורמת באופן שיטתי את אחריות המדינה על אזרחיה, את הערבות ההדדית שבין מדינה לבין האזרחים שלה. כשמפוררים את הערבות הזאת, מפוררים את האחדות, מפוררים את העם, מפוררים את הביחד. כי הביחד נוצר מתוך סולידריות, מתוך אחריות לאומית משותפת. וחוסן לאומי הוא גם חוסן חברתי. ההתנהלות של שר האוצר היא התנהלות שפורמת את החוסן שלנו. היא מפקירה אותנו כאזרחים. היא משאירה אזרחים ללא אמון במדינה ובמוסדות. בבקשה, עצרו את זה. ככל שתהיו אמיצים יותר, גם אתה, משה, להגיד: די, די לאסון הזה. תחזירו אותם. תפסיקו לרסק. תעשו מה שצריך. שום כיסא לא שווה את החורבן. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. בבקשה, לרשותך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שוב שר אוצר בורח מהמליאה בדיון כלכלי. זה כבר לא חדש. אנחנו כאופוזיציה ביקשנו לקיים את הדיון החשוב הזה בפגרה, על מנת להעלות פעם נוספת על סדר-יומה של הכנסת את נושא האסון הכלכלי המתקרב והורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל. דירוג האשראי, חברים, הוא לא נושא אקדמי. יש לו השפעה ישירה על מצב המשק, על הגירעון בתקציב המדינה, על יכולתן של החברות הישראליות לנהל עסקים ברחבי העולם, לגייס הון ולהתפתח, על רמת החיים של כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, על עתיד הילדים שלנו. חייבים להדגיש ולזעוק שוב ושוב: בזמן שראש ממשלה וממשלתו הכושלת עסוקים בשרידותם הפוליטית, מי שנפגע מהאסון הכלכלי המתקרב הוא קודם כול מעמד הביניים הישראלי, שמחזיק על עצמו את הנטל המשקי וגם את הנטל המלחמתי. מדינת ישראל הצטרפה לראשונה להערכות דירוג האשראי לפני 36 שנים, ב-1988. מאז דירוג האשראי של ישראל לא הפסיק לטפס למעלה, ומעולם לא ירד עד שהפציעה לחיינו ממשלת ימין על מלא, ממשלת נתניהו-סמוטריץ'-לוין-בן גביר. בעשרת החודשים האחרונים דירוג האשראי של ישראל ירד לא פחות משלוש פעמים על ידי שלוש סוכנויות הדירוג: מודי'ס, בדצמבר 2023,

אפריל 2024, פיץ' אוגוסט 2024. חשוב לציין בנוסף, שכל הסוכנויות הצמידו לדוחות הורדת הדירוג גם תחזית שלילית לעתיד. משמעותה? אנו נמצאים היום בסכנה ממשית של הורדת דירוג נוספת.

כבר בשבועות הקרובים. המשמעות המיידית של הורדת הדירוג היא פגיעה קשה במוניטין של כלכלת ישראל, עלייה ניכרת בעלות הגיוסים של ממשלת ישראל בעולם. כבר היום אגרות החוב שלנו נסחרות בפרמיית סיכון, שמשקפת הורדת דירוג מעבר למה שכבר קיבלנו, מרמת A לרמה של BBB, רמה של מדינות כמו פרו, מלזיה,

כמה זה עולה לנו? הרבה מאוד כסף. רק השנה נשלם על החזר החובות שלנו כ-5 6 מיליארד שקלים יותר לעומת השנה שעברה. בשנת 2025, לפחות 8 9 מיליארד שקלים. 2026, כ-12 14מיליארד שקלים יותר מאשר ב-2023. קחו את זה עשור קדימה, תקבלו כ-120 130 מיליארד שקלים תשלומים עודפים על החזר חובות, אשר נובעים באופן ישיר מהורדת דירוג האשראי. היות שהכסף לא גדל על העצים וגם לא מודפס במשרדים המיותרים של אורית סטרוק ועמיחי אליהו, ממשלת ישראל תיאלץ לקצץ בהוצאות לחינוך, לבריאות, לרווחה, להשקעה בתשתיות.

בסופו של דבר מדובר בפגיעה קשה בשירותים שהממשלה מעניקה לאזרח, בירידה ניכרת ברמת החיים בכל מדינת ישראל. כמובן, כפי שציינתי, הורדת דירוג האשראי משפיעה גם על החברות הישראליות הבין-לאומיות וקודם כול, על ההייטק הישראלי, הקטר הבלתי מעורער של הכלכלה שלנו. כבר היום ההייטק הישראלי, תעשייה מפוארת שנבנתה כאן בעמל רב ובכישרון אדיר במשך ארבעה עשורים, נמצא בשפל חסר תקדים, עם השפעה שלילית על הצמיחה. לא בכדי ההערכות האחרונות של הכלכלן הראשי במשרד האוצר מדברות על צמיחה ברמה של 1% בלבד, 1.1%. קחו את זה ביחס לגידול האוכלוסייה ברמה של פי-שניים מהמספר הזה ותקבלו התכווצות ריאלית של המשק, שמשמעותה ירידה ממשית ברמת החיים.

לפני כשבוע שר האוצר התעורר לפתע והתחיל לדבר, באיחור רב, על תקציב 2025. יחד עם קביעת הפרמטרים המקרו-כלכליים,

כמובן שאין מאחוריהם שום תוכנית כלכלית אמיתית ולא היתכנות פוליטית, הוא דיבר על סדרי העדיפויות של הממשלה, כולל קידום מואץ של ההייטק. לצד זה הדגיש שר האוצר את כוונתו לחדש את הרפורמה המשפטית, דהיינו ההפיכה המשטרית, מייד בתום המלחמה. מדוע זה לא יכול לעבוד יחד? זה הזכיר לי, חברים, את אותו שר אוצר, שעמד כאן, ממש כאן על דוכן הכנסת, לפני כשנה ודיבר עם הפתוס של הגאון הכלכלי, אדם סמית של ימינו, מילטון בצלאל סמוטריץ' פרידמן, על חשיבותה של הרפורמה המשפטית לקידום כלכלת ישראל, על הוודאות שביטול עילת הסבירות תעניק לדיני חוזים ותקדם את המגזר העסקי בצורה בלתי ניתנת לדמיון המשיחי שלו. הסתכלתי עליו כבר אז, והערתי בנימוס: אדוני, על סמך מה אתה קובע קביעות בתחומים שאין לך מושג בהם? המציאות הכלכלית העגומה, כמובן, טפחה במהירות על פניו של השר. ההשקעות הזרות ירדו ב-70% והכנסות המדינה היו בירידה, עוד לפני המלחמה, בלא-פחות מעשרה מיליארד שקלים. זאת גם תשובה לכל אלה בממשלה ובקואליציה שטוענים, ללא שום בסיס עובדתי, כי הסיבה העיקרית להורדת דירוג האשראי היא המלחמה. לפני כמה ימים שר האוצר אף טען שגם את הגירעון הגדילה המלחמה. אם השפעתו של שר האוצר על המתרחש בכלכלת ישראל פעוטה כל כך, אז אולי יש טעם למנות את המלחמה לשרת האוצר. מעניין מה אומרים על כך ההסכמים הקואליציוניים. לגבי דירוג האשראי, עוד ביולי 2023, שלושה חודשים לפני השבת השחורה, במוד'יס כבר מיהרו להוציא דוח והזהירו מפני ההשפעה ההרסנית של ההפיכה המשפטית על הכלכלה והסכנה להורדת דירוג האשראי, וכך קרה. עד כמה הלכנו אחורה? אם בשבועות הקרובים, על רקע פריצת מסגרת הגירעון לשנת 2024 ואי-קידום תקציב 2025, מוד'יס יחליטו להוריד לנו את דירוג האשראי פעם נוספת, ישראל חוזרת לרמת הדירוג של 1995. משמע, מדיניותם המופקרת של נתניהו וסמוטריץ' החזירה את כלכלת ישראל כמעט 30 שנה אחורה.

אחרי שהנזק כבר נגרם, ראש ממשלה ושר אוצר מבטיחים כי מייד אחרי הניצחון המוחלט דירוג האשראי, באורח פלא, יעלה בחזרה. מדובר בשקר גס ובזריית חול, אפרופו חול, בעיני הציבור.

לקח למוד'יס חמש שנים להעלות את דירוג האשראי שלנו מ-A3 ל-A2, ועוד לא פחות משמונה שנים כדי להעלות את הדירוג מ-A2 ל-A1. הווה אומר: קשה להרוויח את האמון, קל מאוד לאבד אותו. הציבור מרגיש היטב את תוצאות הורדת הדירוג. משלמי המיסים משלמים יותר מיסים וישלמו בקרוב עוד יותר, משרתי המילואים ואנשי הקבע ממשיכים להתרסק, יוקר המחיה ממשיך להאמיר, ההשקעות הזרות מפסיקות להגיע, הצמיחה נפגעה, הריביות לא יורדות, וחלום הדירה ממשיך להתרחק. לממשלה שהנחיתה עלינו אסון ביטחוני, עם המחדל הגדול ביותר שחווה העם היהודי מאז השואה, ומובילה אותנו בימים אלה ממש לאסון כלכלי היסטורי, אין זכות קיום.

תודה רבה.

כמו שאמרת, אנחנו נעבור להצעה הבאה, והשר ישיב על שתי ההצעות גם יחד. ההצעה הבאה לסדר-היום היא בנושא הורדת דירוג אשראי נוספת. הדובר הראשון, חבר הכנסת איימן עודה. מנסור עבאס נמצא פה?

אוקיי, אנחנו הופכים בסדר אם כך. אתם

זה מופיע בסדר הפוך, שהוא לפניך. בבקשה, לרשותך עשר דקות. כבוד היושב-ראש, חבריי הכנסת וחברות הכנסת, אני חושב שעכשיו, מ-7 באוקטובר עד היום הזה, הרוב המוחץ בקרב שני העמים יכול להגיד בכנות שעוד ניצחון כזה ואבדנו. בקרב העם הפלסטיני ובקרב העם היהודי יכולים להגיד את המשפט הזה: עוד ניצחון כזה ואבדנו. אני חושב שזה די ברור כלפי בני שני העמים ההגונים. מה שקרה בעזה, לדבר על ניצחון אחרי הרג עשרות אלפי עזתים לא יכול להיות ניצחון לאנשים שמכבדים את בני העם שלהם.

מתכוון אחרי שרצחנו לנו 1,200 נרצחים ואנסו בנות ובנים וכרתו איברים ושרפו ילדים? לא הבנתי,

זה שבישראל ידברו על ניצחון גם אחרי 7 באוקטובר - - - חברת הכנסת גוטליב,

לא הבנתי על מה הוא מדבר, על איזה הרג והרס אתה מדבר? תן לי להמשיך, בבקשה. תן לי להמשיך. גם אחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל כבר הפסידה וכל מה שקרה אחר כך זה קרב מאסף שיש בו הפסדים גדולים. בני שני העמים ההגונים

אתה לא יכול לתמוך בטרור, על פי החוק, לא יכול.

אתה יושב בכנסת ישראל. אני מדבר בדיוק כמו שאני רוצה. אין טרור גדול יותר מהכיבוש הישראלי. אדוני

חברת הכנסת טלי גוטליב, תפסי את מקומך, בבקשה. - - - אנחנו עם משפחות שכולות,

איזה פנים יש לנו? זה לא יכול להיות.

מתי קוראים לסדר? אני לא מבין.

לא הוא. חבר הכנסת טיבי, תיתן לי

למה הוא יושב שם? למה הוא יושב? גזען שכמוך. למה הוא כאן? ביקשתי להוציא אותו. הוא יהיה כאן, אתה לא תהיה.

צא החוצה. בבקשה, אדוני השר. השר ישיב על שתי ההצעות גם יחד.

חבריי חברי הכנסת, הנושא: הורדת האשראי והאסון הכלכלי המתקרב אלינו. רבותיי, בשבוע שעבר הודיע שר האוצר על קידום תהליך תקציב 2025, יעצור את העלייה ביחס החוב לתוצר במסגרת גירעון תקציבי. ואתה מאמין לו?

אני רוצה לומר לך משהו - - - אתה אדם חכם, אחי. אין סיכוי שאתה מאמין לו.

תשמע, הכותרת שהייתה פה קודם היא "האסון הכלכלי המתקרב עלינו". אני רוצה לומר לך משהו, לא קשור למה שהיה פה עכשיו, כללי. אסון כלכלי כן מתקרב או לא מתקרב, נושא שצריך לדון עליו. בוא נתפלל לשם שנדע להתגבר עליו. האסון האמיתי, לא שמתקרב אלינו, אלא שנמצא בתוכנו, הוא שנאת החינם, אני לא פונה אליך, חלילה, אני אומר לכולם, הוא הפילוג, הוא החוסר בהבנת אחד את השני גם אם אנחנו חולקים אחד על השני, ואני חושב שהתשובה האמיתית לשאילתות האלה, האסון הכלכלי, היא רק אהבת חינם. רבותיי, להבין אחד את השני. אנחנו חלוקים - - - מה בדבר תוכנית עבודה, השקעה במנועי צמיחה,

לפרנסה? אה, פרנסה. תלכי ליועצת המשפטית, שגורמת ל-6,000 נשים חרדיות לעזוב את מקור העבודה בגלל שיקולים פוליטיים. אה, אז הורדת הדירוג זה בגלל היועצת המשפטית.

נכון, נכון. ואני עדיין אומר.

ואני עדיין מחזק את דבריך ואומר שאהבת חינם בינינו היא זו שתנצח, ושנאת חינם, כולנו נטבע באונייה. במענה לשאלתה של חברת הכנסת מירב עם הכלכלי אני אומר שלצערנו הרב, פוגעים בנשים החרדיות שעובדות, אבל אנחנו לא ניגרר לשם. אני מקבל את הערתו של חבר הכנסת, נרבה באהבת חינם, ואז שום אסון כלכלי לא יתקרב אלינו. אני בעד הנשים החרדיות,

בעד, אז בואי תתמכי במעונות, אם זה בעד. אבל למה לי לא הגיעה הנחה במעונות? גם אני עבדתי ולא קיבלתי הנחה. שאלה מצוינת. את התשובה את יודעת.

למה, הילדים שלי פחות שווים?

שבעלי לא אברך. לא, חלש. חלש, חלש. זו הייתה הסיבה. את מספיק אינטליגנטית להבין שהתשובה שאמרת היא לא נכונה.

לפני רגע אמרת אהבת חינם, ועכשיו אתה עולב בי.

אני יודע, גם אני לא זכאי להנחה במעונות. במעונות זה לא לאברך. אין הנחה

מי שסטודנט לא קיבל הנחה. את טועה. אבל אני הייתי שם. הייתי בוויצו עם הילדים שלי.

אדם, זכותו לטעות. זה בסדר. אבל אני הייתי בוויצו עם הילדים שלי, למה אתה אומר שאני טועה? חשבון הבנק שלי לא משקר. אני אתקן. אותי הנחות בארנונה ובמעונות - - - מדוע לי יש מבחן שבו אני צריכה להוכיח שאני עובדת? מדוע? מדוע איננו שווים? אהבת חינם וכל זה. גם אדם שנמצא בכלא ואשתו עובדת, היא זכאית להנחה בארנונה, במעונות,

לא הבנתי. היא לא זכאית להנחה בארנונה. אדם שנמצא בכלא ומגישים הנחה במעונות, הוא זכאי להנחה, בסדר? למה? מה הרציו בסיפור הזה? שאשתו - - - האמת היא שלא בדקתי אסירים. לא בדקתי משפחה של אסירים. בדקתי, אני עונה לך. אסירים לא בדקתי. אז אני פה לענות לך. אתה אומר, אברך ואסיר זה דומה. זה מה שאתה אומר? לא, זה לא מה שאני אומר. אז מה? תקשיבי, אני אענה על זה. אני אומר, אדם שהוא אסיר, אשתו, כשהיא יוצאת לעבוד, זכאית להנחה במעונות. למה? מה עומד מאחורי זה? ומדוע סטודנט שאשתו יוצאת לעבוד - - - גם סטודנט זכאי. סטודנט לא זכאי.

אבל אני הייתי סטודנטית,

מדיניות ציבורית. אתה אומר דברים לא נכונים. איפה היית לפני שלוש שעות?

אחרי זה תרד, נדבר איתך. מדוע לא לתת לכולם הנחה במעונות? אבל הייתי גם תלמיד בישיבת חברון ושם למדתי תורה, ותאמין לי - - - בחברון אתה לא יכול ללמוד תורה. בחברון אתה לומד ההפך מתורה.

הראש שלך תמיד מחוץ לקו הירוק. פה, פה הם יושבים. עופר, איפה הראש שלך? אבל שאלת שאלה, חשוב שתביני. אנחנו מדברים על משהו, להבין על מה אנחנו מדברים. אדם שנמצא בכלא, אשתו רוצה לצאת לעבוד, המדינה אומרת לה, תצאי לעבוד ואני אתן לך הנחה, סבסוד במעונות, בשביל שתוכלי לעבוד.

מדוע אישה שבעלה סטודנט והיא רוצה לצאת לעבוד לא תקבל את אותה

היות שלמדינה יש עניין, כמו שיש תוכנית לנשים ערביות לצאת לעבודה, נשים לגברים ערבים, יש תוכנית לגברים חרדים לצאת לעבוד. כי מה כל הזמן מדברים? אתם החרדים לא עובדים. אומרים החרדים: אני רוצה לעבוד.

עושה בשום שכל, מכינה תוכנית לחרדים לצאת לעבוד, עד שהמל"ג מתערב,

ואז הוא בונה חסמים, כמו שרק הוא יודע. אבל שנייה, באה המדינה ואומרת: היות שאני רוצה כמדינה לא לעודד לימוד תורה,

אנחנו לא במדינה יהודית,

אנחנו רוצים נשים חרדיות לצאת לעבוד, אחת,

חלילה לא לגרום לילדים, מה שיקרה בשנה הבאה, דרך אגב, ללמוד במקומות מסוכנים, לא בטיחותיים, חסרי ביטחון ובטיחות, אומרת המדינה: אני - - - רגע.

אני רוצה כמדינה שיהיה לי כסף, שר הביטחון רוצה שיהיה כסף למדינה, הוא צודק, אני אגרום לאותם אנשים לצאת לעבוד. איך עושים את זה? עכשיו,

אם הבעל הסטודנט לא זכאי וזה יגרום לאישה לצאת לעבוד, זה טעות שלא זכאית אשת הסטודנט.

אבל זה המצב - - - כשאתה תילחם למען הסטודנטים, נוכל להילחם עבור כולם.

סליחה, סליחה. אני עשיתי פה אין-סוף מאבקים למען הסטודנטים. כל אחד דואג למגזר שלו, וככה זה נראה. אבל למה האישה של הסטודנט לא תקבל גם היא הנחה במעונות?

צודקת. מגיע לה.

מגיע לה. כי אין להם לוביסטים מספיק טובים בממשלה, זה הכול. זה הכול פוליטיקה.

תראי, לא מתקנים עוול בעוול. לא מתקנים עוול בעוול. אני אגיד לך עוד דבר: האישה של האברך גם לא מחויבת לצאת לעבוד. היא גם לא מחויבת לצאת לעבוד. אבל היא רוצה לצאת לעבוד. המדינה רוצה שהיא תעבוד.

יש כאלה שיוצאות, יש כאלה שלא יוצאות. זה לא בהכרח מעודד תעסוקה. אז אם היא לא עובדת היא לא זכאית. זה לא נכון. המדינה רוצה שגם הגבר יעבוד.

שנייה, שנייה, רגע, רגע. נכון, אם היא לא עובדת, היא לא רוצה.

אספר לך מה הם עושים שם, דברים - - - עוזב אותך, נו, באמת. למה "עזוב אותך"? למה "עזוב אותך"? מי שרוצה לעבוד יוצא לעבוד, זה הכול. אל תביא לי תירוצים. שום מל"ג לא עצר אותי. שנייה, רגע, פרה-פרה. אין הצדקה לאפליה בין אזרחים לסטודנטים.

לא כלכלית ולא ערכית.

בסדר, אבל זו לא המציאות. הייתם בשלטון, תשנו את זה, נו, מה?

כי אתה עומד פה ומגן על - - - הגשת הצעת חוק? הגשת הצעת חוק כזאת? אם היית בא ומביא חינוך חובה לכולם, הייתי איתך. לא הבאת חינוך חינם לכולם, הבאת רק לקבוצה שלך.

אני, עם המשרד שלי לא מסתדר, אני אהיה שר האוצר?

אבל גם הקצבאות זה חסם. גם הטבות זה חסם.

מי ביקש ממך קצבאות? מי ביקש ממך קצבאות? בוא תדאג לאנשים לצאת לעבוד.

ההטבה זה חסם. זה חסם.

אנשים יצאו לעבוד. אנשים יצאו לעבוד.

זה חסם, ושום סיפורים. וזה קרה. ב-2013 זה קרה.

אני קובע כי ההצעה לסדר-היום בנושא: האסון הכלכלי המתקרב אלינו תעבור להמשך דיון בוועדת הכספים.

נעבור להצעה לסדר-היום הבאה: הורדת דירוג אשראי נוספת. גם כאן נעבור להצבעה, וגם זו תעבור לדיון בוועדת הכספים.

ההצעה להעביר את הנושא

14 בעד, אחד נגד. אני קובע כי גם ההצעה הזאת תעבור לדיון בוועדת הכספים.

חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 274), התשפ"ד 2024, לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר הדתות השר מיכאל מלכיאלי.

תודה, אדוני היושב בראש. יש לי עוד אירוע מסוים לסגור לגבי אירוע הקובבה בים, כי הפריע לי שם עוד משהו שאני חייבת לשתף אתכם. הפריע לי,

כי אתה גם אדם דתי, אדוני היושב בראש, התמונה של שר דתי עם אישה בביקיני.

אין לי שום בעיה, אני בעד שכולם ילכו עם ביקיני,

מה שבא להם, אבל זה היה נראה לי קצת מוזר שאדם דתי הולך לחוף מעורב, ובאמת - - - אבל יש לו משפחה,

לא לא לא, אני רק אספר לך, טלי.

תאמיני לי, אין לי בעיה, אני אדם ליברל. אני אפילו הולכת לחופי תל אביב. אבל אני ביקשתי מחבר דתי, הרי אתה יודע שאני הגעתי מהציונות הדתית, לשאול את הרב מה דעתו על האירוע. אז החבר שלח לרב מפורסם, תכף אני גם אגיד לכם, את הבקשה הבאה. לא צריך להגיד את הרב. כבוד הרב,

שולחים לו שאלות בסמ"סים וככה הוא עונה, שאלת רב. שו"ת.

הילדים לוחצים, ואני חושב ללכת עם אשתי והילדים לים, רק לבנות ארמונות בחול, לא להתרחץ, ולהישאר בבגדים. הבעיה שאין לי באזור חוף פנוי, כי או שזה חוף מעורב או שזה חוף נפרד, ואז חלק מהמשפחה לא יכולים להיות ביחד. הילדים מאוד רוצים. האם, כבוד הרב, אפשר בכל זאת ללכת לחוף מעורב? אציין בבקשה שלי שגם יש לי ילדים מעל גיל בר מצווה, האם אסור או מה האיסור כדי שאני אוכל להסביר לילדים. וכך ענה לו הרב: שלום וברכה, הנזק הרוחני בראייה אסורה עצום. למה להגיע לזה? האיסור הוא ציווי של השם 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'.

מכירים טוב. כולנו מכירים את זה. כולנו. גם אני, עד כיתה י"ב למדתי בבית ספר דתי. ואנו מחויבים להגיד אותו שלוש פעמים ביום, נכון? לזכור את החובה הזאת היטב. האיסור לראות דברים אסורים הוא גם חלק משלוש מצוות של ייהרג ובל יעבור: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. איסור גילוי עריות משפיע בעתיד על שלום הבית, כי דבר חושב על דברים אחרים ורוצה אישה מסוימת לפי הדמיון שלו ועוד, פוגע ברגישות האנושית הבסיסית שלנו, מוריד את הרוחניות, שהיא הקשר לנשמה שלנו. הגמרא, בברכות ס"א ע"א אומרת: "כל העובר אחורי - - - ס"א. ע"א זה עמוד א'. צודק. "כל העובר אחורי אישה בנהר, אין לו חלק בעולם הבא". ויש לי גם את רש"י ותוספות וכאלה.

שר הדתות השפיע עליה ממש, הדובר הקודם. מאוד.

הרב שענה לי הוא אבא של עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, הלוא הוא הרב שמואל אליהו, רב ידוע ומפורסם. אגב, הוא גם אמר: שזהו ברגיל בכך לפי שיבוא - - - אומנם דברי תורה,

שנייה, רגע.

שים לב מה אמר לי הרב. אני רוצה שהיא תפרוש בשיא. ינון, זה חשוב, אלה דברי טעם. אני רק אגיד לך שהוא אמר: "שזהו ברגיל בכך לפני שיבוא לידי ניאוף וסופו יורד לגיהינום". ינון, ממנו אין לי ציפיות, אבל עברת את הר הבית עם השותף הדתי שלך. גם זו עבירה, ואני מתפלאת עליך ואני מתפלאת על גפני שאתם קונים את האירוע הזה.

רק עוד משפט אחד,

אתה מכיר את "עושה מעשה זמרי ומבקש שכר

אתה יודע מה זה אומר. זה אומר שאדם מתנהג באופן בזוי, אך מציג עצמו כאילו ביצע מעשה מכובד. זה הרב, זה מה שהוא אמר על השותף שלכם לקואליציה. בושה וחרפה. תודה.

חבר הכנסת דני אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, חבר הכנסת יוסף עטאונה, חבר הכנסת סימון דוידסון, חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת רון כץ, אימאן ח'טיב יאסין, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'; חבר הכנסת אלעזר שטרן, חברת הכנסת מרים וולדיגר, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להפנות את הזמן הקצר שיש לי לכבוד היושב-ראש. זו לא הפעם הראשונה שהתנהלת בצורה לא אתית, לא תקנונית ובראש ובראשונה לא הגונה, בלשון המעטה, לא פעם ראשונה. עמד פה חברי חבר הכנסת איימן עודה, אפשר כמובן לא להסכים, זו מהותו של פרלמנט.

המילה "פרלמנט" באה מ-parler, "לדבר"

ולדבר, אפשר לא לדבר ולא להסכים - - - - - - הפרלמנט לא יכול - - - אני לא מוכן שהיא תפריע לי ואתה לא תפסיק אותה. נא לאפשר לו לדבר. נא לאפשר לו לדבר. - - - והתומך

אני לא רוצה להוציא אותך. אני רק אמרתי לו שהוא תומך טרור - - - אני קורא אותך לסדר קריאה ראשונה.

- - - עלה לפה לדבר, ואפשר לחלוק עליו כמו שמותר לחלוק על כל אחד. יש פה חברת כנסת שמעבר להפרעות שיטתיות, גידופים ושקרים לא תורמת במאום לפרלמנט, לא תורמת במאום לחברה שלנו. כל מהותה היא להפריע, להתנגח, לגדף, ואתה לא מעיר לה. אני אפילו לא מדבר על להוציא או לקרוא אותה לסדר, אתה אפילו לא מעיר לה. היא מגיעה לפה באיומים לא בפעם הראשונה, כבר הפסקתי לספור כמה פעמים זה קורה, והיא ממשיכה. - - - אני אשמור על הלוחמים שלנו מכל משמר. והיא מגיעה לפה

אני מבקש לאפשר לו לדבר,

- - ומאיימת פיזית לא בפעם הראשונה על חבר כנסת שמדבר בזכות, לא בחסד, ואותו אתה מוציא. וכשאני קורא לך - - - אני הוצאתי אותו כי הוא קרא לי גזען. קרא לי גזען, וזה לא מקובל.

אני רק אומר לך. אתה פונה אליי, אני מגיב לך. מאה אחוז, אני אשמח לשמוע אחרי שתיתן לי לסיים. אני לא רוצה שזה יהיה על חשבון זמני. ואתה מוציא אותו ואחר כך גם אותי, כשאני מתקומם על כך שאתה לא מגן עליו. בזמן הקצר שנותר לי אני רוצה לעשות פרפרזה מציטוט מאוד ידוע. אני מקווה שתיתן לי אולי עוד 20 שניות: יש לי חלום, חבר הכנסת טיבי, אני אשמח אם - - - לא אמרת שהוא קרא לאחמד טיבי - - - אה, לא שמעתי. יש לי חלום שיום יבוא ואפילו בבית הזה, מקום אשר לוהט בחום חוסר הצדק ונחנק בלהט הדיכוי, יהיה לנווה מדבר של צדק וחירות, יש לי חלום שילדינו יחיו יום אחד באומה שלא תשפוט אותם לפי מוצאם או צבעם או דתם, אלא לפי תוכן אופיים, יש לי חלום היום שיום יבוא, והחברה שלנו היא מעל גזעניה המרושעים, וראש ממשלתה, ששפתיו נוטפות מילים של הפרדה וגזענות, שיום אחד יבוא בחברתנו זו, ובה ילדים שחורים קטנים וילדות שחורות קטנות, ילדים ערבים קטנים וילדות ערביות קטנות יוכלו לשלב את ידיהם עם ילדים לבנים קטנים וילדות לבנות קטנות, עם ילדים יהודים קטנים וילדות יהודיות קטנות כאחים ואחיות. זו פרפרזה מנאום ידוע של מרטין לותר קינג, נאום "יש לי חלום". ואני מסיים, אדוני. קיבלת עוד דקה. הוספתי לך עוד דקה. אני מודה לך. אתה יודע מה זאת גזענות, אתה יודע מה זאת אפליה - - - - - - אני הזדעקתי לדבריו. - - - תומך טרור - - - רק שנייה. היא מפריעה לי שוב. גם כיהודי וגם כאדם שחום עור אתה יודע מה זו רדיפה. אתה האחרון שאני מצפה ממנו - - - - - תומך טרור - - - - - לנהוג במדיניות של איפה ואיפה כלפי מישהו בגלל מוצאו. תודה רבה. מה זה, תוריד אותו. גם במקרים כאלה אסור לאף אדם כאן לקרוא ליושב-ראש גזען, כשאני מנסה לשמור על הסדר כאן, והוא קורא למדינת ישראל מדינת טרור. הדבר הזה לא יהיה כאן מעל בימת הכנסת. בדיוק. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת דבי ביטון, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. עמד פה תומך הטרור מס' אחת בכנסת ישראל, עופר כסיף, ואמר שאני עושה רעש, מפריעה לו. בוא, בוא, תרשום לפניך, תומך טרור: אני עוקבת אחרי כל מילה שלך - - - - - - יושב-ראש - - - תומך טרור. גם זה אתיקה - - - תומך טרור בכנסת ישראל. - - - מותר לי להגיד תומך טרור על פי כללי האתיקה. הייתי אומרת מילים יותר בוטות, אבל כללי האתיקה לא מאפשרים לי, אז אני אומרת לך שאתה תומך טרור. ולא רק אתה, במהלך המלחמה אתה מעז להוציא את דיבת לוחמינו רעה, ואתה לרבות אחמד טיבי, היועץ של ערפאת, גדול תומכי הטרור בכנסת, ואיימן עודה, מעיזים לומר שהלוחמים שלנו מבצעים רצח עם בעזה ועכשיו גם ביהודה ושומרון. עכשיו, אתם אוהבים להגיד גזענים. יש לי חדשות בשבילך: לא מעניין אותי אם אדם הוא ערבי או יהודי. לא מטריד אותי כהוא זה. הדבר היחיד שהוא אבן הבוחן זה אם הוא תומך טרור או נאמן למדינת ישראל כפי הגדרתה. מאוד פשוט. כשעומד פה אדם, ופה אני פונה לחברי הכנסת, לא מעניין אם אתם משמאל או מימין או ממרכז, זה חוצה מפה פוליטית: אתם לא יכולים שאנחנו מצד אחד נשלח לוחמים לשדה הקרב בחזיתות השונות ומצד שני יעמוד כאן חבר כנסת ויקרא להם "מבצעי טרור" ביהודה ושומרון. אני נוסעת בשומרון, אני רואה מה עושים הפלסטינים ביהודה ושומרון, אני רואה את הסרטונים שלהם, את התהלוכות של החמושים ביהודה ושומרון. אנחנו כחברים בוועדת חוץ וביטחון יודעים את אסון המטענים ואת פוטנציאל הנזק של המטענים. אנחנו כחברים בוועדת חוץ וביטחון יודעים את הפעילות העצימה של צה"ל כנגד מפגעים ומחבלים מרצחים ביהודה ושומרון. אז האיימן עודה הזה יעמוד פה, יאמר לנו ככה על הלוחמים שלנו ואנחנו נשב בשקט? אני לא יכולה לשאת עליי את הדבר הזה לבד, שתדעו לכם. זה קשה מאוד. אבל אמר פה עופר כסיף שאני לא מוסיפה לכנסת. איזה כיף.

אני אגיד לך מה אני כן מוסיפה: יש לי מילה של ברזל, בשונה ממך, וכמו שאמרתי לכם, אמרתי לכם שאחמד טיבי לא יהיה סגן יו"ר הכנסת, אמרתי לכם שאני לא אקרא לחבר של אל-עארורי, שחוסל, ולחבר של ג'יבריל רג'וב, אני לא אקרא לו אדוני,

בשום צורה שהיא.

כי זה הכוח של לשבת לכם כאן, כי זה מה שאני אעשה עד יומי האחרון פה בכנסת ובכלל. ושיהיה כאן ברור, אדוני, אני עומדת כאן לאורך כל הישיבות ולא יוצאת כאן מהמליאה בדיוק בגלל זה. אמר פה עופר כסיף שאתה הוצאת אותו סתם? אתה הוצאת אותו כי הוא קרא למדינה שלנו מדינת טרור והוא קרא לך גזען. לא רק שאנחנו לא גזענים, אני רוצה להבהיר פה, שיהיה כאן ברור: אנחנו לא ניתן יד לתומכי טרור כאן בכנסת להוציא את דיבת הארץ הזו רעה ואת דיבת לוחמינו, מה גם שגם לפי חוק החסינות, תמיכה בטרור מפילה ומורידה את החסינות. עכשיו אני אומרת כאן, אני מבקשת מאדוני היו"ר: רציתי לעשות את זה בהודעה אישית, כי היה לי נאום אחר לגמרי, אז כדי שאני לא אבקש הודעה אישית על הדברים החמורים והמבזים שעופר כסיף אמר, אני מבקשת להוסיף לי דקה, כי יכולתי לקבל חמש דקות בהודעה אישית כדי שהנאום יהיה מלא. אז רשמו בפניכם, חברי הכנסת, גם אתם צריכים לעזור לי בדבר הזה. זה חוצה מפה פוליטית, שיהיה כאן ברור.

בגלל שהוספה לי דקה, אני אומר לכם בעצם למה עליתי לנאום, אז אני אעשה את זה קצר מאוד. גם קיבלת את זה? אה, לא נתת לי?

לא, הנחתי שבקשתי תתקבל. היא הייתה כה מובהקת אז הנחתי שהיא תתקבל, אדוני. אני מניחה שהנחתי משורת ההיגיון. אם לא, אני לא אתחיל סתם. אני אבקש את שיקול דעתך להוסיף לי דקה, כי זה היה צריך להיות במסגרת הודעה אישית, והייתי מקבלת חמש דקות.

רבותיי הנכבדים, איזה יופי ואיזה כיף. איזה כיף שיש לי חבר מאוד מאוד טוב שקוראים לו אפי נוה, שהוא מאוד מאוד חזק.

מועמדת מולו לראשות לשכת עורכי הדין, מול המועמד החזק הזה, ואני מאוד מאוד רוצה להיות היועץ המשפטי לממשלה. אני כל כך רוצה, שאני נותן יד לחפרפרת בוועדת האיתור. אני יודע שבתוך ועדת האיתור יושב יחיאל כץ של אפי נוה, שמספר לי איזה שאלות הולכים לשאול אותי, מה הולך להיות שם, מי המועמדים המובילים. איזה כיף. איזה כיף שיושב-ראש לשכת עורכי הדין הולך לבית המשפט העליון ומזהיר את השופטים מפני הבג"ץ שיוגש כנגד המינוי של מנדלבליט. הרי מנדלבליט היה מינוי בעייתי.

כי היה לו תיק פתוח והיו חשדות מאוד משונים נגדו. אמר להם אפי נוה: חבר'ה, אם אתם תקבלו את הבג"ץ נגד מנדלבליט, אתם תקבלו את גיא רוטקופף. וגיא רוטקופף לא טוב למערכת. אז אני אומר פה, בגלל שנגמר לנו הזמן: חבר'ה, יד רוחצת יד. זו לא פעם ראשונה. משה סעדה חשף בבג"ץ שהוא הגיש נגד מנדלבליט, כשאני ואתה, אני שמעון פרס של המועמדויות. הייתי מועמדת עם משה סעדה מול עמית איסמן להיות פרקליט המדינה.

מי שישב שם זה עמית איסמן, ומי שלא יחקור את מנדלבליט יהיה עמית איסמן, שהוא עצמו מינה. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. אתה מוותר? הוא שוקל את העניין. חברת הכנסת נעמה לזימי, חברת הכנסת קארין אלהרר; חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, חברת הכנסת שלי טל מירון, חברת הכנסת שרון ניר, חבר הכנסת ירון לוי, מוותר, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, האותיות פה קטנות, קשה לי לקרוא, חבר הכנסת חמד עמאר, חברת הכנסת שרן מרים השכל, חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר, חבר הכנסת מיכאל ביטון, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת אלון שוסטר, חבר הכנסת רם בן ברק, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת צגה מלקו, מוותרת. חבר הכנסת משה טור פז, אתה פה? סליחה, אני כבר התרגלתי. אני מבקש רק בפעם הבאה, אם אפשר להגדיל את הגופן פה,

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על מעצרי שווא ועל הגברת האמון במוסדות המדינה. הינה, נשבר המיקרופון. אשרי המיקרופון שנשבר. אם טלי לא מדברת אף אחד לא מדבר. לא, נראה לי שהוא נשבר. אשרי המיקרופון שנשבר והצית להבות. הם שומעים אותך, שומעים אותך עם אחד. אני אסתדר עם אחד. שומעים גם ככה. אפשר לשפץ גם את זה ולסגור בכלל את הכנסת.

אין לנו משרד.

טוב, נשבר.

אני אדבר רק לצד ימין, צד שמאל כבר לא שומע היום. אני ממשיך לך את הזמן. אני אתחיל מהתחלה. תודה, יוסי. מעצרי שווא והגברת האמון. השבוע הזדמן לי לראות מקרוב איך המשטרה עוצרת לשווא אזרחים טובים שכל חטאם היה מימוש רצונם הדמוקרטי להפגין, אנשים שכבר 11 חודשים ברחובות, חלקם זועקים להשבת החטופים, חלקם מביעים אי-אמון בהנהגה וחלקם מבקרים את מהלכי הממשלה. שיעור האמון הציבורי במערכות המדינה נמצא בירידה מתמדת, בנו, בכנסת, במפלגות. הכול מצער, אבל יותר חשוב מזה האמון במערכות אכיפת החוק: כוחות הביטחון, המשטרה, הגופים שאחראים לביטחוננו כאן. למרות שאנחנו צריכים לתקן אותם, למרות שיש בהם כשלים, אין לנו צבא אחר, אין לנו משטרה אחרת. הגענו למצב שאנשים מזהים את המשטרה כמזוהה עם השר שלה. זה עצוב וזה דורש חשיבה. למה זה קורה? זה לא אנשים, זה אתה.

אני שואל, אופיר: למה זה קורה ומי פועל להרוס את הגוף הזה? אתה יודע למה זה קורה? כי אתם כל הזמן אומרים את זה. אתם כל הזמן אומרים את זה. אז הינה, אני שואל.

מי זה אתם? מי זה אתם?

אתם פוגעים בשם של

אותי כי אני מאמין ויודע שיש שוטרים טובים, שניים יושבים פה, חבר הכנסת מיקי לוי וחבר הכנסת יואב סגלוביץ'. יש שוטרים טובים בישראל, הם מסורים לעבודה שלהם, הם באים לעבודה כדי להגן ולשמור על חיי האזרחים. אין לנו משטרה אחרת, ולכן צריך להגיד להם תודה. ביקורת נועדה לשפר. כשלים נועדו לתקן כדי לעשות פה טוב יותר. אל תחששו ממנה. היועץ שלי עידו זוכה בבוקר על ידי השופטת. טוב שיש שופטים בישראל. טוב שהעצמאות שלהם נשמרת. עוד גוף שרצו להתערב ולהרוס אותו. כדי להביא לשיקום המדינה אנחנו חייבים אמון, אמון במערכות, אמון באכיפת החוק, אמון גם במשטרה, אמון במערכת בתי המשפט. אין לנו עתיד בלי היכולת הזו. כן, גם אמון בנבחרי הציבור. הממשלה כרגע, חבריי, פועלת בלי אמון. היא לא קיבלה את אמון הציבור לניהול המלחמה - - תודה רבה. - - כמעט בחלוף שנה מתחילתה, ולכן הגיע הזמן לצאת לבחירות ולבקש את אמון הציבור. אולי הוא ייתן, אולי הוא לא, אבל בלי אמון, אין לנו מה לעשות כאן.

חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חברת הכנסת אפרת רייטן, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אושר שקלים, מוותר, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חברת הכנסת יסמין פרידמן.

לוותר. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אני לא צריכה שלוש דקות, לא תכננתי לעלות, אבל אחרי ששמעתי כאן שמדברים על סרבנות, איך אתם לא מתביישים לדבר על סרבנות בזמן שאתם יושבים בקואליציה עם מפלגות שסרבנותן היא אומנותן, עם אלה שמממנים מהכיס שלהם עמותות שעוזרות למשתמטים להמשיך להשתמט? אתם מדברים על סרבנות? אתם לא מתביישים? באיזה סרט אתם חיים? כמה אפשר לעלות לפה לשקר? כמה אפשר? מה אתם חושבים, שכל הציבור מטומטם? אז לא. תתפלאו, אז לא. אל תדברו על סרבנות. אנשים - - - לא מתאים לך. מה זה לא מתאים לי? זאת האמת, אם היא קשה לכם, זו בעיה אחרת. חברי הכנסת, נא לאפשר לה לדבר. כבר אי-אפשר לשמוע את זה.

חרדים שלא מתייצבים זה לא כמו טייסים שלא מתייצבים. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק - - זה לא כמו שאתם ישבתם עם מנסור עבאס. מנסור עבאס, שרציתם להקים איתו קואליציה.

אלוף משנה מנסור עבאס, שישבתם איתו, חבל על הזמן, וסגן אלוף ווליד טאהא. חברי המליאה, חבר הכנסת ואליד רוצה להתחיל את דבריו. - - - חבר הכנסת נאור שירי, חבר הכנסת ואטורי. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, לרשותך שלוש דקות. הוא עשה עבירה פלילית. מכובדי היושב-ראש, חברי הכנסת - - - - - - חבר הכנסת נאור שירי, אתה מפריע. קיבלתי הודעה לפני זמן קצר - - - - - - חבר הכנסת נאור שירי,

הוא התחיל את דבריו, אתה מפריע. קיבלתי הודעה לפני זמן קצר מרופא בבית חולים שעובד בבית החולים סורוקה, שנסע היום לטביליסי בגיאורגיה, וכשהגיע לטרמינל 1 בנתב"ג, הדביקו לו מדבקה צהובה. לא שומעים.

תרים את הפודיום, תרים קצת את הפודיום,

עכשיו שומעים? קיבלתי הודעה היום מרופא שעובד במחלקת שיקום בבית החולים סורוקה, והוא מספר שכשהגיע לנתב"ג היום, הדביקו לו על הדרכון מדבקה צהובה. עכשיו, למה מדביקים מדבקה צהובה, אל על? על מנת לעשות מיון בנתב"ג.

הוא אומר שבתור שלו מי שעמד לפניו, גם סטודנטים ערבים, 20 סטודנטים ערבים, עם מדבקה צהובה. אני לא יודע למה צריכים לעשות את זה. איך רופא שמציל חיים בבית החולים סורוקה, מתנהגים איתו בצורה כזו? אנחנו לא בעידן של מדבקות עכשיו. מה זה המדבקה הזאת, לא הבנתי?

לאן הגענו? צריכים להפסיק עם המדבקות הגזעניות האלה. הגיע הזמן להתייחס לאנשים אחרת. מדבקות צהובות לאנשים, לסטודנטים, לרופאים, לאן הגענו? לא, נתנו לו כבוד בבסיסים - - - כבוד, לא מתאים. ולכן, רבותיי, אנחנו סובלים באופן כללי מגזענות יום-יומית בכל הפרמטרים, אבל להדביק מדבקות צהובות לרופאים וסטודנטים בנתב"ג - - - איזה גזענות? יש גזענות בנתב"ג, אי-אפשר להכחיש אותה.

הוא מציג כאן תחושה של רופא שהעביר לו. טלי, אני מציג - - - אבל הוא מציג את זה. - - - 50% מהניהול, 50% ממשרות הניהול. אבל בתור אחד עם 20 סטודנטים ערבים, טלי, זה מתאים?

אבל 50% ממשרות הניהול זה לא היהודים. מספיק להגיד גזענות. טלי, את צריכה לעלות מייד אחריי ולגנות את זה. אי-אפשר שאל על, שמסיעה את אזרחי מדינת ישראל, תתייחס ככה לרופאים, לאנשים בכלל. תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אורית?

חבר הכנסת שמחה רוטמן, מוותר. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, לרשותך שלוש דקות. אני מבין שאת מתכוננת, הינה זה בא, אגב, בדיוק על זה באתי לדבר. יש כאלה שהם לבנים במקרה, אני לא יודע את המוצא שלהם, זה לא מעניין אותי. הם כאילו מתייפייפים שהם לא גזענים, לא מעניין אותם אם הדובר הוא ערבי או אתיופי או לבן או שחור, הרי כל בני האדם שווים, כל בני האדם שווים. אין יתרון לפי צבע, גזע, אבל הם יודעים שהם משקרים, וכל מי שצופה בהם יודע שהם משקרים, כי חמתם עולה להם לראש במקרה, לחלוטין במקרה, רק כאשר חבר כנסת ערבי עולה לדבר. חמתם עולה להם לראש. ומה לעשות, מה לעשות? הערכים שלנו שונים משלכם.

חס ושלום שהערכים שלנו יהיו כמו שלכם. מה אני אעשה, יש לי סולם ערכים שונה. אנחנו נגד שפיכות דמים, אנחנו נגד הרג ילדים, אנחנו נגד כיבוש, תרצי או לא תרצי, תעשי מה שבא לך, אנחנו נגד כיבוש. זה יכול לא להתאים לך, דעתי בכיף לא תתאים לך - - - - - חברי הכנסת. - - אבל זו דעתי. חברת הכנסת גוטליב. אני נגד כיבוש, ודרך אגב - - - - - מוחמד ליהודים. - - דרך אגב, הכיבוש - - - - - חבר הכנסת שקלים. - - משחית לכם את הערכים משנת 1967 ועד היום. אגב, לא אתם הבאתם אותו, מישהו אחר, אלה שרוצים שלום עשו את הכיבוש, אתם רק ממשיכים אותו. את זה האחים המוסלמים עושים. אבל מה לעשות, כיבוש משחית ערכים, הופך בני אדם לאכזריים - - לכרות ראשים, זה מותר - - - - - ההתנכלויות שקורות כל יום בשטחים הכבושים הן פשעים. טוב לך, לא טוב לך, זו הבעיה שלך. אהבת את זה, לא אהבת את זה, זו בעיה שלך.

ואל תתייפייפי, אל תתייפייפי - - אני לא מתייפייפת - - - מחבלים. - - כי את גזענית, ואת לא יכולה להסתיר את זה - - אני אומרת לך - - - - - ואת עושה את זה דווקא, כי אני - - - - - משום שאתה רוצה - - - - חבר כנסת ערבי - - - - אני לא הולכת לנחם משפחות של מחבלים כמוך - - - - ולא מתאים לך לשמוע אותי בכלל. - - אכזריות כזו, תמיכה באכזריות. אני אגיד את דעתי. אני נגד הרג ילדים, נגד הרג נשים, אני נגד הרג סימני חיים, אני בעד חיים, אני נגד כיבוש. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.

מפוצץ אותך, זו בעיה שלך. תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי. - - - מחבלים מליל הקלשונים. למה? תסביר לי. אם אתה נגד הרג ואכזריות, למה אתה מנחם משפחות של מחבלים? למה? אבל למה? הוא תומך טרור, באמת. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. ווליד, חשבתי שאתה פולני לרגע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לספר על עניין של גיוס, לימוד תורה וכו'. הלכתי לניחום בשבוע שעבר אצל משפחת גלאם, יוחאי. היו איתי עוד כמה חברי כנסת, גם ינון היה שם בדיוק. הסיפור שמספרים - - - תרים את המיקרופון,

זה תמיד ככה, כשאני עולה מנמיכים אותי. אני רגיל, אז אני אצעק קצת. אני ארים את הקול כדי שתשמעו. הבחור קיבל את המענקים של המילואים, והחליט שהוא רוצה, כשהוא בעזה, שילמדו תורה. הוא לקח את המענק שלו ותרם אותו לחבר'ה שלמדו תורה כדי שימשיכו ללמוד תורה. אני רואה את זה כדבר טוב של אחדות בתוך עם ישראל. אפשר לקבל את כל הדעות. ואני אחד מאלה שחושבים שתלמוד תורה זה חשוב, ולא צריך תמיד הכול במלחמות בין יהודים. אנחנו צריכים לשמור על השלום בינינו. לא חסר לנו על מה לריב. בנושא אחר, ראיתי פושים על כך שהעולם הערבי בלחץ. קודם כול, מה שאני אמרתי, אני רוצה להבהיר את הדברים שלי. אמרתי שלא יתפלאו - - - רגע, רגע. רגע, רגע, אחרי זה אני אסביר לך. שירי, אחרי זה עם הדקיקים אני אסביר לך, בסדר? בקיצור, אני אומר, חיזבאללה צריכים להבין דבר אחד, וחבל ששר הביטחון לא אומר את מה שאני אומר, אולי זה היה נשמע יותר טוב, כי אותו לוקחים יותר ברצינות,

אבל אמרת את זה ברדיו. הינה, אני חוזר על זה. אני חוזר על זה.

הדבר הזה לא יכול להימשך הלאה, ויכול להיות שבימים הקרובים גם תהיה מלחמה, יכול להיות שבעוד חודש,

אבל אסור לנו להתקפל בצפון. אזרחי הצפון לא נמצאים בבתים שלהם כבר שנה.

הגיע הזמן להילחם בחיזבאללה ולהוריד אותו על הברכיים, וזה מה שיהיה בסופו של דבר,

ושר הביטחון צריך לאזור אומץ ואפילו ליצור אמינות אצל חיזבאללה, בעולם הערבי. מה עם ראש הממשלה, הוא לא צריך אומץ? מה, הוא לא צריך? אני רוצה לספר לכם על ההסתה בצד הזה. אתם יכולים להמשיך לצעוק. אני רוצה לספר לכם סיפור. בשבוע שעבר ביום חמישי הבן שלי חזר מהמילואים,

אני לא אגיד איפה, שלא יפציצו יותר באזור הזה. אני רוצה להגיד לכם, ראיתי אותו, הילד הבכור שלי, וזה מרגש אותי מאוד. אני רוצה להגיד לכם שפגשתי אותו ברחוב,

אמרתי לו: עזוב, הוא גר באיזה אזור, אני לא רוצה להגיד,

מה אתה כן רוצה? מישהו פתח את החלון של הרכב, והוא עומד לידי וליד הבן שלי וצועק לי: יא חתיכת אפס, תתבייש, בושה וחרפה, וקללות והכול. תקשיבו, ההסתה הזאת נמאסה כבר. אנחנו חזקים. נמשיך קדימה. גם אם צריך רפורמה, אנחנו נעשה רפורמה, כי זה מה שצריך כדי להגן על חיילי צה"ל, שבית המשפט גורר אותם באזיקים, המשטרה גוררת אותם, הפרקליטות. כולם מגויסים נגד מדינת ישראל. עזבו עכשיו את נתניהו.

למה את מפריעה לי? קשה לך לשמוע את הדברים? למה?

- - - תקשיבי, תשכילי קצת. למה, אתם לא מפריעים? ואנחנו נמשיך הלאה בכל הכוח לניצחון - - שמענו על הניצחון שלכם. - - וניצחון אומר גיבוי לחיילי צה"ל, לא לדבר פה מס שפתיים. תודה רבה.

בינתיים אנחנו לא משיגים את זה. דרך אגב, למי שאמר פה - - תם הזמן. תם הזמן. - - על הסרבנות, אני רוצה להגיד לכם, עשיתי בדיקה. אתם קואליציה של סרבנים ומשתמטים.

תן לי 20 שניות לסיים. תם הזמן.

משפט סיום. ואני רוצה להגיד לכם שבדקתי ח"כ-ח"כ, ח"כ-ח"כ, כולל החרדים, ובקואליציה משרתים יותר בצה"ל, שירתו יותר בצה"ל, מאשר באופוזיציה, אז שבו בשקט בעניין הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. בכל זאת, כבוד היושב-ראש, הגרועים שבאפרו-אמריקאים בזמן המהפכה נגד הגזענות של הלבנים היו אפרו-אמריקאים ששיתפו פעולה באופן כנוע ורופס עם הגזענות נגדם ועם מי שהתגזען נגדם מהלבנים שגילו יחס של White Supremacy, והביאו את מה שקרוי "חוקי ג'ים קרואו". הדבר הכי משפיל זה שאתה נחשב לדרג ב', ג', ואתה רופס מול מי שמתגזען נגדך. זה קורה גם כאן, גם בכל העולם. מה שמשפיל זה שאתה חבר כנסת - - - אין ספק שהדבר הנכון ביותר לעשות זה להגיד לגזען: די לגזענות. - - - אתה דוקטור - - - חברת הכנסת גוטליב,

האפרו-אמריקאים עשו זאת, והם ניהלו מאבק אצילי, אצילי, נגד הגזענות. - - - היו כמה אפרו-אמריקאים שזחלו על ארבע, לא נאבקו מול הגזענות, שיתפו פעולה עם הלבן הגזען. אני אומר את זה, ואני רוצה להזכיר לטובה למשל את חבר הכנסת שלמה מולה, בן העדה האתיופית, שלא הסכמתי איתו בהרבה דברים, אבל הוא ידע מה זה זכויות אדם, הוא ידע שמתגזענים נגדו ונגד העדה האתיופית, ונאבק, והוא נאבק בגזענות נגד אחרים - - אף אחד לא התגזען על איימן עודה.

- - כולל גזענות נגד חברי כנסת ערבים. ולכן אני חושב - - איימן עודה מוציא את דיבת לוחמינו רעה.

- שכל חבר כנסת, לרבות חברי כנסת שמתגזענים נגדו

- - - - - חייב ללמוד קצת היסטוריה - - איך אתם יכולים לשבת בשקט? - - ואני מציע גם לך ללמוד משלמה מולה. איך אתם יושבים בשקט?

חבר הכנסת עידן רול, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת בועז ביסמוט, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, מוותרת, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. - - - חברת הכנסת טלי גוטליב. לא, רציתי לדעת, הוא למד להיות גינקולוג. מה קרה? מה קרה? לא מפסיקה להתפרע. מה קרה? מה קרה? הוא רצה להיות גינקולוג, למד, למד, למד, מה קרה?

יש פה חברי כנסת שנוח להם לקחת את המקום לנושא של גזענות, אבל זו לא גזענות. אני הסתובבתי הרבה בבתי החולים, במיוחד בבתי החולים בפריפריה, ויש המון רופאים ערבים שעושים עבודה מצוינת, ואף אחד לא מתגזען עליהם, ואף אחד לא מפלה אותם. ההפך, יש טענות על אפליה מכיוון אחר. אבל זה נוח לקחת את זה למקום הזה של גזענות. אני הייתי מצפה מכם, דיברת על רופא בסורוקה, ואני לא חושב שזה בא מהמקום הזה, אבל אנחנו צריכים - - - אבל אופיר, הם חוזרים הביתה מבית החולים, הם חוזרים לכפר שאין בו חשמל. אני אגיד לך מה מצופה מכם: לא רק להעלות את הדברים האלה, כי אני מכיר רופא אחר בסורוקה, שבשבוע שעבר הגישו נגדו כתב אישום. מה עשה הרופא הזה בסורוקה? הוא מתמחה בסורוקה, וחיילים שהגיעו לשם, מה הוא אמר עליהם לחברים שלו? שאללה יכבה את האור שלו. זה רופא מתמחה בסורוקה אומר על חיילי צה"ל שנלחמים. הוא נשבע אמונים לדאעש, צרך תכנים קשים ברשת.

זה לא קיצון. אבל אתם לוקחים את זה למקום של גזענות. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, ואתם כחברי כנסת ערבים צריכים לבוא לפה ולדבר על הרופא הזה, איזה שם רע הוא עושה לכל הרופאים הערבים שעושים עבודה מצוינת. למה אתם לא מגנים את זה? למה אתם לא מגנים רופא כזה? עולים לפה ומדברים עליו שהוא עושה לכם נזק, שבגלל רופא כזה קורים כל הדברים שאתם מרגישים עכשיו שהם התגזענות? לא, תבואו לפה ותהיו אמיצים לדבר נגד זה.

אני בטוח, עאידה תומא סלימאן, שאתם נגד דאעש וחבירה לדאעש, אבל תגידו את זה.

אני בטוח שאתם נגד חבירה לדאעש. את חולקת עליי?

תבואו ותגידו את זה, תדברו על הרופא הזה, תגנו את זה, שהוא עושה לכם נזק.

תודה רבה. אני מזמין את שר הדתות, השר מיכאל מלכיאלי. ישראל כץ מסכם? אין סיכום. אם כן, חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 274), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 274), התשפ"ד 2024, לוועדת הכספים נתקבלה. 35 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 274), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

נעבור עתה לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. אני מזמין את סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב להציג את הצעת החוק, בבקשה. בבקשה, לרשותך עשר דקות. איפה השרה? הסגן פה. הסגן, אתה מתגעגע? ומה עם הסגן, לא טוב? מכובדי היושב-ראש, מכבודתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם,הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ד 2024. הצעת החוק לתיקון פקודת תעבורה מס' 136 של תשפ"ד 2024 נועדה להסדיר שני תחומים המוסדרים כיום בצווים. לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ז 1957, שזה אומר שזה כמעט 68 שנה, אנחנו מחוקקים את הדבר הזה על פי צווים ועל פי צווי חירום. הגיעה העת, ואנחנו עכשיו עושים שבנושא - - - חברי הכנסת, נא לשמור על שקט במליאה. זה מפריע. בנושאים של מונים, של מוניות והשכרת רכב, מכיוון שחוק הפיקוח מותנה בהכרזה על מצב חירום במדינה, כחלק מהמהלך הממשלתי הרוחבי לניתוק החקיקה מהזיקה להכרזות חירום, כפי שזה נעשה.

כשאני הייתי חבר כנסת, הייתי חבר ועדת משנה של חוץ וביטחון, כדי להסדיר הרבה הרבה חוקים שנמצאים בחוקי חירום ולהכניס אותם לחקיקה מסודרת. באמת הגיע הזמן לעשות את זה אחרי כמעט 70 שנה. אז זה אחד מהחוקים המבורכים האלה, הם עושים את התהליך. אנחנו מעבירים את זה מתקנות ומצווים לאסדרה לפקודת התעבורה. הצעת החוק כוללת שני נושאים: הנושא הראשון, מונים למוניות. מחיר הנסיעה במונית, כפי שאנחנו יודעים, מפוקח במסגרת צו. המונים הם הכלי ליישום הפיקוח. המטרה היא להבטיח שבכל עת המונים יהיו מאושרים, תקינים,

בהתאם להוראת הצו. עכשיו אנחנו מעבירים את כל התקנות האלה לחקיקה והשכרת רכב. זה גם תחום שצריך אסדרה וחקיקה. ההצעה מסדירה את תחום השכרת הרכב, מאחר ששימוש ברכב שמצוי בבעלותו של האחר, הוא בעל השלכות תעבורתיות ודאי משמעותיות, ונדרשת הבחנה בין השכרה לטווח ארוך, לטווח קצר, חכירה שהיא ליסינג, בשל פערי המידע והכוח בין הצדדים. הצעת החוק כוללת גם קביעת סמכויות פיקוח בפקודת התעבורה הן לגבי תחומים אלו והן לגבי תחומים מוסדרים אחרים. הצעת החוק מבקשת לאשר את אסדרת התחומים האלו כדי להבטיח את הפיקוח והאכיפה הנדרשים. אני רוצה להגיד מילה אחת לסיום: הצעת החוק הזאת, כפי שאני הרחבתי פה, אין ספק שהיא תהליך מבורך ונכון ומתבקש. אבל הצעת החוק הזו היא מיוחסת בפני עצמה, מכיוון שהיא זוכה לעלות פעמיים לדוכן הזה. בפעם הקודמת הצעת החוק הזו לא עברה.

אישי, כן?

לא אמרתי אישי. אני אמרתי שההצעה היא הצעה מיוחסת, כי היא מגיעה פעמיים לקריאה ראשונה, ולכן ודאי נזכור אותה והיא נרשמת בדברי הימים. אני זוכה כאן, זכיתי להביא אותה בפעם השנייה. אבל הפעם, כפי שראש הקואליציה שנמצא פה אמר, אני באמת מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה. לכן אני מאוד אודה לכם, חבריי חברי הכנסת, אם תתמכו בהצעת החוק הזו.

תודה רבה. כעת נעבור לדיון האישי. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת רם בן ברק, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת דן אילוז,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'; חבר הכנסת גלעד קריב, חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת יוסף עטאונה, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת עופר כסיף, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אורית?

מוותרת? ממשיכים הלאה, מוותרת, חברת הכנסת שרון ניר, חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת נאור שירי, מוותר.

- - - אתה מוותר או שאתה, מוותר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת משה טור פז, חבר הכנסת ניסים ואטורי, חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר, חבר הכנסת אושר שקלים, מוותר, חברת הכנסת נעמה לזימי,

חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חבר הכנסת איימן עודה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, חבר הכנסת עודד פורר, חברת הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת חילי טרופר, חבר הכנסת אחמד טיבי, חברת הכנסת טלי גוטליב,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, חבר הכנסת אלון שוסטר, חברת הכנסת שלי טל מירון, מוותרת, חבר הכנסת רון כץ, חברת הכנסת יסמין פרידמן. יסמין פרידמן? מוותרת? יסמין פרידמן, מוותרת, חבר הכנסת עידן רול, חברת הכנסת צגה מלקו, מוותרת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, מוותרת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר. אם כן, חבריי חברי הכנסת סגן השר, אתה רוצה לסכם? אני מזמין את סגן השר אורי מקלב לסכם את הדיון. לא צריך, לא צריך. צריך להחליט אם כן או לא. - - - אנחנו שישה אנשים פה, שישה אנשים. לאחר שסגן השר ויתר על זכותו לסכם את הדיון, חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה הראשונה על הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ד 2024. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ד 2024, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 29 בעד, אחד נגד, שניים נוכחים. אני קובע כי הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 137), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכלכלה לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. אם כן, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס'

התשפ"ד 2024, לקריאה הראשונה. כפי שנמסר לכל חברי הכנסת, הממשלה הודיעה בכתב כי היא חוזרת בה מהודעתה מיום 14 באוגוסט 2024, שלפיה היא חוזרת בה מהצעת החוק. לפיכך, ובהתאם לסעיף 95(ד) לתקנון הכנסת, הליכי החקיקה יימשכו מהמקום שבו הם הופסקו,

דברי הסיכום של השר ולאחר שהסתיים הדיון האישי. אני מזמין את, מי השר,

אני מזמין את השר חיים כץ לסכם את הדיון בשם הממשלה. לא צריך.

זה לפרוטוקול. הוא לא פה, אז לא.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה הראשונה על הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 12), התשפ"ד 2024. הצבעה.

את הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 12), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 31 בעד, אחד נוכח. אני קובע כי הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס' 12), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 77), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה,

בהוצאה לפועל ומחלקים אותם לשכר טרחה א', שנזקף לזכותו של עורך הדין המייצג מייד עם פתיחת התיק בהוצאה לפועל, ולשכר טרחה ב', שנזקף לזכותו של עורך הדין המייצג עם ביצועו של הליך הגבייה הראשון בתיק. דינו של שכר הטרחה כדינם של אגרות והוצאות שמשולמות בתיק, כלומר הוא הופך להיות חלק מחובו של החייב. הצעת החוק מבקשת לצמצם את שכר הטרחה שזוכה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לקבל. לפי המוצע, חייב שאינו תאגיד שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל בגין חיוב כספי שאינו עולה על 4,500 ש"ח, לא יישא בשכר טרחת עורך דין שעולה על סך 244 ש"ח או 10% מסכום החוב,

עד 450 ש"ח מקסימום.

לגבי חובות כאלה לא יחול ההסדר הרגיל הקיים כיום בהוצאה לפועל, והסכום האמור יהיה שכר הטרחה המקסימלי שבו יידרש החייב לשאת. זאת במטרה למנוע את גדילת החוב באופן לא פרופורציונלי לערך הקרן, באופן שיתמרץ חייבים לשלם, ומתוך הבנה שכשמדובר בחובות בסכום נמוך, היקף פעולות הגבייה שננקטים על ידי עורך הדין של הזוכה הוא ממילא נמוך באופן יחסי. אני חייב לומר לחבריי חברי הכנסת שבמהלך דיוני הוועדה הוצג פילוח החובות בהוצאה לפועל, והתברר שיש המוני חובות שבהם גובה החוב הוא שקלים בודדים או עשרות שקלים, רובם כמובן על ידי כביש 6 וכדומה, סכומים מאוד מאוד קטנים ונמוכים. אבל גובה החוב יכול להיות 100 שקלים או 150 שקלים או אפילו עם התוספות שלהם, ושכר הטרחה יכול להיות לפעמים פי עשרה, פי 15, תלוי מה גובה החוב המקורי, יכול להיפתח תיק על חוב של שקל, ושכר הטרחה יהיה אלפי שקלים. והדבר הזה הוא תיקון עיוות מאוד מאוד גדול, שאני באמת מודה כבר בשלב הזה לשר המשפטים על כך שהביא את התיקון הזה לוועדה ולכאן, לכנסת. יצוין כי תיקון דומה נכנס לתוקף ביולי 2023, במסגרת תיקון לפקודת העיריות. 2. החמרת התנאים הנדרשים לצורך עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל. נוכח העלויות הגבוהות שיש להליך של עיקול מיטלטלין, והפגיעה שעשויה להיגרם כתוצאה משימוש בהליך זה בחייב ובבני ביתו, מוצע להחמיר את התנאים לשימוש בהליך זה.

מוצע להבחין בין התנאים הנדרשים לעיקול מיטלטלין של חייב שהוא עסק, או של מיטלטלין המשמשים לעסק שמנהל החייב מבית מגוריו, לבין התנאים הנדרשים לעיקול מיטלטלין מביתו של החייב שאינו משמש לעסק כאמור. כיום התנאים לביצוע עיקול מיטלטלין בביתו של החייב הם שחלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב והחוב עולה על 2,500 ש"ח.

התנאים הקבועים כיום לגבי עיקול מיטלטלין בבית החייב יהיו התנאים ביחס לעיקול מיטלטלין בעסק או מיטלטלין המשמשים לעסק שמנהל החייב מבית מגוריו.

ביחס לעיקול מיטלטלין מביתו של החייב מוצע לקבוע תנאים מחמירים יותר. לגבי עיקול ברישום,

הפרקטיקה שבה נציג מערכת ההוצאה לפועל מגיע לביתו של החייב ומבצע רישום של המיטלטלין שהם בני עיקול, מבלי להוציאם מבית החייב, מוצע לקבוע כי הוא יותנה בתנאים הבאים: חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב, החוב הפסוק עולה על 2,500 שקלים, אם מדובר ביחיד, או על 35,000 שקלים, אם מדובר בתאגיד.

אם מדובר ביחיד שמנסה לגבות חוב מיחיד, אנחנו בגדול משאירים את המצב דומה למצב היום. אבל כאשר מדובר בתאגיד, אנחנו מגדילים בצורה מאוד מאוד משמעותית את החוב, וצריך שהרשם שוכנע כי ההליך מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בתועלת הכלכלית הצפויה ממנו, בפגיעה שעלולה להיגרם לחייב, וכן שוכנע כי ננקטו הליכים אחרים מספקים לשם גביית החוב, ואלה לא הביאו תועלת. באשר לשלב החלטת הרשם בדבר הוצאת המעוקלים מביתו של החייב, מוצע לקבוע כי הרשם ישקול אם קיימת תועלת כלכלית במכירת המיטלטלין שצוינו בדו"ח שערך מנהל לשכת ההוצאה לפועל בעת ביצוע העיקול ברישום, ואם אין נסיבות מיוחדות שפורטו בדו"ח או הוצגו על ידי החייב שמצדיקות את אי-הוצאת המעוקלים. הסכומים האמורים קבועים בתוספת וניתן לשנותם בצו של שר המשפטים באישור הוועדה.

סעיף 22(א) לחוק מונה רשימה של מיטלטלין שאין לעקל אותם, ובכלל זה צורכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עימו לתקופה של 30 יום, מערכות בגדים,

ציוד רפואי,

כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית אחרים, אם הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עימו, דברים הדרושים כתשמישי קדושה לחייב ולבני משפחתו הגרים עימו, וכן רשימה נוספת של סוגי מיטלטלין שנמנו בסעיף שהמחוקק קבע שאינם ניתנים לעיקול. מוצע להוסיף לרשימת המיטלטלין שלא ניתן לעקלם גם טלפונים ניידים ומחשבים אישיים, למעט אם מדובר במיטלטלין בעל אופי מסחרי.

מתוך הבנה שהמחשב האישי והטלפון הנייד הפכו בשנים האחרונות לכלי עבודה ולימוד חשובים, והשימוש בהם הולך ונעשה משמעותי יותר. להצעת החוק הממשלתית בעניין זה מוזגה גם הצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת וחבר הוועדה גלעד קריב, שביקשה אף היא למנוע עיקול מיטלטלין שהם טלפונים ניידים ומחשבים אישיים שהם בשימוש החייב ובני משפחתו ומוזגה לתוך ההצעה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. ולפני סיום אני חייב לומר שהצעת החוק הזאת משקפת, לפחות בחלקה, את הרציונל העמוק של המשפט העברי, שבו נכתב,

"לא יחבול ריחיים ורכב, כי נפש הוא חובל". לעקל דבר שהוא בגדר נפשו של האדם, ופוגע ביכולת הבסיסית ביותר שלו להתקיים, זה דבר שאותו לא מעקלים גם לא כאשר קיים חוב. ובאמת בהקשר הזה דווקא החלק האחרון שאותו הקראתי, המחשב האישי והטלפון הנייד עבור הרבה מאוד אנשים היום זה ממש בגדר "נפש הוא חובל"; זה יכולת הפרנסה של האדם, זה היכולת שלו לחיות את חייו, זה היכולת שלו לתקשר עם העולם. אתה מחרים לאדם את הטלפון הנייד, אתה מעקל לו אותו, אתה אולי יכול לגייס כמה שקלים כשתמכור את זה כדי לממש את החוב, אבל אתה באמת פגעת ביכולת הקיום הבסיסית של האדם והתקשורת שלו עם הסביבה. ולכן מהבחינה הזאת, בייחוד לחלק הזה שזוכה כאמור, זה גם הצעת חוק של חבר אופוזיציה, גם של הממשלה בתמיכה מלאה, אני חושב שהבאנו לידי ביטוי גם את העיקרון החשוב הזה. אני מבקש, כאמור, לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה.

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור של הדוברים. חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח,

לא, אתה לא צריך. כתוב לך סיעת יש עתיד? אנחנו מוותרים. להמשיך? יש בקשות רשות דיבור של המחנה הממלכתי? יש רשות דיבור של ישראל ביתנו, אין המחנה הממלכתי. אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, שרון ניר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה, מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום.

אנחנו נבקש משר המשפטים, השר יריב לוין, לסכם את הדיון. בבקשה, אדוני השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני חושב שהחוק הזה הוא באמת כל כך חשוב, שאני מוכרח בכל זאת לומר בעניינו כמה מילים. חברות וחברי הכנסת, אני חושב שהצעת החוק הזו שאנו עומדים לאשר כאן בקריאה שנייה ושלישית היא אולי הצעת החוק החברתית החשובה ביותר שאושרה בכנסת מזה תקופה ארוכה מאוד. בהרבה מאוד מובנים יש כאן שינוי היסטורי שאי-אפשר היה לחלום אפילו שניתן יהיה לבצע אותו, ויש כאן תיקון של עוול עצום, שסבלו ממנו מאות אלפים, אם לא למעלה מזה, ועודם סובלים ממנו היום. התיקון שאנחנו עושים לחוק ההוצאה לפועל, יש לו בעצם שתי רגליים, שני דברים שאנחנו מתקנים. המרכיב הראשון והחשוב ביותר הוא התופעה הבזויה, הנוראה הזו, שבה חוב קטנצ'יק, לפעמים של עשרות שקלים, הפך - - - הוא תופח. הוא לא תופח, הוא מותפח על ידי כך שמרגע הגשת התיק מתווספים לו שכר טרחת עורך דין בסכומי עתק, לפעמים בסכומים שגדולים במאות רבות של אחוזים מגובה החוב. דבר נורא, ואני אגיד יותר מזה: דבר שפוגע בעיקר בחלשים, בגלל שמי שמקבל דוח ויש לו כסף,

משלם וגומר עם זה, מי שקשה לו, ומי שנופלים עליו חובות ודרישות תשלום מכל מיני מקומות, מוצא את עצמו במצב שאין לו גם את עשרות השקלים האלה הרבה פעמים. ואז התוצאה היא שהחובות גדלים וגדלים וגדלים, ובסוף מחוב מקורי קטנצ'יק נהיה משהו עצום שבן אדם לא יכול לצאת ממנו. ואנחנו היום שמים לדבר הזה סוף, וקובעים שבחובות עד 4,500 שקל, לא יהיה אפשר לגבות יותר מאשר 450 שקל במקסימום, קרי, 10% מגובה החוב. סליחה שאני מפריע לך,

מצבים כאלה כמו שאתה מתאר - - ברור. בוודאי. - - שהרסו חיים של אנשים.

אני מודה לחבר הכנסת - - - עורכי דין יוכלו לייצג? אני אסביר. אני רוצה להודות לחבר הכנסת מאיר כהן, שאומר שהוא מכיר עשרות מקרים כאלה, וגם אני מכיר, וכולנו מכירים. אני יכול לומר יותר מזה, שלדבר הזה אין שום הצדקה, משום שהיום כל התהליכים של פתיחת התיקים הם אוטומטיים, הם פשוטים, ולכן אין שום בעיה לפתוח את התיקים, שנפתחים במאסות ענקיות, ולקבל שכר טרחה פרופורציונלי,

236 שקל זה הסכום המינימלי, ועד 4,500 שקל אתה לא יכול לקבל יותר מאשר 10% מגובה החוב. עורך דין ייקח את זה?

אמרתי לך: למה ייקח? משום שפתיחת התיק זו פעולה מקוונת שנעשית מהמשרד בדקות ספורות, ולכן אתה מצד אחד משמר את היכולת של עורכי הדין לפתוח את התיקים, ולכן גם קבענו מינימום של 236 שקלים, כדי שבכל זאת יהיה אפשר לפתוח את התיקים, ומצד שני אתה מונע את העושק, שבן אדם, פותחים לו על 100 שקל תיק ב-900 שקל מייד, כי לוקחים לו 800 שקל שכר טרחה או כל מיני תופעות מהסוג הזה. אני חושב שזה עוול נוראי,

ואנחנו סוף-סוף מתקנים אותו כאן, ועוזרים בזה, אני לא אגזים, אני באמת חושב, למאות אלפי אנשים כבר באופן מיידי,

הדבר השני הוא הסוגיה של עיקולי מיטלטלין.

בעבר כשהיו מעקלים מיטלטלין לאנשים בבתים, מעקלים לו את הטלוויזיה וכו' לפחות היה לזה איזה ערך. היו מוכרים את זה ומזה מכניסים איזשהו סכום על חשבון החוב. היום הדבר הזה הוא כמעט באופן מוחלט דבר שנועד רק לצורך אחד: לבייש את החייב, שמוצא את עצמו במצב שבאים אליו הביתה ולוקחים ממנו חפצים שאין שום יכולת למכור אותם. אף אחד לא יקנה אותם. מי קנה איזו ספה יד שנייה או טלוויזיה יד שנייה? בדרך כלל מה שקורה זה שהסכום שבו נקנים הדברים האלה,

הוא כל כך נמוך, שהוא לא מכסה אפילו את העלות של ההוצאה. הם נלקחים מהאוכלוסייה החלשה גם ככה.

ואז גם עלות העיקול והשמירה של החפצים מתווספת לחוב,

החוב תופח לממדים אדירים. אני חושב שנעשה כאן,

איזון מאוד חשוב עכשיו: ביד אחת אנחנו אומרים שלא יהיה אפשר, כשתאגיד, וזה עיקר התיקים האלה, חברות גדולות שפותחות תיקי הוצאה לפועל כאלה, ובעצם הולכות לחלשים ביותר ולוקחות להם את הדברים מהבית, לא יוכלו לעשות את זה על חובות שהם נמוכים מ-35,000 שקלים, מצד שני, השארנו מינימום הרבה יותר נמוך, של 2,500 שקל, כאשר התובע הוא יחיד, ששם אתה רוצה לשמר איזשהם יחסים יותר מאוזנים, כי אנחנו גם לא רוצים שאנשים יתחמקו מתשלום חובות. ולכן אני חושב שגם בעניין הזה הגענו כאן לאיזון חשוב מאוד, וחסכנו המון, משום שעכשיו תחברו את שכר הטרחה מצד אחד ואת העלויות של העיקולים מצד שני, שכולם נכנסים לתיק ונופלים על החייבים המסכנים האלה, שינינו את מצבם כאן מן היסוד. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה שניים מחברינו כאן למליאה: אחד, להודות לחבר הכנסת גלעד קריב, שאיננו כאן, אבל הוא הציע הצעת חוק שנגעה לאיסור עיקול של מחשבים, טלפונים ניידים, שהיום הם דבר הכרחי לפרנסה של האדם. ההצעה הזו היא כמובן הרבה יותר רחבה, כוללת גם את זה בפנים, אבל בהחלט ההצעה שלו מוזגה לתוך החוק הזה, ואני חושב שהיא הצעה נכונה וראויה, ואני מודה לו על החלק שלו בעניין הזה. ואני מצטער שחברנו חבר הכנסת ארז מלול לא נמצא כאן, אבל אני מוכרח לספר לכם סיפור שהוא הרשה לי לספר אותו, ואני חושב שהוא סיפור נוגע ללב. סיפר לי חבר הכנסת ארז מלול שהוא מכיר את הדבר הזה מקרוב, כי אבא שלו היה במצב הזה ועבר את הדברים האלה. ואמר לי כמעט בדמעות: אבא שלי, כשהוא ידע שאנחנו עשינו פה דבר כזה, זה יהיה בשבילו כמעט ניקוי של הלב, אחרי כל מה שהוא עבר. אז אני רוצה להגיד לאבא שלו היקר קודם כול שהוא יכול להיות מאוד גאה בבן שלו בכלל, אבל מעבר לזה, אני חושב שלכולנו יש זכות לעשות צדק איתו ועם הרבה מאוד אנשים אחרים שלא יעברו את מה שהוא עבר, ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני יכול להגיד לכם שמה שהוא עבר היה שבגלל הדבר הזה מנעו ממנו לצאת מהארץ לאירוע משפחתי של בן משפחה קרוב, ואני לא רוצה לפרט יותר מזה, וכל אחד מבין שזה דבר שאתה לוקח איתך לכל החיים,

ללא שום הצדקה וללא שום סיבה. אני רוצה לומר עוד דבר אחד, שאותו אני דווקא אומר בצער, אבל אני חייב לשקף לכם את האמת. אני מניח שכל אחד שואל את עצמו כאן: איך יכול להיות שזה לא קרה עד היום? הרי זה כל כך מובן מאליו וכל כך מתבקש. אז יש סיבה, כמובן, והסיבה היא שלהצעה הזאת, יש גם מי שמתנגדים לה. ומי שמתנגדים לה כמובן, באופן טבעי, הם עורכי דין, שאני לא רוצה להגיד שניצלו את המצב הזה, אבל פעלו בהתאם לחוק, וקיבלו את מה שמגיע להם על פי החוק כמו שהיה עד היום. ובאופן טבעי לאורך כל השנים שרי משפטים,

ואין לי אליהם טענה, אני מבין את זה, פעלו באיזושהי מערכת של שיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין, ובמסגרת הזאת היה יותר קשה כנראה לבצע תיקון יסודי כזה, שההתנגדות לו מצד לשכת עורכי הדין היא התנגדות חזקה מאוד. לצערי, המציאות שאני מתמודד איתה, וזו החלטה לא שלי אלא החלטה של ראש לשכת עורכי הדין, שבחר ללכת בדרך מסוימת,

לצערי,

שהלשכה איננה עוסקת בעניינים המקצועיים שהיא צריכה לעסוק בהם אלא בדברים אחרים. אבל בכל רע יש טוב, והטוב הוא שזה שחרר אותי לחלוטין ממחויבות לעמדה של לשכת עורכי הדין בסוגיות כאלה, ואני יכול לפעול באופן חופשי לחלוטין כדי לעשות צדק עם האזרחים, ולא לעשות חשבון לטובות אינטרסים סקטוריאליים כאלה ואחרים. זה לא גורע מהעובדה שהייתי שמח לראות שיתוף פעולה אחר. אני חושב שכך זה צריך להיות. זה אף פעם לא מאוחר, מבחינתי. אני חושב שללשכת עורכי דין שפועלת באופן מקצועי,

יש המון מה לתרום גם לעבודת החקיקה בבניין הזה. אבל לצערי,

וזו בחירה שלו,

זה המצב, אני לפחות מתכוון לעשות מאמץ עליון להביא עוד ועוד מהלכים כאלה שיעשו צדק ושיוכלו לתקן עוולות שבמשך שנים לא ניתן היה לטפל בהם. ודבר כזה קורה כבר עכשיו בין היתר עם החוק של תובענות ייצוגיות שאנחנו מקדמים, שכבר עבר כאן בקריאה ראשונה,

אני מקווה, יעשה צדק עם הרבה מאוד עצמאים קטנים שנפגעו ונפגעים. ואני משוכנע, חבר הכנסת רוטמן, שהחוק הזה גם הוא - - - זה קורה וקרה עם ניצולי שואה ונכי צה"ל. נכון. נכון. בלי שום קשר לדברים האחרים. לא, בסדר. אני אומר לך, אתה יודע, אני גלוי, אתה מכיר אותי. אני מתאר לך תמונת מצב. זה מאפשר לי חופש פעולה מסוים שיכול להיות שלא היה לקודמיי, ולכן דבר שהוא כל כך טריוויאלי לא קרה עד היום אבל קורה עכשיו. אני חושב שהוא באמת בשורה חברתית ענקית. אני רוצה להודות לך, יושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, לאיל קופמן, מנהל הוועדה, לאלירן כהן, סגנו, לד"ר גור בליי, היועץ המשפטי של ועדת החוקה, והצוות שלו כמובן, ליושב-ראש הקואליציה חברי חבר הכנסת אופיר כץ, לכל הצוותים של הסיעות,

במקרה הזה של כל הבית, ששותפים לעבודה כאן, למנכ"ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד ולכל הצוות שלו. אני חושב שמגיעה תודה גדולה למנהל רשות האכיפה והגבייה אורי ולרשטיין, לצוות שעובד איתו, לרבות עו"ד ענת הר אבן, היועצת המשפטית לרשות האכיפה והגבייה, לעו"ד מאיר לוין, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, לצוות שלו, לעו"ד לירון נעים, מרב זוהרי ונעמה דוד, וכמובן לכל הצוות שלי, ששותף לעבודה הקשה גם על החוק הזה. ואני בהחלט רוצה לומר שזה יום מרגש, יום שבו הכנסת עושה שינוי גדול גדול גדול, שינוי חברתי ענק לטובת רבים רבים מהחלשים ביותר בחברה הישראלית. אני מבקש מכולנו להתאחד פה אחד, לתמוך בהצעת החוק החשובה הזו ולאשר אותה בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה, אדוני השר. בהחלט גם אנוכי מכיר לא מעט מקרים כאלה, והדבר הזה באמת יביא גאולה להרבה מאוד משפחות. תודה רבה. כעת, חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 77), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים

11 נתקבלו. 29 בעד, אחד נוכח, אין מתנגדים. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 77), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 77), התשפ"ד 2024, נתקבל. 28 בעד, אין מתנגדים, אחד נוכח. אני קובע כי הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 77), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים.

נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק החברות (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן להציג את הצעת החוק,

שלום וברכה, אדוני היושב-ראש. מזמן לא התראינו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה,

שהכינה את ההצעה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק החברות (תיקון מס'

התשפ"ד 2024. ההצעה היא הצעת חוק ממשלתית הכוללת כמה תיקונים בתחום פעולתה של רשות התאגידים שתכליתם שיפור מהימנות מרשם החברות והקלות משמעותיות בנטל הרגולטורי. אציג את עיקרי התיקונים. 1. התיקון המרכזי שכלול בהצעה הוא הוספת הסדר למחיקה מינהלית של חברות. לפי חוק החברות, היום חברות מתחסלות רק לאחר שהתפרקו בהליך סדור מרצון או בידי בית המשפט.

תתווסף לרשם החברות סמכות למחוק בעצמו חברות מן המרשם בהחלטה מינהלית, בדומה לסמכות שהייתה נתונה לו עד לפני כ-25 שנים בפקודת החברות. בפני הוועדה הוצגו נתונים מרשות התאגידים שלפיהם יש עשרות אלפי חברות שכבר אינן פעילות שנים רבות, והסדר המחיקה המינהלית דרוש ביחס לחברות האלה גם לצורך המשך ניכקויו של המרשם באופן שוטף. הסדר המחיקה, לפי המוצע, הוא כלי נוסף בארגז הכלים של רשות התאגידים, נוסף על המנגנון הקיים היום של עיצומים כספיים, אך הובהר כי בכוונת רשות התאגידים להפעיל את סמכות המחיקה באופן שיורי, אחרי ששאר האמצעים שבידיהם לא יצליחו להביא את החברה לעמוד בחובות המינימליים של דיווח שנתי ותשלום אגרה. מבחינת משמעות המחיקה, היא תוביל לחיסול החברה, שמשמעותו שהאישיות המשפטית שלה איננה קיימת עוד, אך חיסול כזה איננו חוסם את האפשרות לפרק אותה באופן סופי בדרך המלך, בהליך פירוק מרצון או בידי בית המשפט.

המחיקה לא מבטלת חבות של נושאי משרה או של בעלי מניות לפי חוק החברות, אם קמה להם חבות כזאת לפני המחיקה, ואם נושאי משרה או בעלי מניות המשיכו להפעיל את החברה למרות שהיא נמחקה מהמרשם. המחיקה לא גורעת גם מחובות שהיו חלות עליהם אם החברה לא הייתה נמחקת. הוראה זו מוצעת כדי למנוע מצב שיצא חוטא נשכר, וכדי שלא ייווצר ואקום של אחריות במקרי הקצה האלה. "שער הכניסה" המוצע להליך עוצב בוועדה כך שהוא כולל כמה תנאים מצטברים. מוצע כי ניתן יהיה למחוק רק חברה שבמשך שלוש שנים לא דיווחה לרשם ולא שילמה אגרה כנדרש, שהוכרזה כמפירת חוק למשך שנה, שאין לה תיק פתוח ברשות המיסים, ושהרשם מצא כי אין לה פעילות כלכלית ואין לה נכסים או חובות. בשל הקושי למחוק חברה בלי שהחברה או נושאי המשרה יהיו מעורבים בתהליך, מוצעים שני מסלולים לביטול המחיקה המינהלית. בשנה הראשונה מוצע שרשם החברות יהיה מוסמך לבטל את המחיקה במסלול מינהלי, ולאחר שנה מהמחיקה ניתן יהיה להגיש בקשה לביטול המחיקה רק לבית המשפט, והוא יוכל לבטל את המחיקה גם משיקולי צדק. כמו כן, מאחר שתשלום האגרה בשלב של ביטול מחיקה והחייאת החברה בעבר העלה בעיות מורכבות, מוצע לקבוע בחוק הוראות לעניין זה. כשהביטול נעשה בידי הרשם, הוא יוכל לדרוש שהחברה תשלם את האגרה השנתית בעבור השנה שבה היא הייתה מחוקה,

רק אם מי שמבקש את הביטול הוא מי שהיה נושא משרה בחברה או בעל מניה או יורש שלו, ובהתחשב בשאלה מהי מטרת ההחייאה. כאשר הביטול בבית המשפט,

במסגרת שיקול דעתו, לתת הוראה בעניין תשלום אגרה עבור השנים שבהן החברה הייתה מחוקה, וגם הוראה בעניין תשלום חוב אגרה שנתית שנוצר בשנים שלפני המחיקה,

כפי שהובהר בוועדה, תוך שתילקח בחשבון גם שאלת התיישנות החוב. עוד מוצע לעגן את המבחנים שנקבעו לעניין זה בפסיקה, ולקבוע כי יישקלו, בין היתר המטרה של ביטול המחיקה, זהות המבקש וחלוף הזמן. 2. התיקון השני בהצעת החוק עניינו קיצור פרק הזמן להגשת תביעת חוב בפירוק מרצון של חברה. במקום שישה חודשים, מוצע כי יינתנו לכך 90 ימים ממועד פרסום ההודעה לציבור על הפירוק. בפני הוועדה הוצג כי פרק הזמן הנוכחי מהווה חסם רגולטורי שמעכב את הליך הפירוק. הוועדה שוכנעה, לאור הנתונים שהוצגו לה, כי התיקון המוצע איננו פוגע יתר על המידה בנושים. 3. מוצעת הקלה לחברות-חוץ לעניין תרגום מסמכים. במקום החובה של חברת-חוץ להגיש כחלק מהבקשה לרישומה במרשם בישראל תרגום עברי של מסמכי ההתאגדות שלה, מוצע שהחברה תוכל להגיש את המסמכים בשפה העברית או באנגלית. 4. מוצעת הקלה בבקשה לרישום עמותה, מוצע לאפשר להגיש בקשה לרישום עמותה ללא תצהיר של המייסדים חתום בידי עורך דין, אלא בהסתמך על אימות דיגיטלי של זהותם והצהרה מתאימה. 5. מוצע לקבוע הוראות לעניין היחס בין שני סטים של תקנות: חוק החברות קובע כי בנושאים שונים יחולו על פירוק חברות סולבנטיות הוראות חוק חדלות פירעון והתקנות מכוחו. מוצע לקבוע שתקנות שיותקנו בעניין אופן הגשת תביעות חוב מכוח חוק החברות יגברו על התקנות הקיימות באותו נושא לפי חוק חדלות פירעון.

מוצע לקבוע הוראת עיגול סכומים במנגנון עדכון הסכום הקבוע בחוק החברות ובחוק העמותות לעניין הגדרת "חברה לא פעילה" שרשאית שלא למנות רואה חשבון מבקר. כפי שניתן לראות, שורת התיקונים שבהצעת החוק נועדו לשפר את מהימנות מרשם החברות ולהקל את הנטל הביורוקרטי, וכך לשפר את השירות שניתן לציבור. להצעה הוגשו בקשות רשות דיבור והסתייגויות. אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את ההצעה בקריאה השנייה והשלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. לפני שאני מסיים,

וטוב ששר המשפטים נמצא פה, מאחר שקרה השבוע אירוע שאני חושב שדורש את התייחסותנו גם כאן בכנסת וגם כאן בממשלה. ניתן פסק דין, אדוני השר, בוודאי לא שמעת על כך, אבל ניתן פסק דין שמתערב בהליך מינוי נשיא בית המשפט העליון ושופטי בית המשפט העליון, מתערב תוך כדי הליך. אני מציע לאדוני השר כמה דרכים להתמודד עם פסק הדין. אומנם לשונו של פסק הדין לכאורה ברור, אבל בערעור אזרחי 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, בפסקה 4 בפסק הדין כתב השופט ברק: "לעולם יש לפתוח בלשון, אך לעולם אין לסיים בה".

אף שלשון פסק הדין היא מאוד מאוד ברורה, היא רק נקודת המוצא לפרשנות שלך כיצד יש ליישם את פסק הדין. ולכן אני מציע שתפעיל כלפי פסק הדין את אותו מנגנון פרשנות שמפעיל בית המשפט כלפי חוקים.

תתייחס לדברם של השופטים באותה רצינות וכובד ראש שבית המשפט מתייחס ללשון המחוקק. אני חושב שזו הדרך. כך ראוי וכך נאה. ואני רוצה להזכיר לך שאמר הנשיא ברק: "מילותיו של החוק אינן מבצרים שיש לכובשם בעזרת מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי, המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום, לשם הגשמת מטרתו הבסיסית של החוק". בפרפרזה של ימינו נגיד שמילותיו של פסק הדין, אותו פסק דין שנתן בית המשפט השבוע, אינם מבצרים, הם עטיפה לרעיון חי,

בהחלט יכול להיות שעוד שבועיים הרעיון החי הזה ישתנה. אני ממליץ לך שתשקול להשתמש בדיוק, לכבד אותם בדיוק כפי שמכבדים חוק במדינת ישראל. אני חושב שזה ראוי וחשוב.

איזו בושה, תאמין לי. זה לאלץ אותי ללכת בדרכו של אהרן ברק. יכול להיות,

אבל אני אגיד לך, זה לא רק ברק. זה לא רק ברק.

יש הרי בעיה עם שיטת הפרשנות של ברק, אבל זה לא רק ברק. יש בבג"ץ את חוק הלאום. גם כאשר מדובר בחוק-יסוד,

אלא אפילו בחוק-יסוד, קבע בית המשפט ש"יש לבחור בפירוש" כאשר ניתנים כמה פירושים, "יש לבחור בפירוש אשר מיישב את חוק-היסוד עם המארג החוקתי הקיים". לכן אני ממליץ לך שגם את פסק הדין תפרש באופן שמשתלב עם המארג הקיים. ומאחר שהמארג הקיים אומר שהסמכות נמצאת אצלך, לא ייתכן שפסק הדין יסתור את המארג החוקתי שנקבע בחוק-יסוד: השפיטה. לכן תפרש את פסק הדין באופן שמשתלב עם המארג הקיים, כך שחס ושלום, לא תהיה סתירה בין דברי פסק הדין לבין המארג החוקתי הקיים. זה הרי לא משהו שאנחנו מעוניינים בו. זה פסק דין שאפילו השופט ברק לא היה חלק ממנו, פסק דין - - - - - - וממש לאחרונה, אפילו ממש לאחרונה, כאשר הכנסת חוקקה חוק, אפילו שוב חוק-יסוד, כתב בית המשפט, ואני ישר אקריא את זה כאילו מדובר בפסק דין, כתב בית

אני עושה את ההתאמה,

בכל מקום שהוא מתייחס לחוק אני מתייחס לפסק הדין: פסק הדין הוא נקודת קיצון בתהליך ממושך של - - - אני חושב שפה אתה שוגה,

אתה מתייחס לחוק כמו לפסק דין?

אני אומר: תתייחס, דברו של בית המשפט חייב להיות עבורך, כבוד השר, כאילו מדובר - - פסק דין זה הרבה יותר. זה הרבה יותר.

אל תזלזל בדברם, תתייחס אליהם בדיוק כפי שהם מתייחסים לחוקי-היסוד. ואני אומר, הם כתבו כך: פסק דין זה,

הוא נקודת קיצון בהליך ממושך של שחיקה במעמדם של פסקי דין ובניצול הקלות שבה ניתן לתת פסקי דין לצרכים אישיים נקודתיים. הוראות פסק הדין כוננו על מנת לשרת תכלית פרסונלית מובהקת. על כן אני סבור שאין מנוס מהמסקנה שיש לדחות את מועד תחולתו של פסק הדין כך שייכנס לתוקפו בכנסת הבאה. זה מה שהם אמרו,

במינוי הנשיא הבא, והכול באותו כבוד בדיוק. אני מצפה ממך, במדינת חוק,

שתתייחס לבית המשפט העליון כאילו לפחות הוא מחוקק, לפחות, אתה יודע מה?

תתייחס בדיוק באותו כבוד שבית המשפט מתייחס לחוק-יסוד. כך תתייחס גם לפסק הדין.

אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק.

תמשיכו בעיסוק. בושה וחרפה. גם הניהול. מדבר על לא לעניין, דבר שלא במינו. חבר הכנסת לוי, תודה לך.

אני לא יכול להעיר לך, כי אתה יושב בראש הישיבה. אני לא מעיר לך.

אני רק אומר שזה ניצול ציני. לא למדתם כלום מריסוק החברה הישראלית.

אני לא אתווכח איתך.

להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר,

מירב בן ארי,

יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן,

יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן,

משה טור פז, סיימון דוידסון - - סימון. אני אוהב לקרוא לו סיימון. - - נאור שירי, שלי טל מירון וירון לוי. אתם מסירים את ההסתייגויות? - - - מה שאמרת - - - עורבא פרח. חברת הכנסת בן ארי. הכול זה מס שפתיים. חברת הכנסת בן ארי.

אתם ממשיכים לחסל את - - - חברת הכנסת בן ארי, מסירים?

מיקי, אנחנו רוצים בהסכמה. די - - - רוצים מינוי בהסכמה - - - - - - של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, חברי הכנסת בני גנץ,

מיכאל מרדכי ביטון,

אורית פרקש הכהן ואלון שוסטר. חברת הכנסת פרקש, את מסירה את ההסתייגויות?

קבוצת ישראל ביתנו אינה נוכחת פה, ולכן ההסתייגויות מוסרות. - - - אדוני שר המשפטים. - - - כן. הוגשו גם בקשות רשות דיבור של סיעות חד"ש-תע"ל והעבודה. יש מישהו פה מחד"ש-תע"ל? לא.

מוסר. טלי גוטליב אולי, היא בא כוחה של הסיעה. גם העבודה לא פה. אדוני שר המשפטים, אתה מעוניין להשיב? לא.

נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק החברות (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2024. הצבעה.

1 8 נתקבלו. 28 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה השנייה. עכשיו אנחנו נצביע בקריאה השלישית. הצבעה. חוק החברות (תיקון מס' 37),

29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק החברות (תיקון מס' 37), התשפ"ד-2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 43), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת יונתן מישרקי להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. - - - דקה ועשר שניות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 43), התשפ"ד 2024. הצעה זו היא הצעת חוק פרטית שיזם חבר הכנסת ברוכי יחד עם חברי כנסת נוספים והוצמדה אליה הצעת חוק שיזם חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. כחלק ממערך הרפואה המתקדמת מוצעים בישראל

כדי לאפשר מתן טיפול רפואי מיטבי, יש חשיבות רבה לקיים מעקב אחר החיסונים שניתנו לכל אדם. נוסף על כך, כיום אין לאדם אפשרות לקבל ריכוז של המידע על כלל החיסונים שקיבל.

מוצע לקבוע כי שר הבריאות יקים מאגר חיסונים לאומי, שהוא מאגר מידע ממוחשב שיכלול מידע לגבי חיסונים שניתנו על ידי גורמים מחסנים. גורמים מחסנים הם משרד הבריאות, קופת חולים, בתי חולים, מרפאות, כך שייכללו בהסדר גם צה"ל, שב"ס, מרפאות מטיילים וכן ארגון הנותן שירותי רפואת חירום כגון מגן דוד. עוד מוצע להסמיך את שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, לקבוע גורמים מחסנים נוספים. מוצע לקבוע כי המאגר ישמש רק למטרות המנויות בהצעת החוק: ראשית, ישמש את המטפל לשם טיפול רפואי במטופל,

ישמש לשם הצגת מידע לאדם בדבר כלל החיסונים שקיבל,

ישמש לשם פנייה יזומה מטעם משרד הבריאות לאדם למתן חיסון או לטיפול מונע, לפי העניין, כנגד מחלה מידבקת לשם מניעת התפשטותה של המחלה,

ישמש לשם מעקב, שלא באמצעות מידע מזוהה, אחר שיעור הכיסוי החיסוני באוכלוסייה, הנדרש למשרד הבריאות לשם מילוי תפקידיו לפי כל דין. כדי לאפשר את מימוש מטרות המאגר, מוצע לקבוע כי ייכללו בו פרטים מסוימים שפורטו בחוק המוצע, וכן פרטים נוספים שייקבעו בתקנות על ידי שר הבריאות, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, הנדרשים לשם מימוש המטרות האמורות.

מוצע לקבוע כי הגורמים המחסנים יחויבו לדווח למשרד הבריאות לגבי כל אדם שהם נתנו לו חיסון את הפרטים האמורים, סמוך ככל האפשר למועד מתן החיסון ולא יאוחר מ-72 שעות ממועד מתן החיסון. העברת המידע תיעשה כמפורט בהצעת החוק באמצעות ממשק ייעודי ומאובטח, אולם נקבעה סמכות מנכ"ל משרד הבריאות להורות, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על דיווח בדרך מאובטחת אחרת או על פטור מחובת הדיווח לגורם מחסן מסוים. כדי שכל אדם יוכל לקבל מידע בדבר החיסונים שקיבל באופן נגיש, מוצע לקבוע כי משרד הבריאות יאפשר למי שקיבל חיסון לצפות, לרבות באופן דיגיטלי, בכלל החיסונים שניתנו לו על ידי הגורמים המחסנים. עוד מוצע כי קופת החולים תאפשר למבוטח לצפות באזור האישי שלו באתר האינטרנט של הקופה בכלל החיסונים שקיבל, בהתאם למידע מהמאגר שיועבר אל קופת החולים ממשרד הבריאות. כדי להגן על המידע במאגר, מוצע כי מנכ"ל משרד הבריאות יקבע בנוהל הוראות הדרושות לשם אבטחת המידע הכלול במאגר והנמסר ממנו כמפורט בהצעת החוק, ובכלל זה הוראות לעניין מורשי הגישה למידע שבמאגר, שמשרד הבריאות יפרסמם באתר האינטרנט שלו. כמו כן קובעת הצעת החוק כי המערכת הטכנולוגית שתשמש את המאגר תמזער ככל האפשר, ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות שייבחנו מזמן לזמן, את הסיכון לפגיעה בפרטיות של מי שיש לגביו מידע במאגר. מוצע לקבוע עבירה פלילית לעניין גורם מחסן שלא דיווח למשרד הבריאות לגבי אדם שהגורם המחסן נתן לו חיסון.

מוצע להבהיר כי הוראות ההסדר המוצע באות להוסיף על הוראות כל דין, ובכלל זה חוק זכויות החולה, ולא לגרוע מהן, כך שלמשל יחולו לעניין המאגר הוראות חוק זכויות החולה

עוד מוצע לתקן את חוק ניוד מידע רפואי, התשפ"ד 2024, כך שמשרד הבריאות יחויב בהעברת מידע ממאגר החיסונים הלאומי בהתאם להסדר הקבוע בחוק ניוד מידע רפואי, ובין היתר לעניין העברת המידע לבקשת מקבל מידע כמשמעותו באותו חוק על פי הסכמת המטופל.

כי תחילתו של החוק תהיה שישה חודשים מיום פרסומו, וחובת הדיווח החלה על הגורמים המחסנים, ובכלל זה העבירה הפלילית הכרוכה באי-קיומה, תחול לגבי חיסון שניתן ביום התחילה או אחריו. לגבי חיסונים שניתנו לפני יום התחילה, מוצע כי הגורמים המחסנים יעבירו למשרד הבריאות את הפרטים שיש ברשותם לגבי חיסונים שנתנו לפני יום התחילה כפי שהם קיימים ברשותם לשם הכללתם במאגר בלא שתחול העבירה הפלילית בשל אי-העברת המידע לגבי אותם חיסונים. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

אני מבקש כמובן בראש ובראשונה לברך את ידידי חבר הכנסת אליהו ברוכי על היוזמה הברוכה, המתבקשת והמובנת מאליה בהבאת הצעת חוק זו, כמובן את שר הבריאות, ידידי חבר הכנסת אוריאל בוסו, שתמך וקידם יחד עם אנשי המקצוע במשרד את הצעת החוק, היועצת המשפטית של הוועדה, שליוותה במסירות את תהליך החקיקה, עו"ד איילת וולברג, לצוותים המקצועיים של משרד הבריאות, למנהלת ועדת הבריאות הגב' מיכל דיבנר ושאר צוות הוועדה המסור,

שירה וג'ואנה. תודה רבה מיוחדת לחבר הכנסת טייב ולחבר הכנסת קרויזר על התמיכה בהובלת החוק הזה.

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות אך הוגשו בקשות רשות דיבור. האם מישהו מבין האנשים שהגיש בקשת רשות דיבור מעוניין לממש את זכותו? - - - לא. תודה רבה. יש לי שם הסתייגויות? לא, אין. נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 43),

2024, כנוסח הוועדה.

סעיפים 1 3 נתקבלו. 23 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 43), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 43), התשפ"ד 2024, נתקבל. 22 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 43), התשפ"ד-2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. חבר הכנסת אליהו ברוכי, אתה מעוניין לברך? בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתחיל בתודה ואסיים בתודה. ראשית, תודה לחברי הבית. החוק הזה, לשמחתי, זכה לתמיכה מכל סיעות הבית. הוכחנו הערב לאזרח הקטן שאנחנו יודעים לפעול יחד למענו. להקמת מאגר חיסונים לאומי דיגיטלי יש השפעה גם על יוקר המחיה. עד הערב הזה, למשל, אזרח שרצה לחדש את פנקס החיסונים שלו נדרש לשלם על כך סכום של 250 שקלים. וגם אז, המידע שהפנקס הישן סיפק לו אינו מכיל את כל החיסונים שקיבל. הערב נקבע בספר החוקים, בסייעתא דשמיא, שמדינת ישראל עוברת למערכת שמייתרת את ההוצאה הזאת. אני מדגיש, לא מוזילה, אלא מייתרת. לכל אזרח יש אזור אישי במאגר החיסונים הלאומי, שמייתר שמירה של הפנקס הישן, שמייתר הוצאה כלכלית, והכי חשוב, מייתר כפילות חיסונים שלא לצורך. אנחנו, בסייעתא דשמיא, בעידן חדש. אדוני היושב-ראש, לתוצאה הרצויה הזאת היה צריך,

ואני מודה לבורא עולם וחונן הדעת שזיכה אותי בכך. אבל לא די בהצעה, היה פה גם שיתוף פעולה. אני מבקש להודות לשר הבריאות, ידידי הרב אוריאל בוסו, על התמיכה. ליושב-ראש ועדת הבריאות, ידידי חבר הכנסת יוני מישרקי, על הליווי. תודה מיוחדת לצוות המקצועי בוועדה ובמשרד הבריאות, לד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, לעו"ד דניאל שגיא מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות, ליועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד אילת וולברג, לעו"ד יעקב שטרן, יועץ שר הבריאות. תודה מיוחדת ליועץ החקיקה והשותף שלי אייזק כ"ץ. בריאות לכולנו.

תודה רבה. יישר כוח. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום חמישי ט' באלול התשפ"ד, 12 בספטמבר 2024, בשעה 11:30. ישיבה זו נעולה.